אדוני השר, גבירותי ורבותי חברי הכנסת, היום יום רביעי, י"א בתמוז התשע"א, 13 בחודש יולי 2011 למניינם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. הודעה למזכירת הכנסת.

מתוך ציון האוצר והתשבחות שניתנו לו, נדמה לי, באחת מהרשתות העוסקות בענייני דיומא, שבה אמרו שפתחתם עוד סניפים רבים של להב"ה, והדבר ברוך.

חברת הכנסת חנין זועבי מבקשת לשאול,

גברתי, יש לך? נא לתת לחברת הכנסת זועבי את השאילתא שאושרה לה. בשלב ראשון את מקריאה את השאילתא כפי שהיא כתובה. לאחר שהשר יענה, את תוכלי לשאול שאלות רבות. בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש,

אדוני סגן השר, משרד האוצר פרסם מודעות "דרושים" למציאת עובדים שינהלו ויפעילו 17 מרכזים חדשים של פרויקט להב"ה של משרד האוצר. רצוני לשאול: מדוע נפתח מכרז על משרותיהם של המייסדים, המציע את העבודה לגורם אחר בשכר נמוך? תודה רבה. נא לשבת. לאחר שהשר ישיב, תוכלי להרחיב כפי שאת רוצה. בבקשה.

אתן קצת רקע, ברשותך. פרויקט להב"ה מנוהל על-ידי החשב הכללי במשרד האוצר מאז שנת 2001. בשלב הראשון של הפרויקט הוקמו 14 מרכזים ביישובים שונים. מרכזים אלה סיפקו לאוכלוסיית המקום גישה למחשבים ומאגרי מידע, הדרכה בתחום המחשבים ועוד. תבנית ההפעלה של הפרויקט היתה מאז ומעולם באמצעות מיקור חוץ מלא. עד היום ניתנו השירותים במרכזים הקיימים על-ידי חברת "אמן בע"מ", שהיא אחת הזכייניות במכרז ה"קוסט פלוס" לאספקת שירותי מחשוב עבור משרדי הממשלה. במהלך שנת 2010 הוחלט במשרד האוצר על הרחבה משמעותית של פרויקט להב"ה, כפי שציין היושב-ראש, ועל כך זכינו,

מ-14 מרכזים ל-31 מרכזים, יותר מפי שניים, הפרוסים בכל הארץ. לאחר דיונים והתלבטויות רבות הוחלט שההרחבה תבוצע דרך הוצאת שירותי הניהול וההדרכה ב-17 המרכזים החדשים למכרז, שבו הספק ייקח אחריות כוללת על השירותים במרכזים החדשים. במכרז זה מקבלות כמה חברות אחריות כוללת על התפעול והאיוש של קבוצת המרכזים שבאחריותן. השירותים הזמניים: לאור פרק הזמן שלוקח להשלים הליך מכרזי כאמור, ומאחר שחלק מהמרכזים הוקמו תוך השקעה גדולה מאוד מצד הרשויות, וכדי שלא להשאיר את המרכזים האלה מושבתים, הוחלט שעד להשלמת ההליך המכרזי האמור יתקבלו שירותי הדרכה חלקיים וזמניים מחברות אשר סיפקו שירותי מחשוב למשרדי הממשלה באמצעות מכרז בתי-התוכנה. בפנייה לחברות אלה נאמר במפורש כי המדובר בשירותים זמניים לתקופה של עד חצי שנה, שיכול להיות שתוארך בתקופה נוספת של חצי שנה, וכי המדובר במהלך מקביל, בפתרונות זמניים, שבאפשרות המשרד להפסיקם עם התרעה מוקדמת. בנוסף, צוין בפני החברות כי במקביל לקבלת השירותים הזמניים מהן מפורסם הליך מכרזי לאספקת שירותים כוללת במרכזים החדשים בשיטת האחריות הכוללת. יודגש שלגבי המרכזים הקיימים לא חל כל שינוי בדרך קבלת השירותים, והם ימשיכו להינתן על-ידי חברת "אמן בע"מ", במתכונת שהיתה עד היום. בסופו של תהליך זה החברות גייסו בכל אחד מהמרכזים החדשים שהיו מוכנים מנהל ושני מדריכים, במקום ארבעה מדריכים במרכז, כדי שיספקו את השירותים עד לבחירת זוכים במכרז האחריות הכוללת. יודגש שוב כי בראיונות שנעשו על-ידי ועדת הבוחנים למועמדים שהוגשו על-ידי החברות נאמר במפורש שמדובר באספקת שירותים זמנית לתקופה של עד חצי שנה, עד לבחירת זוכים במכרז לאחריות כוללת. מכרז האחריות הכוללת: במקביל לתהליך המתואר הוכן מכרז האחריות הכוללת, פורסם ברבים, והליך מיון ההצעות ובחירת הזוכים הושלם בימים האחרונים. לפני כשבוע נמסרה לחברות הזוכות הודעה על זכייתן, תוך נקיבת לוח זמנים שלפיו המרכזים חייבים להיות מאוישים במלואם. במסגרת המכרז של האחריות הכוללת הודענו לחברות הזוכות שהמרכזים מופעלים באופן זמני על-ידי עובדי חברות אחרות ונתנו לחברות הזוכות אפשרות לקלוט אותם אליהן, מקבלים בברכה את יושב-ראש ועדת הכספים. החברות הזוכות הודיעו שאכן תפנינה לנותני השירותים הקיימים במרכזים ותצענה להם להשתלב במתן השירותים באמצעותן. משרד האוצר לא מתערב בתנאי ההעסקה והשכר שבהם מועסקים עובדי החברות הזוכות. עד כאן, גברתי.

עכשיו את משוחררת מכל טקסט שאנחנו כפינו.

ברשותך, נקדם בברכה את הגמלאים מדיור מוגן ב"בית ברט" בירושלים, ברוכים הבאים לכנסת. אתם אורחים יקרים וחשובים.

בבקשה, חברת הכנסת זועבי. אדוני, גם אם המכרזים הם זמניים, הטענה הבסיסית היא על תנאי המכרזים והפחתת השכר של העובדים. יש המון טענות מצד העובדים, שהשכר המוצע הוא שכר נמוך לפחות ב-20% 30%, ושכבר התחילו את הראיונות לעובדים החדשים, וחלק מהעובדים כבר חתמו על תנאים פחות טובים, והמכרז בצורתו הנוכחית מאפשר לחברות הזוכות להעסיק עובדים גם מבלי להתחשב בצורך הפרויקט, כי אתה אמרת שמרחיבים את צוות העובדים. השאלה שלי היא על תנאי העסקה, האם זה חוקי, במכרז כל כך חשוב בפריפריה, שהמטרה שלו היא להקטין את הפער בין הפריפריה למרכז, בתחום הזה, להפחית את השכר. חברת הכנסת זועבי, תעזרי לי, כי אני אישרתי את השאילתא, כי חשבתי שהיא חשובה. אומר השר, כפי שאני שמעתי אותו: הם לא מתערבים בתנאי העובדים, אז תסבירי לו, למה הוא כן מתערב בתנאי העובדים. למה אנחנו צריכים לשאול את השר? האם זה באמת לא נושא שהוא שייך לאותם, ואם אין שליטה לאוצר, אבל יש לאוצר שליטה, הוא תחת היוזמה שלכם, ואתם גם עוקבים אחריו, גם אחרי ההצלחה שלו וגם אחרי המטרה הבסיסית. אם להקטין פער, אז גם להקטין פער בתחום הפרנסה ובתחום הכלכלי. תודה רבה. חבר הכנסת חנין, שאלה נוספת,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני סגן השר, הסוגיה הזאת של מיקור החוץ היא סוגיה בעלת חשיבות עקרונית ורוחבית, במיוחד בנושאים שהם נושאים עם רגישות חברתית,

ואני רוצה, אדוני שר, להניח לפתחך סוגיה שבה שמענו את תשובתו של סגן שר הבריאות, והיא סוגיית האחיות בבתי-הספר. רובנו גדלנו בבתי-ספר שבהם היה מוסד שנקרא "אחות בית-הספר", עובדת של המדינה או של הרשות המקומית, שעושה את עבודתה, וגם מהווה אוזן קשבת לבעיותיהם של תלמידים, היא מוסד בבית-הספר. מוסד בפני עצמו. והנה, המדינה הלכה למהלך דרמטי של הפרטה. התוצאה היא קטסטרופה. התוצאה היא, אין מוסד, אין אחיות, לשיטתך.

לשיטתך יש קטסטרופה, לשיטתנו לא.

אדוני בוודאי יענה. אני בטוח שאדוני יציג את גישתו. אני אומר לאדוני מהם הנתונים שנמצאים בידינו ומהם הנתונים שמרכז המחקר והמידע המשותף שלנו בכנסת מציג, קטסטרופה מבחינה זו שאין מוסד כזה אחיות בבית-הספר. לא נותר. קטסטרופה מבחינה זו שאפילו במדדים הכמותיים של מספר זריקות וחיסונים הזכיינים הפרטיים לא עומדים. ולכן סגן שר הבריאות, שענה פה בצורה פתוחה והגונה כדרכו, אמר שלגישתו המהלך הזה היה מהלך מוטעה והוביל לנזק, אלא ששיפור או שינוי המצב אינו יכול להיעשות על-ידי משרד הבריאות לבדו, יש כמובן עמדתו של משרד האוצר. אדוני סגן השר, אני מכיר את הרגישות החברתית שלך וגם את הרגישות שלך למערכת החינוך. אני מנצל את ההזדמנות הזאת כדי לפנות אליך ולמשרד האוצר לבחון את הסוגיה הזאת מחדש ולשקול אם לא נכון יותר להחזיר את השירות הנפלא הזה לידי המדינה. תודה רבה. אני רוצה להוסיף לשאלתה של חברת הכנסת זועבי, אישרתי, יחד עם סגן מזכירת הכנסת, את השאילתא בעל-פה שלה משום שחשבתי שיש טעם בשאלתה: האם המדינה, כמעצבת את המכרזים וקובעת את התנאים שלהם, לא צריכה לדאוג שהשירות הזה, שבסופו של דבר ניתן לאזרח, כי "אחיות בתי-הספר" זה איזה מוסד, שכן בקופת-חולים ילד לא יאמר מה שהוא יכול היה לומר לאחות בבית-הספר. לכן הגישה של האוצר, כולנו בוועדת כספים, פעם באופוזיציה ופעם בקואליציה, התנגדנו, גם ליצמן בזמנו. היום גפני נמצא מול עובדה שכבר אין אחיות בבית-ספר, כי השירות הועבר לאותן קופות-חולים. אבל עכשיו אני לא נותן לעשות דברים בוודאי, ברור, יש רציפות מלאה. שואלת חברת הכנסת חנין זועבי אם לא צריך שמטעם האוצר, שהוא זה שלמעשה תחת שליטתו ומטעמו ניתן שירות זה, שלא יקפיד שהשירות הזה לא רק יהיה כותרת, שהוא דבר חשוב ביותר, כל הלהב"ה, אלא גם יהיה יעיל על-פי תנאי האוצר ועל-פי הרצון לדאוג לאזרח. זו שאלה חשובה ביותר. תודה רבה, אדוני. נא לענות, בבקשה. אדוני, להערכתך ולשאלתה של גברת זועבי, לא מקובל שהאוצר מתערב בתנאי שכר של מכרז. יש מבנה של מכרז, יש אופי של מכרז. האוצר מעולם לא התערב בתנאי השכר. מעולם לא התערב וגם לא יתערב. לא, זה נכון, רק היא שואלת מדוע לא תתערב. יש חוקי עבודה וכולם כפופים לחוקי עבודה. תהליך מכרזי הוא תהליך מכרזי, ואם נתחיל להתערב בתהליך מכרזי זה כבר לא יהיה תהליך מכרזי. זה פטרנליזם, וזה לא קיים. זה לא יכול להיות, הדברים סותרים האחד את השני. לשאלתו של חבר הכנסת חנין, שכבר לא נמצא פה, אני פה. יש שירותים שהופרטו והשירות אכן שופר לאין ערוך.

לגבי אחיות בתי-ספר, במשרד האוצר חיפשו בארכיונים את המעקבים ומצאו אותם בתוך ארגזים שאף אחד לא ידע איפה הם. רק שתדע, הערת שוליים. יש שירותים, כמו השירות לשיקום האסיר, שהמדינה עושה תהליך הפוך, היא מחזירה אותו למשרד הרווחה.

אז הכול נבדק. אנחנו בודקים כשלים, כשלי שוק וכשלי תפעול, ואנחנו מטפלים בהם. היה ושירות החוץ הוא שירות יותר טוב, אנחנו נחזק אותו. היה והוא נכשל, כמו הדוגמה שנתתי, המדינה מחזירה אותו אליה, כי המטרה חשובה לה, השירות חשוב לה. דרך אגב, בשירות לשיקום האסיר, הכוונה להחזיר למשרד הרווחה, להלאים. להלאים את הרשות לשיקום האסיר. הטענה היותר נוקבת מצד האסירים המשוקמים ומצד הרשות, שזה לא טוב שהמשרד לוקח את זה. כלומר, יש פה דברים והיפוכם. זה שירות ממלכתי, זה לא, נכון, לא מכרז של הפרטה.

זו דוגמה. אני אתן לך עוד דוגמה, שאתה בוודאי מכיר היטב, וזו הקריסה של קרנות הפנסיה ההסתדרותיות, שהמדינה לקחה אותן אליה כדי להציל מיליון איש מקריסה כלכלית. המדינה משקיעה שם יותר מ-80 מיליארד שקל לגירעונות האקטואריים שלהן, כדי להציל את אותם מיליון איש שהיו מבוטחים בקרנות הפנסיה ההסתדרותיות, והמדינה לקחה את זה על עצמה. כך שאתה רואה שהמדינה, לאורך כל הדרך,

מול פני האזרח, לטובת האזרח, והיא עושה את הכול כדי לשפר את השירות. תודה, אדוני.

אני מציע, חברת הכנסת חנין, לבקש ממני לקיים דיון על העניין הזה, משום שאם יורידו את השכר לאותן קבוצות, ששמן יצא לתפארת בכל המדינה, להב"ה הוא הצלחה. שואלת גברת חנין שאלה פשוטה: אם הוא הצלחה, אז מדוע עכשיו לפתוח את הדברים של האנשים שעשו דברים מצוינים לאיזו הצעה, שאנשים אחרים יציעו שכר יותר נמוך, אולי יקבלו, אבל אנחנו עלולים לקלקל את הדבר שעשינו? אני מבקש מגברתי להגיש לי בקשה לדיון מיוחד בוועדת העבודה והרווחה, וייעשה כן. וגבולות הגזרה יהיו,

שאנחנו לא מתערבים, ברור. הדבר שאתה אומר,

אבל להכפיל את הפרויקט בעוד 17, ל-31 מרכזים, להכפיל דבר טוב זה מצוין. לבוא ולהפוך דבר טוב לפי-שניים על חשבון אותו דבר טוב שעשית, אתה יוצר דבר שיהיו לך 34 מוסדות לא טובים, 31. 31 מוסדות לא טובים, כאשר היו לך 17 מוסדות מצוינים. תודה, אדוני. של העובדים. אני מציע, הדבר הזה לא יכול להתקיים. רציתי להעלות את הנושא על סדר-היום. אני חושב שהדבר הזה צריך להיות נדון בוועדה, כאשר באים המקצוענים, ואני חושב שהשאלות שלך מאוד חשובות. תודה רבה.

אנחנו עוברים לשאילתא בעל-פה ששאל חבר הכנסת הנכבד מגלי והבה, סגן יושב-ראש הכנסת, לשעבר סגן שר, את שר הביטחון. אדוני, אני מזמין את השר וילנאי, שהוא השר לענייני העורף, שיענה כנראה גם בשם שר הביטחון. להגנת.

לא לענייני, להגנה.

בין ענייני העורף זה גם הגנתו של העורף.

חבר הכנסת מגלי, אדוני היושב-ראש, קודם להקריא. כן, אני מכיר את התקנון ואת החוקים. אדוני היושב-ראש, אדוני השר להגנת העורף, חיילים מבסיס חיל השריון התלוננו על הקאות וגירויים בעור ובעיניים, לאחר שהתגלה, לפני למעלה משבוע,

שהינו מהחמורים שידע צה"ל בשנים האחרונות. רצוני לשאול: 1. האם נבדק הזיהום? 2. כיצד פועל צה"ל לפתרון מלא של הבעיה? 1. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אכן, בבדיקה שגרתית שערכו גורמי רפואה התגלה זיהום במים בבסיס שיזפון. חיילי ומפקדי הבסיס הונחו באופן מיידי לאסור שימוש במים לשתייה ולבישול וסופקו להם מים לצרכים האלה. יושב-ראש ועדת הכספים ואבי החתן, אני מבקש לא לקיים, החתונה היתה לפני יומיים. אני מבקש שלא לקיים לא ישיבת ועדת כספים ולא חתונה באולם המליאה. עכשיו השר משיב. רבותי, מי שרוצה לדבר יצא החוצה. בבקשה, אדוני. 2. במקביל נערכו סיור ובדיקה של גורמי הרפואה וחברת "מקורות" לגילוי מקור הזיהום. המקורות החשודים בודדו ובוצע חיטוי בכל מערכות המים בבסיס. ביום ראשון האחרון נערכה בדיקת תקינות של המים על-ידי צה"ל וחברת "מקורות", ועם קבלת התוצאה אושר שוב השימוש במים לשתייה ולבישול. התלונות שתוארו בשאילתא, על השלשולים, לא קשורות לזיהום המים. כמו כן האמירה שמדובר בזיהום ש"הינו מהחמורים שידע צה"ל" היא בעצם לא אמיתית. זה לא הדבר הקשה ביותר שעבר עלינו. המקור לתחלואת המעיים הקלה שחלו בה כמה חיילים בבסיס אינו מהמים, הוא מיוחס לווירוס ששכיח בארץ בכל מקרה. בנוגע לתלונות על גירויים בעיניים, מדובר בחייל אחד שהגירויים בעיניו לא קשורים לנושא הזיהום המים. בבקשה, חבר הכנסת מגלי. אדוני השר, בשביל הגילוי הנאות, אתה היית מפקדי שם, ואנחנו מכירים את השטח ומכירים את הבסיס ומכירים את הנוף המדברי היפה שם. המטרה היא לא בדיקה טכנית ולבוא להעלות נתונים. זה ברור.

כשאנחנו מעלים את זה לסדר-היום של הכנסת, כאילו אנחנו רוצים למתוח ביקורת על מישהו. כל המטרה של השאילתא הזאת, חיילים פונים ומשפחות פונות, ואנחנו רוצים שהחיילים שלנו גם יתאמנו וגם יחיו בתנאים שהם מקובלים, ואני סומך על כל המערכות ועל מי ששם שאכן הדברים יהיו כך. כל מה שאנחנו מבקשים, מהתשובה יצא כאילו בעצם זה לא נגרם בשל המים. יש תקלה, צריך לתקן אותה, צריך להחזיר את קו החיים הנורמלי לחיילים, ואני מבקש, אני מכיר אותך היטב, שתעשה את הבדיקה לא כדי לסמן "וי" אלא שחיילינו יוכלו לשתות מים ולשרת את המדינה, כמו שמתחייב. חבר הכנסת מגלי, בהכירנו את האלוף במילואים מתן וילנאי, סגן הרמטכ"ל ושר במשרד הביטחון, כבר

הוא לא מסמן "וי" על דבר כלשהו ששייך לחיילי צה"ל. בדיוק כך אני הבנתי את השאילתא, וכך ביצעתי את הבדיקה, ואני חייב להדגיש, היושב-ראש וחברי, ששאילתא מלפני כמה חודשים של מגלי חשפה לנו בעיה קשה,

של עשרות חיילים בצפון, וכתוצאה מזה טיפלנו בזה, בדיוק ברוח של הדברים האלה, ולכן אני שמח על השאילתא הזאת. והדבר המרכזי, זאת לא היתה תופעה חריגה, אף שמת"ש מתקשרים אליך, אנשים בטוחים שזה עולם ומלואו, לא היתה תופעה חריגה. לצבא יש שיטה להתמודד עם זה, ואנחנו צריכים לוודא שהשיטה הזאת מופעלת. זה בעצם המהות של השאילתא כפי שאני מבין אותה. תודה רבה. תודה לשר להגנת העורף. כבוד השר דני אילון, המשמש סגן שר החוץ, יעלה ויבוא לדוכן הנואמים על מנת להשיב על שאילתא של חבר הכנסת משה גפני בנושא: מדינת פורטוגל מתכננת להשתמש בזהב יהודי שנשדד בשואה. כבוד סגן שר החוץ, נא לעלות לדוכן. חבר הכנסת גפני ייגש לאחד המיקרופונים על מנת להקריא בשלב זה את השאלה כפי שהיא, ואחרי זה יוכל להוסיף. האם השר איתר כבר את, בבקשה, אתה הרי יודע לענות על זה גם בעל-פה. בבקשה, חבר הכנסת גפני, יושב-ראש ועדת הכספים, נא לשאול את השאלה. אדוני יושב-ראש הכנסת,

אדוני סגן שר החוץ, פורסם ב"יתד נאמן" כי ממשלת גרמניה לוחצת על פורטוגל למכור את הזהב שהיה שייך ליהודים, נשדד על-ידי הנאצים והועבר לבנק של פורטוגל. רצוני לשאול: 1. האם נכון הדבר? 2. אם כן, מה נעשה בנדון? 3. מה נעשה בנושא השבת רכוש יהודי המפוזר בעולם?

נא לשבת. השר יענה, ואתה תוכל כמובן להוסיף ולשאול.

אדוני היושב-ראש, ותודה לך, יושב-ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת גפני. לגבי השאילתא שלך, בהחלט נושא חשוב, כל הנושא של הרכוש היהודי. אני אהיה מאוד קצר, כי הדברים ברורים. 1 2. לגבי השאלה שלך אם נכון הדבר, על לחץ של ממשלת גרמניה,

לפי כל המידע שיש בידינו, הדבר הזה לחלוטין לא נכון, ומה שאני הבנתי בדרגים פקידותיים בשגרירות בברלין, מול משרד הקנצלר וכו' הוכחש לחלוטין. לא שומעים. אני אומר, הבירורים, הוא שאל על ממשלת פורטוגל, נדמה לי. פורטוגל, אבל גם ממשלת גרמניה, ידוע, ידוע. לגבי הגרמנים, מכחישים לחלוטין. כן, הגרמנים מכחישים לחלוטין. עוד לא קיבלנו תשובות ברורות בליסבון, אבל מהבדיקות הראשוניות, גם לכך כנראה אין בסיס, אבל זה לא אומר שלא נמשיך לעקוב. 3. לגבי מה שנעשה בנושא השבת הרכוש היהודי, אז בהחלט במשרד החוץ יש אגף שנקרא אגף התפוצות, שבתוכו יש פונקציה מיוחדת שעוקבת אחרי כל נושא הרכוש היהודי, במיוחד מול המדינות הרלוונטיות, שזה מדינות מזרח-אירופה, המדינות הבלטיות וכו'. כמו שאתה יודע ודאי, יושב-ראש ועדת הכספים, יש גם גוף שעוסק בזה, יש יועץ לראש הממשלה, חבר הכנסת לשעבר רפי איתן, שהוא יועץ לנושא הרכוש היהודי, והוא פועל בתיאום עם משרד החוץ, ואנחנו בהחלט פועלים בנושא הזה ולא נותנים לו להיזנח או להישכח. שאלה נוספת, חבר הכנסת גפני. אדוני סגן שר החוץ, אני מודה לך על התשובה. אני רוצה, ברשותך, אדוני היושב-ראש, לומר, לאחר המלחמה, כשבעלות-הברית אספו את הרכוש הזה, הן לא הבדילו בין זהב יהודי לזהב ששדדו הנאצים מבנקים מרכזיים בארצות הכבושות. אני מבקש להקריא קטע מהעיתון. מדובר על כך שהנאצים היו זקוקים לזהב, שהיה אז מערכת העצבים של המלחמה. הזהב אפשר לנאצים לרכוש חומרי גלם לייצור נשק וחומרים אסטרטגיים. מפרוץ המלחמה ארגנו את הביזה. הוקמה יחידה מיוחדת, קומנדו להגנה על המטבע, ככה הנאצים הקימו. בכל עיר שנכבשה פשט האס.אס. על בנקים, חנויות ובתים בחיפוש זהב. הכמויות שמצאו בהולנד, בלגיה ופולין לא הספיקו. בקיץ תש"ב התחילו לצאת משלוחים של שיני זהב תותבות,

שרשראות ושעונים שנעקרו מנרצחים יהודים. הנאצים היו מתיכים אותם למטילי זהב ומוכרים לבנקים שווייציים. כמות המטילים שנערמה במשך המלחמה, חלק מהזהב הזה נשלח לפורטוגל, והיום שיני הזהב של היהודים יצילו את פורטוגל. בגלל המשבר הכלכלי העולמי, ובין היתר גם פורטוגל נכנסה לעניין הזה, מה שפורסם זה שרוצים לקחת את הרכוש היהודי, את שיני הזהב התותבות, את הצמידים, את הטבעות, את כל מה שנמצא בבנקים בפורטוגל, לקחת את זה כדי להציל את הכלכלה. אז מה שענית לי, אדוני סגן שר החוץ, שזה לחלוטין לא נכון שממשלת גרמניה לוחצת, אני מקבל את התשובה. אני אומר, מכיוון שזה התפרסם, מכיוון שזה מזעזע, מכיוון שמדובר לא רק על רכוש יהודי אלא ממש על הדברים האישיים ביותר של הנרצחים היהודים על-ידי הנאצים, לעשות כל מאמץ להשיב את הרכוש הזה, כמו שמשיבים את הרכוש שנמצא במקומות אחרים. מכיוון שזה התפרסם, ולי אין ודאות שמה שהתפרסם נכון,

יש לכם הכלים במשרד החוץ להפעיל לחץ על ממשלת פורטוגל. זה גם חוב מוסרי של מדינת ישראל, זה חוב מוסרי של העם היהודי וזה גם חוב

אני מסכים לחלוטין. אנחנו נמשיך לעקוב, חבר הכנסת גפני, ואני אשמח לבוא ולדווח בהמשך, אבל בוודאי אנחנו נשים לב לעניין הזה בצורה מאוד מאוד מדוקדקת. אתה תהיה בקשר עם השר, ואם יהיה צורך במעקב אנחנו נעשה מעקב.

אני מאוד מודה לסגן שר החוץ דני אילון. תודה רבה.

אנחנו עוברים לשאילתא בעל-פה האחרונה, שאותה ישאל חבר הכנסת דוד אזולאי, המבקש לשאול את השר להגנת הסביבה, השר ארדן, שיעלה ויבוא לבמה על מנת להשיב על השאילתא שכותרתה היתה והווה: ליקויי בטיחות וחשש לפליטת חומרים רעילים במפעלי "חיפה כימיקלים". בבקשה, חבר הכנסת אזולאי. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, ביום ט' בתמוז תשע"א, 11 ביולי 2011, פורסם על חשש לליקויים, מצב תחזוקה גרוע ופליטת חומרים רעילים ומסוכנים במפעלי "חיפה כימיקלים". עימות בין העובדים למשרדך מעכב את תיקון הליקויים. רצוני לשאול,

אני לא מסכים עם המשפט האחרון,

לא חשוב. אתה כתבת, אני פשוט יודע את עמדתו של השר, לכן אני אומר את זה. רצוני לשאול: 1. האם נכון הדבר?

מה נעשה בנושא? 3. מה עוד צריך להיעשות? 4. מתי יתוקנו כל הליקויים?

אתה צריך להבהיר למנסח השאלות מטעם סיעת ש"ס שצריך לשאול גם שאלות נכונות. גם בידיעה בעיתון לא נאמר שבגלל עימות בין העובדים למשרד להגנת הסביבה מתעכב תיקון הליקויים, נכתב שבגלל עימות בין העובדים להנהלת החברה, להנהלת "חיפה כימיקלים" מתעכב תיקון הליקויים. האמת היא שיש לי פה היום תשובה על השאילתא שיש בה גם בשורה.

זה נכון שמפעל "חיפה כימיקלים" מושבת כבר למעלה מחודשיים כתוצאה מסכסוך עבודה בין העובדים לבין ההנהלה. המשרד להגנת הסביבה כמובן לא נמצא בדיונים או בהידברות אחרת בתוך המפעל, בין העובדים להנהלה, וגם אין לנו השפעה. מובן שיש לנו אחריות לוודא שבעקבות השביתה לא נפגעת בתוך המפעל, שהוא מפעל שמחזיק חומרים מסוכנים, רמת התחזוקה ולא נוצרים ליקויי בטיחות שעלולים לסכן את הסביבה ואת תושבי האזור. אכן, בעקבות השבתת המפעל, שנמשכת למעלה מ-70 יום, קיים מנהל המחוז סיור בשטח המפעל לבדיקת החשש לליקויי אחזקה. בסיור, כפי שציין חבר הכנסת אזולאי, התגלו ליקויים חמורים בתחזוקת המתקנים ובאחסון החומרים המסוכנים בצורה שעלולה לגרום למפגעים סביבתיים ולסיכונים לציבור ולסביבה. בעקבות ממצאי הסיור זימן מנהל המחוז לשימוע את מנכ"ל המפעל. בהמשך לשימוע, וזה מה שנודע לי למעשה הבוקר, החלטת מנהל המחוז היא: המשרד להגנת הסביבה החליט לבטל את היתר הרעלים של המפעל ולהוציא לו צו לפינוי רעלים על-פי חוק החומרים המסוכנים לכמה חומרים בעייתיים המצויים בשטח המפעל, כגון אמוניה, חומצה חנקתית, חומצה זרחתית וממיסים אורגניים.

המפעל נדרש לבצע ניתוח סיכונים והערכת כשלים אפשריים על-ידי חברה חיצונית. לאחר קבלת תוצאות הסקרים יגדיר המשרד את הפעולות שעל המפעל לבצע לקראת חזרת המפעל לפעילות וחידוש אפשרי של היתר הרעלים. פה אני מבקש להדגיש שאנחנו לא נאפשר ל"חיפה כימיקלים" לחזור לפעילות, גם אם תסתיים השביתה, עד שלא נוודא באמת שכל הליקויים והסכנות שנוצרו בתקופה הזאת טופלו ותוקנו לשביעות רצון אנשי המקצוע, כי מדובר כאן באמת בסכנת חיים. לכן אני חושב,

שיש פה לא רק תשובה טכנית אלא גם בשורה כי תושבי האזור יכולים להיות רגועים שהחומרים המסוכנים, שמתוחזקים שם ברשלנות כרגע, יוצאו מהמפעל,

אם הם לא יוצאו על-פי הנחיית מנהל המחוז ששלל את היתר הרעלים, זאת תהיה עבירה פלילית חמורה, והמשרד ינקוט את כל האמצעים העומדים לרשותו. חבר הכנסת אזולאי וחבר הכנסת דב חנין,

על כל פנים, יכולים לייחס את זה לשאילתא שלכם כי השר הביא כאן בשורה, אין על זה ויכוח. אם כתוצאה מהשאילתא או לא כתוצאה מהשאילתא, זה כבר יעקובזון, ביחסים עם התקשורת, יחליט איך הוא יעביר את זה. אבל בסך הכול הבשורה היא, את המציאות,

התקשורת קובעת. אנחנו רק מנסים להשפיע עליה. אין ויכוח, אבל יש לך השפעה גדולה, אדוני השר. אדוני היושב-ראש, אני בהחלט מברך על הבשורה, ואני באמת מקווה שאכן הדבר הזה יבוא לתועלת הציבור. אני רוצה פה להדגיש נושא שבזמנו טיפלתי בו בוועדת הפנים. באזור המפרץ יש 19 מפעלים שהם בעלי פוטנציאל סיכון גבוה. שניים הם מפעל הכימיקלים שבו אנחנו עוסקים. במקום הזה, עד היום, לפחות ממה שאני יודע, אין עדיין רשיון עסק וזה בגלל מכל האמוניה. השאלה שלי, אדוני השר: אחרי שעיריית חיפה היתה צריכה להוכיח בבית-משפט, זה אבסורד, שיש אמוניה בתוך המכל הזה ובגלל זה הם לא קיבלו צו של בית-המשפט, ודבר נוסף, בזמני פניתי לשר להגנת העורף, מר מתן וילנאי, וביקשתי ממנו לבדוק אם יש לו היתרים או אין לו היתרים לאותו מכל אמוניה, וקיבלתי תשובה שהמפעל שבנדון ממוגן בהתאם להנחיות שקיבל מפיקוד העורף. אמר ולא פירש, השאלה היא האם יש לו כבר כל ההיתרים או לא. אחרת, אדוני, זאת פצצת זמן מתקתקת במקום הזה.

חבר הכנסת חנין. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, אדוני השר, אני רוצה לברך אותך. אני רוצה לברך אותך ואת מנהל מחוז חיפה של משרדך על ההחלטה החשובה, העקרונית והנכונה שקיבלתם. אני חושב שההחלטה הזאת חשובה, היא בשורה לתושבי מפרץ חיפה, אבל היא גם מסר מאוד מאוד ברור,

לציבור בכלל.

בטלוויזיה כולם רואים אותך עומד מאחורי הדובר ומשוחח בצורה רצינית עם יושב-ראש ועדת הכלכלה. זאת שיחה בנושאים חשובים. הם אומרים: האם זאת החברות בכנסת, שחבר נכבד כמו חבר הכנסת חרמש מדבר עם יושב-ראש ועדה מרכזית מאחורי גבו של חבר הכנסת חנין? ובכל זאת, הנושא שלהם היה חשוב וראוי. אני אומר את זה למען הפרוטוקול. אדוני היושב-ראש,

זאת החלטה שיש בה אמירה חשובה ומסר חשוב למערכת בכללותה. המסר הוא מסר של חוסר סובלנות כלפי סיכונים שעלולים לאיים על הציבור. אני רוצה לברך במיוחד על ההחלטה הזאת, מכיוון שלפני עשרה ימים קיימנו בנושא זה דיון בוועדה המשותפת לסביבה ובריאות. גילינו תמונה באמת מדאיגה ועגומה שנוצרה בגלל השביתה הנמשכת של העובדים במפעל, כאשר במסגרת המאבק הזה, ההנהלה צמצמה גם את צוותי החירום שנמצאים שם במקום, והדבר הזה עורר שורה ארוכה של שאלות מאוד קשות. בדיון השתתפו נציגי המשרד להגנת הסביבה, נציגות מקצועית רצינית של המשרד להגנת הסביבה, אבל הם הציגו בפנינו את הקושי, שהמשרד להגנת הסביבה הוא המשרד שמטפל במה שקורה בתוך המפעל, סליחה, הוא המשרד האחראי לאפקטים של המפעל החוצה, ומשרד התמ"ת, שהוא אחראי לבטיחות, אמור להפעיל סמכויות ביחס למה שקורה בתוך המפעל. בדיון הזה פנינו אנחנו אל המשרד להגנת הסביבה, ואני שמח שזאת ההחלטה שהתקבלה: להשתמש בכוחות שיש לו להגן על הציבור בלי התייחסות להבחנה איפה נמצאים הסיכונים. הסיכונים מאיימים גם על העובדים, גם על מה שקורה בתוך המפעל אבל גם על הציבור. הראייה הזאת של מנהל מחוז חיפה, שגיבש עכשיו בגיבוי של השר להגנת הסביבה, היא נכונה, היא עקרונית והיא חשובה. אין לי אלא לאחל לעצמנו שזאת תהיה הגישה גם במצבים מסוכנים אחרים. אכן, כמו שאמר חבר הכנסת אזולאי, אנחנו מדברים פה על מפעל שמחזיק מכל אמוניה גדול, שפועל ללא רשיון עסק, ללא היתר בנייה, בשעה שכל מי מאתנו שהיה סוגר מרפסת היה נתקל בצעדים מאוד נחרצים. אנחנו מדברים על מתקן מסוכן.

הפעולה הנחרצת והחשובה שנעשתה היא חשובה לימים אלה, ואני מקווה שהיא גם תקרין לגבי המציאות בהמשך.

חבר הכנסת טלב אלסאנע, אחרון השואלים, והשר ישיב על כולם יחד. אני מקווה שהשאלה שלך נוגעת, אדוני היושב-ראש,

חברי הכנסת, מאחר שמדברים על מפעלי כימיקלים, אז באותו הקשר, לגבי מפעלי הכימיקלים ברמת-חובב. המשרד לאיכות הסביבה, מחוז דרום, הוציא דוח על הסכנה הטמונה לתלמידים בבית-ספר של היישוב ואדי-נעם, הנמצא סמוך לרמת-חובב. עד היום לא ננקט שום אמצעי, למרות הדוח שנעשה על-ידי המשרד לאיכות הסביבה, מחוז הדרום, דבר שחושף אלפי תלמידים לסכנה, אם חס וחלילה תתרחש איזו תאונה שהשלכותיה יהיו מסוכנות. מתי נעשה הדוח הזה? לפני שנה וחצי, לפי מיטב ידיעתי. אני עודכנתי, אני חושב שגם השר יכול לקבל עותק מהדוח הזה מהממונה על מחוז דרום במשרדך. אני חושב שאפילו לפני שנה וחצי, יכול להיות אפילו שנתיים. יכול להיות שכן. זה דוח של המחוז, איזה בית-ספר?

זה בית-ספר בוואדי-נעם, בית-ספר "אל-עזאזמה" ביישוב ואדי-נעם, המרוחק בערך, היישוב לא-מוכר אבל בית-הספר מוכר.

יש שם בבית-הספר בערך 1,000 תלמידים, הוא מרוחק 2 3 ק"מ מרמת-חובב. טוב, תודה רבה. צריך לפתור את הבעיה. קודם כול, אענה בקצרה, כיוון שאני לא בקי בפרטים: אין קשר אם היישוב מוכר או לא-מוכר. חיי ילדים הם חיי ילדים. ואם המדינה אפשרה או מאפשרת קיומו של בית-הספר שם, כמובן זה לא פוטר אותנו מהאחריות לחיי התלמידים. אני לא יודע לענות מעבר לכך, אבל אנחנו נבדוק את יישומו של הדוח ותקבל תשובה עוד היום. לגבי מפעל "חיפה כימיקלים", אני רוצה להסביר לשואלים הנכבדים, שאני סמוך ובטוח שמכירים את ההיסטוריה, גם של המפעל וגם של התעשייה הישראלית בכלל. חבר הכנסת אזולאי, שהוביל הרבה הישגים סביבתיים כיושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, בוודאי יודע שבמדינת ישראל יש, דומני של-70% או 60% מבתי-העסק במדינת ישראל אין רשיון עסק. מפעל "חיפה כימיקלים" וצריך להזכיר אולי כאן, בלי קשר, שהיה לי עימות אתו לאחרונה, גם בישיבת הממשלה ולפניה, כי הוא מסרב להשתתף ולשאת את חלקו כפי שקבעו אנשי המקצוע של המשרד בפרויקט ניקוי הקישון, מספק חומר שהוגדר "מוצר חיוני" אפילו במל"ח, האמוניה. האמוניה משמשת לקירור בכמה מפעלים ברחבי הארץ. דרך אגב, לאמוניה יש אפקט, היא יודעת להפחית את הריכוז של תרכובות חנקן. "נשר" משתמשת בזה, חברת החשמל, בתי-הזיקוק. זה מפחית גם את זיהום האוויר ובמפעלים שמשתמשים בה לקירור, זה בעצם לשמור על מוצרים, בשר ומוצרים אחרים, שלא יתקלקלו. אותה מדינה שהיום אנחנו באים אליה בטענות,

שלמפעל כזה אין לא היתר בנייה ולא רישוי עסק, היא אותה מדינה שהקימה את כל המפעלים במפרץ חיפה. חלק אולי היו לפניה אבל חלק, בהחלט היה למדינה חלק

"חיפה כימיקלים" היתה חברה ממשלתית, אדוני. בתי-הזיקוק היו חברה ממשלתית. מי שאפשר את ההקמה בדרך הזאת, כי גם אין שם בכלל עדיין תב"ע באזור, זו ממשלת ישראל. לכן צריך להבין שגם אני, ככל שאני רוצה להדק את הפיקוח ואת הדרישות ולהטיל סנקציות אם לא מקיימים אותן, אני נמצא באיזה סד משפטי לא פשוט. דרך אגב, בתי-המשפט דנים בו בימים אלה. מתנהלים הליכים משפטיים, עד העליון. אדוני השר, כשהקימו אותם באזור היו בערך חיפה וקריית-חיים, וקריית-מוצקין היתה קריה של "יקים" נכון. אבל הוועדות המחוזיות אישרו את הקמת הקריות ואת עיבוי המגורים מסביב. והתעלמו. פשוט היו שם פחות מ-100,000 תושבים. אדוני צודק במלוא מאת האחוזים. לכן אנחנו טוענים שרמת המיגון שצריך לדרוש היום למכל האמוניה היא הרבה יותר גבוהה. לצערי הרב, כפי שציין חבר הכנסת אזולאי, יש לנו מחלוקת בעניין הזה לגבי התרחישים שמצייר פיקוד העורף. ברגע שיש מחלוקת כזאת, הקושי המשפטי אפילו גדול יותר. אני מקווה, וזאת חשוב שהציבור ידע, שמעבר להמשך דרישות המיגון שאנחנו נדרוש, וננסה להתגבר על המשוכות המשפטיות, שלא תמיד הציבור מבין אותן, זכותו,

הוא מצפה מהממשלה להתמודד עם המשוכות המשפטיות, אני הוריתי במשרדי לשכור חברת ייעוץ חיצונית, שתבחן אם יש אלטרנטיבות להצבת מכל האמוניה במפרץ חיפה. עבודה זו כבר מתקרבת לסיום, ואמורה להיות מוגשת לי בספטמבר. במידה שיהיה ניתן למצוא מקום חלופי, כי צריך לדעת, חברי חברי הכנסת, שלטענת כל המומחים עד היום מכלי האמוניה נמצאים בסמוך לנמלים. כך זה בעולם. היום, יכול להיות שעקב הגז הטבעי שיהיה לישראל, ייתכן שתהיה כבר כדאיות כלכלית לייצר אמוניה במקומות שהם מרוחקים בכלל מבתי-מגורים, כמו בנגב. לכן אני מקווה שבספטמבר, אם נראה שיש אלטרנטיבות לקיומו של מכל האמוניה במקומו, יהיה לנו יותר קל, גם ברמה המשפטית, לדרוש את פינויו משם, בלי קשר למחלוקת כזאת או אחרת עם המשרד להגנת העורף. כיוון שהסיכון הוא לא רק במכל עצמו, הסיכון הוא גם מהעובדה שמכליות מגיעות לנמל חיפה, וראינו כבר מה קרה במלחמת לבנון השנייה עם ספינה של צה"ל. מכלית אזרחית, כמובן, חשופה הרבה יותר. מכליות שמובילות אמוניה ועוגנות בנמל חיפה עלולות כמובן להוות סיכון מאוד מאוד משמעותי. לכן אני רוצה להבטיח לכנסת ולחברי הכנסת שאני לא פוסק לרגע מלעסוק בנושא ובפיקוח ההדוק על הבטיחות של מפעל "חיפה כימיקלים".

תודה רבה על תשובתו המפורטת של השר להגנת הסביבה. חבר הכנסת אזולאי, אנחנו מודים לך על שאלתך החשובה. רבותי, אנחנו עוברים לחקיקה פרטית של חברי הכנסת. ראשון המציעים הוא חבר הכנסת אורי מקלב, שבהנמקה מהמקום יעלה את הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון, סיכום שנתי בעסקה מתמשכת), התשע"א 2011. ישיב ויביע את עמדת הממשלה השר שלום שמחון, הוא לא נמצא כאן. את משיבה במקומו, גברתי?

ברגע שתסיים את הנמקתך ולא תהיה תשובת ממשלה, אנחנו נצביע, אדוני. אני מסכים מראש להתניות של ועדת השרים לענייני חקיקה. כל דבר שתאמר יירשם בפרוטוקול. אני לא אנצל את ההזדמנות שהשר לא נמצא כדי לא להסכים למה שהסכמנו, והכול ייעשה בתיאום. אני מאוד מכבד את כל השרים ויודע שדאגתם לנושאים שהם בסמכותם ובמסגרות של משרדיהם, הם עסוקים מאוד. אבל הכנסת היא לא תוכנית כבקשתך. התוכנית מפורסמת וסדר-היום מפורסם. עכשיו חבר הכנסת מקלב מעלה את החוק. יהיה משיב, ישיב. אם לא, נצביע. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש, אבל לא בכדי חשבת ששרת החקלאות אורית נוקד היא זו שאמורה לענות לי. היא היתה סגנית שר התעשייה, המסחר והתעסוקה. והיא מחוללת של חוקים כאלה. היא נתנה את הגיבוי לחוק הזה בראשיתו. לכן יש לה קשר לחוק הזה.

כי חשבתי שהיא התנדבה להשיב במקום שר המסחר, לא כשרת החקלאות אלא בגלל ידיעותיה במשרד המסחר והתעשייה. לא סתם היא גם זאת שתמכה. נא לנמק את החוק. תודה רבה לך, אדוני. כפי שנאמר על-ידך, זו הצעת חוק הגנת הצרכן, אבל לא דווקא הגנת הצרכן, יש בה גם אלמנט של שיפור השירות לצרכן. הצעת החוק הזאת, המשותפת לחברי הכנסת משה גפני, יריב לוין וכרמל שאמה

באה לתת ביטחון לצרכן ולשפר לו את השירות בעסקאות מתמשכות, שבהן החברות שאתן הוא מתקשר שולחות לו במשך כל חודש חשבונות. אנחנו מבקשים שאותן חברות ישלחו לו בסוף שנה קלנדרית גם חשבון מרוכז, שבו הוא יראה את כל החיובים שקיבל במשך כל השנה.

הוא יוכל כך להשוות בין חודש לחודש ולראות אם יש שינויים כאלה או אחרים, הוא יוכל לבדוק אותם. מעבר לכך, הוא לא יצטרך לשמור מסמכים רבים וחשבונות רבים. הוא יכול בחשבון אחד, שנתי, לראות את כל הסיכומים שיש לו, ואת המסמך הזה בלבד לשמור, שישמש כאסמכתה לכל דין ודברים ולכל חיוב בעתיד או כל בירור בעתיד שהוא יצטרך לעשות מול החברה הזאת. יש בזה כמה אלמנטים. לכן מאוד נודה אם יאשרו לנו את הצעת החוק הזאת בקריאה טרומית.

תודה רבה. הממשלה אין מי שישיב. אני יודע שאתה ציינת שאתה מוכן לתאם עם הממשלה. הדבר הזה לא מעלה ולא מוריד, כי אני עובר להצבעה. האם יש מישהו משרי הממשלה, השר המקשר, אדוני לא מתייחס להצעת החוק הזאת, כי השר שמחון הוא זה שצריך לענות. יש הסכמת ממשלה, כי יש הנמקה מהמקום.

אלא אם כן השר יאמר לי שיש איזו סיבה מדוע אתה רוצה לעכב את ההצבעה.

תודה רבה. נא לעבור להצבעה.

על סדר-היום: הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון, סיכום שנתי בעסקה מתמשכת),

של חבר הכנסת אורי מקלב. נא להצביע, מי בעד, מי נגד, מי נמנע. נא להצביע.

להעביר

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון, סיכום שנתי בעסקה מתמשכת), התשע"א 2011, לדיון מוקדם בוועדת הכלכלה נתקבלה. 16 בעד, מתנגד אחד, אין נמנעים.

שהצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון,

התשע"א 2011, עברה בקריאה טרומית ותועבר לוועדת הכלכלה על מנת להכינה לקריאה ראשונה. כבוד שר האוצר אומר שהוא טעה, הוא הצביע נגד והתכוון להצביע בעד. אני רושם את הודעתו, לא

לא, לא, חוק רגיל. ישיב שר החינוך. תודה, אדוני.

סעיף 2 לחוק חינוך ממלכתי מגדיר את מטרות החינוך והוא מתייחס לכלל המרחב הלימודי והחינוכי, המחייב את מוסדות החינוך לפעול בכל תחומי הדעת וביתר הפעילויות החינוכיות. דא עקא, אדוני היושב-ראש, שמטרות החינוך אינן כוללות את הצורך והחובה לחנך לשרת את המדינה, לתרום לה בשירות צבאי, לאומי או אזרחי. קיימת הסכמה ציבורית-אזרחית רחבה כי כל אזרח צריך למלא את חובותיו כלפי המדינה ולתרום לחוסנה ולרווחתה. אשר על כך מוצע לתקן את החוק העוסק בנושא הזה של התנדבות ולהוסיף למטרה הקבועה בו גם את החובה לחנך לשרת את המדינה במסגרת צבאית, בשירות לאומי או בשירות אזרחי. אני רוצה לציין, אדוני היושב-ראש, שהצעת החוק באה גם על רקע פעולה מאוד נמרצת וברוכה של שר החינוך ומשרדו להעמיק מאוד את החינוך לערכים של ציונות ושל יהדות, והתיקון בחוק נותן לכך את הביטוי הראוי.

כבוד השר יעלה ויבוא, יביע את עמדת הממשלה. זה חוק שעומד בפני עצמו? לא, זה תיקון סעיף במטרות החוק. אה, זה חוק חינוך ממלכתי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת החוק נדונה, חבר הכנסת כץ ויושב-ראש הקואליציה, אם אתם מקיימים דיונים אנחנו נפסיק את הישיבה. אדוני היושב-ראש, אנחנו קיימנו שני דיונים בוועדת השרים לחקיקה, השר לאיכות הסביבה, אנחנו דורשים איכות הדיון. ראש העיר רעננה, חבר הכנסת הנכבד בילסקי, אנחנו דורשים איכות דיון. מדברים על החינוך. תצאו החוצה, תדברו. צאו החוצה, רבותי. הדבר בלתי אפשרי. שר החינוך בא, מדבר על עקרונות החינוך, הצעת חוק של חבר הכנסת זבולון אורלב. לא יכול להיות שלא נשמע בנחת את דבריו. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, קיימנו שני דיונים בוועדת השרים לחקיקה בהצעת החוק של חבר הכנסת זבולון אורלב, האחרון שבהם, ביום ראשון האחרון. בישיבה זאת הוחלט לתמוך בהצעה בקריאה הטרומית, בכפוף לכך שההצעה לא תקודם אלא בהסכמת שר החינוך ובתיאום הנוסח, שזה דבר שמוסכם על המציע, שמהנהן בשעה זאת, אז אני אומר את זה לפרוטוקול. הצעת החוק מבקשת להחליף את נוסחו של סעיף 2(9) לחוק החינוך הממלכתי, התשי"ג 1953, באופן שהיא מצרפת את שירות המדינה במסגרת צבאית או בשירות לאומי או אזרחי למטרות שמדברות על מעורבות בחיי החברה, התנדבות, התנדבות בקהילה וכדומה. אני רואה חשיבות רבה בחינוך בני-הנוער למחויבות לחברה ולמדינה, במידה רבה באמצעות השירות בצה"ל, שירות לאומי אזרחי.

גם מסגרות התנדבותיות אחרות, כמו מכינות קדם-צבאיות ושנת שירות. אני חושב שמדובר בערך שלאורו יש ללמד ולחנך, ואנחנו באמת משתדלים לשים דגש על חינוך לערכים בנוסף להיבטים של ההישגים הלימודיים. באופן ספציפי הצבתי כיעד מרכזי חינוך לערכים ועידוד גיוס משמעותי לצה"ל. במערכת פועלות תוכניות רבות, ביניהן התוכנית להקמת מרכזי הכנה לשירות משמעותי בצה"ל ברשויות המקומיות, הנוער בוחר בדרך כערך, תעודת בגרות חברתית, תוכנית מתנדבים ועוד. כל התוכניות האלה, מטרתן לעודד תרומה לחברה, הן בהתנדבות והן במסגרת השירות בצה"ל, ושירות משמעותי ומיטבי בצה"ל, וגם במסגרת שירות לאומי ואזרחי, שאני חושב שזה יעד חשוב מאוד. הצעת החוק עולה אפוא בקנה אחד עם יעדי המשרד. אני אבקש מחברי הכנסת להצטרף לעמדת הממשלה לתמוך בהצעת החוק בקריאה הטרומית, בכפוף להסכמה שציינתי. אני מאוד מודה. חבר הכנסת זבולון אורלב, באופן פורמלי: אדוני מסכים להתניות השר? מסכים ברצון. מסכים ברצון. אין מתנגדים מבין חברי הכנסת, לכן אנחנו עוברים

רבותי, נא לשבת. אנחנו מצביעים על הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון, מטרות החינוך), התשע"א 2010, שיצא מתחת ידיו וביוזמתו של חבר הכנסת זבולון אורלב. נא להצביע.

מי נגד? מי נמנע? בקריאה טרומית. בבקשה.

להעביר את הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון, מטרות החינוך), התשע"א 2010, לדיון מוקדם בוועדת החינוך, התרבות והספורט נתקבלה. 30 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון, מטרות החינוך), התשע"א 2010, עברה בקריאה טרומית ותועבר לוועדת החינוך על מנת להכינה לקריאה ראשונה.

אבל בעשור האחרון התרחשו למעלה מ-7,000 תאונות של פגע וברח. תקשיבו טוב, חברי הכנסת הנכבדים: 7,000 תאונות של אנשים שקמו בבוקר, לא חשבו לפגוע באף אחד, לא חשבו להיות מעורבים בתאונה, אבל היו מעורבים. חבל שזה קורה, אבל זה קורה. באותו רגע החובה האנושית והבסיסית של אדם שמעורב בתאונה, לעצור את האוטו וקודם כול להזעיק עזרה. לפעמים ההבדל אם הנפגע יחיה או ימות, אם הוא יבלה את כל חייו ב"בית לוינשטיין" דרך אגב, חבר הכנסת בילסקי, גם החוק שעבר על-ידי יקירנו חנן פורת, חבר הכנסת, שאנחנו מאחלים לו החלמה מלאה ובריאות, אל תעמוד על דם רעך, חייב גם בעניין זה, אבל טוב שאדוני מדגיש. ואז התחלתי ללמוד מה קורה. 7,000

אנחנו מדברים על בין 400 ל-700 מקרים בשנה, תלוי בשנה, תלוי איך מגדירים פגע וברח. אבל אין ספק שזה נגע בחברה הישראלית, ולפי דעתי זה קודם כול נגע ערכי. קודם כול, זה נגע, שאנחנו כבני-אדם, כמי שעלה על הכביש וחלילה היה מעורב בתאונה, עוד לפני החוק, חובתך הבסיסית לעצור ולהזעיק עזרה. תראו מה קרה פה לפני ימים מספר:

אשה בהיריון בחודש השישי, נוסעים בכביש מס' 4, תקר במכונית, מנסים לתקן את הפנצ'ר, נהג מגיע ודורס את שניהם, עוצר שנייה, מסתכל וממשיך הלאה. הנהג שבא אחריו עולה על אחד האנשים שהיה זרוק על הכביש. איך אתה יכול להפקיר, לאחר שגרמת לתאונה כזאת? מובן שאחרי כמה שעות הוא הסגיר את עצמו, כי המשטרה בסופו של דבר מגיעה לאותם אנשים. לכן, לאחר שלמדתי את התוצאות של התאונות האלה וגם למדתי את מה שנקרא עסקאות הטיעון,

ידידי שר המשפטים, אני חושב שהמלה "עסקה" לא נכונה במקרים האלה. אנחנו מדברים על אנשים שבדם לבם, כל המשפחה, ברגע אחד השתנה כל גורלה עד יומה האחרון.

עצם המלה "עסקה" ממש לא מתאים, כדאי אולי שנחשוב על הצעת חוק, שתתמוך בה, שנשנה את השם "עסקה". זה לא עסקה. כשאתה רואה את שחר גרינשפן, ומישהו עושה עסקה מעל הראש שלה, עצם המלה כבר מרתיע. כשראיתי את ההליכים שמתמשכים, ואני לא כל כך בקי בעניינים של תביעה משטרתית, ולאחר שלמדתי שנעשות הרבה מאוד עסקאות טיעון, למרבה הפלא הסתבר שבעבירות פליליות יש זכויות לנפגע עבירה. החוק קבע את הזכויות שלו, ואחת מהן היא להיות מיודע שעוסקים עסקת טיעון. בנושא של תאונות דרכים זה לא קיים. לכן הגשתי הצעת חוק מפורטת, שכללה כמה סעיפים. לשמחתי, שר המשפטים, בשיחה אתו דקות מספר לפני שעליתי לכאן, הסביר לי השר מניסיונו הרב מה אפשר ומה אי-אפשר. מהר מאוד הבנתי שעם רצון טוב של שר המשפטים ועם רצון טוב של יושב-ראש הכנסת, שתמיד משמש לי פה כמורי ורבי ברגע שאני עולה פה, ולמדתי כבר שלפעמים כדאי להקשיב טוב לעצות, תדגיש שאתה עולה לפה, ואתה לא רוצה לעלות לפה, כי אתה עלול להסתבך,

אדוני היושב-ראש, המקום הזה בהחלט מתאים לי ואני שבע רצון מהמקום שאליו הגעתי, אין לי שאיפות לכיסאו של היושב-ראש, ואני לא חושב שגם אם אהיה שם אוכל לייעץ בדרך שאתה מייעץ לי. לא, אתה תוכל. מכל הסיבות האלה אני שמח שאני פה.

אנחנו החלפנו את הצעת החוק, ובמהירות שיא, אני לא מכיר בכנסת דבר כזה, בתמיכה של כולם, קיבלנו פטור מחובת הנחה ונשיאות הכנסת אישרה באופן מיוחד את הופעתי כאן, עם הצעת חוק חדשה שמכלילה את הנושא של הפקרה של פגע וברח בזכויות נפגעי עבירה. אני חושב שזאת בשורה מצוינת לכל אותם אנשים שיושבים היום בבית, רואים את מה שהם עברו, ויודעים שכנסת ישראל אמרה את דברה. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת בילסקי. יעלה ויבוא שר המשפטים על מנת להביא את עמדת הממשלה. לאחריה, אם תהיה הסכמה, או חבר כנסת בילסקי לא יבקש להשיב, אם חלילה תהיה התנגדות, אנחנו נעבור להצבעה.

כבוד השר. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון,

שהביא חבר כנסת בילסקי בפני הכנסת, מבקשת להרחיב את רשימת העבירות שעליהן חלות חלק מהזכויות על-פי החוק. בחוק זכויות נפגעי עבירה מפורטות זכויות נפגעי העבירה בקשר עם ההליך הפלילי. במסגרת זו, בחלק ב' לתוספת הראשונה לחוק, מנויות עבירות מין או אלימות חמורה, אשר לגביהן קבועות זכויות רחבות יותר לנפגעי העבירה, הן בכל הנוגע לקבלת מידע בהליך הפלילי והן בכל הנוגע לזכותו של נפגע העבירה להביע את עמדתו בפני התביעה בדבר האפשרות להגיע להסדר טיעון עם הנאשם. אני רוצה להדגיש, חבר הכנסת בילסקי, המונח הנכון והמשפטי הוא "הסדר טיעון". אתה צודק: אין פה עסקאות, אין פה עסקים, והמונח שצריך להופיע הוא "הסדר טיעון". בהצעת החוק מוצע להרחיב את רשימת העבירות בתוספת זו, ולהוסיף את עבירת "הפקרה לאחר פגיעה", המנויה בסעיף 64(א) לפקודת התעבורה, הקובעת כי "נוהג רכב המעורב בתאונה, והוא ידע, או שהיה עליו לדעת, כי בנסיבות המקרה עשוי היה להיפגע אדם, ולא עצר במקום התאונה, או קרוב לו ככל האפשר, כדי לעמוד על תוצאות התאונה, דינו, מאסר שבע שנים". אנו סבורים כי הצעת החוק של חבר הכנסת בילסקי היא ראויה ביותר, וזאת בשים לב לחומרתה של העבירה האמורה ולנזק הקשה הנגרם לנפגעי עבירה בנסיבות אלה, כאשר האחראי לתאונה הפקירם לנפשם ולא הושיט את הסיוע הנדרש. לפיכך אנו סבורים כי קיימת הצדקה, להוסיף עבירה זו לרשימת העבירות בתוספת האמורה, אשר תאפשר לנפגע העבירה ליהנות מזכויות רבות יותר לפי החוק. אשר על כן, הממשלה תומכת בהצעת החוק. אדוני היושב-ראש, אני חושב שזאת דוגמה מצוינת לכך שחבר כנסת יוזם הצעת חוק פרטית בעקבות אירוע קשה מאוד שאירע, ואני גם מודה לחבר הכנסת בילסקי, שאפשר לי להיפגש עם שחר גרינשפן ועם המשפחה כדי להיווכח באסון הכבד שעלה בגורלם. אני חושב שזאת דוגמה טובה, שחבר כנסת רואה שיש לקונה בחוק ויוזם הצעת חוק. אני מודה מאוד גם ליושב-ראש הכנסת וגם לחבר הכנסת בילסקי, שאפשר את זירוז ההליכים בהצעת החוק הזאת. הממשלה בהחלט תומכת בהצעת החוק. תודה רבה לשר. תודה רבה לחבר הכנסת בילסקי. אנחנו עוברים להצבעה. השר בירך את יוזם החוק על כך שמצא מקום ליזום אותו והאיר את עיני הממשלה, ובהחלט המשפט המתפתח, גם קורה כתוצאה מאירועים חריגים המחייבים גם קביעת נורמות. רבותי, נא לשבת. אני מצביע את הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון, הכללת עבירת הפקרה לאחר תאונה), התשע"א 2011, ביוזמתו של חבר הכנסת בילסקי. מי בעד, מי נגד, מי נמנע? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון, הכללת עבירת הפקרה לאחר תאונה), התשע"א 2011, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. 46 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון, הכללת עבירת הפקרה לאחר תאונה), התשע"א 2011, של חבר הכנסת זאב בילסקי, עברה בקריאה טרומית ותועבר לוועדת חוקה,

תודה

איש, יותר מאשר בכל מלחמות ישראל. ואני אומר לך, חברת הכנסת דליה איציק, חברתי הטובה, יושבת-ראש סיעת קדימה, שהנושא הזה של נוהל 6, אף שניסו לעשות את זה כנוהל, ניסו לעשות חוק, אבל זה לא עבר. איפה זה כן הצליח? זה הצליח כשיש חברות, כשיש ארגונים בחברה הישראלית, שמוכנים לקחת על עצמם מבלי שיהיה חוק. לדוגמה, מינהל הרכב הממשלתי. כל כלי הרכב של הממשלה,

למעט חברי הכנסת,

חברי הכנסת, החלטנו שאנחנו מיוחסים ולא נשים את השלט. אז אני מזמין עכשיו את חברי הכנסת, לפני שיהיה החוק, להתקשר לאיציק שישים לכם שלט מאחור: במקרה של נהיגה מסוכנת, יש להתקשר. תבינו מה שקורה. אין פה איזו אחריות פלילית. יש פה אחריות לכך שלא ניהרג בכבישים. החברות שאימצו את זה,

אותו אחראי על הרכב, יודע שיש פה עסק עם נהג מסוכן, שבפוטנציה הוא יהיה הרוצח הבא. יש אפשרות משמעתית. אפשר להגיד לו: אדוני, אנחנו ניקח לך את האוטו, תראה מה שאתה עושה. יש כאלה שאומרים: תראה, נהיינו מלשינים.

פה חיי אדם. לא הצלחנו להתמודד עם הנגע של תאונות דרכים. הצלחנו גם הצלחנו בנושא של צה"ל. היום חייל שיוצא לפעילות קרבית יודע שהמדינה עשתה את הכול כדי להגן עליו, כדי למגן אותו. פה יוצאים אנשים בבוקר, חווים תאונת דרכים, מקפחים את חייהם, מפני שיש אנשים אלימים, בריונים על הכביש, ש"חותכים", שעושים ככל העולה על רוחם, ואף אחד לא עושה שום דבר. לכן חבר הכנסת חמד עמאר ואנוכי החלטנו ללכת עם הנוהל הזה ולהביא אותו לחקיקה בכנסת. התייעצנו עם גופים, ואני גם רוצה לציין פה את "אנשים באדום", עמותה של אנשים טובים, שלצערנו הרב, כל אחד מהם שילם את מלוא המחיר. פאינה קירשנבאום, אם את רוצה שיהיה סיכוי שאני אתמוך באיזו הצעת חוק שלך, אז תני לי לפחות. יש סיכוי שתתמוך בשבוע

שכל כך תומכת בי וכו' תמיד. ואפילו כשאני מדבר, היא אתך.

אז אני מזמין אותך לשבת בסיעת קדימה, ותוכלי בינתיים, אני רוצה לחזור לנושא הזה. לכן אותו גוף, אותה עמותה של "אנשים באדום", אנשים ששילמו את כל המחיר, שהיקרים שלהם נהרגו בתאונות דרכים, נלחמים כבר שנים. והיום אני רוצה להגיד לך, נורית גרוסמן,

אנחנו מגשימים את החלום שלכם ומעבירים את זה כהצעת חוק. מלבד מינהל הרכב, צה"ל הכניס את נוהל 6 אצלו, "דואר ישראל", "מקורות", חברת החשמל,

"קומברס",

יש אנשים שלא חיכו לחוק. אבל אלה שצריכים לחכות לחוק, כמו חברי הכנסת, אנחנו עכשיו מביאים את נוהל 6 כחוק. ואני רוצה,

להודות לך,

על השותפות אתך. נעמת לי מאוד. זה טוב להיות שותף שלך. להודות לשר התחבורה, שהביא לכך שהחוק יגיע לכאן. וכפי שהתחלתי ולא היה פה ועכשיו הגיע, לשר גלעד ארדן, שהוא היה המוציא,

המייסד, לא זכה להיכנס לארץ המובטחת, אבל לפחות אם אני נכנס, והצבעתי כל כך הרבה פעמים בשבילו בעבר, אז הוא היום יצביע בשבילי פעם אחת. הוא נכנס לארץ מובטחת אחרת, זה בסדר. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. השר ארדן, בבקשה. אדוני ישיב בשם שר התחבורה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לא הייתי פה באמת, ואני מתנצל, ברוב דבריו של חבר הכנסת בילסקי. אבל בדבר אחד אני מאושר, כי אני שומע הרבה פעמים שהוא מקונן על כך שהממשלה מתנגדת להצעותיו, גם כשלדעתו הן ראויות, לפעמים גם לדעתי. אז קודם כול זה יום חשוב, שהממשלה תומכת. גם זה עבד אחרי עמל ויזע וערר. אתה יכול להתכונן לשבוע הבא, שבו הוא יציג הצעת חוק שאין סיכוי שהממשלה תסכים לה, ואז הוא יקונן על כך,

הוא מבין שהוא לא צריך להתרגל למצב הזה. אני סומך על חוכמתו ותבונתו. הוא יודע היטב. הממשלה דנה עניינית, ואם ההצעה טובה אז הממשלה תתמוך בה. ובהחלט בלי קשר לזה שאני ניסיתי בעבר לקדם את החוק הזה, והצלחנו לקדם אותו בטרומית, והאמנו אז למשרד התחבורה שלא צריך חוק, הרבה פעמים אומרים בוועדת השרים: בשביל מה צריך חוק? אפשר תקנה, אפשר נוהל, לא כל דבר צריך חוק. לפעמים זה נכון, אדוני היושב-ראש. אבל לפעמים, אם אין חוק וחושבים שהמשרד הממשלתי יאכוף ויעשה את כל העבודה, זה לא עומד במבחן המציאות עם תקני כוח-האדם ועם המשימות שיש למשרד ממשלתי. אני מכיר את זה היטב ממשרדי. ולכן פה, אחרי שכמה שנים כבר רואים מי מיישם באמת את הנוהל הזה ומי לא מיישם אותו, אז ברור לכולנו שאם רוצים שכל ציי הרכב במדינת ישראל יפעילו מוקד דיווח שיהיה בראשו קצין בטיחות שהוסמך על-ידי רשות הרישוי, ושיהיה מעקב על דיווח של עבירות תנועה, אז זה חייב להיות בחקיקה, כי אז הציבור גם יוכל להשתתף באכיפה. חברה שלא תבצע את זה, והציבור יראה את רכביה נעים בארץ בלי מוקד פעיל שמקבל תלונות על נהיגה פרועה, בלתי בטיחותית,

ידע שיש לו למי לפנות ויהיה מי שחייב גם לאכוף. צריך לזכור, שוב, שציי רכב זה לא סתם כמו כל רכב אחר שנע בכבישי הארץ. מדובר בדרך כלל ברכבים שהם לא בבעלות הנוהג בהם. דפוסי הנהיגה הוכחו, לצערנו, כהרבה יותר פרועים. שעות הנהיגה יותר רבות, ולכן חשוב מאוד שהם ידעו שעין הציבור בוחנת אותם, ויש לציבור גם למי לפנות. אני רגוע לגמרי לגבי החשש שנאמר בעבר נגד החוק הזה, שאנשים שירצו לנקום במישהו ילשינו או ידווחו דיווחי סרק לגבי נהיגתו. בדיוק בשביל זה יהיה מנגנון פנים-מפעלי, שיוכל לבדוק האם מדובר בתלונת סרק או האם זו תלונת אמת. לא מדובר פה באיזה מנגנון שקובע עבירה פלילית בחוק. לכן אני חושב שהחוק הזה יש בו רק טוב מכל העולמות, ואני מקווה שהוא גם יביא לשיפור הבטיחות בדרכים ולפחות נפגעים בכבישי ישראל, ולכן הממשלה מבקשת לתמוך בחוק ולהעביר אותו לוועדת הכלכלה לשם הכנתו לקריאה הראשונה.

תודה רבה. ובכן, יש הסכמת ממשלה. אין מי מחברי הכנסת שהתנגד. רבותי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. הצעת חוק נגישות לדיווח על נהיגה מסוכנת בחברות, התשע"א 2010, נא להצביע. מי בעד, מי נגד הצעתם של חברי הכנסת חמד עמאר ובילסקי, נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק נגישות לדיווח על נהיגה מסוכנת בחברות,

לדיון מוקדם בוועדת הכלכלה נתקבלה. 38 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה טרומית ותועבר לוועדת הכלכלה על מנת להכינה לקריאה ראשונה. תודה רבה לחבר הכנסת עמאר ולחבר הכנסת בילסקי. אנחנו ממשיכים בסדר-היום, ובאופן מפתיע יש הצעת חוק של חברי הכנסת דב חנין וזאב בילסקי, שאותה ינמק זאב בילסקי, וכותרתה: הצעת חוק לתיקון חובת המכרזים (איסור אפליה בשל גיל). אני מזמין את חבר הכנסת בילסקי לעלות ולנמק את הצעת החוק. אולי שיישאר כבר על הדוכן קבוע. אתם עושים לו עין הרע. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לכל אלה שתוהים,

אני נמצא פה כבר שנתיים וחצי. מה שעכשיו, זה תיקון קל לכל, עוד לא הצליחה הכנסת לדחות הצעת חוק אחת שלך.

הצעת החוק הראשונה היום היתה למעשה הצעת חוק שנקראת שחר גרינשפן, על שם אותה ילדה ששוכבת משותקת בבית

ההצעה הזאת, להבדיל אלפי הבדלות, ואני מאחל לו חיים ארוכים וטובים, אני מציע להקדיש אותה לסטנלי פישר. סטנלי פישר, אני לא יודע כמה מכם מכירים אותו טוב, אבל הוא עולה חדש. הוא בא מרודזיה, זימבבואה של פעם. ציוני בכל רמ"ח איבריו. שיתקנו את זה גם בעולם. או, זהו, זה בדיוק נכון, ראש האופוזיציה.

אני אתייעץ עם היושב-ראש איך אנחנו יכולים להשפיע גם שם, שיבינו מה שבכנסת ישראל הבינו. אבל הוא אדם ציוני, שעלה לישראל, ויתר על הרבה מאוד ולקח על עצמו אחד התפקידים הקשים. עושה אותו בכשרון רב, ורצה לפנות הלאה ולהציע את עצמו לאחת המשרות החשובות ביותר בעולם. פנה, ולא האמין שאחרי ימים מספר יבוא מישהו ויגיד לו: תשמע, אתה לא יכול להתקבל. אז הוא חשב על הכול. הלוא השכלה יש לו, ניסיון יש לו, הערכה בכל העולם יש לו. אנשים מקשיבים למה שהוא אומר. כל אחד בודק את הפלא הכלכלי של מדינת ישראל, איך לא נכנסנו למשבר, איך לא היינו צריכים לעשות דברים שמדינות אחרות עושות. תראו מה קורה ביוון, תראו מה קורה אפילו באיטליה עכשיו, איטליה, הכלכלה, אני חושב, בעשירייה הראשונה בעולם, תראו מה קורה להם. ומדינת ישראל, קוממיות, הולכת קדימה, ואני חושב שלסטנלי פישר יש הרבה מאוד זכויות. והוא, כשהוא פנה, אחרי כמה ימים אומרים לו: אדוני, אנחנו מצטערים מאוד, אבל בתנאי המכרז כתוב: עד גיל 65,

מה אפשר לעשות, רחמנא ליצלן, את זה אמרו לו כי הוא צעיר מדי? אמרו לו: תשמע, המכרז הוא עד גיל 65, ואתה בגיל 67, אז אתה לא עומד בתנאי המכרז. ולכן אנחנו חשבנו, חבר הכנסת רב הניסיון ואדם שיש לו הרבה מאוד זכויות בנושאים כאלה,

ואנוכי, להגיש הצעת חוק,

שחשבנו קצת לפני כן, אבל זה חיזק אותנו, כשראינו מה שקרה לסטנלי פישר. זאת כדי שאנשים שהם בגיל צעיר, נמצא לפניכם עכשיו אחד מצעירי הכנסת, אני בסך הכול שנתיים וחצי, ובן 60 וכמה, ואני חושב שאני צעיר בכל פרמטר אפשרי. חבר הכנסת בילסקי, האם אין היגיון בחוק שאומר שגיל יושב-ראש הנהלת הסוכנות לא יהיה פחות מ-40?

ממש לא. אני חושב, טוב, בסדר, אני שמח לשמוע. בהחלט. אני מתכוון להגיש את מועמדותי אולי.

תראה, אני חייב גם להגיד לך, צריך להיות מתחת לגיל 38. אני בזמנו אמרתי לראש הממשלה, עם 30 שנות ניסיון. סיעת קדימה היא נגד העלאת גיל הפרישה. זה בכובע אחר, לא פוליטי. בכובע אחר. אתה משיב על הצעת החוק הזאת? לא, רק אני לא רוצה שהוא ייכשל.

אדוני השר, תהיה כחלון, הוא לא קורא קריאות ביניים כשר.

לו, זכות בחירה לכל אדם, גם לנשים. גם לנשים. בכל אופן, מה שקורה פה,

לגבי הסוכנות היהודית אני חייב להגיד ליושב-ראש, אם יש לו אספירציות כלשהן, שסיפרתי לראש הממשלה דאז אהוד אולמרט, ואמרתי לו: אדוני ראש הממשלה, עדיין לא הגעת לפסגה. הוא אומר: איך זה? אמרתי לו: לקחתי דוגמה את שרתוק, שרת. שרת היה קודם ראש ממשלה,

כשהוא רצה להגיע באמת לתפקיד המרכזי בחייו, הוא נבחר להיות יושב-ראש הסוכנות היהודית. כך שאדוני, יושב-ראש הכנסת זה תפקיד רם מעלה ללא ספק, אבל אלה לא תפקידים שקרובים אפילו להיות יושב-ראש הנהלת הסוכנות היהודית. אני פחדתי שלא יבחרו בי, לא, לא. שלא יאפשרו לי להתמודד בגלל גילי הצעיר.

אנחנו נעמוד על כך שגם אתה, בגילך הצעיר, תוכל להתמודד, ויש לך גם סיכוי טוב לזכות.

שרנסקי, אני חושב, צריך למנות אותו עד סוף החיים. בהחלט, בהחלט, אנחנו מאחלים לו הרבה הצלחה. ולכן, חבר הכנסת דב חנין ואנוכי הגשנו את הצעת החוק, תבחין במה שקרה בשנים האחרונות, האנשים הופכים להיות יותר ויותר צעירים, הם בעלי ניסיון, הם רכשו ניסיון, הם באים ויכולים לתרום הרבה מאוד, ולא יעלה על הדעת שכל כך הרבה אנשים שצופים בנו היום, שהם בני 50, 55, 60, אין להם סיכוי למצוא עבודה. בכל מקום אומרים: לא, אנחנו מחפשים אנשים צעירים. ואנחנו בעד אנשים צעירים, אבל צריך לבחון את האנשים בקבלתם לעבודה לפי הניסיון שלהם, לפי ההשכלה שלהם, לפי היכולת שלהם, ולא לפסול, רחמנא ליצלן, אדם שהגיע לגיל 50. אתם יודעים מה? בגיל 45 כבר קשה למצוא עבודה היום, ותראו כמה אנשים, הם מתביישים, הם יושבים בבית, זה לא נעים להם. הלכו פעם,

הם יודעים שאין טעם לגשת בכלל, כי רף הגיל הזה מכשיל אותם.

הצעת החוק הזאת מביאה לכך שאותם אנשים צעירים בשנים שבין 35 ל-40 עד גיל 80 הם עדיין, מלוא כוחם אתם, יש להם הרבה מאוד ניסיון, יוכלו להתקבל לעבודה בדיוק כמו כל אחד אחר. אני מודה לך, אדוני היושב-ראש, ואני מודה גם לוועדת השרים לענייני חקיקה שהביאה אותנו עד הלום. ואני מודה לך, אדוני היושב-ראש, לא חלמתי בחיים שלי שאני אצליח ביום אחד שלוש פעמים, שלוש הצעות חוק, כולן מאושרות, תאר לך שעוד אפילו חוק הפקחים,

זאת עדיין לא אושרה, אז תיזהר. אוקיי, אני מקווה.

תאר לך שלמשל החוק של סמכויות לפקחים עירוניים יקבל את תמיכת,

זה יהיה בכלל, אז אני ארגיש שאני מיציתי את הכול, אבל זה עוד רחוק. תודה רבה.

השר יצחק כהן יבוא ויעלה וישיב בשם משרד האוצר. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת בילסקי וחבר הכנסת חנין, אתם בדרך כלל מציעים הצעות חוק טובות, שקשה לסרב להן, איזה אמירה, אדוני השר. אז אני רוצה לבשר לך שוועדת השרים החליטה לתמוך בהצעת החוק שלכם. אני מבקש מכולם להצביע בעד.

תודה רבה לכבוד השר כהן, בשם משרד האוצר. אנחנו עוברים להצבעה. אנחנו עוברים להצבעה ואנחנו מצביעים על הצעת חוק לתיקון חובת המכרזים (איסור אפליה בשל גיל). נא להצביע, מי בעד?

מי נמנע?

להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק חובת המכרזים (איסור אפליה בשל גיל), התשע"א 2011, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. 42 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק לתיקון חובת המכרזים של חבר הכנסת זאב בילסקי וחבר הכנסת דב

פעמים היא מצליחה, פעמים לא, אבל היא עקבית. ההנמקה היא מהמקום, מהטעם הפשוט, את תישארי כבר פה, הנמקה מהמקום, כי הממשלה מסכימה, לכן יש לך, להסביר באופן קצר מאוד את,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת החוק שלי, שירותי הסעד, שינוי הרכב ועדת ערר, היא הניסיון השלישי ליצור ועדות ערר בלתי תלויות. הגשתי אותה יחד עם עמיתי חברי הכנסת שלמה מולה, רוברט טיבייב ואורית זוארץ. מטרת הצעת החוק, לקבוע הרכב ועדות ערר ליד שירותי הסעד, שיהיו בלתי תלויות בהנהלת שירותי הרווחה ברשויות המקומיות. חבר הכנסת פלסנר, אתה מפריע מאוד לחברתך סולודקין. מוצע בין היתר שבראש הוועדה יעמוד משפטן הכשיר להתמנות לשופט בית-משפט שלום. כמו כן יהיו חברים בה נציג ציבור שאינו תלוי ברשויות הרווחה ומי שעבד כעובד סוציאלי בשירות המדינה או ברשות מקומית, או מי שהיה פקיד סעד, ובלבד שהוא אינו ממלא עוד תפקיד כאמור. הצורך בתיקון החוק המוצע נובע מהמצב שנוצר מתחילת שנות האלפיים, 11,000-10,000 ילדים מוצאים מדי שנה מהמשפחות ומשובצים במסגרות חוץ-ביתיות. בחלק ניכר מהמקרים, שירותי הרווחה לא מוציאים את הילדים ממשפחות שבהן הם סובלים מאלימות או מהזנחה, אלא דווקא ממשפחות נורמטיביות שנקלעו למצוקה מסיבה זו או אחרת. הסיבות האפשריות הן: מצוקה כלכלית בגלל אובדן מקום העבודה או מחלה ממושכת, גירושין קשים של ההורים, בעיות אצל הילדים, כגון קשיים בהשתלבות בבית-ספר / גן-ילדים, וכשמדובר בילדי עולים קשיים אלה נוצרים לעתים קרובות בגלל אי-ידיעת השפה או מנטליות שונה. פיגור בלימודים, גם כן מוסבר לעתים קרובות בקשיי הקליטה, בצורך של ההורים לעבוד שעות רבות כדי לפרנס את המשפחה, בעיקר כשמדובר במשפחות חד-הוריות. הצעת חוק דומה הוגשה בכנסת הקודמת על-ידי חברי חבר הכנסת דאז ושר החינוך היום גדעון סער, ואושרה במליאת הכנסת בקריאה ראשונה, אך כיוון שחבר הכנסת סער הפך בקדנציה הזאת לשר, ושר לא יכול לעסוק בחקיקה פרטית, לא היה אפשר להחיל דין רציפות על הצעת החוק, אלה דברים פחות חשובים, כי ההנמקה היא מהמקום. אנחנו מוגבלים בזמן. אני רוצה לומר לכם שהבעיה של הוצאת ילדים מהבית, במקרים האלה לפעמים המדינה מפעילה כוח רב מאוד, והצעת החוק שלי באה להכניס למערכת איזונים ובלמים ראויים. אני מאוד מודה לשר הרווחה, חבר הכנסת משה כחלון, שתומך בחוק, ולוועדת השרים לענייני חקיקה, ואני מתחייבת לתאם את השלבים הבאים בהעברת הצעת החוק בכנסת עם משרדי האוצר, הרווחה והשירותים החברתיים והמשפטים. תודה רבה לכם. תודה רבה לחברת הכנסת סולודקין. יבוא שר הבריאות על מנת להשיב בשם שר הרווחה. השר ליצמן, אדוני, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני משיב כרגע בשם שר הרווחה משה כחלון. על-פי חוק שירותי הסעד, התשי"ח 1958, שר הרווחה ממנה ועדות ערר, שאליהן ניתן לפנות בערעור על החלטת המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית בנושאים של הגשת סעד או קבלת טיפול סוציאלי. החוק קובע כי ועדת ערר תמנה שלושה חברים, והרכבה יהיה עובד סוציאלי ושני נציגי ציבור. הצעת החוק מבקשת לשנות את הרכבה של הוועדה ולקבוע מי יהיו חבריה ומי יכהן כיושב-ראש הוועדה: 1. משפטן הכשיר להתמנות לשופט בבית-משפט שלום יהיה יושב-ראש הוועדה, 2. נציג ציבור שאינו עובד מדינה ואינו עובד רשות מקומית, 3. מי שעבד בעבר כעובד סוציאלי בשירות המדינה או ברשות המקומית במשך חמש שנים לפחות. לאור העובדה כי הצעת החוק הגיונית ומותאמת לרוח התקופה, הממשלה תומכת בה, ובלבד שהמשך הליכי החקיקה והניסוח ייעשו בתיאום עם משרדי האוצר, הרווחה והמשפטים.

תודה רבה. רבותי, הממשלה מסכימה. את מסכימה להתניות. השר ליצמן יגיע למקומו. אנחנו עוברים להצבעה. אני רק רוצה להעיר הערה לגבי ההצבעה הקודמת. אני קבעתי שהוועדה המוסמכת היא ועדת חוקה, חוק ומשפט. אני יודע שוועדות שמוסמכות לדון בנושא גיל הפרישה הן ועדת הכספים וועדת העבודה והרווחה. חבר הכנסת גפני ביקש להעביר זאת לוועדת העבודה והרווחה. והואיל ויש לנו עוד חוק שמגיע לנו לקראת סיום החקיקה, הדן בגיל פרישה, אז אני קובע שוועדת הכנסת בראשות יריב לוין היא זו שתקבע מי הוועדה המוסמכת, כי יבואו לנו, אם הן יעברו בהצבעה, עוד שלוש הצעות חוק המדברות בגיל פרישה.

אני קובע, לגבי החוק הקודם, שזה יועבר לוועדת הכנסת שתכריע מהי הוועדה אשר תכין את הצעת חוק, שירותי הסעד. איסור אפליה בשל גיל. הצעת חוק לתיקון חובת המכרזים (איסור אפליה,

אנחנו עכשיו על שירותי סעד. אבל לגבי החוק הקודם של גיל פרישה, הוא עובר לוועדת הכנסת על מנת להכינו. עכשיו אנחנו עוברים להצביע על הצעת החוק של חברת הכנסת מרינה סולודקין, הצעת חוק שירותי הסעד (תיקון, שינוי הרכב ועדת ערר). מי בעד?

מי נמנע? ההצעה להעביר את הצעת חוק שירותי הסעד (תיקון, שינוי הרכב ועדת ערר),

מוקדם בוועדת העבודה,

בעד, 40, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני מברך את חברת הכנסת סולודקין על כך שהצעת החוק שלה עברה בקריאה טרומית ותועבר לוועדת העבודה והרווחה על מנת להכינה לקריאה ראשונה. תודה רבה. אנחנו עוברים להצעת חוק הכנסת (תיקון, שכר ותשלומים אחרים למי שחברותו בכנסת הושעתה) שהיוזם שלה הוא יושב-ראש ועדת הכנסת, חבר הכנסת יריב לוין. אדוני, בבקשה. זה על מכסה. לכן, אתה יכול לפרט מעל. אני הייתי רוצה לשאול אותך רק שאלה אחת כי אני לא מכיר את החוק. האם ההכרעה של ועדת הכנסת היא הכרעה פוליטית או על סמך קריטריונים?

כי בדרך כלל הכרעותיה של ועדת הכנסת, כפי שנקבע על-ידי בית-המשפט העליון, שהן הכרעות שלפעמים קשה לדעת אם הן מינהלתיות או, ההכרעה הפוליטית היא דבר שכך קבע המחוקק. אדוני היושב-ראש,

חברות וחברי הכנסת, הצעת החוק הזאת היא לחלוטין הצעה,

אני יכול מכאן.

מה הבעיה.

אמרתי לו שהוא יכול לעלות, אדוני, אם אדוני רוצה,

אתה יכול לעלות לבמה, משום שהממשלה לא קובעת את עמדתה. לכן, אני שאלתי את, זה לא משנה. הוא רצה מהצד. השר בגין,

רוצה להשיב בשם הממשלה מהצד כאשר חברי הכנסת מדברים מהצד. זו זכותו המלאה.

תודה, אדוני היושב-ראש. אני רציתי ליעל את התהליך ולחסוך מזמנם של החברים, ובדרך כלל אין מניעה לא לדבר כמובן מן הצד כאשר ישנה הסכמה,

אבל אין בעיה. אני יכול לעשות את זה כמובן גם מפה. אין כאן הסכמה. הממשלה לא יכולה להסכים או לא להסכים.

אסור שתהיה לה עמדה.

אדוני, אני אבהיר. החוק הזה הוא חוק טכני לחלוטין והוא חלק מהסדר שאנחנו עושים בתוך התהליך, גם של כתיבת התקנון מחדש וגם של ניסיון ליישב כל מיני חוסרים ולקונות במארג החקיקה שקשור לנושאים שבסמכותה של ועדת הכנסת. במסגרת הזאת, בשעתו, כאשר בוטל חוק שכר חברי הכנסת והוראותיו שולבו בין היתר בחוק הכנסת, לא שילבו, אולי שכחו ואולי מבלי משים,

שנוגעת להליך קביעת תנאי השכר של חבר כנסת שחברותו בכנסת הושעתה. כתוצאה מכך נשארנו בעצם עם כללים שנקבעו במסגרת,

נשארנו עם כללים. יש כללים קיימים שנקבעו במסגרת החוק הקודם, אבל אין בעצם,

פרוצדורה שמאפשרת לתקן אותם אם וכאשר אי-פעם ירצו או יחשבו שצריך לעשות בהם שינוי כלשהו. זה, כמובן, לא מצב תקין. לכן החוק בעצם מכניס גם את הנושא הזה לתוך הפרוצדורה שיש היום ביחס לכל הנושאים האחרים שקשורים לשכר חברי הכנסת עם הוועדה הציבורית וכן הלאה. לא בהכרח יהיה בזה כמובן שימוש מיידי, וכל עוד לא ייעשה בזה שימוש,

מה שברור הוא שלא יבחינו בין חבר כנסת מושעה לחבר כנסת מושעה.

גם המצב יהיה שאותו תהליך של קביעת כללים יחול בכל המסגרות.

תוכן הכללים, כמובן, נשאר כרגע כמו שהוא. אם אי-פעם ירצו לשנות, תהיה דרך טכנית לבצע את זה. לכן, ומכאן הצורך, כדי שהנושא הזה, שעלול ביום מן הימים להפוך למשהו שנוי במחלוקת, יהיה מוסדר בצורה טובה ותואמת את ההסדרים בכל הנושאים האחרים.

אם כן, אני, כמובן, מבקש מהכנסת את אישורה להצעה. תודה רבה לחבר הכנסת יריב לוין, שכולנו חייבים לו ברכה על איגוד וארגון וניסוח מחדש של תקנון הכנסת בצורה ברורה, כמו גם בתיקונים שהיו בבחינת לקונות בכל מה שקשור לעבודתה של הכנסת ולעבודתם של חברי הכנסת. אני מברך אותו ומודה לו בשם כולנו על עבודתו הרצופה והעקבית. פעמים רבות זו עבודה לא פשוטה ולא קוצרת כותרות, אבל הדורות הבאים, העבודה שלך תיזכר, ובוודאי תיכנס לדברי ימי ההיסטוריה של הכנסת בתור מי שדאג אחרי 63 שנים לאגד בנוסח משולב את כל אותם תקנות וחוקים בבחינת משפט מקובל שנעשה תוך כדי ניהולה של הכנסת. באמת אנחנו מאוד מודים לך. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה, שכן אין תשובת ממשלה משום שאין צורך בה. הנושא הוא נושא של הכנסת בלבד. חברי הכנסת מבקשים להצביע על הצעת חוק הכנסת.

מי נמנע?

ההצעה להעביר את הצעת חוק הכנסת (תיקון, שכר ותשלומים אחרים למי שחברותו בכנסת הושעתה),

לדיון מוקדם בוועדת הכנסת נתקבלה.

אני קובע שהצעת החוק עברה בקריאה טרומית ותועבר לוועדת הכנסת על מנת שזו תכינה לקריאה ראשונה. תודה רבה. 39. 39 בעד, שניים מתנגדים ואין נמנעים.

אנחנו עוברים להצעתו של חבר הכנסת דני דנון, הנמקה מהמקום.

אין לנו בעיית זמן. אם זה על חשבון מכסת הליכוד אתה עולה, ואם זה בלי מכסה, משום שיש הסכמת הממשלה, אתה אומר מהצד. לי אין בעיה שתעלה בשלב זה. בבקשה, הצעת חוק לעידוד הנקה ושמירה על אופן הזנת תינוקות, של חבר הכנסת דני דנון. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש,

בפתח דברי אומר שהצעת החוק הזאת מאפשרת את זכות הבחירה של האם. היו פרסומים בתקשורת שניסו, מגורמים שונים, לעוות את ההצעה. ההצעה היא מאוד פשוטה, היא אומרת שאנחנו מוציאים מבתי-החולים את הפרסומות האגרסיביות של החברות שמייצרות את תחליפי החלב. מדינת ישראל חתמה ב-1981 על אמנה של ארגון הבריאות העולמי, שבה התחייבנו שאנחנו מוציאים מבתי-החולים את הפרסום האגרסיבי. לאם יש חופש בחירה מלא, ויישאר חופש הבחירה, מי שתרצה לקבל את התחליפים תוכל לקבל את התחליפים, ומי שתרצה להיניק תוכל להיניק, כל אחת לפי בחירתה, לפי יכולתה. המהות של החוק, שאותן חברות, שמעבירות ממון רב לבתי-החולים, ואדוני היושב-ראש, אני חושב שלך כבר אין ילדים קטנים, אבל כשאני הוצאתי את הילדים הקטנים שלי, וכשהגיעו מחדר הלידה, לי יש נכדים קטנים. בדרך כלל הסבא והסבתא מגיעים אחרי, אבל כשהתינוק מגיע בעגלה היום, הוא מגיע עם מדבקה של פרסומת של החברה ששילמה לבית-החולים, על כרטיס היילוד מופיעה פרסומת של אותה חברה, הדוגמיות נמצאות בכל מקום. לכן הצעת החוק, בתמיכת משרד הבריאות ובתיאום עם המשרד בהמשך הדרך, תשמר את חופש הבחירה של האם. אנחנו מכבדים את חופש הבחירה של האם, אבל הפרסומות לא ייעשו בתוך בית-החולים, אלא במקום שבו הן צריכות להיעשות. כיום יש בשוק שתי חברות גדולות שמחזיקות את כל השוק עצמו, והן משלמות לבתי-החולים עבור השיווק האגרסיבי, שמנצל את מצב היולדות, כי מי שמשתמשת במוצר מסוים בבית-החולים, מן הסתם תמשיך להשתמש בו גם לאחר מכן. התחייבתי לתאם את החוק עם משרדי הממשלה השונים, וכך אעשה.

כבוד שר הבריאות יביא את עמדת הממשלה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מודה לחבר הכנסת דני דנון, שהעלה נושא חשוב מאוד, ומודה לו על שהגיש את הצעת החוק. הממשלה, כמובן, תומכת בהצעת החוק, עם תיאום בהמשך. ברשותכם, אני אאריך קצת בתשובה, ואנצל את ההזדמנות להסביר את חשיבות ההנקה, וזה גם שופך אור על עצם הצעת החוק. חלב אם, אדוני היושב-ראש, אינו רק מזון: הוא מספק אף הגנה חיסונית לתינוק. ההנקה היא בראש ובראשונה עניין בריאותי. עידוד ההנקה הוא אחת מהאסטרטגיות החשובות ביותר בבריאות הציבור להפחתת שכיחות השמנה, סוכרת, יתר לחץ דם, מחלות לב וכלי דם ומחלות כרוניות נוספות ולהפחתת הנטל הכלכלי והסביבתי על החברה. 1. להנקה השפעות חיוביות על בריאות התינוק, כפי שאמרתי,

בטווח הקצר והארוך. בשל כך ממליצים ארגוני בריאות מובילים בעולם על הנקה כמקור המזון היחיד לתינוק עד סביבות גיל שישה חודשים והנקה בתוספת מזון משלים מתאים עד גיל שנה לפחות, ואף יותר מכך, כל עוד הדבר מתאים לאם ולתינוק. אצל תינוקות שאינם יונקים גובר הסיכון לדלקת האוזן התיכונה, זיהומים במערכת העיכול, זיהומים חמורים שלפעמים דורשים אשפוז במערכת הנשימה התחתונה, דלקת עור אטופית, אסתמה בפעוטות והשמנה בילדות. להנקה השפעה חיובית על הפחתת לחץ דם סיסטולי ודיאסטולי, הפחתת רמות הכולסטרול במבוגרים, הקטנת הסיכון לעודף משקל והשמנה בילדים ובמתבגרים ושיפור ההתפתחות השכלית והמוטורית. אמהות שאינן מיניקות נמצאות בסיכון מוגבר לסרטן השד בתקופה שלפני גיל חדלון הווסת, סרטן השחלות וסינדרום מטבולי, השמנת יתר, סוכרת ויתר לחץ דם. בפגים ובתינוקות VLBW, very low birth weight, ההנקה מפחיתה באופן משמעותי את שיעורי ה-NEC, necrotizing enterocolitis. המאבק בהשמנה בילדים ומבוגרים מתחיל בעידוד ההנקה, אשר הוכחה כמפחיתה את הסיכון להשמנה בילדות ובבגרות. 2. בשנת 1989 הכירה הוועדה הבין-לאומית לזכויות הילד בהנקה כחלק מזכותם של ילדים לסטנדרט בריאות גבוה. להנקה גם ביטוי בהקטנת הנטל הכלכלי והסביבתי על החברה. אין לו קשר להנקה, החוק הזה. הוא לא מעודד הנקה, זה משהו אחר. אני אסביר. אחד הדברים שטען חבר הכנסת דנון, בצדק, שברגע שאנחנו מרגילים מייד, עם בקבוקים, מביאים להם מייד את האוכל, עם הפרסום, זה מוריד את נושא ההנקה, וטוען חבר הכנסת דנון שזה פוגע, זה מה שהוא אומר, ואני תומך. יש לי הזכות להיניק. כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אני פשוט אומר מה משרד הבריאות אומר לגבי עצם הדבר, זה מה שהוא אמר. נכנסים לתוך, אני לא נכנס לשום דבר, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. זה לא מה שקורה. לא כופים עלי שם לקחת בקבוק. ממש לא. נהפוך הוא, בתי-החולים מעודדים הנקה. ישר מביאים בקבוק, עם הפרסומת, עם הדברים. אני חושב שחבר הכנסת דני דנון צודק במאה אחוז. לחבר הכנסת דני דנון יש כוונות טובות, אבל הכוונות הטובות, אנחנו יודעים לאן הן מובילות. רבותי, אני מבקש להפסיק את הדיון הוועדתי כאן מעל הבמה. השר תומך, לכן עומדת זכות לכל אחד מחברי הכנסת, לא לכל אחד, אלא לאחד מחברי הכנסת, שיהיה ראשון, להתנגד.

תשמיעו, אולי תשכנעו את המליאה, ויצביעו. הדיון הזה, אם החוק יאושר, יבוא לידי ליבון בוועדה, באיזו ועדה, שלום הילד? העבודה והרווחה? ועדת הבריאות, למעשה. אף אחד לא מכריח, אבל השפעה נגדית גם לא צריכה להיות, ומה שקורה היום, צודק חבר הכנסת דנון אני אומר את זה בפעם השלישית, שיש השפעה, והוא רוצה להוריד את זה, ולכן משרד הבריאות תומך בזה. סקר ההנקה הלאומי הראשון, שנערך על-ידי המרכז הלאומי לבקרת מחלות, המחלקה לתזונה והמחלקה לאם, ילד ומתבגר במשרד הבריאות בשנים 1999 2000, הראה כי 75% מהתינוקות קיבלו תמ"ל,

בבית-החולים בימים שלאחר הלידה, 20% קיבלו שתייה ו-60% קיבלו מוצץ. 80% מהאמהות קיבלו דוגמיות של סוגי מזון המיועדים לתינוקות. הדוגמיות העיקריות היו של תמ"ל, דייסות,

בקבוקים ומוצצים. המקומות העיקריים שבהם קיבלו האמהות את הדוגמיות היו בתי-יולדות, טיפות-חלב של משרד הבריאות וקופות-החולים ובאמצעות הדואר. כדי להגביר את הסיכוי של אמהות מיניקות להצליח בהנקה ואף להתמיד בה, מחויבים קובעי המדיניות ואנשי המקצוע לנקוט פעילות לתמיכה, הגנה ועידוד ההנקה, בין היתר בקיום אווירה מעודדת הנקה בבתי-היולדות, "בית-חולים ידידותי לתינוקות" והבטחת דרכי שיווק והפצה הולמות של מזון תינוקות מסחרי, כדי לאפשר לאמהות לקבל החלטה המבוססת על ידע עדכני וחופשי מהשפעה מסחרית על הזנת תינוקן. מתן הדרכה להנקה תקינה בזמן השהות בבית-החולים הוא קריטי לעתיד ההנקה. בהיעדר הדרכה מתאימה אמהות רבות מבקשות להשתמש בתחליפי חלב. מתן תחליף חלב בבקבוק היא טעות נפוצה שעלולה לעכב את הגירוי הטבעי לייצור החלב ואף, לפעמים, לגרום לתינוק להעדיף פטמת בקבוק או לא לינוק בצורה יעילה, דבר שיגרור ייצור לא מספק של חלב. כיום החברות נוהגות לתת ללא תמורה את תחליפי החלב לבתי-החולים, ומשלמות לבתי-החולים,

או בשווה-כסף, תמורת הזכות לאספקת תחליף החלב לבית-החולים, חבל שחברי הכנסת לא שומעים, כי זה מראה שעוד משלמים כדי לתת את התחליף לבתי-חולים, וזה בוודאי פסול לדעת כולכם. תופעה זו, הרווחת בבתי-החולים, מנוגדת למדיניות לעידוד ההנקה שמשרד הבריאות מעודד ולקוד הבין-לאומי של ארגון הבריאות העולמי לשיווק תרכובות מזון לתינוקות. 3. לפי הצעת החוק, בעל עניין כלכלי בשיווק תרכובת מזון לתינוקות לא יפרסם ולא יקדם מכירת תרכובת מזון לתינוקות במוסד בריאות, לרבות בדרך של מתן הנחה ברכישת מוצרים כאמור או חלוקת דוגמיות שלהם. כמו כן, בעל עניין כאמור לא ייתן כל טובת הנאה למוסד בריאות או לעובדיו. נוסף על כך, מתן תרכובות מזון לתינוקות בבית-החולים יותנה בהסכמה מפורשת של האם לכך. לעניין ניסוחו של הסעיף יש השגה שיש להסדירה, וגם לעניין סימון האריזות של תרכובות המזון לתינוקות. אמצעים אלה יביאו לעידוד ההנקה ויסייעו בידי בית-החולים לתמוך בהנקה ולקדמה באופן הנכון וללא שיקולים זרים מסחריים, תוך אימוץ הקוד הבין-לאומי בנושא. לאור כל זאת אני מבקש לתמוך בהצעת החוק, כפוף לתיאום נוסחה עם משרד הבריאות. תודה. תודה רבה. כבוד השר למעשה הביע את הסכמתו, חבר הכנסת דנון, אתה מסכים להתניות, אם היו. האם יש חברת כנסת שמבקשת, חברת הכנסת גלאון היתה הראשונה שביקשה להתנגד. עומדות לרשותך חמש דקות כדי לנמק את הסתייגותך. מובן שאת מצביעה נגד.

אין קשר בין החוק לבין עידוד הנקה. אבל חברת הכנסת גלאון תסביר זאת. היא נרשמה. אדוני היושב-ראש,

לחבר הכנסת דני דנון, אני רוצה שתשמע אותי, היו אולי כוונות טובות, אך בכלל לא מדברים כאן, כמו שניסה דני דנון לומר, בפרסום, אנחנו לא נאבקים נגד הפרסום האגרסיבי שדוחף לנשים תחליפי חלב ולא אחרים. מדובר כאן עכשיו, אם החוק הזה יעבור, בדיקטטורה של הכנסת, שתקבע לנשים מהי דמות האם המושלמת. בכל הכבוד לחברי הכנסת ולמשרד הבריאות, אתם לא יכולים להתערב לנו בזכות הבחירה הבסיסית של נשים. מי מתערב?

אף אחד לא מתערב, תן לי להשיב לך. אתה מתערב לנו, אדוני השר,

אני מבקש להזכיר לך שהיית חבר כנסת מעולה ויושב-ראש ועדה מצוין. עכשיו אתה שר, לא יכול לקרוא קריאות ביניים. גפני,

בפעם הבאה לא תוכל לקרוא קריאות ביניים. אדוני היושב-ראש, ברגע שהכנסת קובעת שמהיום יינתן תחליף חלב לאם היולדת רק כפוף לאישור בכתב של האם, אני רוצה לצייר לכם את הסיטואציה: אשה יולדת, לידה קשה, היא מפוצצת בהורמונים, ובאה עכשיו הכנסת ואומרת לה: תחתמי. תגרמו לה גם לכפייה חוקית, גם לרגשות אשמה.

סמכות מוסרית יש לכם לקבוע לאשה, בשלב אחרי לידה, אם היא רוצה להיניק או אם היא רוצה לתת תחליפי חלב? אני אומרת לך כאן על הדוכן, אדוני היושב-ראש, אומנם ילדתי מזמן, זה היה לפני יותר מ-30 שנה, אני בחרתי שלא להיניק, את עוד לא בת 30,

אני מודה לאדוני. אני מודה לאדוני. אני בחרתי שלא להיניק, ובכל הכבוד לחבר הכנסת דנון, לשר הבריאות ולחברי הכנסת, הם לא יכולים להתערב התערבות כזאת בוטה, התערבות בוטה בזכותה של האשה לבחור, לקבוע מהן הפרקטיקות של נשים, איך הן מתנהלות אחרי לידה.

שהכנסת הזאת צריכה לומר "לא" להצעת החוק הזאת. הכנסת הזאת צריכה לומר לנשים שהן חופשיות לעשות מה שהן רוצות, ולא יכול להיות שיפעילו עליהן לחץ באמצעות ההצעה הזאת ויגרמו להן רגשות אשמה. ואני רוצה להדגיש, זו לא פעם ראשונה, הכנסת הזאת כבר קבעה בחקיקה והלאימה מהאשה את הזכות שלה על גופה בכך שהיא לא מאפשרת הפלות חופשיות. ההצעה הזאת זה דגם מוקטן של זה. המדינה מבקשת לקבוע, המדינה, בשם טובת הילד, עמד כאן שר הבריאות והסביר למה הנקה משרתת את טובת הילד. אני לא חולקת על זה, אבל בשם טובת הילד אתם תמיד מגייסים את הנימוקים הכי פטרנליסטיים, הכי דיקטטוריים, כדי להתערב בזכות האשה על גופה. טובת הילד, לא משרד הבריאות יחליט לאשה אם היא תיניק או לא תיניק, וגם לא חבר הכנסת דני דנון. עכשיו, אני רוצה לומר דבר אחד לזכותו של חבר הכנסת דני דנון. נכון, יש שיווק אגרסיבי, ויש תחרות בין חברות, אני לא מתווכחת על זה, ואנחנו יודעים שיש חברות שמעוניינות שלא ישווקו תחליפים כאלה ואחרים. אני לא רוצה להתערב בזה, יכול להיות שצריך לעניין גורמים אחרים, ביקורתיים, במדינה, מנגנוני אכיפה, מנגנוני אכיפה, שיבדקו מי נכנס לאיפה ומי משווק מה. זה תפקידו של משרד הבריאות לבדוק את זה. אבל בשם הרעיון הנכון לכאורה, שאתה לא רוצה שיהיו כאן קמפיינים של פרסום אגרסיבי, אתה עומד לקבוע לנשים מה הדבר הבסיסי שהן תעשינה? בחקיקה? הכנסת קובעת לאשה אם להיניק או לא? היא צריכה לחתום על אישור,

קודם את החוק, מה את מדברת סתם כך. תקראי על מה מדובר, חבר הכנסת דנון ישיב. חברת הכנסת מיכאלי, חבר הכנסת תיכף ישיב.

בזבזנית.

חברת הכנסת מיכאלי, את לא תקבעי מי מבזבז זמן פה ומי לא. אני כן. את כן? אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. בבקשה. אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. את תעשי לי גם צנזורה מה יאמרו חברי הכנסת פה? אולי תגישי הצעת חוק שאת תקבעי מה חבר כנסת יכול לומר פה ומה לא? בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לסיים ולומר שההחלטה אם להיניק או להיניק היא באמת הכרעה אישית, היא הכרעה אינטימית, ולמדינה לא יכול להיות מונופול לפקח על דפוסי ההנקה של נשים. המדינה לא יכולה להתערב בזה. אני חושבת שאת הבעיה שהעלה חבר הכנסת דנון צריך לנסות לפתור בדרכים אחרות. אני קוראת לכנסת להצביע נגד הצעת החוק.

אני מאוד מודה לחברת הכנסת גלאון, ואני מזמין לשלוש דקות את חבר הכנסת דני דנון להשיב על התנגדותה של חברת הכנסת זהבה גלאון. לאחר מכן אנחנו נעבור להצבעה.

אדוני היושב-ראש, רק תסביר לנו, האם יש פה איזו כפייה על האשה? האם יש פה איזו כפייה על האשה בחוק הזה? זה בסדר, אם היא תעבור, בזה תדונו בוועדה. פה רק תגיד לי אם יש כפייה על האשה. הצעת החוק מונחת בפני הכנסת, היא מאוד ברורה. היא בעד נשים, היא בעד זכות הבחירה של נשים, היא בעד הנקה,

היא בעד הנקה, היא נגד החברות שנכנסות לבתי-חולים,

לא לקרוא קריאות ביניים. כל אחד יוכל להכריע בהצבעתו.

אני לא מבין למה שתי חברות, שתי חברות בלבד, משלמות כל שנה לבתי-חולים מיליוני שקלים.

איזה לוביסט, חבר הכנסת, אתה תאמר את זה בוועדה. החברות האלה משלמות את הכסף הזה, יש שלוש חברות.

שלוש, ארבע, לא חשוב. למה החברות האלה משלמות מיליוני שקלים? לא כי הן אוהבות את היולדות.

חבר הכנסת מולה, עוד מעט 40 חתימות, אני אקרא אותך לסדר. אתה רוצה כבר עכשיו?

עכשיו חבר הכנסת דנון עונה, ואנחנו עוברים להצבעה. השר הביע את עמדתו בצורה מפורטת ביותר. הנושא המהותי של הצעת החוק הוא הוצאת הפרסום האגרסיבי של החברות מבתי-החולים, נקודה. אני לא מבין למה צריך לפרסם, כשאני מוציא את הילד שלי, ואני מכבד את חברות הכנסת, אבל כחברי כנסת, אתן תמיד אומרות: יש שוויון זכויות, אז יש גם לנו שוויון זכויות לבוא ולדבר על הנושאים האלה. השורה התחתונה של החוק, שהפרסומות לא יהיו בתוך בתי-החולים. החברות האלה יצטרכו לפרסם ולשווק לא בתוך בתי-החולים.

אדוני היושב-ראש, שיש פה דבר יותר מהותי, בהחלט שווה דיון בוועדה. גם בתרופות, וגם בדברים אחרים, שבתי-החולים כביכול מקבלים את הנושא. אני מזמין את החברות להגיע לוועדה. אנחנו לא מתכוונים להיות משטרת, אל תדאג, אנחנו לא נוותר. אנחנו לא מתכוונים להיות משטרת מחשבות, חברי הכנסת, מה זו ההתנהגות הזאת? אנחנו לא מתכוונים להיות משטרת מחשבות, אנחנו לא הולכים להכריח אף אחד. אנחנו בעד הסברה בבתי-חולים, ואנחנו נשתף את כל הגורמים בתהליך החקיקה בוועדות, אבל דבר אחד אני מבטיח לכם ולאותן חברות: בסוף ההליך לא יהיו פרסומות אגרסיביות בתוך בתי-החולים. טוב, תודה רבה. רבותי, אני לא מסכם דיון. היתה פה הצעת חוק שהוסברה, בא שר הבריאות והסביר את כל הפנים הקשורות להצעת החוק בצורה מפורטת ביותר, תוך התייחסות לכל הנושאים שהצעת החוק מעלה. יש התנגדות כפי שהובעה בצורה חד-משמעית על-ידי חברת הכנסת זהבה גלאון, שהיא נתמכת על-ידי רבות מהאמהות פה לעומת רבות מהאמהות הטוענות שההתנגדות אינה במקומה. הצעת החוק אינה פוליטית, היא הצעת חוק שמחייבת דיון. אם זה יעבור, בוודאי שאם יש איזה בעיות קשות, ועדת הכנסת תדע איך לטפל או איך לא להעבירה לקריאה ראשונה או להתנגד לה. לכן אני חושב שאנחנו בשלים להצבעה. מי שבטוח שצריך להצביע נגד, יצביע נגד. חברת הכנסת זהבה גלאון, אני רוצה

אתה יכול להסביר מהצד הרבה דברים,

שנצביע. חלב אם הוא החלב הטוב ביותר לילדים,

נא לשבת. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק לעידוד הנקה ושמירה על אופן הזנת תינוקות. מי בעד?

מי נמנע? נא להצביע. נגד.

מה בעד? אנחנו מצביעים בקריאה טרומית, לא ראשונה, לא שנייה ולא שלישית. אם זה עובר מעבירים את זה לוועדה והיא בוודאי תדון בכל השאלות השנויות במחלוקת. ההצעה

הצעת חוק לעידוד הנקה ושמירה על אופן הזנת תינוקות, התשע"א 2011, לדיון מוקדם בוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. 43 בעד, 13 נגד, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק של חבר הכנסת דני דנון לעידוד הנקה ושמירה על אופן הזנת

התשע"א 2011, עברה בקריאה טרומית ותועבר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות על מנת להכינה, לוועדה לקידום מעמד האשה.

השר, חברי חברי הכנסת,

אני מבקש לציין שמקורה של הצעת חוק זו הוא דוחות מבקר המדינה 2006 ו-2008.

עוד בראשית דברי, שמדובר בכחצי מיליון ילדים,

המבקר ממשיך ואומר את הדברים הבאים: "מבדיקת 79 דוחות של מפקחים שסיירו בקייטנות עולה כי קייטנות רבות לא עמדו בתנאי משרד החינוך להפעלתן וכי נמצאו בהן ליקויים

דבר מסכם וממליץ, וחשוב שהדברים,

כך הוא כותב: "מדוח ביקורת זה אפשר ללמוד שהקשר בין הוראות הדין והנוהל בתחום הפעלת הקייטנות ובין המצב בפועל רופף ביותר. משרד מבקר המדינה רואה

וחוק רישוי עסקים קובע שהשר הממונה

אז כאן באיזה מקום נשאר איזה שטח מת, וכל מה שאני בא ואומר בהצעת החוק הזאת הוא,

כדי שתחזור.

אנחנו דיברנו בנושא, שהדיון שם נמרח,

בהצעה זו השר המשיב הוא שר החינוך גדעון סער, הנמצא כאן וגם שומע אותך, כי יש לו יכולת להפעיל את חושיו, חלוקת קשב.

חלוקת קשב בצורה מצוינת. הוא מדבר כרגע עם השרים נהרי וישי, אבל שומע כל מלה שאתה אומר לו. מאה אחוז. אדוני היושב-ראש,

מטרת הצעת החוק הזאת,

הכנסת שלו כאן

ליוזמת משרד החינוך לבדוק את האפליה העדתית בחינוך החרדי. והרי בזה דברים אמורים. מדוע אנחנו חושבים שצריך לתת עדיפות לחינוך הממלכתי ולא לבתי-הספר

"מעיין החינוך התורני"

ש"ס, ואני כבר אומר,

אתה אמרת לי שזה גם יפגע בבתי-ספר מסוגים אחרים.

אני אומר לך, מאה אחוז. והאורתודוקסי בחיפה, והדמוקרטי. אני בעד חינוך ממלכתי.

אבל זה מינימום שבמינימום שרשתות החינוך אלה לא עומדות בו, לא עומדות בו.

מי שמעוניין לממן רשתות חינוך שמפלות תלמידים על רקע עדתי,

אני לא חושב

שמבוססת על ההסדרים והכללים של משרד החינוך ושהשר כאן מייצג אותה, אין יכולת להתמודד עם מצב כזה, אין יכולת.

אם היא רוצה להתאבד, בבקשה שתפריט את מערכת החינוך שלה, שתמכור אותה ושתנהל אותה לפי קריטריונים עסקיים, אבל אני לא חושב שזה מה שאנחנו רוצים.

אבל זה מה שקורה ברגע שחינוך פרטי מקבל את העדיפות. בתי-ספר חרדיים, שהם מוכר שאינו רשמי, שהם חצי פרטיים,

בתי-ספר פרטיים לאוכלוסיות חזקות גדלים, ובתווך נשאר חינוך ממלכתי שהולך ומכורסם. למשל במה? אדוני היושב-ראש, אלה עובדות, זה לא עניין פוליטי פה, אין ארוחות צהריים בבתי-ספר ממלכתיים. למה אין ארוחות צהריים בבתי-ספר ממלכתיים? מה, הילדים שם לא רעבים בצהריים? לא צריך לתת להם אוכל בצהריים? למשל דבר אחד. דבר שני, וזה עניין של עובדות: אין הסעות מספקות לבתי-הספר האלה. אין הסעות מספקות לבתי-ספר ממלכתיים, משום שאין להם תקציב לדברים האלה. עוגת התקציב, כידוע לנו, היא לא בלתי מוגבלת. כשאתה לוקח ונותן למישהו אחד, המישהו השני יוצא חסר. זה מה שקורה עם החינוך הממלכתי שלנו. המדינה צריכה לתת עדיפות לחינוך הממלכתי, כפי שהיא נותנת לבריאות הממלכתית, לבריאות הציבורית, משום שזה יסוד היסודות של חברה מתוקנת. לצערי, מה שהתחיל עם קום המדינה בדבר קטן, שנגע לקבוצה מאוד קטנה של אנשים, הלך ותפח לממדים של מה שנקרא מוכר שאינו רשמי שחולש על נתחים גדולים ממערכת החינוך שלנו. התמיכה, ואני רוצה להדגיש את זה, שלא יהיו לאף אחד אשליות: כשאתה מגדיל שם, אתה מוריד משם. החוקים הללו, שמניתי אותם, חוק נהרי, וחוק נהרי ב' וחוק גפני, כולם נועדו להעצים את בתי-הספר הללו, בתי-ספר שלא מקיימים לימודי בסיס, שמפלים בקבלת תלמידים, אבל שזוכים לתקצוב ממשלתי נדיב. זאת בעיה עקרונית, ואני לא הראשון שמעלה אותה, וזאת תופעה בלתי נסבלת. מי שמוחה עליה ומי שיוצא עליה ברחובות זה אפילו לא אנחנו החילונים, זה כבר בתוך החרדים. זה מה שהיה בעמנואל ועוד יהיה, כי הרי למרות בג"ץ עמנואל ולמרות כל ההצגות שעשו, הבעיה הזאת נמשכת. האנשים האלה, מדובר בילדות ספרדיות.

אני תמיד תוהה איך היום מגדירים ספרדי או אשכנזי. הרי נגיד אם האבא אשכנזי והאמא ספרדייה,

הילדה נחשבת ספרדייה או אשכנזייה?

איך זה הולך? לפי מה אתם מחליטים אם הילדה ספרדייה או לא? אני אגיד לך בעניין זה, לפי מה שהילד מחליט.

הלוואי שהיו שואלים את הילד,

בכלל קולו לא נשמע. יש עוד קריטריון, מי שאבא שלו לא מתקבל לבית-המשפט העליון כשופט. מאה אחוז, מאה אחוז. את הסלקציה הזאת שאתם עושים בבתי-הספר, אנחנו נאלצים לממן. אני רוצה מכאן לחזק את ידיהם של שר החינוך ושל גורמי המקצוע במשרדו שמבקשים לעקור את התופעה הזאת מהשורש, משום שאין לה מקום, לא רק בחברה דמוקרטית אין לה מקום, גם אין לה מקום בחברה יהודית. הדבר הזה נוגע לשורש השורשים שלנו כחברה יהודית ודמוקרטית. אני רוצה להגיד לכם, חברי חברי הכנסת, שמשרד החינוך, הוא נמצא במצב מאוד קשה. למרות הדיווחים שזורמים אליו אין לו הכלים לפקח.

אני מסיים. מספר המפקחים של משרד החינוך לחינוך המוכר שאינו רשמי הוא מגוחך ממש. עד לפני כמה שנים היו שניים-שלושה. עכשיו אני חושב שזה ארבעה או חמישה, שישה מפקחים. אם בחינוך הממלכתי על כל 5,000 ילד יש מפקח, הרי בחינוך החרדי, המוכר שאינו רשמי, יש מפקח אחד על כל 100,000 תלמידים. אני יודע שהצעת החוק שלי, ובזאת אני מסיים, אדוני היושב-ראש, אף שכאן הפריעו. אני אומר כך:

שהצעת החוק הזאת תידחה, אף שרבים בקואליציה מסכימים עם הדברים שאמרתי, אף שהדברים האלה בוערים בתוך הציבור החרדי, אף שהם קורעים את הציבור החרדי לגזרים, הם יצביעו נגד ההצעה. אני יודע, אין לי אשליות. אבל חשוב לי להעלות את הדברים האלה לשיח הציבורי ואני לא אחדל מלהצביע עליהם.

שעקרון השוויון באמת יקר ללבו וחושב שהוא לא רק עיקרון דמוקרטי אלא גם עיקרון יהודי, צריך להצביע בעד הצעת החוק הזאת.

אדוני יוכל לעלות ולהשיב לשר. תודה רבה, אני אעשה זאת. אם השר לא יסכים. כבוד שר החינוך יעלה על מנת להגיב כנציג הממשלה על הצעת החוק. אם אדוני לא יתמוך בהצעה, יוכל חבר הכנסת הורוביץ לשוב ולעלות על מנת להשיב ולאחר מכן נעבור להצבעה.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ועדת השרים לחקיקה דנה בהצעת החוק הזאת בישיבתה ביום ראשון האחרון והחליטה להתנגד לה. הצעת החוק שהציג חבר הכנסת ניצן הורוביץ מבקשת לבטל את הוראת סעיף 11א לחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג 1953, המכונה חוק נהרי, חוק שעוסק בתנאים ובהסדרים להשתתפות הרשויות המקומיות בתקציבי שעות הלימוד של מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים. הוראת סעיף זה קובעת שרשות החינוך המקומית תשתתף בתקציבי מוסדות החינוך המוכרים שאינם רשמיים הפועלים בתחומה בשיעור יחסי, כלומר של 75% מהשתתפותה בתקציביהם של מוסדות חינוך רשמיים דומים הפועלים בתחומה. בשביל להרחיב קצת את היריעה בפני חברי הכנסת, אני אציג את הרקע לחקיקת חוק נהרי, שכזכור חוקק בתקופת הממשלה הקודמת. החוק בעצם הועלה בעקבות פסיקה של בית-המשפט המחוזי בשבתו כבית-משפט לעניינים מינהליים שאסרה את התקצוב, אם אני לא טועה, היה מדובר אז בעיריית פתח-תקווה, לבתי-ספר של הרשתות החרדיות, ואני מזכיר שאלה הן שתי הרשתות החרדיות המנויות בחוק יסודות התקציב. כדי לתת רקע קצת אחורה, אנחנו יודעים שכחלק משיטת הזרמים, שאני אגב מקטני תומכיה, שנהוגה במדינה מקום המדינה, כל הפתרון בחינוך החרדי הוא בעצם במוכר שאינו רשמי, להבדיל מהזרם הממלכתי, הממלכתי דתי-והערבי, שהם חלק מהחינוך הרשמי. ההסדר הזה, שלפיו רשויות מקומיות היו יכולות, אם כי לא חייבות, באופן וולונטרי, לתקצב בתי-ספר חרדיים על-פי שיקול דעתן, הוא הסדר שנהג מקדמת דנא. מה שהביא לחקיקת החוק בשעתו היה התערבות שיפוטית, לפי דעתי מוטעית, של בית-המשפט המחוזי. כאן קיבלנו עוד משהו שהיה תרומת המערכת המשפטית, שהיא באה ואמרה: למה רק בתי-ספר של הרשתות החרדיות? כל המוכר שאינו רשמי. דהיינו, כל בית-ספר, פתיחת חזיתות מול החינוך הממלכתי, הממלכתי-דתי והערבי של בתי-ספר שאינם רשמיים, שהם בתי-ספר פרטיים, שיש להם פתרון בתוך החינוך הרשמי. ולכן, אני אומר בהערת ביניים, וזאת היתה עמדת משרד המשפטים, והיא קבעה את תצורת החוק, את סעיף 11א כנוסחו, כפי שהתקבל. אני חייב להגיד שמהטעם הזה, בעיקר מהטעם הזה, התלהבותי מהתוצאה הסופית של החוק היא מועטה. דברים כדרבונות, אמת לאמיתה, מה שאמרת עכשיו. בסדר, אני נותן את הרקע של הדברים. אני חייב להגיד, כי יכול להיות שמכל חלק בתשובה יתלהב חלק אחר של הבית, אבל בכל זאת אני אעשה את זה, אמרתי על מה שאמרת עכשיו, כאשר יש היום ויכוחים שמגיעים לבתי-המשפט שלנו לגבי פרשנות ההוראה של סעיף 11א, מה היא כוללת, מה זה "שעות לימוד" כהגדרת העניין בסעיף 11א, אנחנו, משרד החינוך, דוגלים בפרשנות מצמצמת, אנחנו לא דוגלים בפרשנות מרחיבה, אנחנו דוגלים בפרשנות מצמצמת. אנחנו לא חושבים שנכון ליצור סימטריה בכל דבר ועניין, וכך אנחנו פועלים, אם מול היועץ המשפטי לממשלה או מול בתי-המשפט. חבר הכנסת הורוביץ נגע בסיפור לימודי הליבה, אני רוצה לומר בצורה הברורה ביותר, שבניגוד לכל הממשלות בעבר, הפעם הראשונה שקוצצו תקציבים של מוסדות ברשתות החרדיות שלא לימדו את מלוא חובותיהם על-פי התוכנית, היתה בקדנציה הנוכחית,

הייתי אומר, הקושי וחוסר הנוחות הפוליטית שהיו כרוכים בזה. לא בממשלה הקודמת, ולא בשום ממשלה בעבר, ואני אגיד יותר מזה, משהו שעוד לא נאמר: גם כשמצאתי לאחר מכן בבתי-ספר ששייכים לממלכתי-דתי שישה בתי-ספר שלא מלמדים אנגלית, הנחיתי לקצץ בתקציביהם באופן פרופורציונלי, וההנחיה הזאת בוצעה. ולכן, אין פה אף אחד בבית, מכל חלקיו, שבעניין הזה יכול להטיף לנו מוסר. אני רוצה לומר דבר אחרון. התפלאתי לראות שבסיעת קדימה תומכים בחוק, כי סיעת מרצ אולי היתה הסיעה היחידה בקדנציה הקודמת שכסיעה אכן התנגדה לחוק נהרי, ואני אומר את זה בצורה ישרה. סיעת קדימה תמכה. אני זוכר שאנחנו,

היינו באופוזיציה, ואפשרנו חופש הצבעה. לא קבענו עמדה סיעתית בנושא. סיעת קדימה תמכה, והיום היא נוקטת, אלה שנכחו, לא כולם. אלה שנכחו באולם תמכו בחוק נהרי.

כל דבר שאני אומר ניתן לבדיקה.

זאת היתה עמדת הסיעה, ולכן אני מוצא לנכון לציין את זה. כאמור, ועדת השרים לחקיקה החליטה להתנגד להצעת החוק. תודה רבה. חבר הכנסת ניצן הורוביץ, בבקשה. אדוני פירט בצורה, לכן הוא רק ישיב, אם כי עומדות לרשותו חמש דקות. לא נגזול אותן ממך, אבל אם אפשר פחות,

תודה,

קודם כול, אני רוצה להודות לשר החינוך. הדברים שהוא אמר היו ראויים, אני אומר את זה כחבר באופוזיציה, הוא צודק בניתוחיו, אני מסכים אתו, ואני גם שותף לגישתו הבסיסית, שהחינוך הממלכתי שמדינת ישראל נותנת צריך להיות החינוך העדיף והמוביל. יחד עם זאת, שר החינוך לא התייחס לסוגיה אחת, שאני הדגשתי אותה בעיקר, בדברים שלי, וזה העניין של האפליה העדתית. והדברים,

אני מוכן להשיב עוד פעם. אם תציע הצעה לסדר-היום או שאילתא דחופה לשר, הוא בטח ישיב לך. הוא לא יכול להשיב לך על דבר,

זו לא הצעת החוק. אלא מה, שאתה יודע, אדוני שר החינוך, שחלק מהבעיה באותן רשתות חינוך נוגעת בנקודה הזאת, של אפליה עדתית, ואני לא ממציא את זה, הדברים היום כתובים בעיתון, אבל הם גם לא חדשים, הכנסת הזאת והמדינה הזאת סערה בעקבות הנושא הזה, וזה לא נפתר. אני במיוחד מפנה את דברי לשר החינוך, כי אני מסכים עם גישתו, כי בדבריו האלה הוא גם ייצג אותי, אבל אני חושב שיש מי שמנסה לתקוע מקלות בגלגלים של משרד החינוך ולמנוע ממשרד החינוך לבדוק את העניין הזה. כמו שאמר שליחו של הרב, והוא מצוטט: מי זה משרד החינוך שיקבע לנו איזה תלמיד לקבל ואיזה תלמיד לא לקבל? אז אני רוצה לומר, לסיום דברי, שאני רואה במשרד החינוך ובשר החינוך את האחראי למערכת החינוך, ואני חושב שמשרד החינוך צריך לקיים בדיקה ממצה, כדי שלא יהיה מצב שתלמיד במדינת ישראל, או תלמידה, אדוני היושב-ראש, זה נוגע משום מה בעיקר לתלמידות בנות, שיהיה מצב מחמיר שבו עשרות תלמידות, כי הן ספרדיות, ישבו בבית, כי לא מקבלים אותן לבית-הספר. אלה לא בתי-הספר שאני יצאתי מהם, זה לא אותה מערכת חינוך, זו מערכת חינוך חרדית, ואני חושב שמשרד החינוך חייב לבדוק את העניין הזה.

אני יודע שמשרד החינוך בודק, אני יודע מה דעתו של שר החינוך,

שאנחנו צריכים לתת גיבוי בעניין הזה לשר החינוך, כי זה נוגע באמת בדברים מאוד עמוקים בחברה הישראלית, ובשום אופן לא היינו רוצים להגיע למצב של אפליית תלמידים. בזאת, אדוני, אני אסיים. אני חושב שחשוב להעלות את הדברים על סדר-היום, זה אולי הדבר הכי מהותי שהכנסת הזאת יכולה לדון בו.

אנחנו עוברים להצבעה, רבותי. השר נהרי, לפי סעיף 88 אתה יכול לומר דבר אחרי ההצבעה, אבל אני מתאר לעצמי שכבר, צדיקים, נעשתה מלאכתם על-ידי אחרים. אנחנו עוברים להצבעה, רבותי. אנחנו מדברים על הצעת החוק של חבר הכנסת אילן גילאון וחבר הכנסת הורוביץ, המדברים בהצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון, ביטול השתתפות רשות מקומית ותקציבי מוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים), התשע"א 2010. נא להצביע. מי בעד? מי נגד?

נמנע? ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון,

15 בעד,

השר פלד הצביע בעד, ואכן הצבעתו נרשמה בעד, אבל הוא מבקש לומר שהוא התכוון להצביע נגד. אינני משנה, אדוני היושב-ראש, יש עוד מישהו בעד. סיעת קדימה העבירה את החוק הזה ועכשיו היא הצביעה בעד לבטל. חבר הכנסת גפני, אני מדבר כרגע על השר פלד. הוא הצביע בעד והתכוון, לפי דבריו, להצביע נגד. אינני משנה את ההצבעה, רושם את הודעתו בפרוטוקול. תודה רבה. אנחנו עוברים לסדרת חוקים אשר, המציעה העיקרית היא חברת הכנסת דליה איציק, ואליה נסתפחו הצעות אחרות,

שאושרו על-ידי מזכירות הכנסת. אני מזמין את חברת הכנסת איציק לעלות ולהציע את הצעת חוק גיל פרישה (תיקון, גיל פרישה לנשים), ולאחר מכן כל אותם אלה שתמכו הצעתם בהצעה זו יעלו לשלוש דקות. הממשלה תשיב בצורה מרוכזת. ישיב השר יצחק כהן. בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, חברי, אני משיבה. את משיבה? באהבה רבה, רק רשום אצלי השר יצחק כהן. משיבה השרה לימור לבנת, על דעת הממשלה.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, רבותי השרים, זה יום שמח לנשים במדינת ישראל. זה יום שמח, למרות האוצר ולמרות שר האוצר. זה יום שמח, למרות הוועדה שקמה, שמראש בעצם סימנה את המטרה. כל מי שראה את הרכב הוועדה, הבין גם למה היא מכוונת. אין מדינה בעולם, אין מדינה בעולם, שהאוצר בה הוא כל כך משמעותי, כל כך דורסני. אומרת לכם את זה אשה, שעומדת כאן לפניכם, שהיתה שלוש פעמים שרה, היתה יושבת-ראש הכנסת. זה כל פעם מפתיע אותי מחדש, כמה הם קובעי המדיניות וכמה הם מייתרים לפעמים את הנבחרים במדינת ישראל. שבע שנים עמדו לרשות שרי האוצר לדורותיהם לקבוע האם התאריך או זמן הפרישה של נשים במדינת ישראל צריך להיות 62. רבותי, אני מכירה את הטיעון האומר: אתן רוצות שוויון? אז בבקשה, גברים יוצאים בגיל 67, גם אתן תצאנה בגיל 67. השוויון לא מתחיל מהסוף. שוויון מתחיל מההתחלה, אדוני השר: שוויון בתעסוקה, שוויון בהזדמנויות. עכשיו אמרתי לאחד השרים שדיבר אתי, אמרתי לו: אתה יודע? בוא אתי למפעל היי-טק. אם תמצא אשה אחת בגיל 50, תצלצל אלי. אני מכירה את כל סיפורי הסבתא האלה. מספיק להיכנס לכנסת כדי לראות מה קורה לנשים. מספיק להסתכל על כל מסלול ההתקדמות. ובכל זאת, בכל הדבר הרע הזה, אני רוצה להגיד כמה דברים טובים. טוב שיש לנו את לימור לבנת, שהיתה אמיצה בוועדת שרים להצביע נגד העמדה של שר האוצר, וטוב שיש לנו את אביגדור ליברמן, שהיה לו האומץ היום להכריע, ואת שרי ישראל ביתנו, שעמדו שם ואמרו לשר האוצר: עד כאן. לא יכול להיות שהממשלה הזו חושבת שהיא תוכל להכניס את היד שלה לכיס של אזרחי מדינת ישראל בכל דבר. אני הייתי כאן. אני יודעת מה זה להיות נגד שר אוצר, ועמדתי בזה לא מעט פעמים, ושר האוצר שהיה מאוד קולני, וגם היה לו מה לומר והיתה לו עמדה, וידעתי גם אני לעמוד מולו. אני גם יודעת מה זה להיות חברת קואליציה. יש גבול למה שהכול פוליטי. לא הכול פוליטי, אסור שהכול יהיה פוליטי. אני חושבת שזה מראה, חברת הכנסת ציפי חוטובלי, יושבת-ראש הוועדה, שכשנשים מחליטות, נתמכות על-ידי נשים ומקבלות גם את הקול שלהן, אז גם הגברים יודעים מתי לרדת. שמעתי אתמול את חברת הכנסת פניה קירשנבאום מדברת ב"קול ישראל" ביומן הצהריים. איזה סט הנמקות מכובד. אני ראיתי את מי שהיא עמדה מולה. ראיתי איך היא מצליחה לשכנע. צלצלו אלי אחר כך כמה אנשים ואמרו לי: את יודעת, בהתחלה חשבנו שזה לא טוב לנשים, ולאחר מכן הם השתכנעו שאין ברירה וזה מה שצריך לעשות. אדוני היושב-ראש, כנראה יש גזירה, לא מטילים על הציבור גזירה שהוא לא יכול לעמוד בה. זאת גזירה שאי-אפשר לעמוד בה. אני שמחתי מאוד, כשגם ראיתי את השרה אורית נוקד, שגם היא הצביעה, אבל אני אומרת לכם, זה מלמד אותנו משהו. תראו מה קרה לנו, כשאנחנו התחברנו כולנו מקיר לקיר. תראו איך כולם נכנעו. אתם צריכים ללמוד מזה משהו. לא מוותרים בקלות. אמרתי אתמול לחברת הכנסת שצלצלה אלי,

שאמרה לי: תסירי את הצעת החוק, לא יהיה לנו, יפילו את זה, תחכי חצי שנה. אמרתי לה: אם ככה ננהל משא-ומתן עם הפלסטינים, כי ככה נפחד מכל דבר, זאת תהיה התוצאה. זה צריך להיות שיעור לכולנו. יום אחד עליתי לשידור, ושאלה אותי אחת השדרניות: מה עשית בשביל הנשים? אמרתי לה: קודם עלה גבר, הוא גם נתמך על-ידי גברים, לא ראיתי שאת שואלת אותו מה הוא עושה בשביל נשים, למה את מצפה רק מאתנו? מצפים מאתנו, כי אנחנו מסמנות את הקו. ראיתי פה אנשים שעשו קריירה בוועדות לנשים, שהסבירו כמה הם בעד שוויון, ואיכשהו כששר האוצר הגיע, הם נכנעו. יש לי הרבה כבוד לשר האוצר, ויש לי כבוד גם למשרה שלו. אני לא יכולה להבין למה הוא לא נמצא כאן היום, ולמה באומץ לב הוא לא בא ואומר: אני חושב שצריך ושטעיתי ושהלכתי בכוח ושהקמתי ועדה שמראש בעצם אמרה לנו מה היא תעשה. טוב שגם גורמים בקואליציה היה להם אומץ לומר את מה שהיה, את מה שהם אמרו היום, ובראשם ובעיקר השר אביגדור ליברמן, שהודיע חד-משמעית שהוא איננו מתכוון לאפשר לקואליציה לדרוס את הנשים במדינת ישראל. חברי חברי הכנסת, זה מסוג החוקים לא של קואליציה ולא של אופוזיציה. זה נכון, זה צודק. השוויון הרבה פעמים מתנפץ אל תוך מלים גבוהות ויפות. אני אומרת לך, השר יוסי פלד, שאני יודעת גם מה עמדתך ואני יודעת שאתה נשארת בשביל ההצבעה הזאת. אני רוצה שתדע, כל דבר יותר קשה לנשים במדינת ישראל, כל דבר. הדרך עוד ארוכה ורבה. זה ייקח עוד הרבה זמן, אבל זה יקרה יום אחד, ויום אחד כשזה יקרה, יכול להיות שאנחנו נבקש לצאת יותר מאוחר לפנסיה. בינתיים, הדרך עוד רבת-חתחתים. אני גם רוצה לומר לכל אלה שאומרים לי: יהיה קל לפטר את הנשים. שטויות במיץ עגבניות. לא יהיה קל, יש איגודים מקצועיים ויש ועדי עובדים, והסיפור הזה שכאילו המעסיקים יוכלו עכשיו לפטר נשים הוא שטות אחת מוחלטת. השרה סופה לנדבר, אני מחמיאה לכם, אז כדאי לך להקשיב. אני גם אומרת לכם: צריך ללמוד משהו על היהירות של אנשי האוצר. גם אני הייתי שרה וגם אותי ניסו לא מעט פעמים להכריח לעשות דברים. שר האוצר טועה. זאת גזירה שהציבור לא יכול לעמוד בה, ולא מטילים גזירה על ציבור שאיננו יכול לעמוד בה. אני גם בטוחה ומשוכנעת שכל אותן נשים שנפלטות משוק העבודה בטרם הגיעו לפנסיה, נשארות גם בלי פרנסה, גם בלי פנסיה וגם בלי קצבת זיקנה. לא מתחשק לי לשאול את ש"ס, שהיא תנועה חברתית או אומרת שהיא תנועה חברתית, איפה הם היו כל החודשיים הללו ולמה תמיד הם צריכים להיות אחרי מפלגה אחרת. יש לי איזה זהות כזאת או אחרת אתם בכמה נושאים. אני לא מבינה למה תמיד הם נגררים ואף פעם לא יוזמים. אני רוצה לומר לחבר הכנסת אלקין, שהוא יריב קשה שלי,

אני רוצה להגיד לו שהוא ידע להקשיב בזמן. הוא התקפל בזמן, מה שקוראים. הוא הרים דגל לבן בזמן. הוא ידע שהכנסת תדחה את ההצעה הזאת, ולכן הוא אמר היום בשכל רב: בואו נעשה את זה, זה ממילא יעבור, לא נכפה הצעה כזאת. זה מה שהציבור רוצה, זה מה שארגוני הנשים רוצים, וצריך להקשיב להן. אני רוצה לומר לכל, לא רק ארגוני הנשים, גם כמה מארגוני הגברים. בוודאי, חבר הכנסת זבולון אורלב,

אתם עדיין רוב. יום אחד תהיו מיעוט, אבל אנחנו נתחשב בכם. בינתיים אני רוצה להודות לכל החברים שלי מימין ומשמאל ומאמצע ומאחור ומקדימה, תודה רבה על התמיכה בהצעת החוק הזאת. תודה רבה לחברת הכנסת דליה איציק. אני מבקש משלושת החברים הנכבדים, החברות והחברים, להתחשב בכך שחברת הכנסת איציק הציגה בצורה מפורטת את החוק. יש להם שלוש דקות, אני מבקש מהם לא לכפות עלי דקות נוספות, להתרכז בדברים העיקריים הנוספים.

חבר הכנסת עפו אגבאריה,

ולאחריו,

כך כתוב אצלי, לפי המספרים שהוגשו. תהיה לך ההזדמנות לסכם. את תשמעי כל מה שלא אמרו האחרים ואת תאמרי וגם תוסיפי. יש לנו מספרי, אין לנו הוקוס פוקוס. המספר 1 בא לפני 2 וכך הלאה. אדוני חבר הכנסת ד"ר עפו אגבאריה, כי בזמן האחרון כולם פרופסורים, אלופים,

אז אתה גם ד"ר עפו אגבאריה. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בדרך כלל כשמדינה חזקה ויש לה כלכלה חזקה, אנחנו יודעים שצריך אולי יותר לתת לאנשים ושהם יעבדו פחות, אז תמוה בעיני מדוע היה צריך להעלות את גיל הפנסיה של הנשים. עקרונית, אנחנו מתנגדים גם להעלאת גיל הפרישה של גברים, לא רק של נשים, אבל כנראה יש איזו השפעה של בעלי הון על העניין, וזה משתקף מחוות הדעת שנתנה יושבת-ראש או מנכ"לית המוסד לביטוח לאומי, שבגלל התקציב שנהיה יותר חלש במוסד לביטוח לאומי יש להעלות את גיל הפנסיה. כאשר היה מדובר בזמנו, בחוק ההסדרים

על הקפאת

אז, זה רק בשביל שמישהו אחר ייהנה. אפשר היה להעלות את זה על-ידי השתתפות רבה יותר של המעסיקים. אז למה האנשים ולמה הנשים יצטרכו לשלם את ההפרש הזה, של דלדול ההכנסות של הביטוח הלאומי? ומי הצד הכי חלש? אני רוצה לדבר על זה, מי מציע את הדברים האלה בדרך כלל? זה אנשים שלא עבדו בחיים שלהם עבודות קשות. אם ניקח גברים, למשל גברים שהולכים לעשות את העבודות הכי קשות, הם מתחילים לעבוד בגיל 18, ואולי לפני, או בגיל 20, עד גיל 67, זה לעבוד כמו 50 שנה. ואיזה עבודות? זה בדרך כלל עבודות בניין, חקלאות וניקיון, וכל מיני עבודות, וזה האוכלוסייה הכי גדולה שמשרתת במדינה. אותו הדבר לגבי הנשים. איך יכול להיות שאשה שהתחילה לעבוד, כעובדת, בגיל 18 או בגיל 20, שתגיע עד גיל 67 שהיא עובדת? ואם אלה עובדות ניקיון, או אפילו אלה מורות בבית-ספר, איך אשה עד גיל 67 יכולה לעמוד על הרגליים ולהיות מורה? או אחות בית-חולים, האם היא באמת תיתן את האפקט ותיתן את הטיפול לחולים בזמן הנכון, באפקט הנכון, בגיל כזה מופלג?

אחות יכולה לעמוד בחדר ניתוח שלוש או ארבע שעות כשהיא מגיעה לגיל כזה, לא רוצה להגיד מופלג, אבל גיל מבוגר? אז בואו נחשוב קצת, מי חוקק את החוקים האלה? זה בדרך כלל אנשים שיושבים, ולא עבדו,

ולא היתה להם שום נגיעה בעבודה פיזית. אשה בדרך כלל עושה עבודה כפולה. אם היא עובדת מחוץ לבית, אז זה בדרך כלל השכבות החלשות, אז היא עושה את העבודה, גם הגופנית, מחוץ לבית, אבל אני בטוח שאת רוב העבודה בבית גם עושה האשה,

ומעט מאוד, אם אני אגיד גם על עצמי, מעט מאוד גברים מבצעים עבודות בתוך הבית, עוזרים בבית. אז מי הרוויח מזה? זה הנשים שאין להן גם העבודה בבית. העבודה בחוץ היא עבודה מאוד קלה, אבל בבית גם אין לה עבודה, כי יש לה או עוזרת-בית או פיליפינית או משהו כזה. ואם אנחנו מעלים את הגיל הזה, פשוט מאוד, הנשים האלה, מי יקבל אותן אחרי גיל 55 או 60 או 59,

שיקבלו אותן לעבודה? אף אחד לא יקבל אותן לעבודה. לכן אני מקווה מאוד שחברי הכנסת יתמכו בזה, שלא להעלות את גיל הפרישה, להיפך. אני מקווה מאוד שנגיע למצב שאפשר יהיה להוריד את גיל הפרישה. תודה רבה לחבר הכנסת עפו אגבאריה. בדרך כלל הוא לא מרבה, לכן נתתי לו את 20 השניות הנוספות. חברת הכנסת חוטובלי, אם את מבקשת לעלות, יש קבוצה נוספת של חברות כנסת, שעדיין לא מונחת ההצעה שלהן, שבועיים.

מפאת תקנון הכנסת, אינני מאפשר להן להצטרף, אף שהצעתן דומה לחלוטין. בשבוע הבא, אם הממשלה תפטור אותן, וועדת הכנסת, מחובת הנחה או מהשבועיים, אנחנו נעביר לכם את זה בשבוע הבא, וזה יצורף לדיונים. אבל אני מצטער, אם אני אפרוץ את זה, מהשבוע הבא כל חבר כנסת שייזום, יתברר לו שיש לו עוד 80 חברי כנסת יוזמים, כי 40 לא יכולים ליזום, כי הם שרים וחברי כנסת. את בעצמך, באופן חוקי לחלוטין, עומדת פה ומציגה את עמדתך ואת הצעת החוק שלך, שלוש דקות, ואני יודע שאת יכולה לעשות זאת.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, החוק הזה, שמוצע כאן היום במליאה, הוא סיפור הצלחה של שיתוף פעולה. הוא סיפור הצלחה של שיתוף פעולה אמיתי,

אדוני היושב-ראש, חשוב לי כן לציין את כל חברי הכנסת שחתומים על אותה הצעת חוק,

כי בסופו של דבר, המאבק הזה לא היה מצליח אם לא היו לנו כאן קודם כול שרות אמיצות. אני רוצה לציין לשבח את השרה לימור לבנת, שבאמת, באומץ לב בלתי רגיל נאבקה מול ועדת השרים לענייני חקיקה כדי שהצעת החוק הזאת תקבל את תמיכת הממשלה, ואת השרה אורית נוקד, שהיתה מהיוזמות הראשונות של החוק הזה בגלגולים הקודמים שלו, ובעיקר להודות לחברותי בקואליציה, חברת הכנסת פאינה קירשנבאום, חברי בליכוד, כל החברים שנמצאים כאן, כל חברי הוועדה. אני רוצה לציין באמת את כולם, כולם התגייסו לעניין הזה, ויושב-ראש הקואליציה זאב אלקין.

עשית כאן מעשה מאוד חשוב למען ציבור הנשים במדינת ישראל, ולמעשה למען הציבור כולו. יש כאן באמת חברים יקרים, שכולם יחד חתומים על המהלך הזה, זה לא מהלך של אנשים בודדים. לא עשיתי כלום, רק שכנעתי את שר האוצר. זה גם חשוב. בנאומים בני דקה אמרתי לך, אין לה זמן. אני רוצה כרגע, אחרי שבאמת חלקתי כאן את הכבוד שיש לכנסת ישראל להעביר חוק כל כך חשוב על גיל פרישה לנשים, ואחרי שקודמי אמרו את מה שאמרו, חשוב לי לציין כמה נקודות חשובות. כמובן, דליה איציק, תבוא על הברכה על העבודה המסורה והנאמנה שלה בהקשר של החוק הזה. הנקודה המשמעותית ביותר היא הזכות לפרוש. חברים, במדינת ישראל יש זכות לעבוד, אבל אנחנו לפעמים שוכחים שיש זכות לאדם גם לפרוש. בסופו של דבר, אחרי שנים ארוכות שאשה וגבר משלמים ביטוח לאומי, הם רוצים להגיע לשלב של מנוחה ונחלה, לרגע המאושר הזה, שבו הם יכולים ליהנות מהשנים הארוכות שבהן הם עבדו ועמלו קשה כדי ליהנות מהמשפחה שלהם, כדי בסופו של דבר להיות מסוגלים לחיות חיים שהם אחרי עולם העבודה, והזכות הזאת לפרוש היא הזכות שאנחנו מדברים עליה. אנחנו לא מונעים מאף אחת את הזכות לעבוד עד גיל 67. הזכות הזאת מוקנית בחוק. אנחנו רק אומרים דבר אחד פשוט: תנו לנשים את הזכות לבחור. תנו לנשים את הזכות לצאת לפנסיה בגיל 62. ואתם יודעים מה, הנקודה החשובה ביותר, בעולם הגדול, שכל כך מתהדרים בהשוואה אליו, גיל הפרישה הוא הרבה יותר נמוך מבמדינת ישראל. במדינת ישראל גיל הפרישה הוא מהגבוהים בעולם. גיל הפרישה בצרפת הוא 60. גיל הפרישה בבריטניה הוא 62. ברוב מדינות העולם גיל הפרישה הוא נמוך יותר, ולכן חשוב כאן שאנחנו נאמר לציבור הנשים במדינת ישראל: אנחנו נאבקים על זכותכן לפרוש בכבוד, לפרוש בבריאות, לא לפרוש כשאתן הולכות עם רגל אחת, חלילה, לבית-העלמין, אלא לתת לכן את הזכות האמיתית לפרוש וליהנות משנות הפרישה אחרי שנים ארוכות שבהן רוב הנשים במדינת ישראל משתכרות שכר מינימום. והדבר החשוב ביותר, ניאבק על זכותן של נשים לשוויון, קודם כול בתנאי השכר. אחר כך שידברו אתנו על תנאי הפרישה. תודה רבה לחברת הכנסת ציפי חוטובלי.

לא מתים בגיל 60. בגיל 62 עוד לא הולכים לבית-העלמין. אני מזמין את חברת הכנסת זהבה גלאון, אינה נוכחת. אני מזמין את כבוד השרה לימור לבנת, אשר תתייחס גם להצעת החוק של זהבה גלאון. חברת הכנסת גלאון, אני, התוכנית אינה תוכנית כבקשתך, לא לשרים ולא לחברי הכנסת. כששר לא נמצא אנחנו מצביעים. כשחבר כנסת לא נמצא אנחנו מוותרים על דבריו. כבוד השרה לימור לבנת, אשר משיבה בשם הממשלה.

לא לא לא, אני מאוד מכבד את כל חברי הכנסת, אבל מה שאני דורש משרים בוודאי אני יכול לדרוש מהם.

היושב-ראש, חברי וחברותי חברי הכנסת, אכן, נכון אמרה כאן חברתי חברת הכנסת דליה איציק, השוויון מתחיל מההתחלה. אי-אפשר להתחיל אותו מהפנסיה. ואנחנו חיים בעולם של אי-שוויון. האי-שוויון הוא אי-שוויון בשכר, נשים משתכרות רק כ-66% מהשכר, באותם תפקידים, באותן משרות. האי-שוויון הוא בתנאים הנלווים, בשעות הנוספות, ברכב ובהוצאות הרכב, וגם בשירות המדינה יש אי-שוויון. אנחנו ישבנו לא אחת בוועדת השרים למעמד האשה בראשותי, גם בקדנציה הזאת, גם בקדנציות קודמות, עם נציבות שירות המדינה, והסתבר שכפי שאמרתי, בשירות המדינה עצמו,

יש אי-שוויון פשוט מדהים. ממש קשה להבין אותו אפילו. ונכון, יש התקדמות מסוימת, יש צמצום פערים מסוים, אבל הוא רק מסוים, הוא רק קטן, הוא קטן מדי והוא הולך ומצטמצם באמת באופן מביש. היה צריך להצטמצם מהר יותר, זה לא קורה, לצערי הרב. וכן, הקידום, קידומן של נשים גם בשירות המדינה וגם מחוץ לשירות המדינה, גם הוא מביש. נשים, סליחה,

נשים אינן מתקדמות כפי שמגיע להן, כפי שהן יכולות, כפי שהן מסוגלות, כפי שהן ראויות, באותו קצב, באותו סולם של קידום של הגברים. ולכן, הקידום, השוויון צריך להתחיל מההתחלה ולא מהפנסיה. כאשר קופאית יוצאת בבוקר לעבודתה, בין שהיא יושבת, על-פי אותו חוק מאוד חשוב שחוקקה חברת הכנסת שלי יחימוביץ בשעתה, ובין שהיא עומדת, כאשר מפירים את אותו חוק חשוב, היא חוזרת הביתה בתום המשמרת שלה והיא מתחילה משרה שנייה, כי היא צריכה לטפל בילדים והיא צריכה לטפל בבית. וכאשר מישהי שעובדת, אשה שעובדת ככוח-עזר חוזרת הביתה בתום המשמרת שלה, הקשה, היא מתחילה משרה נוספת כאמא, כמי שאחראית לבית. וכאשר אחות או פועלת ייצור או עובדת ניקיון ועובדת במשק-בית, ולא חשוב באיזה משמרת היא עובדת, חוזרת הביתה, גם היא מתחילה משרה נוספת. גם מורה מתחילה משרה נוספת.

מתחילה אותה עוד קודם, כשהיא מכינה סנדוויצ'ים לילדים כשהם הולכים לבית-הספר, כשהיא מכינה אותם, מלבישה אותם, דואגת לשלוח אותם, ואז היא מתחילה משרה נוספת כשהיא חוזרת הביתה כמי שאחראית לבית, לאחזקתו, לתחזוקתו ולילדים. הנשים עובדות בכפל משרות, ואיך אומר השר בני בגין? הן מתחילות גם לעבוד אחר כך כבייבי-סיטריות כשהן נהיות סבתות, וגם זה קיים רק אצלנו. נשים בגיל 55 59, רק 50% מהן עובדות במשרה מלאה, בעוד גברים בגילים האלה, 85% מהם עובדים במשרה מלאה,

כי הן עובדות פחות מהגברים במשרה מלאה,

כשהן כבר מצליחות איכשהו להיגרר אולי עד גיל 62, רוצים עכשיו שימשיכו הלאה. זה קשה,

ומכל מקום, חברת הכנסת דליה איציק, נכון אמרת, מ-2004, שרי האוצר, כולל שר האוצר רוני בר-און בשעתו, לא הקימו את הוועדה שצריך היה להקים על-פי החוק. והנה עכשיו, משהוקמה הוועדה, היא הביאה המלצות ששר האוצר יובל שטייניץ הודיע שהוא יבחן אותן, הוא יבדוק אותן. משיחותי אתו, מדברים שהוא אמר, אני גם חושבת שהוא קשוב לדברים. אנחנו נחכה ואנחנו נראה למה זה מגיע. אבל צריך לומר, ואני אמרתי את הדברים באופן ברור ואמרתי אותם באופן גלוי ולא היססתי לרגע, גיל הפרישה לנשים לא יכול בתנאים האלה ואסור לו בתנאים האלה שיעלה מעל גיל 62. אם רוצים בכלל שהוא יעלה צריך להכין הכנות רציניות ביותר כדי שנשים יוכלו למצוא באמת תעסוקה בגילים האלה. וצריך לומר, הדבר החשוב ביותר, כרגע,

בחוק הקיים עומדת לנשים זכות הבחירה. אשה יכולה לצאת לגיל פרישה ב-62 והיא רשאית גם לצאת בכל רגע מגיל 62 ועד גיל 67. זכות הבחירה עומדת לנשים, וכך צריך שיישאר בעת הזאת. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, הצעת חוק שכבר עברה בקריאה הטרומית, שמקפיאה את גיל הפרישה על 62, של חבר הכנסת חיים כץ, עומדת כרגע בוועדת העבודה והרווחה. למעשה, עברה כבר בקריאה טרומית הצעת חוק זהה. וחבר הכנסת חיים כץ, לא, החוק, בוועדת הכספים. החוק כרגע בוועדת העבודה והרווחה, של חבר הכנסת חיים אורון. כרגע בוועדת העבודה והרווחה. תהיה כבר לחבר הכנסת לוין עבודה. הוא יטפל בזה. כרגע בוועדת העבודה והרווחה. חבר הכנסת חיים כץ התחייב לשר האוצר לא לטפל בה עד אחרי הפגרה. ממילא, אנחנו כרגע נמצאים במצב שבו הצעות החוק האלה, שיעברו היום, אני מניחה, ואני,

אצביע בעד, יעברו בקריאה טרומית, ואני מניחה שעד אחרי הפגרה שום דבר לא יקרה, אבל בספטמבר שר האוצר יגיע,

שר האוצר יגיע, לגבי הוועדות, זה נושא שיידון אחר כך, אני פה ודאי לא אכריע בו, אבל שר האוצר יגיע בספטמבר, עד 30 בספטמבר על-פי החוק, יגיע לוועדת הכספים, ככל הנראה. אני לא נכנסת כאן לעניין הוועדות.

יש דבר אחד שצריך לברר כדי לשאול את חברת הכנסת ואת החברים האחרים. האם גברתי מתנה את

אני לא מתנה בשום דבר.

אם את לא מתנה, זה בסדר. סליחה, אני לא מתנה בשום דבר. אני רוצה רגע להמשיך, להתקדם, ברשותכם.

אני רוצה אבל לומר כך, אנחנו נצטרך לדאוג בכל מקרה שלא נגיע למצב שבו נגיע ל"טייס האוטומטי", שבו בסוף השנה יעלה אוטומטית גיל הפרישה ל-64. זה דבר שנצטרך בכל מקרה לדאוג לו. אני רוצה לברך מכאן את כל, גם השרה אורית נוקד, שנאבקה יחד אתי, גם השרה סופה לנדבר, שהצביעה בוועדת שרים לחקיקה, אבל גם שרים, שגם הם נאבקו, לא רק,

סליחה, אני לא צריכה סיוע ארטילרי. השר בני בגין, זה ההצעה של רותי בגין ובזכותה. גם שרים, גם שרים, גם שרים שהתגייסו וסייעו בוועדת שרים לחקיקה. ואני כבר הזכרתי קודם את השר בני בגין שלאורך כל הדרך הוא תומך מובהק של השארת גיל הפרישה לנשים כפי שהוא. היתה כאן קואליציה, כולל יושבת-ראש הוועדה לקידום מעמד האשה ציפי חוטובלי, אבל גם כולל חברות כנסת אחרות. חברת הכנסת דליה איציק, שהביאה את הצעת החוק הזאת, הניחה אותה כבר בפברואר.

כבר בינואר קיימנו דיון בוועדה לקידום מעמד האשה בראשותי. יש כאן באמת התגייסות מקיר לקיר של חברות כנסת וחברי כנסת ממפלגות שונות. "חברות כנסת", אמרתי. כמעט כל חברות הכנסת. אופס, רגע, אני אמרתי "חברות כנסת"? "כל חברות הכנסת" אמרתי? אני חושבת שטעיתי כי יש חברת כנסת שלא שמעתי את קולה. היא לא סתם חברת כנסת, היא יושבת-ראש קדימה. היא לא סתם יושבת-ראש קדימה, היא יושבת-ראש האופוזיציה, והיא לא סתם יושבת-ראש האופוזיציה. גברתי משיבה בשם הממשלה על הצעת החוק.

יושבת-ראש האופוזיציה ערב הבחירות, גם היא קיבלה קולות רבים של נשים כי היא אמרה להם שאז היא גילתה את הפמיניזם שלה. ואני מצטערת על כך שחברת הכנסת ויושבת-ראש האופוזיציה ציפי לבני, כבוד השרה. לא מצאה מקום, לא מצאה דרך חוץ מהודעה אחת קצרה ב-30 ביוני, עכשיו שיניתם את דעתכם. עד לפני שעה הממשלה היתה נגד. רבותי, רבותי. גברתי השרה.

האחיות והנשים קשות היום. אנחנו נתנו חופש הצבעה. אני אצביע נגד הצעת החוק, ואני מודה לכולם.

תודה רבה.

בעד, בעד. רק רגע, רק רגע, רק רגע. קודם כול, מה קרה? להצביע בעד

סוציאלי ויבטיחו ביטחון סוציאלי לנשים, נדון בהעלאת גיל הפרישה ל-67.

אני מאוד מודה לחברת הכנסת זהבה גלאון. לכן,

בהסכמת השרה, גם על הצעת החוק שלה,

תגידי לי. העבודה והרווחה.

כספים. מעמד האשה. מעמד האשה.

כלכלה. ועדת החוץ והביטחון, שגם, בבקשה, מי עוד ועדתו לא נשמעה?

ועדת הכלכלה.

למה,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 68 בעד, אחד נגד, אין נמנעים. אני קובע שהצעתה של חברת הכנסת חוטובלי אף היא עברה בקריאה טרומית, ותועבר לוועדת הכנסת על מנת שתכריע איזו ועדה תכין אותה לקריאה ראשונה. שוועדת הכספים

רק רגע.

כציפי לבני. יש מי שמנסה לעשות את המאבק הנדרש כל כך למען זכויות נשים למאבק בנשים, ואני לא ארד למגרש העלוב הזה,

לכן אנחנו עוברים להצעה לסדר-היום המדברת על, לא הבנתי.

אבל השאלה היא רק אם המשנה לראש הממשלה מסכים לשנות בחזרה את סדר-היום, יחליט ויאמר

לא פשוטה, כי השר אילון, למשל,

כי הוא ידע שבלאו הכי הוא לא מבזבז זמן. אתם תחליטו. אדוני יושב-ראש הקואליציה, תודיע לי כבר. תודה. אנחנו עוברים, על-פי סדר-היום המקורי, ל-40 חתימות. מה אני יכול לעשות? הסכמנו על שינוי. כבוד ראש הממשלה נמצא ונוכח. רבותי, אני מזמין את כבוד חבר הכנסת ושר הביטחון לשעבר שאול מופז לעלות לדוכן כדי להציג את עמדתם של 40 חברי כנסת, אשר מבקשים את התייחסות ראש הממשלה לנושא שכותרתו: כישלון ממשלת נתניהו בתחומים המדיני, הכלכלי והחברתי, דיון בהשתתפות ראש הממשלה בעקבות חתימותיהם של 40 חברי כנסת. פותח את הדיון בשם 40 החברים חבר הכנסת שאול מופז. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חודש וחצי חלף מאז נשא ראש הממשלה את נאום חייו בקונגרס האמריקני. הקהל קם וישב, קם וישב, תרגיל אקרובטי במחול אירובי שכמוהו לא זוכרים בוושינגטון כבר הרבה זמן.

היה נאום חייו. נא להגביר את הרמקול. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חודש וחצי חלף מאז נשא ראש הממשלה את נאום חייו בקונגרס האמריקני. הקהל קם וישב, קם וישב, תרגיל אקרובטי במחול אירובי שכמוהו לא זוכרים בוושינגטון כבר הרבה זמן. זה באמת היה נאום חייו. גם אני חושב שהנאום היה טוב. האנגלית טובה, הרטוריקה יוצאת דופן, מחוות הגוף, תנועות היד והחיוך, ממש מיליון דולר. אבל, אדוני היושב-ראש, את חיינו הנאום הזה לא שינה. המציאות בישראל ובמזרח התיכון נותרה כשהיתה. עמדותיה של ישראל לא השתפרו, גם לא מצבה המדיני, הביטחוני והכלכלי. התקווה לשינוי נמוגה, סכנת האיום גברה, הבידוד של ישראל העמיק, ורק ראש הממשלה עוד שומע את ההדים העמומים של מחיאות הכפיים, משל היה זה זיכרון נמוג מחופשה ב"קלאב מד". דבר לא השתנה לטובה, אדוני היושב-ראש,

השתנה מאוד לרעה. כנסת נכבדה, בממשלת הכאילו התרגלו כבר למציאות מדומה, מציאות וירטואלית, שבה אין מי שרואה, אין מי ששומע ואין מי שמבין את מה שמתרחש סביב. בממשלת הכאילו חיים אנשים כאילו היו אלה ימי פומפיי האחרונים, אוכלים ושותים כאילו אין מחר,

אין אחריות ואין חובה מוסרית לשאת את הלפיד של נצח ישראל למען הדורות הבאים. ממשלת ישראל היא ממשלת כאילו, ממשלת לכאורה ולמראית עין. ממשלה מדינית, בכאילו. ממשלה ביטחונית, למראית עין. ממשלה חברתית? אפילו את הממשלה המנופחת ביותר בתולדות המדינה הצחקתם. זו ממשלה שכאילו מתמודדת עם הדה-לגיטימציה, כאילו מתכוננת לקראת ספטמבר, כאילו רוצה בתהליך מדיני. זו ממשלה שלמראית עין דואגת לחלשים, למראית עין מורידה מסים ולמראית עין דואגת לזוגות צעירים. זו ממשלה שלכאורה נלחמת במחירי הדיור, לכאורה חושבת לטווח ארוך, לכאורה מושלת. הכול בכאילו, לכאורה ולמראית עין. אדוני ראש הממשלה, המציאות, האתגרים והסכנות הם לא בכאילו. הבידוד הבין-לאומי הופך למציאות, ההכרה באו"ם במדינה פלסטינית היא כבר עובדה מוגמרת. לא הכול כאילו, אדוני ראש הממשלה. האחריות שמוטלת על כתפיך היא אמיתית. אתה לא סטטיסט במציאות הזו. אינך פרשן מזדמן הקורא בחומר המודיעיני לשם העניין והסקרנות. אתה לא זבוב על הקיר, אתה האחראי, אתה האיש. אתה זה שנמצא היום במשמרת הגורלית כל כך. אדוני ראש הממשלה, הבעיה של מדינת ישראל איננה בהסברה. מדינות העולם יושבות ומחכות לקבל ממך קצה חוט מדיני כדי לעקוף את המכשול של מרחב ספטמבר. הבעיה איננה בהסברה,

כי פשוט אין כבר מה להסביר. אי-אפשר להסביר חוסר מעש, אי-אפשר להסביר חוסר יוזמה וחוסר רצון לחתור לשלום. נגמרו התירוצים. את המחדל המנהיגותי אי-אפשר יותר להסתיר ולהסוות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, כיהנתי כרמטכ"ל צבא-ההגנה לישראל, עסקתי בשירות ביטחוני רוב חיי, כיהנתי כשר הביטחון וכחבר הוועדות החשאיות ביותר שיש למדינת ישראל. אני מתריע כאן כי אנו נמצאים בקיבעון מחשבתי שאפיין את האירועים שהובילו למלחמת יום הכיפורים. כל המצפנים מורים על הכיוון, מחוגי כל החיישנים נעים נכון, המציאות ברורה. המנהיגות כושלת, נכשלת ומכשילה. הניסיון להטיל את האחריות לכשל המדיני המתמשך על כתפיו של הצבא הוא עלבון נורא, בריחה מודעת מאחריות ומסמכות, פחדנות של הדרג המדיני כולו. יש כאן מחדל מדיני חמור ביותר וחוסר יכולת לקבל החלטות ותקדים מסוכן ביותר בתולדות מדינת ישראל. הדרג המדיני זורק את האחריות לקראת ספטמבר על הדרג הצבאי תוך נטישת האחריות הבסיסית ביותר. הרמטכ"ל יעשה את עבודתו, המטה הכללי ימלא את תפקידו,

חייליו ומפקדיו ימלאו את הפקודות בקפידה, אבל מה יעשה ומה עשה הדרג המדיני? כיצד זה הטלנו על צה"ל למלא את החלל העצום של חוסר המנהיגות, היעדר היושר האינטלקטואלי, הבורות והעיוורון של מקבלי ההחלטות בירושלים? אדוני ראש הממשלה, אתה גם טועה ומטעה, אם אתה חושב שהפתרון לאירועי ספטמבר הוא צבאי. אדוני ראש הממשלה, עדיין לא מאוחר. יש לך עוד זמן להניח תוכנית על השולחן. אם יש לך הרצון אך חסרה לך היכולת, אנחנו נגבה אותך ונתמוך בך. אך האם יש לך הרצון, אדוני ראש הממשלה? הקוורטט יושב על המדוכה, ואתה עוסק בחוק החרם. חוסר מנהיגותך ואוזלת ידך מורגשת לא רק בגזרה המדינית. חוקי הג'ונגל הכלכליים שהנהגת, ובהם אתה כל כך מתגאה, רומסים את הקשישים, דורסים את העניים, וגוזלים מהם את מעט הכבוד האנושי שעוד נותר להם. תחת חוקי הג'ונגל שהנהגת, החזקים לא רק שורדים, אלא מתחזקים, בזמן ששאר אזרחי המדינה קורסים. באיזו מדיניות כלכלית אתה כל כך מתגאה? האם אתה גאה בכך שזוגות צעירים ממשכנים את חייהם בשביל דירה? האם אתה גאה במצבם של הרופאים? האם ב-100 הימים האחרונים נקפת אצבע למענם ולמען הרפואה הגוססת של מדינת ישראל? להזכירך, אתה השר הממונה על הבריאות במדינת ישראל, אתה ולא אחר. במה אתה כל כך גאה, אדוני ראש הממשלה? באחוזי המיסוי העקיף, שזינקו תחת הנהגתך לממדי שיא שכמוהם לא ידעה מדינת ישראל מאז ראשית ימיה? בזה אתה גאה? האם בכלל אכפת לך? אסמי המדינה מלאו בכספי משלמי המסים, אבל למשלמי המסים נגמר הכסף, פקעה הסבלנות ונמוגה התקווה. המעמסה הפכה בלתי אפשרית ובלתי נסבלת. כנסת נכבדה, אם לא די בכל אלה, הרי שחזר אלינו ביבי הישן, המוכר מפעם, זה המסוכן שבמהדורות נתניהו. לאחרונה חזר אלינו במלוא עוזו ביבי הפלגן, הסכסכן, המסית ציבור אחד נגד אחר, המפריד בין אזרחי המדינה בשל צורך זול ורדוד של אהדה פוליטית קיצונית ומיותרת. ביבי המסית הוא המסוכן שבמהדורות נתניהו. מול החידלון המדיני והביטחוני תתגייס המדינה בכל מקרה על מנת להגן על עצמה מול אוזלת ידה של המנהיגות. לפלגנות, להסתה מבית, לרדיפה של איש את אחיו, להליכה מודעת ואסונית למלחמת אחים, לזה אין מרפא. בשביל מה היית צריך את חוק החרם? הנח לזה, מר נתניהו, סור מהרע הנורא הזה, הסר ידך מההסתה, מהפגיעה בדמוקרטיה, ממדיניות מטורפת של חלק מחובבי הפייגלינים, המשתלטים על סיעתך ומפלגתך. די לך, נתניהו, מהדבר הנורא הזה. אין לנו ארץ אחרת, אין לנו מדינה אחרת, אין לנו עם אחר. על מה שנעשה בשבועות האחרונים בבית הזה, לא תהיה לך מחילה. ולסיום, אדוני ראש הממשלה, יותר מחמש שנים יושב בשבי ה"חמאס" גלעד שליט. את מה שעובר גלעד במחשכי השבי אי-אפשר לדמיין. ממה שעוברת משפחתו יום-יום, שעה-שעה, אי-אפשר להתעלם. אבל השאלה איננה אישית. מדובר בדילמה מוסרית שקשורה להבטחה העליונה שלנו לחיילות ולחיילים שלנו. מדובר בציווי מוסרי פיקודי שאין ברית קדושה ממנו. אדוני ראש הממשלה, אתה מכיר את סיפורי הגבורה של מי שעמדו באש הקרב ואת מי ששלחו לוחמים לאש הקרב. אתה מכיר, יותר מאחרים, את סיפורי הגבורה של מי שהקריבו את חייהם באש הקרב, גילו מנהיגות, הסתערו בראש הכוח במחיר חייהם עצמם. אני פונה אליך, ראש הממשלה, גלה את הנתניהו שבתוכך. עשה את המעשה הנכון, השב את גלעד שליט הביתה. אני אתמוך ואחזק, אני מאמין שרוב הבית הזה יעשה כמוני.

תודה רבה לחבר הכנסת שאול מופז על דבריו. כמובן, אני פותח את הדיון הכללי, שכן ראש הממשלה בוחר להשיב אחרון, לאחר הדיון. אני מזמין את ראשון הדוברים, חבר הכנסת מגלי והבה, שלאחר מכן יחליף אותי. אדוני, לרשותך שבע דקות, ולאחר מכן תעבור לדוכן. אחריך, חברת הכנסת חוטובלי. אדוני היושב-ראש, ראש הממשלה, חברי וחברות הכנסת, ראשית אני רוצה להתייחס, בהזדמנות זו שאני מופיע בפני ראש הממשלה בכנסת ישראל, לסוגיה שמטרידה אותי מאוד ומתסכלת אותי הן כאזרח והן כנבחר ציבור. אני חושב שהגענו לקצה גבול היכולת לסבול את המצב שאליו הגענו. בתוך עמי אני חי, ואני יודע ומכיר מקרוב את תחושותיהם של בני המגזר הדרוזי והצ'רקסי. כבר קרוב לשנתיים וחצי שאני רץ בין ועדות הכנסת, בעיקר בוועדת הכספים, וזועק את זעקתם בפני שרי ממשלתך, בפני היושב-ראש ובפני כל מי שמוכן לשמוע על התחושות של היעדר השוויון, היעדר הצדק והיעדר התקווה. כנראה, אדוני ראש הממשלה, שזה לא על סדר-היום הלאומי של ממשלתך, ולא על סדר-היום של מגילת העצמאות וחוקי מדינת ישראל, שחייבו. אנחנו חיים במעגל קסמים אין-סופי של חוסר שוויון וחוסר צדק בתוך משטר דמוקרטי בישראל, שאני גאה בו. כנראה הדרוזים והצ'רקסים במדינת ישראל שווים, אדוני ראש הממשלה, בחובות האזרחיות, אבל זכויותיהם שוות פחות מגביע ה"קוטג'". האם מוגזמת דרישתנו, אדוני ראש הממשלה, לחיות כמו אזרחים שווים, עם חשמל בבתים, תשתיות ביישובים ותוכניות מיתאר מסודרות? כאן המקום שאפרט בפניך את הבעיות האקוטיות שאנחנו סובלים מהן. אך לצערי זעקותינו נופלות על אוזניים ערלות ועל שרים דוממים. אין מי שיקשיב ואין מי שיטפל. העניין הגיע למצב של רתיחה. לא יעלה על הדעת שאזרחיה הנאמנים ביותר של מדינת ישראל יהפכו למקופחים ביותר. כאחד שנלחם את מלחמותיה של מדינת ישראל בארץ ובעולם, וכמי שהיה ועודנו מוכן להקריב את חייו על קיומה של מדינה זו, כואב לי באופן אישי להגיד את הדברים האלה. יושב-ראש הכנסת,

ידוע לך לכמה משימות קשות אני נשלח וכמה אני נאבק על האינטרסים של מדינת ישראל ברחבי העולם. את הכול אני מבצע באמונה שלמה ואף מצליח. כשאני חוזר הביתה, למדינת ישראל, למדינה שלי, ואני רואה את הבעיות הבוערות במגזר הדרוזי והצ'רקסי, אני שואל את עצמי: האם זו התמורה לנאמנותנו, אדוני ראש הממשלה? גם אילו הייתי הדובר היחידי במליאה, קצרה לשוני מלפרט ולתאר את חייהם של בני העדה הדרוזית בישראל. ובכל זאת, אני אנסה בזמן המועט שעומד לרשותי לעמוד על הלכי הרוח וההתמרמרות של הצעירים באוכלוסייה הדרוזית. בנושא תוכניות המיתאר, ברבים מהיישובים הדרוזיים אין תוכניות מיתאר עדכניות ומאושרות שעונות על הצרכים של ההתרחבות של היישובים. מאות בתים בלתי מורשים נבנים מדי שנה, ולא משום שאנשים לא עושים את המוטל עליהם, אלא משום שוועדות התכנון והבנייה תוקעות את התוכניות. למרות מאמציהן של הרשויות, שום דבר לא מתקדם. אדוני היושב-ראש, אנשים נאלצים לבנות ללא היתרים ונענשים בעונשים כבדים בפעם הראשונה, בפעם השנייה ובפעם השלישית, במאות אלפי שקלים, והממשלה אטומה. בעשרות דיונים שקיימתי להסדרת תוכניות המיתאר בוועדות השונות של הכנסת, הפקידים נאלמים ונעלמים. נציגי המשרדים מדירים תדיר את רגליהם מהדיונים, וגם כשהם טורחים להגיע הם מפילים את האשמה האחד על השני ומתעלמים מהציבור שסובל עם כל יום שעובר. רק ביישובים בית-ג'ן, דאלית-אל-כרמל ועוספיא קיימים למעלה מ-2,000 מבנים כאלה שוועדות התכנון לא מקדמות. אפילו בתי-המשפט מודים שהאזרחים צודקים. מחוסר זמן אני לא אקריא בפניך את דברי השופטים בפסקי-הדין. הממשלה חייבת לפתור את הבעיה, לא היום, אלא אתמול. הקצאת מגרשים לחיילים המשוחררים הדרוזים, ידוע לכם, חברי חברי הכנסת, שביישובים דרוזיים רבים לא בוצעה חובת השיווק והקצאת המגרשים לחיילים המשוחררים. ביישוב בית-ג'ן, שבו אני מתגורר, כבר עשר שנים לא הוקצה מגרש אחד, למעט לחייל שהפך לפרפלג כתוצאה מפציעתו במבצע "עופרת יצוקה" קיבל מגרש אחד. איפה הממשלה? איפה הממשלה מצפה שיחיו אלפי החיילים המשוחררים? אדוני ראש הממשלה יודע את הנתונים על הגיוסים, אני לא צריך לחזור עליהם כאן. גם אתה ואני יודעים שהוא פעל רבות לגבי דברים נקודתיים שאפשר היה לפעול, בהמלצתך ובעזרתך.

וצריך גם את זה לומר. אם אין מגרשי בנייה ואין תוכניות מיתאר, אין להם ברירה אלא לחיות באוויר. אפילו את ההקצאה האחרונה לשיווק של 780 מגרשים הממשלה מעכבת, כיוון ש-40 מיליון שקלים שהוקצו לטובת העניין תקועים במשרד האוצר ולא מועברים. כששר השיכון הציג לאחרונה מעל דוכן זה, אדוני היושב-ראש, את תוכניתו לסיוע ברכישת דירות בפריפריה, נעדרו היישובים הדרוזיים מהרשימה. אין לנו בנייה רוויה, אדוני ראש הממשלה. נושא החשמל, הידעת, אדוני ראש הממשלה, שבערים דאלית-אל-כרמל ועוספיא קיימות קרוב ל-800 דירות שאינן מחוברות לחשמל? הודעתי לו את זה בוועדת ביקורת המדינה לפני כחודשיים. גם בנושא הזה קיימתי שני דיונים, גם בוועדת הכלכלה וגם בוועדה לביקורת המדינה, אך למרבה ההפתעה מאומה לא נעשה. משפחה שלמה כבר שילמה בחייה. גם כשהצעתי לתקן את חוק התכנון והבנייה לקידום הליכי תכנון זמני לפתרון הסוגיה, הפכה הצעת החוק להצעה לסדר-היום. קיימנו דיון בוועדה וגם כאן, והממשלה שוב מפגינה אטימות. לכל הנוכחים כאן יש חשמל זורם בבית, תארו את התחושה של האנשים שחיים כמו במדינת עולם שלישי ונאלצים להתחבר לרשת החשמל באמצעות גנרטור. האם אין להם מדינה שתעניק להם את הזכות הבסיסית להתחבר לחשמל? אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, זה רק על קצה המזלג. אני כבר לא מדבר על ביוב שנשפך ברחובות, לא על אזורי תעשייה שלמים שסגורים, לא על תשתיות לקויות. אני רוצה להניח שאדוני מקבל דיווחים מהשרים, אבל אני אומר לך כאן שסיר הלחץ כבר קרוב להתפוצץ, העדה הדרוזית לא תסבול יותר את היחס המשפיל שאני מתאר כאן. הממשלה שאמורה להעדיף את בני העדה הדרוזית והצ'רקסית ולתגמל אותם יותר מכולם, מדחיקה אותם לסוף רשימת סדר העדיפויות. אני מציע לך, אדוני ראש הממשלה, שתקבע מהר מאוד ישיבה שתעסוק ביישום ההחלטות שלך, החלטות הממשלה שלך, הלכה למעשה, ותדון בבעיות המגזר הדרוזי והצ'רקסי, ולפתור את הבעיות האלה. הואיל ואתה צריך לנהל את הישיבה אחרי, נצטרך להקפיד על הזמנים. יהיה לך קשה אם אני, אני רק רוצה להגיד לראש הממשלה לסיכום, אדוני, ואני מודה לך על שנתת לי דקה יותר. השארת המצב ללא פתרון יביא אותנו להקים ועדת חקירה פרלמנטרית. ואני מודיע לך כאן שאני לא מוכן לקבל מצב של חוסר שוויון במדינה שלי, אדוני. אתה הוא שיושב מאחורי ההגה של הממשלה, וחלק מתפקידך, אני מצפה לשמוע את התייחסותך ואת הצעותיך לפתרון. הבעיות שלנו מחריפות עם כל יום שעובר. המצב הנוכחי קשה יותר מאתמול, אבל הרבה פחות ממחר.

תודה רבה לחבר הכנסת מגלי והבה. אני מזמין את חברת הכנסת ציפי חוטובלי, שגם לה שבע דקות. בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, כבוד ראש הממשלה, חברי חברי הכנסת, אדוני ראש הממשלה, לפני 35 שנה, כך ציינתם ביום שישי האחרון, נפל אחיך, יוני נתניהו, במבצע הירואי שכל עם ישראל זוכר אותו וזכה לשם "מבצע יונתן". יש רגע אחד שאותו מתאר אחיך עידו בספר "הקרב האחרון של יוני", שבו יוני עובר בין כל הלוחמים לפני שהם יורדים לבצע את פעולת ההצלה של אותם חטופים במטוס "אייר פראנס". יש לו מסר אחד לאותם לוחמים, והמסר הזה הוא פשוט. אני רוצה לחזור על המסר הזה, כי יש כאן אנשים, חברי כנסת, ששוכחים את המסר הזה, ולכן חשוב להזכיר אותו. המסר הזה היה שיש מלחמות שחייבים לנצח בהן, כי אלה מלחמות של הצדק נגד הרשע. וכשהמלחמה היא של הצדק נגד הרשע, הצדק חייב לנצח. והאמת הפשוטה הזאת, חברי בקדימה, נעלמת מכם פעם אחר פעם, כי בעיניכם מדינת ישראל תמיד אינה צודקת, כי בעיניכם מדינת ישראל תמיד צריכה להתנצל, אולי אפילו על עצם קיומה. אני מסתכלת על מחול השדים המטורף סביב חוק החרם, ואני שואלת את עצמי: שכחתם את האמת הבסיסית הפשוטה ביותר, שכשאנחנו מבקשים מהעולם כולו לא להחרים את מדינת ישראל, לא בחרם אקדמי ולא בחרם כלכלי, אנחנו צריכים להיות אותו מגדלור לעולם ולבקש מהם את מה שבעיניכם אמור להיות פשוט? שכחתם. שכחתם גם שתמכתם באותו חוק חרם וחתמתם על אותו חוק חרם. שכחתם. אז אני רוצה להזכיר לכם. אני רוצה להזכיר לכם שהייתם עם חוק החרם, אבל ברגע האחרון כנראה החלטתם לברוח. את הדברים הבאים אני מקריאה לא מאתר הליכוד,

אלא מהאתר שלכם, מהאתר שנקרא "יאללה קדימה", וכך כותבים אצלכם החברים באתר: "בעולם שבו יש אג'נדות לכאן ולכאן אפשר תמיד להתנחם בעובדה שלכל צד יש את הנימוקים והתימוכין לעמדותיו, כי זה המנוע והדלק לכל מאבק ציבורי. אפשר לנסח זאת כך, אני לא מסכים עם העמדה שלך, אבל לפחות יש לך אחת כזאת". הבעיה האמיתית מתעוררת כאשר קדימה מתגלה כקולקטיב חסר אחריות. חוק החרם הוא דוגמה אחת מני רבות. חוק משאל עם הוא דוגמה נוספת. חוק הטבות מס לרמת-הגולן הוא דוגמה נוספת. כל הזיגזוגים האלה של קדימה, שבהם מצד אחד קדימה לא יודעת אם היא ימין, לא יודעת אם היא שמאל, אבל בעיקר היא שכחה את האמת הציונית הבסיסית ביותר: אנחנו בעד מדינת ישראל. איפה אתם? איפה אתם כשצריך להגן על מדינת ישראל בדבר כל כך בסיסי ופשוט, בחוקים נגד חרמות? איפה אתם? אתם גורמים לנו להתבייש במדינת ישראל. אתם גורמים לנו, את גורמת לי להתבייש במדינת ישראל.

אתם גורמים למדינת ישראל להיראות,

בעיני העולם כמי שמתנצלת על עצם קיומה. למה את שמה אותי

תן לה להשמיע את מה שהיא חושבת. היא נושאת את, מדינת ישראל. היא גברת מדינת ישראל. זה לא מדינת ישראל. מי שמך לדבר בשם מדינת ישראל?

הורוביץ, תצא בחוץ. מי אתה גם בכלל? אני לא מתכונן להתחיל לקרוא לסדר. כולם מדברים בשם מדינת ישראל. אני שמחה שהדברים שלי מעוררים תרעומת, אבל בואו נזכור, חברי הכנסת, חבר הכנסת הורוביץ,

אני לא אעמוד אצלך למבחנים.

אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

רק נזכור שחבר הכנסת הורוביץ מייצג שלושה מנדטים, וזה בעצם, נכון,

אז מה?

ניצחתם,

אדוני היושב-ראש, רק רגע, גברתי. חבר הכנסת הורוביץ, יש לך זכות דיבור כאן,

כל שבוע, כל הזמן, אוקיי.

תעשו חוקים טובים, תפסיקו לסתום לי את הפה. תעשו חוקים על בתי-חולים, על כבישים, על שיכון. תעשו את זה, מה אכפת לכם. די, כבר, מספיק כבר. אני אומר לך, אני לא רוצה להוציא אותך. יש לך שבע דקות פה.

גברתי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, יש כאן באמת שכחת צדק, ועל כך אני מתרעמת. כשקואליציה שנבחרה בשם רוב הציבור במדינת ישראל מובילה מהלך חוקי שתומכים בו רוב חברי הכנסת, אבל המהלך החוקי הזה, אני לא באה לדבר בשם הדקדקנות של הרוב, כי הרוב גם יכול לטעות. אבל בסופו של דבר הרוב הזה משקף את האמת הציונית הבסיסית ביותר, שאנחנו לא מחרימים את עצמנו. מה כל כך מסובך בזה? אנחנו לא מחרימים את עצמנו. אנחנו מצפים מהעולם שלא להחרים אותנו, אנחנו מצפים מהעולם האקדמי לא להחרים את האקדמיה בישראל, אבל מותר במדינת ישראל להחרים, לשיטתכם, כל דבר כמעט. ואני אומרת לכם, זאת אמת בסיסית ופשוטה, זאת אמת ציונית. אנחנו לא רוצים לעמוד מול העולם ולדרוש ממנו את מה שאנחנו לא מסוגלים לדרוש מעצמנו. ולכן חוק החרם שעבר השבוע בכנסת הוא כל כך חשוב, הוא כל כך ערכי, ואנחנו לא צריכים להתנצל עליו, ואתם תפסיקו להרגיש שמדינת ישראל צריכה כל הזמן להתנצל. אנחנו נמצאים במציאות של דה-לגיטימציה מתמשכת, והיא מתחילה דווקא בנקודה שבה הפסקתם להיות צודקים, בנקודה שבה הפסקתם להאמין בזכויות שלנו במקום הזה. ברגע שבו אתם שוסעים כל הזמן שסע, כאילו המאבק הוא על התנחלות כזאת או אחרת,

אתם לא משחקים בכלל את המשחק הנכון. מדינת ישראל נאבקת על זכות קיומה.

אני חוזרת ואומרת, המאבק חזר למאבק הראשוני של הציונות.

במקום להתאחד סביב חקיקה פשוטה, חקיקה שמדברת על הזכויות הבסיסיות ביותר שלנו, המחלוקת הפוליטית יכולה להישאר כאן, אבל המחלוקת הזאת וחופש הביטוי שלה לא יכולה להפוך להיות חרם כלכלי ופגיעה כלכלית באוכלוסייה לגיטימית, בציבור מתיישבים לגיטימי. כל ממשלות ישראל לדורותיהן הקימו את המפעל הזה, תמכו במפעל הזה, ואתם לא יכולים כאן, במקום הזה, לייצר דה-לגיטימציה שלו על-ידי סנקציות כלכליות. ויכוח פוליטי כן, סנקציות כלכליות לא, וזה מה שהחוק הזה ניסה לומר, ולכן הוא היה כל כך חשוב, וזה היה רגע של צדק בבית הזה. מפלגת קדימה, שמתהדרת כל הזמן בדרך שהיא תופסת,

אני אתן לך דקה על ההפרעות שהיו לך.

מתהדרת כל הזמן בדרך. רק השבוע ציינו חמש שנים למלחמת לבנון השנייה, המלחמה הכושלת ביותר בתולדות מדינת ישראל, שהתנהלה בגלל היעדר דרך, בגלל היעדר מטרה,

אולי שיקוף טוב של מפלגת קדימה כולה, מפלגה בלי חוט שדרה, מפלגה שאין לה דרך, מפלגה שלא יודעת אם היא בעד או נגד, וחוזרת פעם אחר פעם על אותו עניין, אבל בעיקר, בעיקר, בעיקר שכחה להיות ציונית. אדוני היושב-ראש, תזכרו פעם אחת,

אני רוצה לומר לך,

אני לא מרבה בהערות.

אני רוצה לומר לך, תפסת במקרה הרכב של קדימה של שלושה חברי כנסת, במקרה לגמרי, אין לי שום דבר, שלושתם לוחמים לשעבר בסיירת מטכ"ל, אבי, אתה יודע אבל שאין לי, חבר הכנסת דיכטר, ולומר עלינו: חוסר הבנה ציונית,

חבר הכנסת דיכטר, אני רוצה לומר לך, בסופו של דבר המפלגה שלכם נמדדת בעמדות שהיא מציגה לציבור, וכשהעמדות שהיא מציגה לציבור הן עמדות שפעם אחר פעם לא תומכות בצדק הציוני,

הציבור שופט ודן אתכם לאופוזיציה, וזאת המציאות. תודה רבה. תודה לחברת הכנסת ציפי חוטובלי.

אתם יכולים להמשיך את הוויכוח לאחר מכן. אני מזמין את חבר הכנסת אלכס מילר, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת נסים זאב. לחבר הכנסת מילר שש דקות, לחבר הכנסת נסים זאב גם שש דקות. אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, חברי ממשלת ישראל, חברי חברי הכנסת, אני רוצה להעלות את הנושא שנמצא כאן בשבועות האחרונים על סדר-היום, וזה כל המירוץ המטורף הזה סביב הביטוי "חופש הביטוי". אני רק רוצה לתת כמה דוגמאות. אתה אומר: לא צריך. אני רוצה לתת כמה דוגמאות באמת מכמה אירועים שקרו בחודש האחרון ומהאירוע של אתמול, ההצבעה על חוק החרם. חלק גדול מהסיעה שהיום חרתה על דגלה להילחם בחוק החרם, חלק לא קטן מאותם חברי סיעת קדימה, אפשר לעבור אחד-אחד מהם ולראות עד כמה, אולי לא בימים האחרונים, אולי לפני שנה, שנתיים, היו חלק ממערך ההתיישבות ביהודה ושומרון. אפשר לתת את הדוגמה של חבר הכנסת שלמה מולה, שבוחר כל במה אפשרית ותוקף את ההתיישבות ביהודה ושומרון, ורק לפני שנה או שנתיים היה מטעם הסוכנות חבר בחבר הנאמנים של המרכז האוניברסיטאי באריאל. אז איפה הצביעות כאן, רבותי. אותה סיעת קדימה, שמדברת על חופש הביטוי ובדרך רדיקלית מאוד, אותם חברי כנסת, אדוני ראש הממשלה, שמנסים להביע את חופש הביטוי בסיעת קדימה ומצביעים לפי מצפונם, היא מחליטה להעניש אותם בדרך מאוד רדיקלית. ואני יכול לתת רק דוגמה אחת, של חברת הכנסת יוליה שמאלוב-ברקוביץ, שהוחלט להוציא אותה מוועדת הקליטה בגלל חופש הביטוי שלה, שהוחלט למנוע ממנה לקדם הצעת חוק בגלל חופש הביטוי שלה. אז מי הצבוע כאן, חברי חברי הכנסת,

אני חושב שהדבר היחיד, חבר הכנסת פלסנר, שסיעתך השיגה, כמה פעמים הפרת משמעת אצלך במפלגה, זה שהיא הענישה את העולים, כי הוציאו את חברת הכנסת ברקוביץ מוועדת הקליטה, כי הענישו את כל אותם אנשים שחברת הכנסת מייצגת כאן בכנסת ישראל בגלל ההחלטות שאתם רוצים למנוע מחברי כנסת שלכם להצביע לפי מצפונם. וזה רק דוגמה אחת.

אני טיפלתי בשבועות האחרונים, כיושב-ראש ועדת החינוך, בנושאים שבאמת מאוד הרגיזו אותי, בכך שבכמה אוניברסיטאות החליטו להפעיל שיקול דעת עד כמה צריך לנגן את המנון המדינה בטקסים רשמיים, ולמה כל דיקן, על-פי רצונו, יחליט אם הפקולטה שלו שייכת למדינה או שהיא איזו מדינה בתוך המדינה. ואז, אדוני היושב-ראש, ראיתי לנכון להעלות את הסוגיה הזאת על סדר-היום בוועדת החינוך. ומה קורה? כל האוניברסיטאות, חוץ מאוניברסיטת חיפה, שקיבלה החלטה מאוד אמיצה לקבל את העניין הזה כנוהל ולא בנוהג, שהיה עד היום, שהמנון המדינה יישמע בכל הטקסים הרשמיים, כל אותן אוניברסיטאות פשוט החליטו לא להגיע לישיבה, כי לא היה להן מה להגיד. וכאשר היתה עליהם ביקורת תקשורתית וציבורית על כל העניין הזה, אני מקבל מכתב מוועד ראשי האוניברסיטאות עד כמה חשוב להם שהנושא הזה יהיה בתוך המסגרת האקדמית, ועל כך שהם יעשו דיון מיוחד ויקבלו החלטה ברורה בכל הנושא הזה, ועל כך אני מברך אותם. אם הם יקבלו החלטה שהיא החלטה חד-משמעית בכל מה שקשור להשמעת המנון המדינה בטקסים רשמיים, אין צורך בחוק, אבל אם לא יהיה דבר כזה, נתקדם עם החקיקה. אותו דבר, מה שקשור לשיח' סלאח. חברי חברי הכנסת, אפילו הבריטים קיבלו החלטה לא לתת לו להיכנס למדינה למטרת נאום והרצאה, ואנחנו כאן מפעילים שיקול דעת. במחתרת של חדרי חדרים באוניברסיטת תל-אביב מקבלים החלטה לאפשר לו להרצות בפני 20 סטודנטים. בשביל שאף אחד לא ידע שהוא הולך להרצות שם עושים את זה בצורה שלדעתי היא צורה שמאוד מבזה את האוניברסיטה, ואחר כך עוד באים לוועדת החינוך ומצרים על כך: למה באוניברסיטת בוסטון נתנו לאחמדינג'אד לדבר ואנחנו לא נותנים לסאלח לדבר.

אנחנו פה בתחרות מי קיצוני יותר? הגיע הזמן שנקבל החלטות ברורות בכל מה שנוגע לכל אותם אנשים שמנסים לנצל את הבמה של חופש הביטוי והבמה הדמוקרטית כדי לפגוע במדינה, כדי לפגוע בסמלי המדינה. זה כבר לא חופש הביטוי, אדוני היושב-ראש, זה כבר דרך להשתמש בדמוקרטיה כנשק כלכלי, כנשק להסתה, כנשק לשטיפת מוח לצעירים, שאחר כך מגייסים אותם לתנועות קיצוניות, תנועות אסלאמיות, שכל כולן מנסות לפגוע במדינת ישראל. אדוני היושב-ראש, אני מקווה מאוד שבשבוע הבא אנחנו גם נוכל להעביר ברוב את העניין של ועדת החקירה הפרלמנטרית, ונגמור עם הסאגה הזאת של תביעות של חיילים שלנו, של בכירים שלנו, כאשר הם יוצאים למטרות שהן מטרות ממלכתיות מחוץ לישראל, ויש כאלה שיודעים לנצל את זה. ודווקא הם יודעים לקום כאשר חברם השיח' סלאח נעצר שם, ומאוד מבסוטים כאשר מישהו שבא לקדם את הביטחון של מדינת ישראל וכאשר מישהו שבא לקדם את המדינה שלנו, מוצג בפניו צו מאסר. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת אלכס מילר. חבר הכנסת נסים זאב,

אחריו, חבר הכנסת דניאל בן-סימון, ואם הוא לא יהיה כאן, חברת הכנסת עינת וילף. אדוני היושב-ראש, כבוד ראש הממשלה, מאז אותה שבת של גיבוש לא שמעת אותי בדבר תורה, ואני חושב שחשוב שתשמע. שמעתי דבר תורה, לא שמעתי אותך.

אבל אני אומר גם דבר תורה לפחות מפרשת השבוע האחרונה. הפרשה עוסקת בעניין האתון של בלעם. ידוע שלא היה דמוקרט יותר גדול, שניצל את הדמוקרטיה, מבלעם הרשע. הוא השתמש בעצם באותן זכויות אדם שהיו קיימות, חופש הביטוי, חופש השיסוי: אפשר לומר מה שאפשר, לקלל, להחרים, לחרף, לגדף. יש לו זכות, הזכות שלו היא מלאה, אבל תשמעו מי התווכח אתו. האתון שלו הצליח להתווכח אתו ולהעמיד אותו במקום. האתון שלו הצליח להתווכח אתו ולהעמיד אותו במקום. הצליחה.

הלך ממש מאבק רציני בין בלעם לאתון שלו. בלעם הצליח להכות את האתון שלו שלוש פעמים. וכאשר האתון התלוננה כנגד בלעם ואמרה לו: מה עשיתי לך כי הכיתני זה שלוש רגלים? והוא השיב לה: כי התעללת בי. לו יש חרב בידי כי עתה הרגתיך. תתארו לעצמכם איזה קרב הולך בין בלעם לאתון. ומה עונה לו האתון? הלוא אני אתונך אשר רכבת עלי מעודך עד היום הזה. מה הקשר של הדברים? היא אומרת: תזכור, אני שומרת לך אמונים כל חיי. אתה תמיד רוכב עלי, אתה תמיד נהנה, אני תמיד עושה את השירות שאתה רוצה שאני אשרת אותך, ואתה עכשיו בוגד בי? האתון מבינה שאי-אפשר לבגוד בה, האתון. אנחנו לא מבינים? עם ישראל לא מבין שאסור לבגוד באומה? בארץ-ישראל? מה, אנחנו יותר גרועים מהאתון של בלעם? אנחנו שוכחים את השורשים את הזיקה היהודית וההיסטוריה של עם ישראל לארץ-ישראל. לכן, אדוני ראש הממשלה, התפקיד שלך כמנהיג, כראש ממשלה, לזכור שמנהיגים רבים קמו לעם ישראל במהלך הדורות השונים. היו שופטים, היו מלכים, נביאים, ראשי סנהדרין, תנאים ואמוראים, וגם ראשי ממשלות. התפקיד של מנהיג, ככל שהדור הוא ירוד ונחות יותר, יהיה צורך במנהיג חזק יותר ומורם מעם. זה בדיוק כמו חולה, ככל שהחולה, החולי שלו קשה יותר, הוא צריך רופא מומחה יותר. לכן, אדוני היושב-ראש, המנהיגות של ראש ממשלה נמדדת בכך שהוא מוביל ולא מובל ונסחף אחר העם, הגם שהוא צריך וחייב להיות קשוב ולרדת אל העם. משה רבנו חשש מצד אחד ממנהיגות קיצונית, כמו של פנחס, אף שהוא היה אדם גדול ואדם ראוי, אבל הוא היה צריך להיות "איש על העדה", שיכול להבין את רחשי לבם וקשוב לבני העדה, לעם ישראל. אבל מצד שני, צריך שתהיה לו מידה של נחישות ושל סובלנות. "ולא תהיה עדת ה' כצאן אשר אין להם רֹעה". אני אומר לך, אדוני ראש הממשלה, אתה לא צריך לחשוש לא מאמירות כאלה ולא מאמירות שפוגעות, ולא מנסים ולא עוזבים לרגע. השיטה פה היא שיטת ההפחדה. הצונאמי שעומד לקום על מדינת ישראל, איזה צונאמי? למה אנחנו כל הזמן מתוך הבית הזה מסיתים ומדיחים? "יצאו אנשים בני בליעל מקרבך" ויסיתו. למה אנחנו צריכים את ההסתה הזאת? להשמיע כל הזמן דברי בלע וזעם? חוק החרם שעבר לפני כמה ימים, לפני יומיים, נגד החרם.

זאת אומרת, הכוונה שלי היא להחרים את מי שמחרים אותנו. זה נקרא חוק החרם. לא להחרים.

אז מחרימים אותו, קונסים אותו, עונשים אותו. לא לא, כולם נגד החרם.

אני רוצה להזכיר לכולם שבשנות ה-70 ארצות-הברית היתה המובילה כאשר החרם הערבי עמד לפגוע קשות במדינת ישראל, וארצות-הברית יצאה ביוזמתה היא ואמרה שמי שיפגע במדינת ישראל ויהיה שותף לאותו חרם, כמובן כלפי הציבור האמריקני, כלפי חברות אמריקניות, הוא צפוי ל-50,000 דולר קנס, לארבע שנות מאסר.

העולם הבין אותנו, למה אנחנו צריכים להגן על עצמנו, ואנחנו לא מבינים את עצמנו.

אדוני היושב-ראש, חשוב לנו שלפחות לא נהיה יותר גרועים מאתונו של בלעם. תודה לחבר הכנסת נסים זאב. יעלה חבר הכנסת דניאל בן-סימון, ואחריו, חברת הכנסת עינת וילף.

היושב-ראש,

חברי הכנסת, אני חושב שעושים לי עוול מסוים כשמעלים אותי תמיד אחרי נסים זאב. הוא ככה שוזר את הדברים שלו בדברי תורה ואני מרגיש כמו איזה אדם, כמו עלה נידף שלא מסוגל לשחזר את המשפטים האלה שלקוחים מכל מיני מקורות. אני אשתדל להיות אדמתי יותר ויותר פשוט ולומר לראש הממשלה,

מזל טוב, כל הכבוד. אדוני ראש הממשלה, אני חושב באופן אישי שעושים לך עוול. טוב, הוא לא מגיב. אדוני ראש הממשלה, באמת אני חושב שעושים לך עוול, גם התקשורת, גם חברי הכנסת, גם פרשנים, אלה שיושבים, עכשיו תסביר למה. נכון. עושים לך עוול וכל הזמן, אומרים ככה, מסבירים: ראש הממשלה בסך הכול לא מתכוון לחוק, דני, תהיה יותר מקורי. אני אהיה מקורי, נשבע לך. אנא ממך. בוא אני אגיד לך משהו. אם אתה עושה הפוך על הפוך, זה לא הפוך על הפוך.

הפוך על הפוך על הפוך, זה יותר מתוחכם. אני לא כזה מתוחכם. על זה נאמר: לא תעשו עוול במשכן, במידה ובמשורה. אני קורא את התיאורים האלה בעיתונות ואני שומע: ראש ממשלה חלש, ראש ממשלה נכנע לקואליציה שלו, ראש ממשלה סחיט, ראש ממשלה שעושה הכול כדי לשמור על הקואליציה. ולכן אני אומר לך, עושים לך עוול. כי אתה לא באמת כפי שמציירים אותך. אתה יונק את התפיסה שלך מתוך אידיאולוגיה ואתה באמת פועל כאיש שמאמין במה שהוא עושה. גם בעובדה שלא היית פה לפני יומיים, בחוק הזה, אני אומר, יכול להיות שהיית עסוק, אבל נתת אור ירוק לכל מה שהיה פה בשנתיים האחרונות. שום דבר לא נעשה שלא בהסכמתך וגם שום דבר לא יכול להיעשות שלא בהסכמתך. גם בשבוע הבא, בחוק שיעלה כאן, זה מקבל אור ירוק ממך. לכן, אדוני ראש הממשלה, עושים לך עוול, כי אתה, מכל ראשי הממשלה, אתה אחד האידיאולוגים הכי עקביים שהיו כאן מאז 1948. אני אומר את זה כמחמאה ולא הפוך על הפוך. אתה מאמין בדרכך. רק אני מצטער לומר לך שזאת אידיאולוגיה קנאית. הלוואי שכל ראשי הממשלה היו אידיאולוגים, אבל הבעיה זה האידיאולוגיה.

אדוני ראש הממשלה, ואני אומר את זה בכנות, שבשנתיים האלה אפשר לסרטט פרופיל של הכנסת הזאת שהלכה באמת בעקבותיך. נתת אור ירוק לכל אדם שיושב כאן בקואליציה. איש לא היה פועל בלי הסכמה שלך. אבל, לצערי, החקיקה הזאת ומה שנעשה בשנתיים האלה מציירים את הכנסת הזאת ככנסת שלא היטיבה עם הציבור.

אבל נוסף לזה, יש איזה היבט נוסף, אדוני ראש הממשלה, כי נתת יד לאיזה מהלך שמעצב מחדש את החברה הישראלית בכיוונים שאולי לא התכוונת אליהם. בגלל הנושא המדיני אתה מוכן להכפיף גם את שמירת הממלכתיות הזאת. למה לתת לסיעות קטנות לעצב מחדש את החברה הישראלית? הרי אנשים עקרו מבתיהם, עזבו ארצות בתחילת המאה ה-20, בנו חברה חדשה, בנו פרויקט יוצא דופן. למה לתת אותו כדי לקבל? למה לשבור אותו?

אני חושש מכך שהחלום הישראלי שכולנו שותפים לו נופל קורבן על המחלוקת ימין ושמאל. לכן אני גם אומר, ראש הממשלה, אני מאוד מקווה שאתה מתכוון ברצינות לחידוש המשא-מתן ואתה מתכוון ברצינות להגיע להסדר ואתה מתכוון ברצינות לחלק את הארץ הזאת ואתה מתכוון ברצינות, אני היום לא יכול לומר שאתה מתכוון לכל מה שאתה אומר, כי אתה באמת מאמין, אתה איש של אמונה אידיאולוגית קנאית, שלצערי פוגעת באינטרס הכללי של רוב הישראלים. תודה לחבר הכנסת דניאל בן-סימון. תעלה חברת הכנסת עינת וילף, ולאחריה, חבר הכנסת טלב אלסאנע. כבוד היושב-ראש,

ראש הממשלה, השרים וחברי חברי הכנסת, אתם מכירים את הסרטים המסויטים האלה, שהקירות הולכים וסוגרים וסוגרים וסוגרים והמרחב מצטמצם? כך אני מרגישה היום ביחס למה שאני אכנה ציונות שפויה ממלכתית מרכזית. סוגרים עליה קירות מצד ימין קיצוני ושמאל פוסט-ציוני, והמרחב, שפעם היה מרחב גדול ורב, הולך ומצטמצם. מצד אחד, וראינו את זה רק בדיונים בימים האחרונים, אמירות על קץ הדמוקרטיה הישראלית: ישראל מאבדת את מעמדה כדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. ובסוגריים אגיד: אני רוצה שנאבד את מעמדנו כדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון ושיום אחד נהיה אחת מני רבות, אבל לא לכך מתכוונים אלה שמדברים על כך.

הכול, והכיבוש, כאילו רק בזה עוסק הסכסוך. אין מקום, לפחות לאפשרות, לדיון, שלסכסוך יש מקורות עמוקים יותר ושיש באמת סימני שאלה קשים על האפשרות לפתור אותו, גם מצד מי שחושבים שאין ברירה אלא לחלק את הארץ. אני שומעת אתמול חברת כנסת מסיעת מרצ שקוראת מבימת הכנסת להחרים מוצרי התנחלויות וקוראת בשמם, ואני מרגישה שלא שם אני רוצה להיות ולא עם זה אני מזדהה. אבל מצד שני, חברי הכנסת, דיון על המנון "התקווה" שצריך להיות ברור שהמנון מדינת ישראל מושמע בטקסים הרלוונטיים ואין דבר כזה שהמנון של המדינה פוגע ברגשותיהם של אזרחי המדינה. זה ההמנון של המדינה, הוא אחד ההמנונים היפים. יש המנונים גרועים ממנו. אבל מה? אני מוצאת שמי שיוצא להגן על ההמנון, חבר כנסת מן הימין הקיצוני עד מאוד. כלומר, לכאורה כבר אי-אפשר להגן על ההמנון מתוך עמדה ציונית מרכזית, ויש מי שבכלל דורשים שיהיה חוק שיטפל בזה. ובכלל, מירוץ לחקיקה כאילו אי-אפשר לנהל דיון על דברים, אם חרמות, אם שירת "התקווה", באמצעות דיון ציבורי, קשה, נוקב, אבל שיתקיים דיון ציבורי. והמרחב הזה הולך ומצטמצם, הולך ומצטמצם. וזה לא פשוט. אנחנו נמצאים בתקופה שבה צריך להגן על רעיונות, שהם לפעמים קצת מורכבים: כן בעד חלוקת הארץ, אבל סקפטיות עמוקה לגבי השאלה שבכך עוסק הסכסוך ושזה יביא באמת לקבלה של מדינת ישראל כביתו הלאומי של העם היהודי באזור הזה, להאמין בכך שראוי שההמנון יהיה המנונם של כל אזרחי מדינת ישראל, אבל לא לרצות שזה יוגן על-ידי הימין הקיצוני ובחוק. ואלה רעיונות שהם קצת יותר מורכבים, קצת יותר קשים, אבל על כך נבנתה מדינת ישראל. ועל הציונות השפויה, הממלכתית, המרכזית, על כך צריך לנהל את המאבק, ולא על הקיצוניות שבין ימין ושמאל.

תודה לחברת הכנסת עינת וילף. יעלה חבר הכנסת טלב אלסאנע, ולאחריו, חבר הכנסת אורי מקלב. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כבוד ראש הממשלה, כבוד השרים, חברי הכנסת, אני רוצה לברך את ראש הממשלה על ההישג הדמוקרטי האדיר שהיה לקואליציה שלו במסגרת אישור חוק החרם אתמול. החוק הזה בעצם מוריד את המסכה, והעולם כולו רואה את האמת. החוק הזה מדבר יותר טוב מאלף נאומים, כאשר מנסים לשכנע עד כמה הדמוקרטיה הישראלית היא מדומה. לכן החוק הזה, רבותי, מדבר בעד עצמו. אני קורא לאופוזיציה לא להפריע לממשלה הזו להמשיך להסתבך. היא עושה את העבודה מצוין, נהדר, ולא צריך כל הזמן לרוץ ולנסות להציל אותה מעצמה. לא, לתת לה להעביר את החוקים האלה. החוקים האלה משקפים היטב את מידת המחויבות של הממשלה הזו והקואליציה הזו לדמוקרטיה. וכאשר הם באים בטענות ובתלונות על כביכול השמאל או העולם, אז בעצם העולם מציג בפני הממשלה את הראי, וכאשר הממשלה הזו רואה את הפרצוף המכוער בתוך הראי היא שוברת את הראי וחושבת שעל-ידי זה פתרה את הבעיה. היא לא פתרה את הבעיה, כי מה שהיא רואה בראי זה השתקפות של הפרצוף המכוער, כי העולם לא מוכן לקבל את המצב הקיים. ראש הממשלה בא בטענות לאבו מאזן, שהוא כביכול עושה דה-לגיטימציה לישראל. אבל תאמינו לי שמי שעושה את הדה-לגיטימציה בצורה הכי טובה לישראל זו הממשלה הנוכחית.

יש לי הצעה: במקום שכל שבוע יביאו הצעת חוק חדשה, אז אני מציע,

לקואליציה הקיימת לאמץ בבת-אחת את כל חוקי האפרטהייד של דרום-אפריקה. למה לעשות זאת שבוע אחרי שבוע, ותקשורת ועתירות לבג"ץ? אז לעשות את זה בבת-אחת, ואז בא לישראל גואל, דמוקרטיה לתפארת והכול מצוין ונהדר. אולי תגיש את זה אתה. אתם עושים את זה מצוין. אני חושב, רבותי, שאם היינו מדברים על דמוקרטיה יהודית, אז היום יש לנו דמוקרטיה לימין. כי בעצם אפילו לשמאל, שרוצה למחות נגד ההתנחלויות, שהן פשע על-פי החוק הבין-לאומי, הוא היום עובר, או עושה עוולה אזרחית. עוד מעט לא נדבר על דמוקרטיה לימין אלא על דמוקרטיה למתנחלים בלבד. כל מי שדוגל בדעה אחרת שאינה דעת הימין יהיה עבריין. משפט אחרון. אדוני ראש הממשלה, אתה נאמת בקונגרס האמריקני ודיברת על אזרחי ישראל הנהנים מהדמוקרטיה, אלה האזרחים היחידים בעולם הערבי שנהנים מהדמוקרטיה. ואני שואל, איך זה מתיישב עם ההחלטה שלך, כבוד ראש הממשלה, למנות את ראש המועצה לביטחון לאומי, יעקב עמידרור, כאחראי לפתרון בעייתם של אזרחי המדינה? זו סוגיה אזרחית, שם אתה צריך להוביל. אתה ראש הממשלה של כל אזרחי המדינה, יעקב עמידרור, אף אחד לא בחר בו. הוא אלוף, יכול להיות שהוא קיבל, משפט אחרון. אל תאמין לכל מה שאומרים. אני אשמח לשמוע התייחסות. הוא לא אחראי לדבר. יש זכות למועצה לביטחון לאומי להעיר הערה אפילו על כלכלה,

אנחנו נביא את זה כנושא לדיון, והוא לא הגורם שמביא את זה לדיון.

כי המסר מזה היה מסר קשה, כאילו מנסים להחזיר את האזרחים לממשל צבאי. יש ממשלה בישראל, שמטפלת בכל האזרחים בהתייחסות אזרחית, וקמה ועדה בראשות השופט גולדברג.

הוא שופט בית-המשפט העליון, הוא היה מבקר המדינה שדן בסוגיה. לדעתי, הגיע הזמן לפתור. יש נכונות להידברות, יש נכונות להגיע לפתרון, שהממשלה לדעתי יכולה להוביל, וגם תמצא שותפים לפתרון.

תודה לחבר הכנסת טלב אלסאנע. יעלה חבר הכנסת אורי מקלב, ולאחריו, חבר הכנסת אורי אריאל. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, מכובדי ראש הממשלה, שרים, חברי חברי הכנסת, אין לי ספק, אדוני ראש הממשלה, שאם היה עומד פה איש אופוזיציה והיה מדבר את המסר שאני רוצה לפנות בו אליך, הוא היה מדבר בסופרלטיבים שהממשלה מנותקת מן העם, הממשלה לא קשובה לעם, לא שומעת את העם. הנה אמרת את כל אלה. אבל אני לא אומר את זה, אני בפירוש לא אומר את זה. ואני יודע שהממשלה עסוקה הרבה ומשקיעה רבות, ויש על סדר-יומה ועל שולחנה, לממשלה ולראש הממשלה, נושאים ביטחוניים רבים, נושאים מדיניים לא פשוטים, נושאים כלכליים. המדינה משקיעה בתשתיות, בראייה לטווח ארוך, אין לי ספק בעניין הזה. אבל הציבור לא בזה הוא עסוק. חלק גדול מתושבי המדינה עסוקים בקיום, במלחמה היומיומית שיש להם, הקיומית שיש להם, לכלכל את ביתם, לפרנס את ביתם, איך הם מאכילים את ילדיהם. והציבור בישראל, חלק גדול מהציבור בישראל לא מבין את הפערים הגדולים, שמצד אחד מדינת ישראל מבחינה כלכלית יציבה, יש לה חוסן כלכלי; היא גם מדורגת במקומות מכובדים מאוד, יש לה הכנסות, היא מאוזנת, היא מתפתחת. ומצד שני, פערים מתרחבים ונהיים הרבה הרבה יותר גדולים. איך הם צריכים להתמודד בחיי היום-יום שלהם, איפה זה בא לידי ביטוי אצלם? והבעיה המרכזית בעניין הזה, מכיוון, כל מה שקורה במשק, וכל שינוי, אם זאת עלייה במחירי חומרי הגלם, אם אלה בעיות בהולכת הגז ממצרים, מי שמשלם את המחיר זה הציבור, ובאופן מלא. הממשלה, או האוצר, יותר נכון, לא מוזיל מעצמו שום דבר, על אף היוקר הגדול של רוב מוצרי היסוד, של הדיור. והממשלה מרוויחה מעליית המחירים הזאת

לא רק שהיא לא נותנת משלה, אלא כל המסים, כמו מס ערך מוסף ועוד, ברגע שיש עליית מחירים, כמה הממשלה, כמה האוצר הגדיל את הכנסותיו מהעלייה הדרמטית הגדולה במחירי הדיור? ואיפה זה בא לידי ביטוי? זה לא בא לידי ביטוי בשום דבר. יכול לעמוד השבוע פקיד בכיר באוצר ב"ועידת המנהלים" של עיתון "המודיע" ולומר במפורש: אני יודע שיש הכנסות יותר גדולות, והממשלה לא תיתן, האוצר לא ייתן שום דבר משלו כדי להוזיל את הדירות או להתמודד עם משבר הדיור. יש באמת תוכניות טובות מאוד, וזה באמת המקום לברך אותך, אדוני ראש הממשלה. אנחנו דנים בוועדה משותפת של פנים וכלכלה בנושא הווד"לים, אנחנו רואים תוכנית שיכולה לעזור ולקדם לטווח הארוך, במיוחד בנושא הבנייה, ולהציף את הארץ ואת המדינה בעוד קרקעות לבנייה, אבל ודאי שזה עדיין לא מספיק. אנחנו יודעים שיחד עם זאת צריך לעבוד גם, משפט אחרון. על סבסוד משכנתאות, על הורדת מחירי הקרקעות מייד אני מסיים, לטפל בנושא של הרישוי, שיש פערים גדולים. בסופו של דבר, אחרי הווד"לים האלה,

הם צריכים להגיע לרישוי. היום אנחנו עדים וערים למצב שאדם שרוצה לקבל חוות דעת ממחלקה של איכות סביבה,

מחכה שנה ורבע. אנשים מחפשים, רוצים שמאות על קרקע מהמינהל, מחכים שנה וחצי ולא מקבלים את זה. אז איך אפשר להתקדם אחר כך, אחרי כל החידושים האלה? משפט אחרון. אדוני ראש הממשלה, אנשים משלמים מכספם על כל מה שקורה במשק. אני אספר לך סיפור. אנשים קיבלו הודעה על עליית מחירים גם במעונות-היום, על עליית שכר לימוד של 3%, וכשהם שאלו: איך זה יכול להיות, הרי שילמנו בתחילת השנה עוד 9%? אומרים להם: הממשלה החליטה שצריך לתת למורים ולגננות ולמטפלות תוספת של 2,000 שקל. מי משלם את זה? אותם הורים. לא הממשלה. הממשלה מקבלת החלטות, האוצר מקבל החלטות להוסיף 2,000 שקל לכל מורה,

הביטוי של זה ומי שישלם על זה, לכל הדברים האלה נדרשו ההורים של הילדים במעונות.

משפט אחרון, אדוני ראש הממשלה. זה הרבה משפטים כבר. משפט אחרון, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. בשנת 2011, מתוך 138,000 מקבלי הבטחת הכנסה מהמדינה, ב-138,000 מדובר על השכבה הכי נמוכה של מעוטי הכנסה, והם היו זכאים גם כן להנחה בתחבורה הציבורית. 100,000 נפלטו מתוך הזכאים האלה. נוצר מצב שרוב-רובם של מקבלי הבטחת הכנסה לא מקבלים את הזכאות להנחה בתחבורה ציבורית.

תודה לחבר הכנסת אורי מקלב. יעלה חבר הכנסת אורי אריאל, ולאחריו, חבר הכנסת חנא סוייד. לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי ראש הממשלה, יש טענה אליך שאתה עושה בתחום המדיני דברים קשים. אומרים להגנתך שעובדה, עד היום לא זזנו מילימטר. עובדה נכונה ומדויקת, אני מסכים. אומרים לי: תראה אותו, תראה את ראש הממשלה, הוא מצליח, הוא עובר את זה בשלום. נוכח הגלים, המשברים, הסערות והטייפונים, הוא רק אומר, אבל הוא לא עושה, בתחום המדיני. אדוני ראש הממשלה, אין עשייה יותר גדולה מכך שראש הממשלה מודיע הודעות שאין להן על מה לסמוך, אין להן על מי לסמוך, אבל מחייב את מדינת ישראל בהודעתו. כזה הוא הנאום שלך, המכונה "בר-אילן".

מנוגד למצע הליכוד, הוא לא התקבל בשום פורום מחייב, לא הקבינט, לא הממשלה, לא הכנסת, בשום מקום. הוא התקבל אצלך, בביתך, על-ידך, אבל הוא התקבל גם על-ידי כל העולם. זאת התנהלות, שאני אספר לכם עליה,

אדוני ראש הממשלה, סיפור קצר: תפילת "ונתנה תוקף" ביום כיפור, ראש הממשלה, שהיא מהתפילות היותר מפורסמות, התחברה על-ידי רבי אמנון ממגנצא, שעליו אומר הסיפור שבזמן האינקוויזיציה דרשו ממנו להמיר את דתו, רחמנא ליצלן, והוא לא דחה אותם, הוא רק ביקש שלושה ימים לחשוב. הוא אמר: בשלושה ימים אלה הכלב ימות, הפריץ ימות, יקרה משהו, חסדי ה' כי לא תמו,

אני צריך עכשיו לענות ולהיענש? זה לא דבר פשוט, מה שהם עברו בזמנו. על זה, רק על זה שהוא חשב וביקש את שלושת הימים, נענש רבי אמנון ממגנצא בצורה מעוררת פלצות, אני לא חוזר עליה. וכדי שזה יהיה ברור, עוד זרו מלח על פצעיו, זה הביטוי, אבל זה היה בפועל. לא זה מה שאני מאחל לך, חס וחלילה. אתה ראש הממשלה של ישראל, אתה ראש הממשלה שלי, ואתה גורם נזקים שיהיה קשה מאוד לצאת מהם. אני יהודי מאמין, אני יהודי אופטימי, אנחנו מאמינים שנצא מכל המשברים האלה, אבל אתה מכניס אותנו בדעה צלולה למקומות שאנחנו לא מחויבים להיות שם, גם כשיש לחץ מהסוג שיש. לא זאת גם זאת, עצרת את הבנייה בירושלים, בעיר הקודש, בציון, בעיר הבירה.

גונבים 40 יחידות פה, כי זה לא במכרז, ועוד 60 שם. לא על הדרך הזאת תהיה תפארתך. עוד לא היה ראש ממשלה שעשה כמוך את מה שקורה היום בירושלים, יותר נכון מה שלא קורה בירושלים. אין בנייה. ובאלפי-מנשה יש בנייה? ובאפרת יש בנייה? אה, שכחתי לספר, שחררו 40 יחידות באפרת. תודה רבה, מכובדי ראש הממשלה.

נכון, וגם עוד משהו בזה ופה בזה והכול בשקט,

לא לעורר מה, אתה מתבייש בזה? אתה צריך להסתתר מפני מישהו בזה? משפט אחרון. הדברים הללו לא מכבדים אותך כראש ממשלה, לא מכבדים אותך כמר נתניהו, לא מכבדים את בית אבא ולא מכבדים בעיקר את מדינת ישראל. אבל אני אגיד לך, אדוני, לסיום: אנחנו מאמינים בתשובה, יש דרך לשנות. יש דרך לחזור למסלול הנכון, כל אחד בדרכו. גם אני, אני לא פטור מתשובה, גם לי יש מה להשתפר, אבל אתה, בניגוד אלי, ראש הממשלה. תודה לחבר הכנסת אורי אריאל. אפשר לעשות הפסקה של דקה?

אני אאפשר לו להתחיל את הנאום, עד שראש הממשלה יחזור, ואני לא אקח לו את הזמן. חבר הכנסת חנא סוייד, אתה זוכה מן ההפקר, תוכל להתחיל את הנאום שלך, כדי לא לעצור את הישיבה, ואם תרצה, כשראש הממשלה יגיע, אני אתחיל למדוד את הזמן. אוקיי, מקובל עליך? אמרתי שראש הממשלה יצא לדקה. אבל אני לא אמדוד לך את הזמן, רק מהרגע שהוא יחזור, מקובל עליך? בהחלט מקובל עלי. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים וחברי הכנסת, אני רוצה לדבר, עד שראש הממשלה באמת ישמע את הדברים שלי בצורה ישירה, על מה שחברי טלב אלסאנע ניסה להעלות כאן או נגע בו, וזה המצב של האוכלוסייה הבדואית בנגב והמאמצים והתוכניות להתמודד עם הבעיה, עם הנושא, ולהציע פתרונות לאוכלוסייה הבדואית בנגב, כאשר ברקע יש לנו המצב של היישובים הלא-מוכרים בנגב, עם כ-80,000 תושבים שחיים ללא תשתיות וללא שירותים, לא מוניציפליים ולא רפואיים ולא בכלל. מצב המחיה ביישובים הלא-מוכרים בנגב דומה מאוד למחנות פליטים, אפילו יותר גרוע. מן הסתם צריך שהממשלה תתייחס לעניין הזה ותציע פתרונות שיתקבלו על-ידי האוכלוסייה ושידברו על הצרכים האמיתיים והזכויות של אותה אוכלוסייה. היתה ועדת-גולדברג, שהתייחסה לנושא הזה, הוציאה מתחת ידיה דוח שמפרט את ההיסטוריה, איך התהוותה, איך נוצרה הבעיה של האוכלוסייה הבדואית, וסרטטה קווים כלליים להתמודד ולהציע פתרונות. אחר כך מונתה ועדה בראשות, או מה שנקרא ועדת-פראוור. גם ועדת-פראוור הציעה פתרונות. יש תוכנית שמתגבשת כרגע, שכוללת כמה פתרונות או אפיקים שונים ומקבילים לפתרון בעיית הקרקע, בעיית הדיור ובעיית השירותים גם ליישובים הלא-מוכרים וגם ליישובים המוכרים בנגב. לאחרונה פורסם שראש הממשלה ביקש second opinion, דעה נוספת על התוכנית שכמעט היתה מוכנה ואפילו דלפה לתקשורת. הוא ביקש second opinion, אבל ממי? מהיועץ שלו לביטחון לאומי. כמובן, לא צריך כאן לציין שהרבה מהאנשים שהכינו את התוכנית הזו, לרבות מר פראוור עצמו, הוא יוצא המועצה לביטחון לאומי, ובוודאי תוך כדי הכנת התוכנית הרבה עיניים ביטחוניות עברו על התוכנית הזו ובדקו אותה. עצם ההצהרה הזו שכאילו עוצרים את התוכנית, לא, אני לא מביע דעה לגבי טיב התוכנית. יש לי הרבה ביקורות,

אבל עצם העובדה שראש הממשלה עוצר את היישום או את הפרסום או את הקידום של התוכנית ומבקש second opinion מהיועץ לביטחון לאומי, זה מאושש את הטענה ואת החשש שלנו שתמיד ההתייחסות אל האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל היא כאל אובייקט ביטחוני. זה בעייתי כשלעצמו. כשאנחנו אוכלוסייה שמבקשת ומדגישה את עניין האזרחות שלה, והיא דורשת והיא נאבקת למען אזרחות מלאה. כשרשויות המדינה וראש הממשלה ומשרד ראש הממשלה מתייחסים לאוכלוסייה הזו ולתוכניות שבאות לפתור בעיות עקרוניות ובסיסיות ביותר שלה, בחינה בעין של ביטחון לאומי, זה מעורר חששות בקרבנו שמא כל ההתייחסות לאוכלוסייה הערבית היא התייחסות ביטחונית, שהיא לא מקובלת עלינו בשום פנים ואופן. ולכן, אני רואה כאן הזדמנות לפנות לממשלה לקדם את התוכניות לפתרון הבעיה של האוכלוסייה הבדואית בנגב. אחד הנושאים שבאמת חשובים, במה שדלף מתוכנית פראוור, זה שמדברים על האוכלוסייה הבדואית בנגב כעל מתיישבים: הסדרת עניין ההתיישבות הבדואית בנגב. ואני רוצה כאן להדגיש עוד נושא, האוכלוסייה הבדואית היא לא מתיישבים בנגב, היא האוכלוסייה המקורית של הנגב. כשאנשים שרצו לרדת לנגב היו צריכים ללכת לשם עם מזגן צמוד, האוכלוסייה הבדואית חייתה בנגב עם כל הקושי ובלי מזגנים, ועבדו וחיו שם ופיתחו מה שיכולים לפתח.

לא מדובר שם ביישובים מודרניים או מפותחים, אבל לפחות הם התמודדו עם האקלים הקשה, עם תנאי מזג האוויר, עיבדו את הקרקעות ושיפרו מה שהם יכולים. לכן אני חושב שההתייחסות לכל העניין של האוכלוסייה הבדואית בנגב כהתייחסות אל התיישבות או אל מתיישבים מחטיאה את המטרה.

בסופו של דבר חשוב מה מציעים לאותה אוכלוסייה, רק אני מנסה קצת להתווכח עם ההיגיון. כי אם מתחילים מהנחות ומהיגיון לא בריא ולא נכון ולא מדייק בהגדרת המטרה ובהגדרת האוכלוסייה, אז קשה לצפות שבאמת תהיה תוכנית מקובלת, תוכנית שתספק פתרונות אמיתיים לאוכלוסייה. והערה נוספת על אותה תוכנית היא העניין של הפטרנליזם שיש באותה תוכנית. הוכנה תוכנית, כפי שאמרתי, בוועדת-פראוור, שכללה בערך 20 אנשים שטיפלו בנושא הזה. בין 20 האנשים, המומחים והפקידים שטיפלו בנושא הזה, אין אף אזרח ערבי אחד, בוודאי לא בדואי מהנגב. איך אפשר לכפות תוכנית כזו, שצריכה להתפרס על שטח של מאות אלפי דונמים ושהיא כוללת אוכלוסייה של מאות אלפי אנשים, מבלי לשתף את הציבור ולו בנציג אחד? אחד העקרונות המודרניים של תכנון זה שיתוף הציבור. כלומר, אתה לא יכול, כמה שתהיה מקצוען, להחליף את ההתנסות של הציבור בבעיות שלו ולהכין תוכנית רק על-ידי המומחים ולבוא ואחר כך להשית את התוכנית הזו על ציבור רחב ועל שטח אדמה ועל שטח קרקע כל כך רחב.

בעיקרון צריך לקרוא לאוכלוסייה ולנסות, לא לנסות, זו חובה, כפי שאמרתי. אחד העקרונות של התכנון המודרני זה לבקש מהאוכלוסייה שתתנסה, שתחיה את התוכנית שמנסים להחיל עליה,

אני יכול להתחיל להפעיל את הזמן. שהיא תשתתף בהכנת התוכנית. אדוני ראש הממשלה, אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולפנות אליך באופן בלתי אמצעי והישיר ביותר, ואני כתבתי לך אתמול מכתב בעניין הזה, בעניין תוכנית ה"סופר-טנקר", עניין תוכנית הווד"לים, שהמטרה שלה היא מטרה ראויה, היא ניסיון להתמודד עם אחת הבעיות הקשות ביותר שהמדינה והאוכלוסייה מתמודדות אתה.

האוכלוסייה הערבית היא לא רלוונטית, או התוכנית לא רלוונטית בכלל לאוכלוסייה הערבית. יש שם שני תנאים בתוכנית הזו: מדובר על תוכניות שכוללות 200 יחידות דיור לפחות, והקרקע שהתוכנית חלה עליה, 80% ממנה בבעלות המדינה. שני התנאים המצטברים האלה, אין כאלו ביישובים הערביים. כלומר, זו תוכנית שמוציאה out of range את כל האוכלוסייה הערבית.

באים בטענות לאוכלוסייה הערבית שהיא בונה ללא היתרים. אני אומר: זה נכון חלקית. אני מבין, אבל, אדוני ראש הממשלה, זו התוכנית של ה"סופר-טנקר", שמקודמת עכשיו במהירות "סופר-סוניק" בוועדה מיוחדת. היא הולכת להתאשר או-טו-טו, ולכן ראיתי לנכון, כפי שאמרתי לך, לכתוב לך מכתב אישי בעניין הזה, שיש תוכנית שהיא סקטוריאלית או אנטי-סקטוריאלית לחלוטין, שיש צורך לתקן אותה, להתחשב במאפיינים הספציפיים של תכנון ובנייה או בעלות על הקרקע ביישובים הערביים ולתקן את התוכנית בהתאם. כפי שאמרתי, יש הרבה בעיות תכנון ובנייה ביישובים הערביים. יש סטוק של אלפי בניינים שנבנו ללא היתרים, וזו הטענה כלפי היישובים הערביים: בונים ללא היתרים. ואני אמרתי: זה נכון חלקית, למה? כי יש תוכניות כאלו. כשיש תוכניות שמחריגות את היישובים הערביים, אם זה מבחינת תנאים שנמצאים בגוף התוכנית ואם זה בגלל הרכב הוועדות של התכנון והבנייה שמטפלות ביישובים הערביים, אז התוצאה היא ברורה לחלוטין, שבעצם הבעיות של היישובים הערביים לא באות על פתרונן במסגרת התוכניות, במסגרת הוועדות של התכנון והבנייה. ולכן, אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, אני מאוד מבקש שתתייחס, מכיוון שעד עכשיו, ההערות שהעליתי לעניין במסגרת הוועדה, כאילו התייחסו אליהן כלאחר יד, ואני חושב שאחריותך כראש ממשלה, העלית את זה בוועדה? כן, כן, אני העליתי את זה בוועדה.

ואני קיבלתי התייחסות קרירה ביותר, קרה ביותר. עזוב את ה"קרה".

איך אומרים אצלנו בערבית? מה התכל'ס? תכל'ס, פיש אישי.

התוכנית לא, הם לא רצו להתייחס לטענה אפילו.

היושב-ראש הודיע אתמול, אני מדבר עם ראש הממשלה, מה הוא

היושב-ראש אמר אתמול,

עם ראש הממשלה, להכניס את זה גם לחברות פרטיות, כדי לפתור גם את הבעיה של הערבים. יש לך 200 יחידות דיור. אז גם את זה אפשר, אדוני, אם תוכל לסכם את הדברים. אדוני ראש הממשלה, כפי שאני אמרתי, אני העליתי את העניין הזה גם במכתב ישיר אליך שמסרתי גם למנכ"ל משרדך מר גבאי. העליתי את זה בוועדה בפני חבר הכנסת כרמל שאמה, ואמרתי שזה לא יעלה על הדעת שסקטור שלם לא יהיה רלוונטי בתוכנית הזאת. ואני מאוד מבקש את התייחסותך לעניין. תודה לחבר הכנסת חנא סוייד. יעלה חבר הכנסת ניצן הורוביץ. שלוש דקות לרשותך, חבר הכנסת הורוביץ. אדוני היושב-ראש,

אדוני ראש הממשלה, אני רוצה לספר לך שבימים האחרונים, לקראת העימות שהיה כאן שלשום, היתה ממש ציפייה בקואליציה, ואני ממש אומר לך את זה משיחות אישיות של חברים בקואליציה, שציפו לקריאת כיוון ממך, וממש ייחלו לכך שאתה תגיד מלה מאחורי הקלעים, הם לא ציפו שזה יהיה אפילו בפומבי ותגרום לכך שניפטר מהחוק הזה. יכולת, אדוני ראש הממשלה, לעשות את זה בקלות. ממילא חלק לא קטן מחברי הקואליציה נעדר מהדיון הזה, כולל אתה. וזה לא היה דבר מקרי. ואני יכול להגיד לך, אדוני,

אבל, אדוני, באמת, אני אומר לך שהיתה ציפייה, אני יודע את זה באופן אישי, של חברים בקואליציה, לא כולם בקואליציה זה זאב אלקין, שתצא מלה ממך והחוק הזה היה יורד מעל סדר-היום. כי, אדוני, אני רוצה לשאול אותך: אפילו לשיטתך, אפילו לשיטת אלה שמתנגדים להחרמת התנחלויות ולהחרמת מוצרים מהתנחלויות, אדוני, האם לדעתך החוק שעבר יגרום לכך שיהיה פחות חרם על ההתנחלויות או שיהיה יותר חרם על ההתנחלויות? אני אישית מכיר אנשים, שבאופן אישי, בשמאל, התנגדו לחרם על התנחלויות, אבל בעקבות החוק הזה שעבר הם עכשיו הצטרפו למעשי החרם, והם רבים בארץ ורבים בעולם. אדוני ראש הממשלה, מה שאני מנסה לומר, יש לנו, למשל, דבר יפה בארץ שנקרא יום כיפור. אני, כאדם שאיננו מאמין, מכבד את יום כיפור. אבל רק תאר לך, אדוני ראש הממשלה, שהיה חוק שאוסר עלי לנסוע ביום כיפור, היה חוק בספר החוקים שחייבים לשבות ביום כיפור. האם אז אנשים כמוני ורבים אחרים, חילונים, היו מכבדים את יום כיפור או רק עושים דווקא? זאת אומרת,

שחלק מהדברים, לא צריך לעשות אותם בחוק, גם אם אתה מאמין שהם נורא נכונים. חוקים, בטח חוקים מהסוג הזה, הם רק מזיקים.

יביא לגלים של החרמות כנגד ההתנחלויות ומוצריהן. ואני אומר לך את זה, אדוני ראש הממשלה, משום שזה לא החוק האחרון. אם זה היה החוק האחרון, היינו אומרים: אוקיי, חרמות, דה-לגיטימציה,

יעבור החוק.

הרי אתה יודע שבשבוע הבא ביום רביעי יהיה כאן עימות אפילו עוד יותר חריף, ויש החוק הזה שהיום התפרסם, להעמיד שופטים במבחן נאמנות.

אדוני היושב-ראש, זה פשוט כאן מתחת, קצת מפריע. אדוני השר בגין והשר כץ, שר התחבורה, אין בעיה שתדברו, אבל אתם מדברים בקול רם וזה מפריע לישיבה. אני מבקש משפט אחרון, ניצן. אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, החוקים האלה הם חוקים בזויים, חוקים שמכפישים את שמה של ישראל, חוקים שגורמים לאנשים כמוני, ואני רואה את עצמי כציוני, אני אוהב את מדינת ישראל ואני חושב שהיא מדינה טובה, גורמים לי לבעיה מאוד קשה, משום שאני מתקשה לטעון, אחרי שעוברים חוקים כאלה, שמדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית. ולשים אותי בפינה כזאת בגלל חוק שאפילו לפי שיטתכם לא נותן שום דבר, אפילו לפי שיטתכם לא מקדם שום דבר, אני שאלתי כאן חברי כנסת מהימין: באמת, אתם חושבים שהחוק הזה ימנע את החרמות? החוק הזה ישכנע מישהו לנהוג אחרת?

לכן אני קורא לך, אדוני ראש הממשלה, תעצור את הסחף הזה. זה בידיך. מלה שלך תשתיק את הקיצונים האלה. אלא אם כן, אדוני היושב-ראש, ראש הממשלה הוא חלק מאותם קיצונים. תודה לחבר הכנסת ניצן הורוביץ. הודעה לסגן מזכיר הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיע, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 111), התשע"א 2011, הצעת חוק הבחירות (דרכי תעמולה) (תיקון מס' 29), התשע"א 2011, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק בתי-דין רבניים (קיום פסקי-דין של גירושין) (תיקון מס' 7) (הפעלת צו הגבלה), התשע"א 2011,

הצעת חוק בתי-דין רבניים (קיום פסקי-דין של גירושין) (תיקון מס' 8) (מתן צווי הגבלה ופיקוח על יישום החלטות בית-הדין), התשע"א 2011,

הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 30) (תגמולים ליתום משני הוריו), התשע"א 2011,

לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות)

התשע"א 2011, הצעת חוק בתי-המשפט (בוררות חובה) (הוראת שעה), התשע"א 2011. תודה. תודה לסגן מזכיר הכנסת. חברת הכנסת חנין זועבי. יש לך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אדוני ראש הממשלה, בוא עכשיו נשכח מהפלסטינים, שאולי הם צריכים כולם לפחות לשתוק לגמרי, להסכים שאיפה שהם גרים וחיים זה לא שייך להם, האדמות לא שייכות להם, הנוף לא שייך להם, המים לא שייכים להם. הם גם לא שייכים לעצמם. בטח שאתה והמדינה וצה"ל צריכים לשלוט בהם, בחופש התנועה שלהם, בריבונות שלהם, הפלסטינים ממילא לא שייכים לעצמם. אבל זו לא השאלה.

אדוני ראש הממשלה, שאתה אמור לבנות ולהנהיג? מישהו מקנא בה בעולם? מישהו באמת אומר: ואללה, מדינת ישראל היא מודל חיובי, חייבים ללכת אחריו,

או: הלוואי שהיינו כולנו חיים בישראל? החברה שלך, אדוני ראש הממשלה, היא חצי הזויה וחצי עבריינית. והמדינה שלך, צד שלה הזוי וצד שני עבריין. אתה הופך אותה לחברה הזויה ואתה הופך אותה לחברה עבריינית. מי שלא רוצה להיות הזוי, חייב להיות עבריין. מי שאין לו היכולת או המצפון להיות עבריין, הוא יכול להישאר מתוסכל. אתה יוצר ימין הזוי ושמאל עבריין. אדוני ראש הממשלה, אולי תשמע ממני, אשה פלסטינית, אחת מאלה שאין להן מקום בעולם הזה, לפי שיטתך, אבל אלה שאין להם מקום הם אינם פחות עקשנים.

שהם זוכים באהדה עולמית. זו לא ישראל, אדוני ראש הממשלה, שזוכה באהדה עולמית. אתה יודע שאני למשל זוכה יותר באהדה עולמית, שהפלסטינים יותר זוכים באהדה עולמית יותר מאשר מדינת ישראל. אולי אתה זוכה יותר בתמיכה של ממשלות. זה העניין של היהודים הרבה שנים. אתה זוכה יותר בתמיכה של ממשלות, זה בגלל המדיניות שלך, אדוני ראש הממשלה. זה בגלל המדיניות של מדינת ישראל.

אני לא קונה את הססמה הזאת של אנטישמיות. אתה יודע שאני לא קונה אותה. הפלסטינים, את לא יודעת, מה? הוא אמר שאת לא יודעת מה זה אנטישמיות.

הגיע הזמן שאדע. אני חושבת שכל אחד יודע, ויודע מה הפונקציה של הססמה הזאת, אולי על ה"מרמרה" למדת מה זה אנטישמיות. ואיך אתם משתמשים בססמה הזאת של אנטישמיות. אולי על ה"מרמרה" חבר הכנסת דני דנון, הערת הערה. שמענו.

זוכה, אולי על ה"מרמרה" חבר הכנסת דני דנון, נא לא להפריע לה.

ולא המדיניות של ממשלת ישראל.

אבל, אדוני ראש הממשלה, כל עוד אתה תבחר באופציית הכיבוש, אנחנו נבחר באופציה של מאבק עממי, של חרם ושל פנייה לאו"ם. כל עוד אתה תבחר באופציה של הגזענות וההתכחשות לזכויותיהם של הפלסטינים, אנחנו נבחר במאבק של שוויון מלא. נבחר באופציה, תודה. הם לקחו ממני דקה, נכון? לא דקה ולא חצי. את כבר דקה אחרי הזמן, ואת אומרת לי: דקה, דקה. טוב, אני אנסה לסיים. כל עוד אתה תבחר באופציית הגזענות, אנחנו נבחר במאבק של שוויון מלא, נבחר באופציית המאבק נגד הגזענות ונגד האפליה. וכאשר אתה תבחר באופציה של חסימת האפשרות של מאבק פוליטי לגיטימי,

אדוני ראש הממשלה, גם בוחר בעצם לקחת מהאזרחים את הכלים הדמוקרטיים להבעת מחאה. אתה מחליש את האזרחים. אתה מרוקן את הכוח האזרחי מהתוכן שלו. אבל, יותר חשוב מזה,

אדוני ראש הממשלה, כנראה תצטרך גם להתחיל לחשוב בצורה רצינית איך להתמודד עם מאבקים שקשה לחסום אותם דרך חקיקה.

תודה לחברת הכנסת חנין זועבי. יעלה חבר הכנסת יוחנן פלסנר, ואחרון הדוברים, חבר הכנסת דני דנון. חבר הכנסת פלסנר,

אם אתה תקצר בשביל רוני בר-און, אז זה יהיה בסדר. נשארה לי עוד דקה ממופז. כן. אדוני היושב-ראש, סדר הדוברים הוא מקרי? שהוא אחרי חברת הכנסת זועבי, לא, לא. נזכור את ההערה הזאת, שר התחבורה. מה עם הזמן שלי? לכל סיעה יש הדקות, תזכור מי לפניך ומי אחריך. תאמין לי, יותר קל לתפוס אותך, מה עם הזמן שלי? אדוני, תתחיל לדבר. אף אחד לא יפריע לך, תאמין לי. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, אדוני ראש הממשלה, רבותי השרים הנכבדים, רבותי חברי חברי הכנסת, מדינת ישראל עכשיו נמצאת מול שלושה משברים קשים: משבר חברתי, משבר מדיני ועכשיו גם הגענו למשבר חוקתי, אני רוצה למקד את הדברים שלי במשבר החוקתי. דיברנו כאן הרבה, בכנסת הזאת, על המשבר החברתי: עשרות אלפי זוגות צעירים שמשוועים לדירה, והחלום הזה רק הולך ומתרחק מהם והממשלה הזאת לא עושה דבר, למעט מסיבות עיתונאים כאן ומסיבות עיתונאים במשרד ראש הממשלה, הקמה או ייזום של חוקים שמתמסמסים פה בכנסת בגלל שהם בלתי סבירים ובלתי הגיוניים, משבר במערכת הבריאות כבר 100 ימים, וראש הממשלה ממשיך להתעלם ממנו, משבר במערכת החינוך הממלכתית, שממשיכה לדשדש ולדשדש, וראש הממשלה ממשיך להיות חסר אונים אל מולו, משק שלם שסובל מחוסר תחרותיות כמעט בכל אחד מהענפים שלו, וראש ממשלה זחוח שמתעלם מזה. בתחום המדיני אנחנו גם עכשיו נמצאים בהיפוך תפקידים היסטורי. אתה דווקא מתעניין בהיסטוריה, אדוני ראש הממשלה. יוחנן פלסנר, אין משהו טוב? אדוני היושב-ראש, יש לנו כאן הזדמנות לחשוף בפני ראש הממשלה את הדברים שדורשים תיקון, כי כנראה בבועה שהוא נמצא בתוכה כולם מספרים לו כמה הכול בסדר והכול טוב. אז הגיע הזמן שהוא יגיע לכנסת וישמע את האמת.

משבר מדיני קשה, ואתה, שאוהב היסטוריה, יכול אולי ללמוד על כך שיש היפוך תפקידים היסטורי בינינו לבין הפלסטינים, היפוך תפקידים בזה שהציונות המעשית התאפיינה בכך שהיא ידעה לבנות, היא ידעה לעשות, לא להכריז הכרזות גדולות. מי היום בונה מלמטה למעלה? הפלסטינים.

הם הבינו שבמקום לעסוק באלימות, ואני מדבר על הרשות הפלסטינית, כדאי להם לבנות את מוסדות המדינה שלהם, והם למדו מאתנו והם עושים את זה. ובמקביל למה שהיה אז הציונות המדינית, שאנחנו הבנו שצריך להגיע להישגים במוסדות הבין-לאומיים, הם עושים את זה. ולראיה, ספטמבר מתקרב, וספטמבר זה לא רק באו"ם וזה לא רק בספטמבר, זה בשורה של ארגונים בין-לאומיים, קריסה של חזית אחר חזית בזירה הבין-לאומית. יש לנו ראש ממשלה שמגיב רק בזה שהוא מאשים, מסית, מדיח, מתלונן. אדוני ראש הממשלה, בכיינות מדינית היא לא תוכנית מדינית. צריך לשנות את המציאות, חבר הכנסת דני דנון.

צריך לשנות את המציאות המדינית. לא, אתה תשיב לו. יש לך שבע דקות. אל תפריע לו.

צריך לשנות את המציאות המדינית ולא להתבכיין לגביה.

אזרחי ישראל לא בחרו בך כדי שתתבכיין. אבל, אדוני ראש הממשלה, עכשיו, אנחנו גם נמצאים על ספו של משבר חוקתי. דרך אגב, משבר חוקתי מיותר לגמרי, משבר חוקתי שנובע רק מהחולשה שלך, מחוסר היכולת שלך להשליט את מרותך על הספסלים האחוריים במפלגה שלך. כל אחד עסוק בפריימריס האישיים שלו אל מול עשרות המתפקדים הקיצוניים בליכוד, ואתה לא מסוגל, משבר חוקתי,

אתה מזלזל בזה.

ראש הממשלה נתניהו של עשר דקות לחצות ביום לפני ההצבעה על חוק החרם שחרר הודעה, לשכתך שחררה הודעה שלא תהיה הצבעה על חוק החרם, כי זה יגרום לנו נזק מדיני. ראש הממשלה של עשר דקות אחרי חצות, זה אפילו היה כתוב בביטאון שלך, ראש הממשלה בעשר דקות אחרי חצות כבר הודיע שאין משבר מדיני אלא עכשיו הוא הפך כבר לביבי אחר. במקום ביבי-חו"ל הוא הפך לביבי-יש"ע. במקום ביבי-חו"ל, שחשוב לו הקוורטט וחשובה לו הדמוקרטיה הישראלית, והוא מתפאר בדמוקרטיה הישראלית, הוא הפך לביבי-יש"ע, נציגם של לובי המתנחלים הקיצונים בכנסת, וכך אתה נוהג.

הליכוד שקרא לעצמו מפלגה ליברלית לאומית, וראש הממשלה בגין נטע את יסודות הדמוקרטיה הישראלית גם בנאומים וגם במעשים, הפך להיות ראש ממשלה מסית ומדיח, ראש ממשלה פלגן וסכסכן. זה מה שהפכת להיות. אדוני ראש הממשלה, הפופוליזם הזה לא נעצר רק בהצעה הזאת של חוק החרם, שעליה כבר הבנו שישראל ביתנו ואתה מנהלים עכשיו תחרות מי יותר פופוליסט ומי פחות רציני. אבל, אדוני ראש הממשלה, זה לא נעצר רק בזה. בשבוע הבא מביאים לכאן הצעות נוספות: הקמת ועדות חקירה. ועדות החקירה האלה זה כבר ועדות שהתוצאה שלהן ידועה מראש, כי ביום ראשון ועדת השרים בממשלה שלך כבר דנה בהצעות כיצד להגביל את המימון של ועדות החקירה הללו. ההצעות האלה, אני רוצה לעדכן אותך שהן הצעות שנדונות במקומות שבהם מפירים זכויות אזרח

אני אומר בדיוק, וכמו אפגניסטן. משם לקוחים הרעיונות האלה, הרעיונות שאתה ומקורביך מקדמים. בוא ונראה אותך פעם אומר לא. אדוני ראש הממשלה, סודן זה לא כאן. סודן זה לא כאן.

ביבי-חו"ל אני מדבר, ולא ביבי-יש"ע, ביבי-חו"ל התרברב רק לפני חודש בקונגרס על כך שאנחנו דמוקרטיה, איך אתה אמרת את זה? ואני מצטט, אני מציע, בדרך כלל

יש כאן צנזורה גם במליאת הכנסת? איזו צורה של זלזול בדיבור. אני מציע שפחות, סליחה, אדוני היושב-ראש, אדוני

אני אומר לך את זה.

תחזיר לי את הדקות, אני מחזיר לך את מה שאתה רוצה.

אל תצעק עלי, אין צנזורה בכנסת הזאת. ותנמיך את הקול שלך.

אתה גם עלי רוצה לצעוק? סליחה, אתה עכשיו עושה צנזורה למלים שלי? אני לא עושה לך צנזורה. אני חושב שתדבר,

אז, בוא, אני מכבד את ההערה.

זה מוריד אותנו לאיזושהי רמה, הנמוכה ביותר שיכולה להיות. אדוני היושב-ראש, ציפי לבני,

אני מכבד את ההערה שלך. ביבי-חו"ל,

אדוני היושב-ראש, אני מכבד את ההערה שלך,

ואני אומר: אני מכבד את ראש הממשלה הרבה יותר מאשר הוא מכבד את הדמוקרטיה הישראלית. הזלזול הגדול הוא של ראש הממשלה בבית הזה. הדבר המצחיק הוא שביבי-חו"ל, כשהוא נמצא בארצות-הברית, מתפאר בדמוקרטיה הזאת. ואני מצטט מאתר משרד ראש הממשלה, מנאומו של ראש הממשלה בקונגרס: "אנו ניצבים יחד כדי להגן על הדמוקרטיה", אמרת לחברינו, לידידי ישראל בקונגרס, בנאום,

אני נעמד מאחוריו, נעמד מאחורי המלים האלה. אתה דיברת שם על "נתיב החירות": "נתיב זה אינו נסלל רק על-ידי קיום בחירות. הוא נסלל כשממשלות מאפשרות הפגנות בכיכר העיר, כשמגבלות מוטלות על כוחם של השליטים". מגבלות, אדוני ראש הממשלה. שמעת את חבריך מדברים על בית-המשפט העליון? כששופטים כפופים לחוקים ולא לבני-אדם.

עכשיו מקדמים חוקים שפוגעים בבית-המשפט, שרוצים להביא שופטים לשימוע לכאן. זה מה שאתה עושה לדמוקרטיה הישראלית, אדוני ראש הממשלה. מילא זה היה רק אתה, אני הוספתי לך דקה אחרי דקה. אז, תסיים, משפט אחרון. הדמוקרטיה הישראלית, שביבי-חו"ל כל כך מתפאר בה, ביבי-יש"ע, שלא מסוגל לעמוד מול בעלי בריתו כאן, פשוט נותן לרמוס אותה, מאפשר להשתיק ישראלים בהפחדה. אדוני ראש הממשלה, אם אתה מאפשר את ההשתקה הזאת, אם אתה מאפשר את הדיכוי של החברה האזרחית, אתה לא מכיר את העם הזה, אתה לא יודע איפה אתה חי. העם הזה לא יאפשר לך לרמוס את הזכויות הבסיסיות שלו. ואגב, אני מקווה שעד השבוע הבא, אם עליך כבר ויתרנו, תודה. אדוני היושב-ראש, לקחת לי גם את הזמן וגם ביקשתי את הזמן שהמפלגה, נתתי לך דקה אחרי דקה שלא לקחתי זמן, אז אני מבקש, משפט אחרון ולסיים. אדוני ראש הממשלה, עליך אנחנו כבר לא כל כך בונים, כי ההססנות שלך, עוד קראתי אצל ורטר ב"הארץ", שבבוקר שלחת את צביקה האוזר כדי שיתחנן ליושב-ראש, שאולי הוא יסיר את הכתם הזה. האחריות היא שלך, לא של אף אחד אחר.

אתה המבוגר האחראי, ועכשיו אני מסיים. יוחנן פלסנר, אל תנצל את המצב. אני הוספתי לך דקה, אחרי שדקה לא לקחתי זמן. אל תנצל את זה. סיים ורד מהדוכן. אל תיתן לי להוריד אותך, כי אני אוריד אותך מהדוכן. סיים, המשפט האחרון שלך.

אדוני ראש הממשלה, אם הממשלה הזאת תחליט להילחם בדמוקרטיה, הדמוקרטיה הישראלית תילחם בממשלה הזאת, והיא תנצח. תודה לחבר הכנסת יוחנן פלסנר. אחרון הדוברים, חבר הכנסת דני דנון.

על זה נאמר: חכמים היזהרו בדבריכם, שמא תחובו חובת גלות, ויהיה שם שמים מתחלל על-ידכם.

אמרתי את מה שאני צריך. אדוני היושב-ראש,

אדוני ראש הממשלה, חברי השרים, חברי חברי הכנסת, אני קצת מבולבל, כי אני רואה מושגים שהאופוזיציה משתמשת בהם היום, ואני חושב שיש פה בלבול רב. שמעתי את חבר הכנסת פלסנר מדבר על בכיינות. קודם כול, בכיינות שייכת ליו"ר האופוזיציה, שכל היום אומרת: לקחו לי, שתו לי, אמרו לי, לא נתנו לי, והמשפט האחרון: לא הספקתי. לא הספקתי לעשות שלום. אם רק הייתי עוד קצת זמן שם, במשרד החוץ, יחד עם ראש הממשלה אולמרט, הייתי מביאה שלום. אז, גברתי יושבת-ראש האופוזיציה,

וטוב שכך, כי הציבור בישראל שלח אותך לאופוזיציה, והוא אמר לך: אל תספיקי. הטעויות שעשיתם, אנחנו מתקנים כל יום. אתמול ציינו חמש שנים למלחמת לבנון. צריך לחזור ולקרוא את דוח-וינוגרד ולדעת מה זו המלה "זיגזג", כי מאשימים את ראש הממשלה בזיגזג. תקראו את דוח-וינוגרד ותראו מה זאת הנהגה מזגזגת: הנהגה שמחליטה להיכנס למלחמה ולא להמשיך בה, לשלוח את החיילים ולעצור. את זה לא אומר חבר ליכוד, את זה אומר השופט וינוגרד בדוח חמור מאוד על התנהלות ממשלת קדימה במלחמת לבנון, התנהגות רשלנית, אפשר לומר התנהגות פושעת. והמושג החדש, של חוק החרם. תראו איזה זיגזג מדהים. זיגזג מהסרטים. חוק נגד החרם. נכון, חוק נגד אלה שמחרימים. באו אנשי קדימה, חתמו על החוק. כמו כל חבר כנסת, אדוני היושב-ראש, אתה מקבל הצעת חוק, אתה קורא אותה, אתה מזדהה עם הערכים שהיא משקפת, אתה מסכים לה, חותם עליה. היו חברי וחברות כנסת, אפשר לבדוק את זה, אדוני השר, החברים שחתמו על החוק, והיו גאים להיות חלק מהמחוקקים, כי ההצעה היא הצעה ציונית, ואומרת בצורה פשוטה: מי שמחרים את אנשי אריאל, שלא יקבל תמיכות ממשרדי ממשלה, ומי שפוגע בציבור מסוים, אפשר לתבוע אותו. והחרם הזה,

חברי חברי הכנסת הערבים במליאה, אם מישהו היה מעז עכשיו להכריז על חרם נגד תושבי הגליל הערבים, לא לרכוש מוצרים מהם, מה אז אתם הייתם אומרים? מה אז היה אומר פה השמאל בכנסת ישראל על חרם כזה? אבל כשמחרימים יהודים באריאל זה בסדר. היום החוק הזה פשוט מאפשר לאותם אנשים לתבוע את צדקתם ולתבוע פיצוי. אבל בואו נחזור לאופוזיציה, כי הם הביאו אותנו לדיון היום. אותם חברי כנסת שחתמו על החוק, אמרו להם: אסור לכם, תמשכו את החתימה שלכם מהחוק. שמענו את הדעות של סיעת קדימה על החוק. אבל תראו מה קרה היום בסיעת קדימה, היום הטילו חרם בקדימה בגלל חוק החרם. על זה חברי כנסת שלא היו במליאה, סיעת קדימה עושה חרם על מחרימי חוק החרם. זה קצת מסובך, אבל זאת האמת. וחבר הכנסת שנלר לא נמצא פה באולם, אבל היום החליטו להחרים את חבר הכנסת שנלר, הוא קיבל בוועדות החרם של קדימה עונש,

אני לא יודע איזה מוסד הטיל, אבל בית-הדין הטיל עליו שישה חודשים השעיה מוועדת חוץ וביטחון ושישה חודשים אי-אפשרות להגיש הצעות חוק והצעות לסדר-היום,

חבר הכנסת שנלר, את המכסה שלי אני נותן לך. אתה רוצה להגיש הצעת חוק, אני נותן לך את המכסה שלי, הצעה לסדר-היום, את המכסה שלי. את החרמות האלה, מה עם שריון? את החרמות האלה צריך להפסיק.

חבר הכנסת שנלר, בדיוק דיברתי על החרם שהטילו עליך, וחברת הכנסת יוליה שמאלוב-ברקוביץ, גם עליה הטילו חרם: שלושה חודשים השעיה מוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות. אז כיו"ר הוועדה אני אומר פה על הבמה: אם היא תרצה לבוא ולהצביע, את קולי אתן לה בוועדה, כי אתם לא יכולים לזגזג: מצד אחד, לחתום על חוק החרם, מצד שני, להצביע נגד, לאותם חברי כנסת שיצאו מן האולם. אתם מטילים חרם על חרם. חברי לאופוזיציה, לצערי, אתם לא מבינים את תפקידכם, תפקידכם הוא לבקר את הממשלה בשעת הצורך. אתם מבקרים את הממשלה על כל דבר. אולי עמרי כספי, יהיה לו משחק לא טוב בסקרמנטו, תאשימו את ראש הממשלה נתניהו. אם מזג האוויר יהיה חם מדי, תאשימו את ראש הממשלה נתניהו. תבחרו את הקרבות, כלל ראשון, ותתמקדו בהם, אבל אתם על כל דבר, על כל מעשה שקורה. הקימו מדינה בדרום-סודן. שכחתם להאשים את ראש הממשלה? אולי תאשימו אותו שהוקמה עכשיו מדינה בדרום-סודן. תבחרו את הקרבות שאתם רוצים, זה הסיכוי היחיד שלכם אי-פעם לחזור לשלטון. אבל יש לי תחושה, אדוני היושב-ראש, שציפי לבני מתרגלת לתפקידה כיו"ר האופוזיציה. הגדרנו את התפקיד בחוק, יש מעמד, יש כבוד, יש עוזרים, יש תנאים. יש לי תחושת בטן שנוח לה במקום הזה של יו"ר אופוזיציה, אין שם אחריות, לא צריך לקבל החלטות, צריך לבוא פעם במספר שבועות לכנסת, כמו שאמר חבר הכנסת פלסנר, להתבכיין, שם ההתבכיינות האמיתית, וזה דבר שהוא נוח. ואני אומר לחברי, חברי הכנסת מקדימה, אני מבין את התסכול שלכם: מצד אחד, אני רואה ולא מבין את רשימת המצטרפים לקדימה מדי שבוע, כל שבוע איזה כוכב עליון, ואני שואל את עצמי, אותם אנשים לא קוראים סקרים? הם לא מבינים מה קורה? וגם איפה הם יהיו? רשימה חלקית: גלעד שרון, שיבוא לאחר מכן מנשה רז, יעקב פרי, דן חלוץ, סקסולוגית, אסטרולוגית. איפה הם ישבו בדיוק? איפה יהיה מקום? את מי הם יחליפו פה בכנסת?

הם לא ישבו אצלנו. את אותם אסטרולוגים וסקסולוגים, אנחנו לא רוצים אותם בליכוד, והם לא ייבחרו בליכוד. אני אומר, תתמקדו באופוזיציה אמיתית, אל תיתנו ואל תיגררו אחרי השמאל ההזוי, כי מה שקורה היום, השמאל הקיצוני במדינת ישראל, במקום לשכנע את הציבור בצדקת דרכו בדרכים דמוקרטיות, אדוני היושב-ראש, אתה הסתובבת בכל הארץ. במקום לנסוע לעפולה וחדרה וקריית-מוצקין, ולשכנע בצדקת דרכם, השמאל הקיצוני הבין שיותר קל לנסוע לאוסלו, יותר נעים להתקבל בבירות אירופה, ושם להוציא את דיבתה של מדינת ישראל. לכן הפעילות שלנו גם בחוק נגד המחרימים, גם בוועדות החקירה הפרלמנטריות, היא באה ואומרת לאנשי השמאל: אל תרימו ידיים. חבר הכנסת ניצן הורוביץ, אל תתייאש מהציבור בישראל. לכו לשכנע אותו בצדקת דרככם, למרות שיותר קל לשכנע אנשים באיחוד האירופי, אנשים בקונגרסים השונים, אבל זה לא הקרב שלכם. לסיום אני רוצה לומר לראש הממשלה, אני מתנצל בפניך שמבזבזים את זמנך כל פעם מחדש בריטואל של 40 החתימות: באים, מתבכיינים, מגדפים. בסופו של יום הליכוד ימשיך להוביל, ימשיך לשמור על האינטרסים הכלכליים של מדינת ישראל, ימשיך לשמור על האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל, בשביל זה נבחרנו, ואני רק מקווה שסיעת קדימה, אם היא תרצה לחזור להובלה, תדע למקד את הקרבות שלה, ולהבין, אדוני היושב-ראש, שעם כל הנוחות של תפקיד יו"ר האופוזיציה, הרצון שלהם אמור להיות אחר.

אני מאוד מודה לך. תם הדיון ואני מזמין את ראש ממשלת ישראל לבוא ולענות, לפי בקשתם של 40 החותמים, את דברה של הממשלה ואת דברו מעל במת הכנסת. אדוני ראש הממשלה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, לא התראינו 21 יום. מי כמוכם, באופוזיציה, יודעים איך הזמן עובר מהר כשנהנים, בוודאי עובר מהר כשעושים. טוב שאתה נהנה. כבר שנתיים עברו כך שאנחנו עושים, והשנים יעברו גם כך. עם ישראל לא כל כך, לא, לא, חבר הכנסת חנין. לא, לא, אם אדוני, לפני שאתייחס לנושא החם, ואני מתכוון להתייחס אליו בפירוט, היית צריך להתייחס לפני ההצבעה, לא אחרי.

רבותי, ראש הממשלה הוזמן על-ידכם, אני מדבר ל-40 החותמים, כדי להביע את דעתו, לא לשמוע את זעקותיכם וצעקותיכם. כל אחד שהיה צריך לומר, אמר. לא תהיה סובלנות בעניין זכותו של ראש הממשלה, כמו חובתו לענות על הדברים שלפיהם נתבקש לבוא הנה. הוא ישב כאן כל הזמן, לא כל ה-40 היו פה, גם לא עשרה מה-40. ועכשיו ראש הממשלה עונה, ואחריו תעלה ראש האופוזיציה על-פי החוק ותאמר, ואיש לא יפריע, לא לה ולא לו. לפני שאתייחס לנושא המרכזי שהעלו כאן כמה וכמה דוברים, ועוד נושא שהעלה פה אחד מחברי הכנסת, אני צריך כמה דקות קצרות מאוד מזמנכם, וגם זה יעבור מהר. כמנהגי, אם הוא יתגרה, הוא יצליח. אני מדווח לכם, ואני יודע שאתם אוהבים לשמוע בנחת, ברגיעה, את פעולות הממשלה ב-21 היום שעברו. ובכן, הנה כמה מן הדברים שעשינו. אני מדגיש "כמה", כי נעשו הרבה פעולות נוספות.

העברנו את חוק הווד"לים בממשלה ובקריאה ראשונה בכנסת.

חבר הכנסת בר-און, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. שנית, אנחנו הרחבנו מתן רפואת שיניים חינם לילדים עד גיל עשר, שלישית, הארכנו את שעון הקיץ, רביעית, השקנו תוכנית לניקוי נחל קישון שמזוהם מזה שנים, חמישית, העברנו תוכנית לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים, שישית, פתרנו את בעיית המתנ"ס והספרייה בקריית-שמונה, עד אתמול לא נפתר.

חבר הכנסת בר-און, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. הוא העיר הערה. שביעית, אנחנו נדרשנו בזמן הזה, יש לנו מדיניות כללית להגן על גבולות המדינה ועל ביטחונה ביבשה, באוויר ובים. אנחנו נדרשנו לזה. ביבשה, במטס. עוד בדיון הקודם, אתם זוכרים שבלמנו את הניסיון לחדירה, הניסיון הסורי-פלסטיני לחדירה דרך רמת-הגולן. באוויר, עצרנו את משט הפרובוקציה. אני רוצה להודות לכל חלקי הממשלה, גם לאנשי משרד החוץ. חבר הכנסת אילן גילאון, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. איך אפשר לשוט באוויר,

זה בניגוד לחוקי הטבע. מטס. אמרתי מטס הפרובוקציה. ובים, טיפלנו במשט הפרובוקציה הנוכחי. גם ההיסטריה שלכם. לא היסטריה. פעלנו בשיטות מדיניות. אנחנו הידקנו, ביוזמתי, את היחסים עם יוון בשנה האחרונה, זה נושא הרבה מאוד פירות. המצאת משבר כדי לפתור אותו. ואנחנו ממשיכים את הידוק היחסים לא רק עם יוון, גם עם בולגריה, שם הייתי עכשיו, ועם רומניה, שהייתי עכשיו בה, וגם עם מדינות אחרות. בהקשר הזה אני רוצה לומר ששוחחתי אתמול עם נשיא קפריסין והבעתי כמובן את צערנו, בשם כל אזרחי ישראל, אני בטוח כל חברי הכנסת, על הטרגדיה שהתרחשה שם. הנחיתי לשלוח 12 גנרטורים, הם יוצאים בספינה ונדמה לי שהערב הם יגיעו לקפריסין, לעזור להם. אני מזכיר לכם שקפריסין תמכה בנו בזמן השרפה בכרמל. היא התנדבה מייד לשלוח, והיא אכן שלחה, מטוס כיבוי ומסוק כיבוי. אני חושב שכולכם בוודאי מצטרפים למאמץ שאנחנו עושים לסייע עכשיו לקפריסין בשעתה הקשה.

לגבי פנייתך, חבר הכנסת חנא סוייד: לא הייתי מודע לבעיה המיוחדת שהחוק המוצע, חוק הווד"לים, שראיתי שהוא זוכה בסך הכול לתמיכה רחבה בבית, לא הייתי מודע לבעיה שזה עושה למגזר הערבי. הנחיתי עכשיו את מנכ"ל משרדי, וניגש אלי גם כרמל שאמה, יושב-ראש הוועדה, לראות כיצד מוצאים פתרון לבעיה הזאת. אין כאן שום כוונה לפגוע בכם. זה פשוט תולדה של הקריטריונים שנקבעו שם.

כיצד ניתן לפתור את הדבר. העניין שלנו הוא לקדם בנייה בכל הארץ, בכל המגזרים. זו בעיה של חוסר רצינות בעבודת המטה. חבר הכנסת פלסנר. היה צריך לחשוב קודם. חבר הכנסת מולה, אני ראיתי. אין לך קריאות ביניים.

מה, הכול מתוכנן, אין ערך לדיונים בוועדות?

אי-אפשר בכל דבר לבוא עם ביקורת. עכשיו, כיוון שבאתם בביקורת בעניין החוק לאיסור הטלת החרם, אני שמעתי את ההתקפות,

אני חייב להגיד, של חברי האופוזיציה, בייחוד מקדימה. איפה היית בהצבעה?

ואני חייב לשאול אתכם שאלה. למה זגזגת, אתם יזמתם את החוק.

חבר הכנסת מולה, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. אתם, חברים מרכזיים בקדימה.

חבר הכנסת פלסנר, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. שיניתם אותו.

חברת הכנסת זוארץ, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

לא כל חברי קדימה תמכו בחוק,

למשל, יושבת-ראש סיעת קדימה, נכון. מיוזמי החוק, דליה איציק, למשל, יואל חסון,

למשל רוחמה אברהם-בלילא, למשל, מגלי והבה, למשל, צחי הנגבי, נכון. אלה חברי קדימה. אני יודע שהם ייצגו רבים אחרים, יש הבדל בין הצעה לבין,

חברת הכנסת זוארץ, אני קורא לך לסדר. לי או לרוחמה?

נצטרך להרגיע אותם הרבה יותר. היא עוד פעם. רבותי, יש קריאות ביניים, אני אהיה סובלני. אתם לא קוראים קריאות ביניים. קודם כול אנחנו מסכימים שאף אחד לא זייף את החתימות,

זה שלכם. חבר הכנסת פלסנר, אני מזהיר אותך. אין ספק בזה. עכשיו, הנה הצעת החוק המקורית, ואיפה בנימין נתניהו, שאחר כך שונתה. הנה הצעת החוק המקורית. חבר הכנסת מולה, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. כי אני מנסה להבין באמת, שאלה שעלתה פה, מדוע חברי הכנסת של קדימה, שתמכו בחוק המקורי, בהצעת החוק המקורית, החליטו להתנגד לו בהצעת החוק הסופית. אולי,

אולי הצעת החוק היתה יותר רכה,

אז אני רוצה להראות לכם מה כללה הצעת החוק המקורית, שעליה היו חתומים יושבת-ראש סיעת קדימה דליה איציק וארבעה מחבריה. היא כללה, זה מעניין, חשוב לראות את זה, קודם כול היא כללה את יו"ש.

היא כללה את סעיף 4, סעיף על העוולה האזרחית, שהיום יוצא קצפכם עליו.

בחתימתך.

שלישית, היא כללה, אבל אני לא ברחתי כמוך. היא כללה את סעיף 4, איסור פלילי. לא עוולה אזרחית, איסור פלילי. אבל אני לא ברחתי כמוך ואני לא סכסכתי בין ישראלים.

מי שיפריע ליושב-ראש האופוזיציה והוא יהיה יושב-ראש סיעת הליכוד, אני לא אעיר לו אף הערה. הוא פונה אלי, אדוני. רביעית,

קיבלת משימה, רבותי, כל שאר חברי הכנסת אני מבקש מהם להתנהג בהתאם להיותם חברי כנסת, אשר 40 מהם הזמינו את ראש הממשלה על מנת לשמוע את דבריו. אדוני היושב-ראש, אין צורך בהערות. שכני וחברי השר בגין, אין צורך,

לך יש זכות להפריע, רק אני אקרא אותך לסדר.

כי אני קורא להם. חבר הכנסת שאמה-הכהן, תבחן אותי, אני אסביר לך מאיפה הסמכות שלי. אני גם קורא להם לסדר.

ההצעה מתועבת בשתי הגרסאות, חברת הכנסת זהבה גלאון. חברת הכנסת זהבה גלאון, דיבר ניצן הורוביץ, ראש הממשלה עונה לו. את מינית את הורוביץ לדבר בשמך.

החוק המקורי כלל את יו"ש, כלל עוולה אזרחית, כלל, זה לא יאומן, איסור פלילי, והוא כלל את סעיפים 5, 6 ו-8, שעוסקים באנשים שאינם אזרחים או תושבים של מדינת ישראל, בחרם שהוטל על-ידי ישות מדינית זרה. יש בזה כל מיני השלכות בין-לאומיות, מדיניות. ובכן, זו היתה הצעת החוק המקורית, שתמכו בה חמישה חברים מכובדים בקדימה.

ומה שקרה, חברת הכנסת זוארץ נקראת בפעם השנייה. אני מזהיר אותך, לא אקרא אותך יותר לסדר,

ומה שקרה, רק עכשיו היא הגיעה.

הם מתרעמים כי זה לא נוח, כי השאלה היא למה הם שינו את עמדתם. לא כי החוק הרך נעשה קשה. אולי כי החוק הקשה נעשה רך, זה אנחנו יודעים שלא. אתם יזמתם, מותר לשנות עמדה, אבל לברוח?

החוק רוכך גם בכנסת, והחוק רוכך, למשל, הסעיפים הללו,

6 ו-8, איך לך מושג על מה אתה מדבר.

כלומר, אין לך מושג. הצבעת, האמת הפשוטה,

חבר הכנסת מולה, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה.

אתם תמכתם ואתם קידמתם את החוק,

ואז למה שיניתם את הצבעתכם? פשוט מאוד, כי היה לחץ, ואתם, חברי הכנסת בקדימה, התקפלתם תחת הלחץ.

חבר הכנסת פלסנר, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה.

חבר הכנסת בר-און.

אל תקרא לי.

החוק לא מוצא חן בעיניהם, זה אני מבין. לא, זה רוכך במכבסה של הקואליציה. כבוד השר ארדן, התלמוד אומר: הכול לפי המבייש והמתבייש. החוק אינו מוצא חן בעיניכם, זה אני מבין, יש לכם דרך פשוטה להתמודד אתו: תתווכחו, טוב שאתה מתמחה בחוק הזה. תשכנעו, תפעלו, תגייסו רוב בכנסת, זו השיטה הדמוקרטית במדינת ישראל.

אתם מנצלים את זכות הרוב, לא בוחרים לכבד חוקים שאוהבים ולא לכבד חוקים שלא אוהבים, דמוקרטיה זה גם, חבר הכנסת חנין, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. דמוקרטיה זה כיבוד הכללים, ואינך מבין זאת. להיפך. במקרה קיצוני, כשכלו כל הקצים, במה שאתה לא מצליח לעשות כאן, יש לך מוצא נוסף: אתה יכול לערער לבית-המשפט העליון, גם אותו אתם רוצים, אותו אתם רוצים, ואנחנו מכבדים, חבר הכנסת. אנחנו נכבד את בית-המשפט העליון. גם אותו אתה רוצה לחסל. אני אומר את זה לחברי באופוזיציה ואני אומר את זה גם לחברי בקואליציה: אנחנו נכבד את בית-המשפט העליון, אנחנו גם נגן על בית-המשפט העליון. אלקין שמע על זה?

בהצעות חוק של יריב לוין ואלקין? אחרי שתסרסו אותו, תכבדו אותו. עכשיו, אני רוצה שלא תתבלבלו. אני אישרתי את החוק. אם לא הייתי מאשר אותו, הוא לא היה מגיע הנה והוא גם לא היה עובר פה. הוא לא היה עובר. בושה וחרפה, זה לא מוסיף לך כבוד, ראש הממשלה. הוא לא היה עובר. אמר את זה בצדק דני בן-סימון, צודק. למה אישרתי את החוק? אתה מתגאה, בושה וחרפה.

קודם כול, אני נגד חרמות. אני נגד חרמות שמכוונים נגד מדינת ישראל בכלל ואני נגד חרמות שמכוונים לקבוצות של אזרחי ישראל. אני נגד חרמות על ערבים, אני נגד חרמות על חרדים, אני נגד חרמות על,

חברת הכנסת זוארץ, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. להוציא אותה. להוציא אותה.

נא לצאת, להוציא אותה. להוציא אותה. חברת הכנסת, את רוצה שאני, (חברת הכנסת אורית זוארץ יוצאת מאולם

אחים שגרים פה, מרחק של דקות נסיעה, במעלה-אדומים או בגוש-עציון או באריאל, קצת יותר זמן נסיעה, ה"קוטג'" יש לכם ויכוח, אתם רוצים לקפל את אריאל, אתם רוצים לקפל את גוש-עציון, אתם רוצים לקפל את מעלה-אדומים, תלכו לכנסת, תשכנעו, תקימו ממשלה שתפעל ברוח הזו. אתם יכולים גם להתנגד לזה, אתם יכולים גם לדבר נגד זה, אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים, אבל לפגוע במשפחות, לפגוע בילדים שנמצאים באריאל או במעלה-אדומים או בגוש-עציון, או ב אדוני ראש הממשלה. בעיני זה לא צעד לגיטימי. זה לא צעד לגיטימי. אגיד לכם יותר מזה: לבוא אחר כך, אלה שקוראים לחרמות האלה נגד אזרחי ישראל, ולהגיד שממשלת ישראל ומדינת ישראל צריכות לממן אותם, זה דבר אבסורדי.

לא רק זה: המוחרמים, בכספי המסים שלהם, צריכים לממן את המחרימים. זה אבסורד מוחלט, אין לזה שום היגיון. והחוק מטפל בשני הדברים האלה, ובצדק, בדין הוא מטפל בהם,

בגלל זה תמכתם, חבר הכנסת דב חנין. לפני שהתחיל הלחץ הגדול. פעם אחרונה שאני מעיר לך. פעם הבאה אתה, אז לכן, יש טעמים טובים. יש לכם ויכוח על העוולה האזרחית, מעניין שלא היה לכם בחוק,

בתחילת הדרך הלכתם הרבה יותר רחוק. אבל יש לכם טענות בדבר הזה? יש לכם כל האמצעים הדמוקרטיים בכנסת, בוויכוח, בחקיקה נוספת,

כשכלו כל הקצים, בבית-המשפט העליון,

חבר הכנסת, יש לכם כל היכולות הדמוקרטיות. אם אתם מתווכחים אם החוק צריך לזוז כמה מטרים לכאן או כמה מטרים לכאן, מדינת ישראל, יש לה האמצעים המלאים, ודאי אין לה יכולת ואין לה רצון, לא בכנסת, למנוע ממישהו לדבר ולהגיד את זה. אומרים את זה, אין כאן שום בעיה לדבר. יש ועדת

וכאן באה, חבר הכנסת טיבייב,

אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

שאלתם ב-40 חתימות, הוא עונה. הוא עונה, הוא עונה מה שהוא רוצה. אם זה כל כך

אתם תלמדו את חוקי המשחק. יכול להיות ויכוח לגיטימי, את כללי המשחק. מספיק, מספיק. זהבה, האחרונה שהייתי רוצה לשמוע, ממך.

האחרונה שהייתי רוצה לשמוע, ממך, בנושא הזה. אם תרצי אני אגיד לך אחר כך.

בבקשה, אדוני, אתגרת אותי. הוא פנה אלייך, בבקשה. אני אגיד לך.

לפנות באופן אישי, כי אז היא יכולה לענות. תראו, יכול להיות ויכוח לגיטימי נגד או בשאלת העוולה האזרחית. יכול להיות ויכוח לגיטימי גם בנושא של יהודה ושומרון, של היישובים שלנו, תודה רבה. ויש גם תהליך דמוקרטי לגיטימי במדינת ישראל להכריע בנושאים האלה. אבל מה שאיננו לגיטימי הוא להטיל דופי בדמוקרטיה הישראלית בגלל הוויכוח הזה. אתה הורס, אתם מטילים דופי. כי מה לוקחים כאן? לוקחים כאן את הוויכוח הזה, שהוא חלק מהדמוקרטיה שלנו, ומנפחים את זה, ואומרים כאן שמדינת ישראל איננה דמוקרטית,

אני לא יודע איזה חלק שלה, היא מדינה אחרת. מדינת ישראל היא לא דמוקרטית. אתם מכירים את שיח' ראאד סלאח? הוא מסתובב חופשי, הוא מדבר כרצונו בכל מקום. שיח' ראאד סלאח,

פשוט גירשו אותו משם. מה יש, בריטניה היא לא מדינה דמוקרטית? היא אם כל הדמוקרטיות. מדינת ישראל היא לא דמוקרטית. עלתה פה חברת כנסת, רק עכשיו, עלתה פה חברת כנסת, חברת פרלמנט שמשתתפת במשט פרובוקציה, משט הומניטרי למען שלום, נגד מצור. במאבק נגד הכיבוש, חבר הכנסת זחאלקה. שנועד לפרוץ, סגר ימי ביטחוני של מדינת ישראל, זה פשע,

כשעל סיפון הספינה הזאת חיילי צה"ל כמעט נטבחים,

פשעים נקבעים על-ידי בית-המשפט. שמעתי, אבל היא לא אמרה מה שאתה חושב. חברת הכנסת זועבי, מיצית את זכותך לקריאת ביניים. חבר הכנסת דנון. חברת הכנסת הזאת, את צריכה להודות, היא צריכה להודות על כך שהיא חברת כנסת,

שהיא חברת פרלמנט בפרלמנט הישראלי ולא בפרלמנט הסורי,

ולא בפרלמנטים אחרים באזור. חברת הכנסת זועבי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. את תשתקי. חבר הכנסת עפו אגבאריה. תלכי לרמאללה. תודה רבה. אני לא מייצגת אותך, אני מייצגת את העם שלי.

אתה יכול רק להרשות לה מטעמך לצאת מפה. אתה לא יכול להכניס אותה למקום אחר.

חברת הכנסת זועבי אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. את יכולה לעשות מה שאת רוצה אבל את לא רוצה לשמוע ביקורת מטעם כל חבר כנסת. ראש הממשלה חייב להיות חבר כנסת, ואם את לא מסוגלת לשמוע ביקורת מצד הדמוקרטיה, ביכולת של כל אחד מחברי הכנסת לומר, את תצאי החוצה פשוט. אדוני, בדמוקרטיה הישראלית ראאד סלאח מסתובב חופשי. בדמוקרטיה הישראלית, חבר הכנסת זחאלקה. חבר הכנסת זחאלקה, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. תרסן את עצמך. אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. צא בחוץ. גם לירדן לא הסכימו שייכנס. חבר הכנסת איוב קרא, מספיק, מה קרה? אני אומר, זה היה יכול להיות משעשע, ההתקפות על הדמוקרטיה הישראלית. במדינה הזאת, ראאד סלאח מגורש בבריטניה אבל מסתובב חופשי כאן. במדינה הזאת, חברת כנסת עולה על סיפון של משט פרובוקציה, שכמעט טובחים בו את חיילינו, אבל היא חופשית לצעוק כאן. כאן, חופשית.

עכשיו אני אומר לך שהיא לא היתה יכולה לעשות זאת לא רק בפרלמנטים של סוריה ושל אירן. כל חבר חופשי לומר מה שהוא רוצה עד שהוא מפריע, היא לא היתה יכולה לעשות זאת בפרלמנטים של מדינות מערביות.

זאת הדמוקרטיה הישראלית. היא דמוקרטיה יוצאת מן הכלל. זה שיש פה ויכוח מסוים על נושא מסוים, לעשות דה-לגיטימציה של מדינת ישראל, להקצין, להגזים, להצטרף להכפשות של המדינה הזאת, זה אחד הדברים החמורים שקורים כאן. אני יכול להגיד לך דבר אחד, תקשיב לאנשי משרד החוץ ביחס לחוק הזה.

אתה אחראי להכפשות האלה.

חבר הכנסת חנין. אני יכול להגיד לך, ויפתח השם את פי האתון, לא מפסיקים פה לדבר. חבר הכנסת נסים זאב. בוקר טוב, אליהו. מעניין שאתה, חבר הכנסת זאב, תמיד אתה מחכה שהכול יהיה שקט ואז אתה זועק. ראש הממשלה מדבר.

צריכים לחפש את האתון. חבר הכנסת זאב, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אדוני, מתנגדי החוק הזה אולי אינם מסכימים אתו, הם אולי אינם אוהבים אותו, הם עשויים לנסות ולמצוא דרכים חוקיות ולגיטימיות להתנגד לו, בראש ובראשונה בכנסת, בתהליך הדמוקרטי שיש כאן. לאזרחים יש גם הזכות לעתור לבתי-המשפט, והחלטות בתי-המשפט מחייבות את כולנו. אבל חוק זה, עד שיתקבל החוק, הוא תולדה של הליך דמוקרטי במדינה דמוקרטית. ולא חוק זה הוא שמכתים את תדמיתה של ישראל ברחבי העולם. מה שמכתים את תדמיתה של ישראל זה אותן,

מתקפות חסרות רסן וחסרות אחריות נגד ניסיון לגיטימי של דמוקרטיה מתגוננת למתוח קו בין מה שמקובל ומה שהוא בלתי מקובל. במקום לתקוף את תומכי החקיקה הזאת, אלה שחרדים לתדמיתה של ישראל, צריכים להתייצב אותם אנשים, אלה שחרדים לתדמיתה של ישראל, מול אזרחים ישראלים שמפיצים עלילות נגד חיילינו בפני ועדות בין-לאומיות, ועדות שעוסקות בציד מכשפות נגד צה"ל. עליהם להתייצב בקול. כשאחת מחברות הבית הזה, שמייצגת מיעוט ערבי שנהנה מזכויות שמהן לא נהנה אף ציבור ערבי אחר במזרח התיכון, כשהיא משתתפת במשט שמטרתו שבירת מצור חוקי, תעמיד אותי לדין. ושמשתתפיו תקפו באלימות את חיילינו,

אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אני מצפה לגינוי שלהם את התנהגות הזאת, חבר הכנסת עפו אגבאריה, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. תעמיד אותי לדין, חברת הכנסת חנין זועבי,

חבר הכנסת הורוביץ, מדיניות הממשלה נתמכת או נשללת על-ידי הכנסת, תעמיד אותי לדין, ועם כל הכבוד לאישיות של כל אחד, נא להוציא אותה מייד. עם כל הכבוד, חבר הכנסת הורוביץ, לאישיותו של כל אחד מחברי הכנסת, הרוב קובע בכנסת. הרוב קבע בכנסת, ברוב של אחד, שהסכם אוסלו יאושר על-ידי הכנסת. לא, לא, אין פה דבר, שהוא אומר: מדיניות הממשלה. נא להוציא מייד את חברת הכנסת זועבי, מייד. תעמיד אותי לדין מול החיילים שלך במשט. מייד, מייד להוציא אותה. כל ההצגות שלה. את מנצלת את הדמוקרטיה. אם את תרימי יד, תוציאו אותה מייד. מייד להוציא אותה. חצופה, איזבל, איזבל. (חברת הכנסת חנין זועבי יוצאת מאולם המליאה.) חבר הכנסת נסים זאב, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. רבותי, נא להירגע. מי שלא יכול להירגע, נא לצאת. אשתו של, חבר הכנסת זאב, אתה הבא אחריו. מתגרה, חבר הכנסת גילאון, חבר הכנסת גילאון, היתה לך הזדמנות ביום שני להביע אי-אמון בממשלה. אם היית משכנע, בוודאי הממשלה היתה נופלת. אין פה, רבותי, יש חוקים גם לדמוקרטיה. לא כל מי שחושב שראש הממשלה לא צודק, הוא צודק. הוא חושב שהוא צודק.

למשל, פעמים רבות לא חושב כמו ראש הממשלה, אני חושב שאני צודק אבל גם הוא חושב שהוא צודק. מספיק, רבותי, מספיק. חבר הכנסת גילאון, יש לי הערכה רבה אליך, אני לא אסבול. בבקשה. אדוני היושב-ראש, נאמר לי שנועם ואביבה שליט נמצאים בקהל. כן, כן, לא רציתי להפריע לאדוני. אתה לא מפריע לי, להיפך. אנחנו מקדמים בברכה את נועם ואביבה שליט, הורי גלעד שליט אשר נמצא עדיין בשבי האויב, או כביכול בשבי האויב, בחטיפת האויב. אנחנו מברכים אותם ומקדמים אותם בברכה בכנסת ישראל. אדוני ראש הממשלה. אני חושב שהרצון המשותף של כולנו והפעולה הבלתי פוסקת, גם אם אינה גלויה תמיד, להוציא ולהחזיר את גלעד בריא ושלם הביתה, מאחדים את כולם כאן, אבל זה מבדל, גם מבדיל, בינינו לבין מדינת ישראל ההומנית, האנושית, לבין המשטרים האפלים שסביבנו. אני חושב שזאת אילוסטרציה נוספת לשוני הגדול בין האופי האמיתי של הדמוקרטיה הישראלית והחברה הישראלית לבין מה שסובב אותנו, ולא רק מה שסובב אותנו, גם במרחב הרבה יותר גדול. לכן, אלה שחרדים, אילוסטרציה שגלעד יחזור הביתה, אדוני ראש הממשלה. זאת האילוסטרציה, חברת הכנסת נינו אבסדזה. כנראה את, בניגוד לאחרים בכנסת, רוצה שגלעד שליט יחזור. ואני מאמין שכל הכנסת רוצה. חברת הכנסת נינו אבסדזה, אם את לא רוצה להתאפק, אז אני אעזור לך. אלה שחרדים לתדמית ישראל בעולם צריכים להתייצב בפני אלה שמנצלים את הזכויות והפריווילגיות שמקנה להם הדמוקרטיה הישראלית כדי להפוך כל פגם באומה הגדולה הזאת למתקפה על עצם זכותה להתקיים. הרי זה מה שעושים מולנו. הם לא מעוניינים רק בשאלת אריאל, הם מעוניינים בשאלת ישראל. כשמגיעים הנה באותו מטס פרובוקציה, חבר הכנסת גילאון, הם לא מדברים על יהודה ושומרון.

כל זה חייב ללכת, להתבטל. יש פה מסע בין-לאומי עצום שבו מערערים על עצם זכותנו להיות כאן ומשתמשים בוויכוח לגיטימי בנושא חשוב, בגבולות בין חופש הביטוי לחופש השיסוי. זה ויכוח גדול,

אבל הוויכוח הלגיטימי הזה, משתמשים בו כדי לעשות דה-לגיטימציה לדמוקרטיה הישראלית המפוארת. ובכן, יש מספיק אנשים שמשמיצים את מדינת ישראל. אז יש לי בקשה אחת מחברי הקואליציה: אל תצטרפו אליהם, גם בלי משים. אל תצטרפו אליהם, אל תיתנו שיוציאו את דיבת הארץ רעה.

הדמוקרטיה הישראלית היא דמוקרטיה למופת. היא תמיד היתה כזו והיא תמיד תישאר כזו. תודה רבה לראש הממשלה. אדוני, אתה מצפצף על הדרוזים? אתה לא מתייחס לדרוזים, מה שאני ביקשתי ממך. תודה רבה, חבר הכנסת מגלי והבה. אני מצפצף עליך. חבר הכנסת מגלי והבה, אמרת את דברך מעל הדוכן. אני מצפצף עליך, חבר הכנסת מגלי והבה. בעשר דקות. שיתבייש, ועם הממשלה שלו ועם הקואליציה שלו.

חבר הכנסת מגלי והבה, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. תקרא לי פעם שלישית, אין לי כבוד לשבת עם ראש ממשלה כזה. תודה רבה, נא לצאת. אין לי כבוד לשבת, אני יוצא בקריאה שלישית. אם אתה אומר לי שאתה יוצא אני לא קורא לך פעם שלישית. אני מסתכל לו בעיניים. אני קורא אותך לסדר פעם שנייה.

אני קורא אותו לסדר פעם שלישית. נא להוציא. נא להוציא את חבר הכנסת מגלי והבה.

רק יודע לבוא לבקש תמיכות. נא להוציא אותו, גם כשהוא מדבר מסערת נפשו. בכל זאת, למה הוא לא הצביע? כל כך, החוק הזה מוצלח.

(חבר הכנסת מגלי והבה יוצא מאולם המליאה.) חבר הכנסת דב חנין, אין שעת שאלות לראש ממשלה, ולכן הוא לא צריך לענות לך על זה. אתה יכול להביע לו אי-אמון על כך שהוא עשה כך או כך, והכנסת תביע את דעתה. ברור שאם הכנסת תצטרף לדעתך יהיו בחירות חדשות. רבותי חברי הכנסת, אני מקדם בברכה את ראש האופוזיציה. גברתי, הזמן עומד לרשותך. מכובדי יושב-ראש הכנסת, משפחת שליט, חברי חברי הכנסת, האמת היא שביקשתי אתמול לנאום על הבמה, סליחה, ביום ההצבעה על חוק החרם. ביקשתי את הזכות לנאום נגד אותו חוק נוראי, אבל לא ניתנה לי ההזדמנות. פשוט לא, הסתייגות. כי לא היית מסתייגת. רק רגע, חבר הכנסת אלקין. היא חברת כנסת ותיקה. אם היית מסתייגת, היית, לא, לא, תלונתי אינה אליך. אבל בניתי על זה, חשבתי שראש הממשלה, ששבוע קודם טרח לבוא עד הנה ולעלות על הבמה ולנצל איזו הצעת חוק כדי לדבר נמרצות בענייני תכנון ובנייה, בוודאי יבוא לומר את עמדתו בנושא כל כך מהותי, שמשנה את פניה של מדינת ישראל. ואז חשבתי, שאחרי שהוא יביע את עמדתו בפומבי על הדוכן, לפני שהחוק מובא להצבעה לא אחרי כן, גם אני אוכל לבטא את עמדתי הנחרצת נגדו, ואני אסביר גם עכשיו דבר דבור על אופניו למה. איפה היית בהצבעות ביום שני?

אחרי שהוא נמצא בורח מהמליאה בזמן ההצבעה, אחרי שהוא חטף ביקורת למה הוא לא היה כאן. ואז ראש הממשלה, כרגיל, הוא זה שנכנע ללחץ,

הוא זה שבא היום הנה כדי למלמל כמה מלים.

חבר הכנסת פיניאן. וכשאני יושבת ומקשיבה לראש הממשלה, כל כולו חרחור שנאה בין חלקיו השונים של העם, בין הרוב ובין מיעוט. ראש ממשלה שלא מבין דבר מהי דמוקרטיה, חלול מכל ערך, לא מבין ששוויון זה לא טובה שאתה נותן למישהו, אלא זה זכות של כל אזרח המדינה הזאת.

והמקום שכל אזרחי המדינה הזאת צריכים להסתכל עליו ברמת הזכויות שיש להם, זה לא איך חיים אחרים במדינות אחרות, אלא איך חיים כאן אזרחי המדינה הזאת. חבר הכנסת נסים זאב. אבל אין לך הערכים האלה, כי כולך פוזה, ססמאות נבובות וניצול חולשה של אחרים על מנת לקבל כוח, זריעת אימה ופחד וריב ומדון בין חלקיו השונים של העם הזה. חבר הכנסת בן-ארי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

דיברו על איזו אי-נוחות שיש לך ולכן לא באת, על איזה ריח רע שיש מהחוק הזה. הבעיה היא שהממשלה היא מקור הריח הרע במדינה הזאת. הקואליציה שבחרת היא הבעיה, ההחלפה שלכם היא הפתרון, וכל מה שאנחנו רואים עכשיו, והחוק הזה זה רק סימפטום של אותה תהום שאתה מוביל אליה את ישראל מדינית, ביטחונית ומוסרית. כמה אפשר, וכל זה קורה לך בלי שאתה מביע עמדה, כי זה כל מיני חברים בקואליציה, חבר הכנסת בן-ארי, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. והמלמולים האלה הם לא תחליף לעמדה, חברת הכנסת חוטובלי,

לא לעמדה מדינית, לא לעמדה ערכית כלשהי, כי החוק הזה הוא לא לטובת מדינת ישראל, הוא נגדה. והמאבק נגד החוק הזה זה לא התייפייפות, ואני לא אתן לך שוב לייצר כאילו מאבק פטריוטי, ימני, נגד ארגונים שמשתפים פעולה עם האויב.

זה מעשה רמייה שייכשל, כי המאבק הזה של הרוב הציוני בישראל, הרוב הציוני, שמתגייס ונלחם, לעתים במחיר חייו, על מדינת ישראל, על פניה היפים ועל ערכיה, אותו רוב שנמאס לו להיקרע בין הרבנים שלא מכירים בחוקי המדינה ושופטיה לבין אוניברסיטאות שלא שרים בהן את "התקווה" ומרצים שטוענים שציונות זו גזענות, ואלה גם אלה לא מקובלים עלינו. יש כאן מרכז שפוי, לאומי, ליברלי, ציוני, חזק, ואת המרכז הזה מייצגת קדימה. חבר הכנסת דנון. חבר הכנסת דנון, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. חבר הכנסת נסים זאב, אני מבקש ממך ללכת ולשתות מים. באמת, תעשה לי טובה. תחזור רגוע. אני לא רוצה להוציא אותך בקריאה שלישית. אני לא רוצה להוציא אותך. באוניברסיטת חיפה שרים את "התקווה" במאה אחוז. אדוני השר, כשיהיה חוק המביא את שר האוצר להשיב על 40 חתימות אתה ודאי תוכל לדבר. אני מאוד מתנצל. לא, רבותי. אדוני לא מייצג פה את אוניברסיטת חיפה אלא את כל המערכת האקדמית בישראל, בכל הקשור לתקציבה. שר החינוך פה. בוא נסכם שמן הראוי שכל אדם מאזרחי מדינת ישראל

על זה אפשר לסכם, רק אתם לא תורמים לזה. קדימה התנגדה לחוק הזה, אנחנו גם מתנגדים לחרמות. באה להצביע. איפה היית אנחנו גם מתנגדים לחרמות, ואני קוראת עכשיו מכאן לכל אלה שקוראים לחרם: חבר הכנסת אלקין, אל תנצל יותר מדי את הרשות שנתתי לך. במקום שתילחמו נגד מוצרים בהתנחלויות, בואו נילחם ביחד נגד הממשלה הרעה הזאת, כי המתיישבים הם לא הבעיה, הבעיה היא ממשלות ישראל. המתיישבים, חלקם נולדו שם, והם גרים שם, והם רוצים להתפרנס בכבוד וזאת זכותם. הבעיה היא ממשלות ישראל שלא הכריעו, ממשלות ישראל שעודדו אותם. החובה של כל ממשלה, כל ממשלה שרואה מול עיניה את המדינה היהודית, היא לקבל את ההכרעה, וזאת לא הממשלה הזאת.

ולכן אני קוראת היום לציבור, בהזדמנות הזאת, מול כל הגל העכור, חברת הכנסת ציפי חוטובלי, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. ששוטף את המדינה הזאת.

חברת הכנסת ציפי חוטובלי. במקום מאבקים נפרדים על המחירים הכבדים, בואו ניאבק ביחד נגד המחירים הכבדים שהממשלה הרעה הזאת גובה ממדינת ישראל ומאזרחיה. כי בציניות רבה, וראיתי את זה היום על הדוכן, אני יכולה להבין את הכעס של חברים שעזבו כשהם שמעו את ראש הממשלה, הממשלה הזאת, חבר הכנסת בגין, אני מתכוונת לשתף אחר כך את ראש הממשלה,

לפעמים אנחנו לא שומעים טוב אז אנחנו מדברים בקול. נא לשים לב. כי בציניות רבה, הממשלה הזאת לוקחת נושאים שכואבים באופן אמיתי לכל אזרח, אבל גורמת נזק גדול יותר גם להם וגם למדינה, וחוק החרם זה רק דוגמה, זה משל לכל מה שאתם עושים. הרי החרמות נגד ישראל, של הפלסטינים ושל אחרים, מקוממים ומרתיחים כל אחד,

בוודאי את חברי קדימה, וכולנו מתגייסים לפעול נגד.

גם חלק מחברי קדימה התגייסו לפעול נגד אותם חרמות נגד מדינת ישראל. אבל לוקחת הממשלה הזאת מטרה ראויה, לפעול נגד החרמות של הפלסטינים ואחרים על מדינת ישראל, והופכת אותה לחרב נגד אזרחי מדינת ישראל. רק נגדם, כי הרי החוק הזה לא יפסיק את החרם הבין-לאומי, להיפך, הנזק מאתמול זה שהחוק הזה רק יעודד אותו, עכשיו גם נתת להם כלים. אבל עכשיו, אדוני ראש הממשלה, החרם לא יהיה מבחוץ נגד מוצרים בהתנחלויות. הוא יהיה נגד מוצרים מבאר-שבע,

יוקנעם ומגדל-העמק, כי אם הממשלה שלך לא יודעת לעשות את ההבחנה בין יצהר לבאר-שבע, אל תצפה שמישהו מבחוץ יעשה את ההבחנה הזאת, וזה מה שיקרה עכשיו. חבר הכנסת יריב לוין, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. והייתי השבוע בדימונה ובירוחם, חבר הכנסת דנון, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. הייתי השבוע בדימונה ובירוחם ופגשתי שם אנשים שתורמים לחברה, אנשים צעירים שבאו להתיישב שם, חלקם דתיים, חלקם חילונים, כולם ציונים. ראיתי אזרחים מודאגים. הם כועסים, הם כועסים כי הם רוצים לחיות בנגב, הם כועסים כי הם רוצים לחיות בכבוד והם כועסים כי הם לא מצליחים למצוא דירה בדימונה ולא בירוחם והם לא מוצאים דירה להשכרה והם לא בטוחים שכשתימצא דירה למכירה היא תהיה בהישג ידם, ועל המים הם משלמים שלא לצורך מחירים מופקעים והילדים שלהם בחלקם עזבו כדי למצוא פרנסה במקום אחר. הם ציונים, הם אוהבים את הנגב והם דואגים לעתיד שלהם, וגם הם כועסים,

על אותם חרמות נגד ישראל, וגם הם כועסים על אותם מרצים שטוענים שהציונות היא גזענות, ובצדק. אבל אתה לוקח את הכעס הזה, אתה לוקח את הפחדים שלהם, של מה יקרה לישראל, ובמקום לגלות מנהיגות אתה מנצל את זה בציניות, ואתה הופך אותם עכשיו למושא לחרם הבא, כי מה שאתה תעשה יפגע, מה שאתה עושה עכשיו יפגע בפרנסה גם שלהם בעתיד, כי אתה לא מסוגל לאיזה סדר עדיפויות בין טפל לבין עיקר. כל כולך הססמאות הנבובות האלה שפוגעות במהות של הדמוקרטיה במדינת ישראל. ואתה יודע מה? מרוב שאתה מדבר על מדינה יהודית אתה פוגע בערכים היהודיים של מדינת ישראל. ויש לי הרבה הערכה לחברי קדימה שזיהו את אותה בעייתיות שהממשלה שלך עשתה ועושה, ועשינו את הדיון הזה. אתה יודע מה, ראש הממשלה? גבנו רחב מספיק בשביל להכיל את הפחדנות שלך. אם כל מה שהיה לך לומר היום זה להתעסק עם, מי חתם,

כמה ולמה, בושה וחרפה, באמת.

הציבור ישפוט. ואני מלאת הערכה, אני מלאת הערכה לכל אחד מחברי קדימה. חבר

שהבינו מה שאתה עושה ומה שהממשלה עושה וקיימו דיון מעמיק ובאו הנה ביום ההצבעה והצביעו תוך ידיעה שיהיה מי שבציניות ינסה לעשות בזה שימוש, אבל האומץ שהיה להם, לך לא היה. הם באו להצביע, אתה ברחת, וזאת ההתנהלות שלך בכל תחום.

זאת ההתנהלות של הממשלה הזאת בכל תחום.

כך עם החרם, כך עם ועדות החקירה. דרך אגב, ראש הממשלה, בעניין הזה הבעת

כי היתה לך הזדמנות נהדרת להביע עמדה. מה עמדתך בעניין ועדת החקירה הפרלמנטרית?

אתה מוכן לתת חופש הצבעה, ואולי כאלה שיצביעו בעד ושייווצר הרוב שיאפשר לאיווט להישאר בממשלה, או שחס וחלילה ייצר לך קרע אתו? תביע עמדה. וביחס לבית-המשפט העליון, מה שאמרת כאן זה כלום. את איווט בממשלה הבאה. השר ארדן, השר ארדן, השר ארדן, השר ארדן. ראש הממשלה אמר, אני לא יכול לקרוא לשר. רבותי השרים. רבותי השרים. השר מרגי. השר מרגי. אדוני ראש הממשלה. רבותי, אי-אפשר להפריע. הממשלה מפריעה בכנסת. רבותי. רבותי. חבר הכנסת זחאלקה. אני מבקש מהממשלה, הממשלה מפריעה לכנסת. חבר הכנסת זחאלקה. לא, אבל ראש הממשלה גם מלמל היום עוד משהו, כי הוא רואה את הדרמה הבאה שתהיה לו, אז הוא אמר שהוא מכבד את בית-המשפט העליון. נכון.

ראש הממשלה, אם היית מכבד מספיק את המערכת המשפטית היית קורא לפני ההצבעה שברחת ממנה,

ראש הממשלה אמר את דבריו.

אתה רוצה שאולי נבטל את הכנסת כי זה לא נוח לך? אין לי כוונה כזאת.

היית קורא את קביעת היועץ המשפטי לכנסת, שאמר שהחוק הזה הוא לא חוקתי. השר כץ.

היית מקשיב ליועץ המשפטי לממשלה, למשל. כבוד השר בגין. היית מקשיב ליועץ המשפטי לממשלה,

היא עכשיו, שביקש לעשות שינויים בחוק מתוך אי-נוחות מהחוק כפי שהוצג.

לכבד את בית-המשפט זה לא איזה אמירה נבובה כשאתה קורא כותרת מזדמנת.

כי היוזמה החדשה הזאת היא באה ברצף אחרי היוזמה הקודמת של הניסיון למנות נשיא בית-משפט עליון "משלנו", תחת הכותרת של סניוריטי. ואדוני, כשרת משפטים היו לי ויכוחים, זה חוק שלי, והם תמכו? והם היו בעד. הם היו בעד, או שאנחנו עוד לא יודעים? הם יהיו, הם יהיו בעד. היו בעד, נכון, כי הראש שלך זה הראש שלהם. זה אותה חשיבה. זאת הממשלה. נכון. מאה אחוז.

זה מעניין. חבר הכנסת כץ, הואיל וראש האופוזיציה דיברה אתך אז לא יכולתי להעיר לך, אבל אני מבקש ממך,

כשרת משפטים היו לי ויכוחים מהותיים עם בית-המשפט ועם נשיאו. אני מאמינה שצריך בבית-המשפט העליון דעות שונות, בעיקר ביחס לנושאים חוקתיים מהותיים, כאלה שעוסקים במהות ובזהות של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית תוך איזון שני צדי המשוואה הזאת.

אבל גם במחלוקות הקשות ביותר שהיו לי עם בית-המשפט העליון נלחמתי כדי לשמור על מעמדו כמוסד חיוני בדמוקרטיה הישראלית.

היא עמדה על העובדה שהנציג היחיד של הריבון, כשרת משפטים, הוא הכנסת ולא בית-המשפט.

ואתם מבקשים להרוס את בית-המשפט העליון, להפקיע ממנו את הסמכות, להפוך אותו לפוליטי בראש שלכם,

חבר הכנסת יריב לוין, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. ואנחנו נעצור אתכם בדרך לעשות את זה. ואם ראש הממשלה מתנגד לחקיקה הזאת, שיודיע את זה בקולו, שיודיע שהוא מתנגד ליוזמה המופרכת והמסוכנת החדשה שצצה מבית-מדרשה של קואליציה רעה כזאת, כי אתם מנסים להפוך את המדינה הזאת למשהו שהיא לא תהיה ולא ניתן לה להיות.

מדינה שבה ועדת חוקה, חבר הכנסת יריב לוין, אתה בדרכך החוצה כראש ועד הבית. לא, אבל אני בעד שתלכו עד הסוף, למה רק חצי מהדרך? למה רק חצי מהדרך? הוא עדיין לא עבר אפילו,

אתם מחילים את החוק על כל ההתנחלויות. תספחו כבר את כולן. נתחיל במדיני, תספחו את הכול, אבל בואו גם נעבור על ההצעות האחרות. אולי זו תהיה המדינה שבה ועדת חוקה או שר המשפטים, אלה שלא מצאו עד עכשיו את הדרך החוקית והמשפטית להגן על אוכפי החוק, יוכלו להעניש גם שופטים שלא חושבים כמוהם. שר החינוך יכול להגיש תביעות נגד סטודנטים שמבקשים לא לקנות מוצר מהתנחלויות. שרת התרבות תוכל להגיש תביעות נגד אמנים שמתנדבים בדימונה, במקומות אחרים, אבל חלקם לא רוצים להופיע במקומות אחרים. שר התיירות יכול להעניש מטיילים שרוצים לטייל במצדה ותל-חי ולא באיתמר ובתפוח. שר התחבורה, בכלל אתה הרי יכול לשלול רשיונות נהיגה של מי שלא ייסע בכבישים שאתה משקיע בהם עכשיו ביהודה ובשומרון, עם כל המיליונים שאתה משקיע שם. ציפי,

ושר הביטחון, הוא שוב איננו? שר הביטחון. כן. האמת היא שדברים שפעם נשמעו רעיונות הזויים, שלא יכול להיות שיהיה מי שיעשה אותם, מתחילים לקרום עור וגידים.

כי שר הביטחון שעד אתמול היה צריך לאכוף את החוק ביהודה ושומרון, להרוס מבנים בלתי חוקיים, צריך להעניש עכשיו את מי שלא רוצה לבוא לשם או לקנות. ואני חוזרת ואומרת: הדיון לא צריך להיות דיון פנים-ישראלי של חרמות. זה רע, וודאי שכולנו צריכים להתנהל מול אלה שרוצים להחרים את מדינת ישראל. אבל מה שאתם עושים זה לא מה שההורים שלנו חלמו עבורנו, וזאת לא המדינה שאני מתכוונת להשאיר לילדים שלי. זאת לא המדינה שכתבו עליה הרצל וז'בוטינסקי, והליכוד כבר מזמן איבד את הערכים שלו. ואני רוצה להקריא, אדוני ראש הממשלה, מדברי מנחם בגין, חבר הכנסת פיניאן. על קברו של ז'בוטינסקי. וכך אמר מנחם בגין על קברו של ז'בוטינסקי: לימדתנו לראות ביחיד החופשי, חופשי מאימת המחסור ומפחד שליטים עריצים, את תכליתה של כל חברה אנושית, את מטרתה של כל יחידה מדינית, את טעם קיומה ואת היסוד להתקדמותה של המדינה העצמאית. נשבענו לשאת ברמה את דגל חירות האדם, ואני מוסיפה, בלי קשר לדעותיו ועמדותיו, קיימנו, אומר בגין, את שבועת האמונים ונקיימה.

תרשו לי, רוצה להוסיף סימן שאלה ענק על שאלת הקיום של השבועה הזאת על-ידי הממשלה הזאת,

כשהונח החוק הזה, זה שהליכוד איבד את ערכיו, היו כמה מלמולים מתוך הליכוד שאמרו: זה עכשיו לא הטיימינג הנכון. יש כאן הוכחות שהליכוד,

הדיון לא היה דיון ערכי,

בשאלה מה נכון לעשות, אלא זה לא הטיימינג. הקוורטט מתכנס, לא נעים דווקא היום לתקוע את הדבר הזה, לא רק בעיניים של הציבור בישראל, אלא של העולם כולו.

הדיון הוא לא דיון על ערכים, הוא דיון על טיימינג. אבל אתם יודעים מה? היום הכול שקוף. כשהעולם רואה את הדיון הפנימי שלכם הוא מבין שלראש הממשלה הזה אין מצפן פנימי, אין לו מצפון שאומר לו באמת מה זה דמוקרטיה. וכשהוא מדבר על ישראל, הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, כמה זמן הוא חושב שהוא יוכל לדבר עליה כשזה מה שקורה בפנים? וכשהם יודעים שזה הכול טקטיקה, זה טיימינג, לא היום אבל מחר, ונאמר כמה מלים בשביל שירדו לנו מהגב, אז לא מאמינים לו. וגם כשהוא כבר מסכים לשטח 67', הוא לא מצליח להתניע משא-ומתן. עד כדי כך ראש הממשלה הזה חלש: גם נותן וגם לא מצליח להיכנס לחדר המשא-ומתן. עד כדי כך לא מאמינים לראש ממשלת ישראל הזה.

ושכל אחד ישאל את עצמו, חבר הכנסת פיניאן. ושכל אחד ישאל את עצמו,

אחרי הנאומים חוצבי הלהבות האלה של ראש הממשלה, האם ישראל היום היא חזקה יותר? האם ברור היום לעולם כולו מהם הערכים שלנו? מה המשמעות של ישראל כמדינה יהודית? הרי לראשונה, ודווקא בגלל ההתנהלות של הממשלה הזאת, יש יותר ויותר סימני שאלה סביב מה זאת המדינה היהודית. כי כשראש הממשלה מדבר על זה, הוא מאבד את העולם. כשאנחנו גייסנו מנהיג אחרי מנהיג, בוש ומרקל וסרקוזי ושיראק, עוד כשהיה לפניו, ובלייר, וכולם חזרו ואמרו בוודאות: בוודאי, ללא היסוס, ישראל מדינה יהודית. ראש הממשלה הזה נתן את הווטו על המדינה היהודית לפלסטינים. וזה לא רק טעות מדינית או פוליטית, זו טעות היסטורית, שמעידה על חולשה, שנובעת מגמגום, שנולדה מניסיון לייצר ערפל סביב כל מלה, מניסיון לקחת את אותם אינטרסים שאנחנו שמרנו ונמשיך לשמור עליהם, ולשחוק אותם בניסיונות להימנע מהכרעות. מדינת ישראל היא מדינה חזקה. החוסן הלאומי שלנו הוא מספיק גדול. עברנו, לצערנו, מלחמות. השבוע הזה צריך להזכיר גם את זה, עברנו תקופות קשות. רבותי, ישראל גם תעבור את הממשלה הזאת. תודה רבה לראש האופוזיציה. לפני שנעבור להצבעה, אדוני ראש הממשלה, גברתי ראש האופוזיציה, חברותי וחברי בכנסת, השרים הנכבדים, אני חושב שנביע כולנו את רחשי לבנו לאביבה ונועם שליט. אין אמירות מהפה ולחוץ.

שאני לא רוצה למנות כמה פחות מ-120, אבל כמעט 120 חברי כנסת רוצים בכל מאודם לראות את גלעד כאן, אתכם ועם כל המשפחה, ביציע האורחים של הכנסת, בשבוע חזרתו. יש אחריות גדולה. אחריות גדולה לממשלה, אחריות גדולה לחברי הכנסת.

ואחריותנו הגדולה ככנסת היא שבשבוע שעבר,

קרואטיה, חבר הכנסת ישראל חסון

את הסמל של גלעד. הוא ביקש מכל ראשי הממשלות לשים אותו על הדש יחד עם כל שרי החוץ וכל אותם פרלמנטרים, כדי לומר: אנחנו מאוד מודאגים מהדרך שבה העולם מרשה ל"חמאס" להתנהג כלפי אדם שנמצא ברשותו. חבר הכנסת גילאון, אני ואתה, שנינו מסכימים. יש אחריות גדולה. אני שמעתי את ניסיונכם, וב"בית העם", הניסיון שלכם הוא לגיטימי לחלוטין, לבקש איזה חתימות מהחברים. אני רוצה לומר, הכנסת הזאת בוודאי תאשר כל החלטה שתתקבל על-ידי הממשלה. אבל האחריות על הממשלה. וכנסת זו תאשר את החלטת הממשלה, כאשר יבוא היום שבו יהיו רבים מאזרחינו שיבואו ויאמרו: אנחנו לא צריכים לנהל משא-ומתן עם האויב. הכנסת תאשר כל דבר שבסופו של דבר יביא לשחרורו של גלעד שליט, לאחר שהממשלה תהיה בטוחה שאכן אנחנו יכולים לשחרר אותו.

אנחנו מדברים כרגע על דברים שהם בהסכמה. יש בוודאי הרבה מחלוקות. חבר הכנסת מולה. אני מבקש לדבר גם בשמו של חבר הכנסת מולה,

אנחנו אתכם בכל לבנו ובכל מאודנו, פעמים אתם כהורים של הילד של כולנו, אבל כל אחד ואחד מאתנו יכול להימצא במצב שבו אתם נמצאים, אומרים לכם שהזדהותנו היא הזדהות מלאה אתכם, ובצערכם הקשה על כך שבנכם חמש שנים וכמעט חודש נמצא במצב שבו אנחנו נראים, רק שתדע, שמ-120 חברי כנסת, 23 חתמו על העסקה הזאת.

אני אמרתי שזה לגיטימי. אמרתי שזה מטעמם לגיטימי. רבותי חברי הכנסת, אני לא רוצה לומר נגד מי ולמה לא. תודה רבה. ברוך בואכם הנה. אתם תמיד רצויים פה. אנחנו רוצים שתהיו רצויים כאנשים מהעם, ולא כאנשים שדורשים במפגיע מעם ישראל, מכנסת ישראל וממשלת ישראל: החזירו את בננו לחיק עמנו. כי זה הדבר שכולנו מחויבים בו. מחויבים, ונעשה כל מה שאנחנו יכולים, ואני יודע שהממשלה, והממשלות, עושות כל מה שהן יכולות. אם הן יכולות יותר, יתברר להן שהן יכולות יותר, הן יעשו יותר. אבל אני מוכרח לומר שהכנסת מזדהה, ברובה המכריע, עם מאבקכם ועם חלומכם והדרישה החד-משמעית שלכם להחזרת גלעד לחיקנו. תודה רבה לכם, וברוכים הבאים, הלוואי שבנסיבות אחרות. אנחנו עוברים להצבעה,

וההצבעה העומדת לפנינו היא הצבעה המתייחסת להודעת ראש הממשלה, על-פי דרישת 40 חברי הכנסת. מי שמצביע בעד, מצביע בעד ראש הממשלה, בעד תשובתו. מי שמצביע נגד, מתנגד לראש הממשלה.

אלקין לא מדבר? הוא מנהל את כל העסק. סליחה, לא הבנתי. אלקין לא מדבר? כל מה שקשור בי, אלקין יכול לדבר רק לפי התקנון. זאת אומרת, אם אלקין יאמר שאם הוא לא ידבר אני לא אהיה יושב-ראש כנסת, אז אני לא אהיה יושב-ראש כנסת, אבל אני לא אשמע לו. ראש הממשלה זאב אלקין.

אתם הופכים את אלקין פה, יש עוד חברים בליכוד. אתם פוגעים, רבותי, חבר הכנסת סוייד, אל תנהל פה את הפריימריס של חבר הכנסת אלקין. אלקין לא רוצה להיות יושב-ראש הכנסת,

אלקין הוא בסדר גמור בכל מה שהוא מאמין בו.

רבותי, אנחנו עוברים להצבעה על הודעת ראש הממשלה, בהתאם לדרישת חברי הכנסת שביקשו לשמוע את ראש הממשלה בנושא: כישלון ממשלת נתניהו בתחום המדיני, הכלכלי והחברתי. ראש הממשלה ענה. על תשובתו אנחנו מצביעים. ובכן, רבותי, מי בעד ראש הממשלה? מי נגד? נא להצביע. עכשיו, חבר הכנסת הורוביץ, נראה אם באמת הכנסת חושבת כמוך, אנחנו נספור. הודעת ראש הממשלה נתקבלה. 47 בעד ראש הממשלה, 27 נגד, אחד נמנע. אני קובע שראש הממשלה זכה בתמיכה בעמדתו. אנחנו ממשיכים בסדר-היום. על סדר-היום: הרעיון להפוך את יום ראשון ליום שבתון, הצעות מס' 6055, 6061, 6064, 6083, 6096 ו-6103. השר שלום נמצא כאן? רבותי. רבותי, אני מזמין את חבר הכנסת זבולון אורלב,

השר שלום נמצא פה. המשיב, השר שלום, נמצא פה. אני מזמין את חבר הכנסת זבולון אורלב, ולאחריו, את חבר הכנסת דב חנין.

המשנים לראש הממשלה, שניהם מייצגים עכשיו את הממשלה. כבוד גדול. הסוגיה הזאת של שינוי שבוע העבודה באופן שיום החופש הנוסף, במקום שהוא יהיה ביום שישי יהיה ביום ראשון, מתגלגלת בכנסת כנסות אחדות, וזאת מפני שיש הבנה שהשינוי הזה הוא איננו שינוי טכני, קטן, של החלפת ימים, אלא טומן בחובו מהפכה אסטרטגית בחייה של המדינה כמעט בכל היבט אפשרי, בהיבט האישי, בהיבט התעסוקתי, בהיבט המשפחתי, בהיבט הדתי, בהיבט התרבותי, כמעט בכל תחום, כיוון שלמעשה, במצב הקיים היום, יום שישי איננו מנוצל לאותם תחומים שהיינו רוצים שהוא יהיה מנוצל, וכך כל המאבק מתרכז בשבת. ופתאום בשבת אנחנו מוצאים את עצמנו שהשבת צריכה למלא את כל הצרכים של חברה, של אדם ושל משפחה. אם וכאשר אכן יאושרו הצעות החוק, ואני חייב לומר שנדמה לי שבשלב הזה הצעת החוק שלי היא ההצעה הראשונה שמונחת בכנסת הנוכחית וגם בכנסות הקודמות, הרי ששבת ויום ראשון, שניהם כאחד, יוכלו למלא את הצרכים המלאים ולחסוך הרבה מאוד חיכוכים ולהאדיר ולהרבות תחומים חיוביים רבים, כמו אירועי תרבות, אירועי ספורט, כל סוגיית המסחר, התחבורה הציבורית, שיעברו כולם באופן טבעי ליום ראשון. אני נהנה מאוד לבקר באירופה ולראות, מבלי שהם הצטוו, כמו שאנחנו בעשרת הדיברות, "שמור את יום השבת לקדשו" או גם "זכור את יום השבת" שבשבת יש שבת מנוחה מטעמים סוציאליים, לא מטעמים דתיים, ואילו ביום ראשון מתרכזות כל הפעילויות האחרות. גם בישראל, ברגע שיום ראשון יהיה היום החופשי הנוסף, ברור לחלוטין שיום השבת ייהפך להיות יום שבת מנוחה, מבלי שיהיו חיכוכים של דתיים וחילונים, מבלי שמאות אלפי אנשים יצטרכו להימנע ממנוחה בשבת. כל המסחר, התרבות,

יעברו באופן טבעי, מבלי שיהיה צורך לחוקק חוקים והבנות, לימי ראשון, כמו שנעשה באירופה. באירופה אין אף משחק כדורגל בשבת, הכול ביום ראשון,

שרוצים שכלל הציבור ישתתף. גם פה יש עניין שכלל הציבור יוכל להשתתף, גם במערכת הקניות. וגם השכבות החלשות, שרוצות להגיע למרכזי הקניות, יוכלו להשתמש בתחבורה הציבורית. אירועי התרבות יהיו פתוחים לכולם. שמעתי מישהו מהציבור הדתי דווקא שחושש שמא החזרת יום העבודה ליום שישי עלולה להיות כרוכה בחילולי שבת. אני רוצה להזכיר, לפחות לאלה שהם בני הדור שלי: אנחנו עבדנו בימי שישי, עד לפני 20 שנה, בחורף עד השעה 13:00, בקיץ עד השעה 14:00, וידענו לקיים שבת כהלכתה. יתר על כן, כל היהדות האורתודוקסית באירופה ובארצות-הברית כך נוהגת. ולכן, אני חושב שיש כאן באמת טענת סרק, ואני גם חושב שגם אם צריכים להתחיל את ההכנות בימי חמישי אחר הצהריים, זה מאמץ כדאי כדי להרוויח יום חופשי נוסף. יש כאן גם טעמים כלכליים. אני מסיים. זאת מערכת מאוד ענפה. אפשר לדבר בדיון שלם רק על היתרונות הכלכליים, להיות מתואם עם כל העולם. תחשבו על מערכת הפעילות הכלכלית, שמסונכרנת עם כל העולם. למעשה הם מפסידים שני ימי עבודה, ביום שישי כשהם לא עובדים, העולם עובד, ביום ראשון כשהעולם לא עובד, אנחנו כן עובדים. ונותרו להם רק בעצם ארבעה ימי עבודה. אשר על כן, אני גם רוצה לברך את המשנה לראש הממשלה, השר סילבן שלום, שלא כמו חבר כנסת, עומדים לרשותו אמצעים רבים וכלים רבים ומעמד, והוא לקח על עצמו להוביל. אני משתף אתו פעולה. אני מברך אותך על הפעילות הזאת. אנחנו נעזור לך, נגייס את כל הציבור הדתי-לאומי, את כל מערכת הארגון,

נעזור גם בגיוס מערכת החינוך כדי לקדם את זה. ואני גם רוצה לברך את ראש הממשלה, שהחליט בישיבת סיעת הליכוד להקים ועדה. עוד משפט אחד, פשוט בוער בעצמותי העניין הזה: אני לא אוהב ועדות בין-משרדיות. אני לא אוהב שהוועדה הזאת היא ועדה של עובדי מדינה, ואני חושש מאוד מתוצאות דיוניה. אני הצעתי להקים ועדה ציבורית, ואני מודיע כאן שכתבתי לראש הממשלה לפני שנה וחצי, שראש לשכת התיאום של המעסיקים במשק שרגא ברוש הסכים להיות חבר בכזאת ועדה ותומך עקרונית בעניין, יושב-ראש ההסתדרות הסכים באופן עקרוני להיות חבר בוועדה ותומך בעניין, הגברת יהודית ריכטר, שהיא בעלת עסקים, הסכימה בעניין הזה. לשכת המסחר, הרבה מאוד גופים, הסכימו, גם האקדמיה הסכימה לעניין הזה. חבל מאוד שלא הולכים לוועדה ציבורית, אבל אם הולכים לוועדה בין-משרדית,

אני מבטיח, אני לא אתן לקבור את העניין הזה. נעלה את העניין הזה מפעם לפעם, ואני מברך על המהלך הזה ומצפה שהכנסת תתמוך. תודה רבה. תודה רבה לך, חבר הכנסת זבולון אורלב. ועכשיו לבא בתור ברשימת הדוברים, חבר הכנסת דב חנין. ותודה שהיית סלחנית. השאלה אם החברים שמחכים בתור גם יהיו סלחנים. בבקשה, חבר הכנסת דב חנין, לרשותך שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, תודה רבה, רבותי השרים, עמיתי חברי הכנסת, אדוני המשנה לראש הממשלה השר שלום, אני רוצה לברך אותך. אני חושב שאתה הולך למהלך מורכב, לא פשוט, בוודאי עד עכשיו נתקלת במורכבויות ועוד תיתקל במורכבויות בעניין הזה, אבל אני משוכנע שזה מהלך שזמנו הגיע, מהלך שהציבור תומך בו ומעוניין בו, וגם אלה שיש להם ספקות, ניתן ואפשר לשכנע אותם ולהסביר להם כי המהלך הזה הוא מהלך שיש בו תועלות רבות. עמיתי חברי הכנסת, מבדיקה מאוד מהירה שעשיתי הסתבר לי שבין המדינות המפותחות מדינת ישראל היא אחת המדינות עם סוף השבוע המקוצר הקצר ביותר שקיים. סוף שבוע ארוך הוא נורמה במדינות מפותחות, והוא מאפשר לאנשים פנאי, הפסקה של מעגל העבודה והפעילות, הגדלת היעילות דווקא בעבודה, הגדלת היעילות בלימודים. הפנאי הזה הוא פסק זמן נכון, ראוי וחשוב. זו הנורמה במדינות המפותחות וזו צריכה להיות גם הנורמה אצלנו. עמיתי חברי הכנסת, אני שותף גם למורכבות שהתייחס אליה חבר הכנסת אורלב, המורכבות שקשורה ליום השבת. וכמו חבר הכנסת אורלב, שאני לא שותף לעמדתו בסוגיות שונות, אבל אני חושב שמה שקרה לשבת הישראלית במובנים רבים מצער אותי כפי שמצער אותו. העובדה שהשבת הפכה להיות יום של מסחר, שאנשים מצטופפים, אנשים רבים,

חלק מהציבור, מצטופפים במרכזי קניות כי זה היום החופשי שלהם, לא כי זה הדבר שהם היו עושים בנסיבות אחרות. היום הזה איבד את האופי שלו כיום של פסק זמן, יום של תרבות, של פנאי, של בילוי עם המשפחה. כמובן, שומרי מסורת ודתיים יש להם הממד הדתי והמסורתי שביום הזה. זו עובדה מצערת. זו סוגיה שנצטרך לטפל בה, לייצר מחדש אופי ישראלי לשבת, שבו השבת תהיה יום של מנוחה, תרבות, פנאי, משפחה, מסורת למי שהדבר חשוב לו, ספורט, ויום ראשון יהפוך להיות יום חופשי, שאפשר לנצל אותו גם לקניות וגם לסידורים וגם לדברים אחרים, שהיום נדחסים כולם בזמן קצר מדי ולא מאפשרים לאנשים לנהל בצורה ראויה את השבוע שלהם. אדוני היושב-ראש, אני וחברי לסיעה הגשנו הצעת חוק שנקראת "חוק ימי המנוחה השבועיים", עוד בכנסת הקודמת, והחוק הזה הולך בכיוון הבסיסי שאדוני המשנה לראש הממשלה מקדם. אני רוצה, כמו חבר הכנסת אורלב, להביע תמיכה ביוזמתך ולהבטיח לך שגם אנחנו נעשה ככל שביכולתנו מספסלי הכנסת לתמוך ביוזמה החשובה הזו.

תודה רבה לך, חבר הכנסת דב חנין. ואנחנו עוברים לבא בתור בסדר-היום, חבר הכנסת אברהים צרצור. בבקשה, חבר הכנסת צרצור, לרשותך שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, מכובדי השרים, כנסת נכבדה, אני אתמקד בכמה ציטוטים מגורמים כלכליים במדינת ישראל, ואסיים בעמדתנו כאוכלוסייה מוסלמית במדינה לגבי הסוגיה הזאת. חוקרי המרכז הבין-תחומי בהרצלייה ערכו לאחרונה מחקרים שבהם בדקו את האפשרות של יום מנוחה נוסף. פרופסור אמיר ברנע, דיקן בית הספר למינהל עסקים במרכז הבין-תחומי בהרצלייה, אמר בכנס, ואני מצטט: יום ראשון אינו יכול להיות שבתון כיוון שיום שישי אינו יכול להפוך ליום עבודה מלא. אם העובדים יעבדו רק ארבעה וחצי ימים,

חמישי וחצי יום שישי זה יגרום להפסד תפוקה, שיהיה לו מחיר כלכלי לא סביר. והוא ממשיך, ואני גם מצטט: הכרזה על יום שישי כיום שבתון נוסף היא רעיון ריאלי. כיום רק 40% מהמשק עובדים ביום שישי, כשהכרזה רשמית תאפשר לסגור את מערכת החינוך ביום שישי ומקומות עבודה ציבוריים נוספים, ואז רק 20% מהמשרתים את הציבור יעבדו ביום שישי. בנוסף, נשיא התאחדות התעשיינים אמר כי התאחדות התעשיינים מתנגדת להצעה לקיצוץ שבוע העבודה לארבעה וחצי ימים. לטענתו, מעבר לשבוע עבודה של ארבעה וחצי ימים יביא להפסד כספי של 23.8 מיליארד שקל בשנה למשק,

ההפסד הכספי לתעשייה יגיע ל-6 מיליארד שקלים, המהווים קרוב ל-2% מפדיון התעשייה. המשמעות של הדבר הזה היא תוספת של כ-40,000 מובטלים במשק. גם איגוד לשכות המסחר, גברתי היושבת-ראש, מתנגד לקיצור שבוע העבודה. נשיא האיגוד אמר: קיצור שבוע העבודה הוא אסון למשק, שכן ההצעה הקיימת תביא להפסד של 30 מיליארד שקל. אם ההצעה תתקבל, מתוך 365 ימים בשנה ייוותרו רק 210 ימי עבודה. הוא ציין כי הניסיון הבין-לאומי מלמד שירידה חדה בשעות העבודה גוררת עלייה משמעותית בשכר הריאלי ומהווה גורם מרכזי לשיעור גידול נמוך בתעסוקה ולשיעור אבטלה גבוה. מבחינתנו, גברתי היושבת-ראש, כאוכלוסייה מוסלמית במדינת ישראל, אני אוסיף כך: הרעיון להפוך את יום ראשון ליום שבתון, שעלול להפוך את יום שישי ליום עבודה מלא, דבר שאין הדעת סובלת, ייחשב כפגיעה קשה בזכות אלמנטרית של כמיליון מוסלמים אזרחי מדינת ישראל. כולנו יודעים כי תפילת יום שישי הנה מצוות חובה, היינו כל מוסלמי חייב להתייצב במסגד לתפילת יום שישי בשעות 10:00 13:00, שכוללת בין היתר גם דרשה שבועית. במקום למצוא פתרון למצב שבו עובדים מוסלמים נאלצים לאלתר פתרונות כדי להבטיח את נוכחותם בתפילות יום שישי, בא רעיון זה, לצערי הרב, כדי לסבך את המצב, שממילא נמצא בעין הסערה. לסיכום, גברתי היושבת-ראש, כל החלטה בנושא הזה תהיה חייבת לכלול מתן אפשרות לכל האוכלוסיות השונות במדינת ישראל לבחור יום מנוחה נוסף על יום שבת, כבוד השר. מוסלמים יבחרו ביום שישי, נוצרים יבחרו ביום ראשון וכיוצא בזה. החלטה שלא תביא בחשבון עיקרון צודק זה, דינה, לצערי הרב, מיתה.

תודה רבה לך, חבר הכנסת אברהים צרצור. והבא בתור ברשימת הדוברים,

אני רואה שהוא איננו. אז בבקשה, אדוני, כבוד השר, אתה מוזמן לעלות.

אוה, הספקת להגיע מהר. אנחנו נכבד את חבר הכנסת יעקב כץ, שהוא אחרון הדוברים ברשימה הזו. בבקשה, חבר הכנסת כץ. כמה זמן יש לי, חצי שעה? היית רוצה חצי שעה, נכון. לרשותך, אבל, שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, מכובדי השרים, הגמרא מספרת שפעם אחת באו לשאול את רבי יהושע בן חנניה האם מותר ללמוד את השפה היוונית, אז הוא אמר להם: אם ראית זמן שהוא לא יום ולא לילה, אתה יכול ללמוד, כי נאמר "והגית בו יומם ולילה". חכמינו זיכרונם לברכה לימדו אותנו שאדם לעמל יולד, ולימדו אותנו שהבטלה היא אם כל חטאת. אנחנו בעם ישראל, הכוח של עם ישראל במהלך הדורות היה בזה שהוא ניצל כל שנייה, שהוא ידע שכל דקה, אין לה החזר. אגב, הנושא של גזל זמן, כבוד השר יעלון, אין לו כפרה, משום שאם גזלת זמן, אז יש דבר אחד שאתה לא יכול להשיב, וזה זמן. כי הזמן שהתכלה, לא ניתן להחזיר אותו. יש דברים שניתן להשיב אותם. יש דבר שניתן לשלם אותו, על גנבה ועל אבדה, ויש הלכות כאלה ואחרות. בטלה היא אם כל חטאת. העם היהודי במהלך הדורות לימד את העולם כולו מה זה ניצול זמן ואיך אדם צריך לעבוד. ואם בגבורות שמונים שנה, ורהבם עמל ואוון, כמו שאמרו. לכן אני חושב שהמטרה צריכה להיות הפוכה. חלק מהבעיות שאנחנו רואים היום, גם אצל ילדים, גם אצל נערים, גם אצל משפחות, זה בגלל העובדה שחושבים שאדם בא לעולם הזה לבלות את זמנו. לבלות, אגב,

כשאתה אומר שהנעליים מתבלות, זה מובן של הרס הנעל, של חורבן. אנחנו מדברים תמיד על כך שאנחנו לימדנו את העולם איך לנצל את הזמן, ולכן עמנו במהלך הדורות העמיד גדולי עולם ויצירות פאר, בגלל העובדה שהיה ידוע שהניצול של הזמן הוא מוחלט ואין רגע אחד של בטלה. אני רוצה לספר לכבוד השר שלום, שאצלנו בבתי-הספר גם בקיץ לומדים כל היום, מנצלים את הזמן. ילדים ממש, והם חפצים ללמוד, הם אוהבים ללמוד.

שגם בקיץ, החופש הגדול הוא חופש למטרות מסוימות, יוצאים לטיולים, יוצאים לנגב, יוצאים לגליל, יוצאים לראות ואדיות, יוצאים לראות נהרות, יוצאים לנצל את הזמן, אבל לא לבלות את הזמן. אני חושב שאם יש לנו היום ימי שישי שבהם,

אדם מצווה לעבוד מחצית מהיום וללמוד, ולאחר מכן להתחיל לעשות הכנות, ללכת לשוק, ואם ראה דג יפה להגיד: זה לכבוד שבת, אם ראה חתיכת בשר יפה, להגיד: לכבוד שבת, ולהתקלח לכבוד שבת ולשבת ולהכין את עצמך מבחינה רוחנית לכבוד שבת, גם אז אתה לא מתבטל, אלא כל-כולך הכנה לקראת היום הגדול והנורא, שבו אתה מתעלה מבחינה רוחנית. ואז בשבת אתה יושב עם ילדיך, עם משפחתך, ונמצאים באור רוחני עליון. וכשמגיע יום ראשון צריך לעוף לעבודה, להתחיל ב-05:00, כמו שלימד אותנו בוגי.

ב-05:00 מסדר בוקר, ועד אמצע הלילה. אנחנו תמיד אמרנו, כבוד השר שלום, שאף פעם אנחנו לא עייפים. כתוב שעשו חזר מהשדה והוא היה עייף. לפעמים צריכים לישון. לכן אני באופן עקרוני נגד ביטול זמן ונגד בטלה ובעד עבודה, וצריך לנצל כל דקה. זמן שאי-אפשר להחזיר זה גם,

ולכן אני בטוח ומקווה שלא נקבע עוד יום אחד לבטלה. תודה רבה לך, חבר הכנסת יעקב כץ. ועכשיו יעלה וישיב השר סילבן שלום, המשנה לראש הממשלה.

מה אתה מציע, שחילולי השבת ימשיכו במאות אלפים? אני בעד זה שאדם ילמד ויעסוק, ולא יחלל שבת. בבקשה, אדוני השר. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, אין ספק שההצעות לסדר-היום במקומן, כי הנושא נמצא עכשיו במרכז הדיון בחברה הישראלית. לכן, ראש הממשלה החליט להקים ועדה שתבחן את העניין ותגיש את מסקנותיה לגבי האפשרות לשנות את סוף השבוע משישי-שבת לשבת-ראשון. אני חושב שהסיבה שהנושא הזה עולה היא התחושה הברורה והאמיתית שאין סוף-שבוע אמיתי במדינת ישראל. ביום שישי בשעה 14:00 המדינה כולה נסגרת, ובשישי אחר-הצהריים ובשבת אנחנו נמצאים במצב שאין לנו אפשרות להביא לידי ביטוי גם את המנוחה שמגיעה לנו, את תרבות הפנאי שאנו רשאים לצרוך, את האפשרות, את האפשרות להיות בחיק המשפחה בצורה מלאה. מאחר שכך הם פני הדברים, הגעתי למסקנה שיש לנו צורך לעשות את השינוי הזה כדי להגיע למצב שיהיה לנו סוף שבוע אמיתי במדינת ישראל, קרי לקחת את יום שישי ולהעתיק אותו ליום ראשון, כך שבמקום שיהיה פתוח עד השעה 14:00 יהיה פתוח כל היום. כל מה שפתוח ביום שישי יהיה פתוח ביום ראשון, אבל יהיה פתוח כל היום. התחבורה הציבורית שיש ביום שישי תהיה ביום ראשון, רכבות ואוטובוסים, אבל זה יאפשר לנו לנסוע ולטייל בשומרון,

ביום ראשון, זה יאפשר לנו לטייל בירושלים וזה יאפשר לנו לטייל בגליל ובנגב. יהיה לנו יום ראשון כדי שעם ישראל ידע את ארצו, ידע את שורשיו, תהיה לו האפשרות באמת לקחת את הילדים, לקחת המשפחה, ובאמת לבקר בכל אותם מקומות שהם ערש קיומה של המדינה הזאת. מעבר לעניין התיירות כביקור, כפנאי, זה גם ייצור עוד אלפי מקומות עבודה, כי הרי התיירות תפרח בצורה משמעותית. לא סתם התאחדות בתי-המלון כמובן תומכת בזה בצורה משמעותית, כי אם יהיה אפשר לבקר ביהודה ושומרון מיום שישי עד יום ראשון בלילה, יום שני לפנות בוקר, אז יהיו גם בתי-מלון ויהיו גם צימרים ותהיה אפשרות לבוא ולראות באמת מה מתרחש בעשייה שם וגם בגליל וגם בנגב ואפילו בתל-אביב, בכל מקום שזה אפשרי. מעבר לעניין הזה של תיירות, של כמובן תיירות, תהיה גם צריכה. היום 30% מהציבור אינו משתתף בצריכה מאחר שזה נעשה בשבת, 30% של ציבור דתי, שהוא כוח קנייה אדיר, שיכול לפעול בצורה אמיתית כצרכן חשוב, כאשר זה ישפר מאוד את הכלכלה. כל ארצות-הברית ואירופה נבנות על נושא סוף-השבוע עם ה"סיילים", עם הצריכה. גם זה ייצור עוד אלפי מקומות עבודה, יגדיל את הפעילות הכלכלית. זה ייצור גם תרבות פנאי.

אפשר יהיה להעביר את כל מופעי התרבות ליום ראשון. אפשר יהיה להעביר את כל משחקי הכדורגל ליום ראשון. אומר לי יושב-ראש ההתאחדות לכדורגל: "זה החלום שלי". אתה יודע, עד לפני 30 או 35 שנה משחקי הכדורסל במדינת ישראל היו ביום שישי בערב, כי הם היו רק בקיבוצים ובגוש-דן. מאז שהם עברו לאמצע השבוע, אתה רואה הרכב שונה לחלוטין, של ציבור חובשי כיפות שבא ונהנה גם לראות את "מכבי תל-אביב". מה רע? הוא שותף לעשייה לא רק בהליכתו לצבא, לא רק בעבודה ולא רק באוניברסיטאות ובבתי-המדרש, גם באפשרות להיות שם, במשחקי הספורט. תחשבו רק על חילול שבת שיימנע כתוצאה מהדבר הזה. לא סתם קיבלתי בימים האחרונים מכתב מרגש מבניו של כבוד הגאון הרב שלום משאש, שכותבים לי שזו היתה צוואתו של אביהם, הרב הראשי החשוב ליהודי מרוקו, הרב הראשי לירושלים, ראש בתי-הדין בירושלים, שאמר כמה חילול שבת זה ימנע. הוא יודע על מה הוא מדבר, כי במדינה שבה הוא חי, במרוקו, יום המנוחה הוא יום ראשון. חבר הכנסת אברהים צרצור, אני רוצה להגיד: קודם כול, עד לפני 20 שנה ערביי ישראל וערביי השטחים, שעדיין עבדו כאן, כולם עבדו ביום שישי, ולא היתה שום בעיה. הם עבדו ביום שישי והתפרנסו בכבוד, והדבר הזה לא מנע מהם לעבוד, כי אין איסור עבודה למוסלמים ביום שישי. הם צריכים ללכת למסגד, זה נכון, הם צריכים להיות במסגד ואין שום בעיה בשבילם להיות במסגד. אז, איך אפשר, במשך היום אפשר להגיע למסגד. אין עניין של שעה. יש אפשרות להיות שם שעה ולעשות את זה. אבל, למה נלך רק על ערביי ישראל? אני אספר לך עכשיו דבר מדהים. אתה יודע כמה מדינות בעולם, מוסלמיות, עברו לשבת-ראשון? מעבר לטורקיה, מרוקו ותוניסיה, מדינות ענק כמו אינדונזיה, פקיסטן ומלזיה עברו ליום ראשון. מה, הם לא מבינים מה זה אסלאם? הם לא יודעים שיש יום שישי, היום הקדוש לאסלאם?

מדוע הם עברו ליום ראשון? כי הם הבינו שזה ישפר את הכלכלה. הם הבינו שזה ייצור מקומות עבודה. הם הבינו שזה חשוב עבורם.

אני אספר לך עוד דבר, אפשר הערה,

בבקשה. כי אני באמצע. לגבי המדינות שהזכרת עכשיו, ביום שישי, השלטונות שם, החוק מרשה גם למפעלים ומחייב את המפעלים לתת לפועלים שלהם, גם משרדי הממשלה שונים, שרוצים ללכת למסגדים, לצאת לשם. בישראל זה לא קיים. זה, חבר הכנסת צרצור, בוא, זה חילול יום שישי. זה לא חילול יום שישי. זה רק יעזור, כי בסופו של דבר, זה ייצור מקומות עבודה אצל המוסלמים. אתה יודע למה, ואת זה חבר הכנסת כץ אולי לא יאהב? אתה יודע כמה יהודים יבואו ביום ראשון לכפרי הדרוזים לבקר שם ולקנות בחנויות, או לכפרי הערבים? כבוד השר, אתה יודע כמה?

ולמוסכים שלהם יבואו הרבה. זה ייצור מקומות עבודה.

אבל אנחנו לא מנהלים עכשיו ויכוח. לא ויכוח בינינו. העולם כולו, חבר הכנסת צרצור, אני אפשרתי לך לקרוא קריאות ביניים, כל עוד השר מעוניין לתת תשובה על השאלות. הערות. הערות ולא שאלות. שאלות אפילו. העולם כולו

דרך אגב, מדינות ענקיות עברו ליום ראשון. ב-75% כבר הפסקנו לספור. מעל 75% מהעולם עובדים במתכונת של שבת-ראשון. אבל, אני אספר לכם עוד דבר, חבר הכנסת צרצור: מעבר למדינות האסלאם, מדינות ענק, זבולון, אחר כך. זבולון.

חבר הכנסת זבולון אורלב, אתה קודם שיבחת, עוזר לך. מדינות ענק עברו לשבת-ראשון, מדינות כמו סין, כמו הודו, כמו יפן, כמו סינגפור, כמו הפיליפינים. אתם יודעים למה? כי הם הבינו שזה טוב לפעילות הכלכלית. כאשר נעבוד ביום שישי, נתחבר לעולם בעבודה, לא בבטלה, חבר הכנסת כץ, בדיוק להיפך, כי כל המפעלים שעובדים היום ביום ראשון הם בשילוב ידיים ביום ראשון, אין להם עם מי לעבוד בעולם. אבל כשהם יעבדו ביום שישי, הם יוכלו לעבוד מול אירופה, יוכלו לעבוד מול המזרח הרחוק, להגביר פעילות,

אם יותר לי לשאול שאלה, בבקשה. הרי אם אנחנו ניקח את יום ראשון ונהפוך אותו ליום חופשי, באמת כמו במשוואה חשבונית, איפה שאנחנו מורידים אנחנו צריכים להשלים בצד השני.

אם השעות של יום ראשון יורדות לנו, זאת אומרת שיהפוך להיות יום עבודה ארוך ובמקביל גם יום לימודים של הילדים ארוך הרבה יותר מעכשיו, כי אם עכשיו את יום שישי שביטלנו, הם הוסיפו את זה במהלך השבוע, אבל ילד אחרי השעה 15:00 לא יכול לקלוט יותר מדי חומר. יכול להיות שפה יהיו פערים.

אני אתייחס לזה. העלית שתי נקודות חשובות. אבל צריך להבין שאנחנו מדברים על כך שהיצוא יגבר. כאשר מפעלים ימכרו יותר ליצוא, זה מייצר יותר מקומות עבודה. אבל כל המפעלים שעובדים ליצוא מוכרים גם לשוק המקומי, ומאחר שביום ראשון תהיה צריכה גדולה יותר, גם לשוק המקומי הם ימכרו יותר. אלה שהם יבואנים, תהיה להם אפשרות ליום עבודה נוסף, כשביום ראשון הם יושבים בשילוב ידיים ואין להם מה לעשות, כי ביום ראשון הכול סגור.

הם יעבדו עוד יום, כי הם יעבדו ביום שישי, ואז הם ימכרו יותר. הם ימכרו יותר, יהיו להם יותר מקומות עבודה. שוק ההון יעבוד יותר. למה הוא יעבוד יותר? כי ביום שישי יהיה מסחר עם העולם, ושחקנים מן העולם ישחקו ויהיו שותפים בבורסה הישראלית. עכשיו, נתת שם דוגמאות של אנשים שהם נגד. אני רוצה לחדש לך: לא רק שאוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר,

אני הופעתי בפני נשיאות לשכות המסחר, והיא הוציאה הודעת תמיכה. שרגא ברוש, באופן אישי, והזכיר את זה כבר זבולון אורלב, שותף למהלך והוא בעד. זו לא עמדת ההתאחדות עדיין, אבל עמדתו שלו, הוא אומר: אני מפעל ליצוא. הוא אומר: ביום ראשון כולם יושבים בשילוב ידיים ואין מה לעשות, וביום שישי אני נאלץ לרוץ לבד למפעל כדי לנסות לענות על כמה מיילים ולעשות כמה דברים ולשלוח כמה פקסים. נשיאות התאחדות בתי-המלון, עמי פדרמן, הופעתי בפניהם. כולם בעד. הוציאו הודעת תמיכה. יושב-ראש הבורסה לניירות ערך, ד"ר סם ברונפלד, הוציא הודעת תמיכה. יושב-ראש מרכז השלטון המקומי, שלמה בוחבוט, הם קיימו ישיבה בשלטון המקומי, והחליטו לתמוך, כי הם מבינים שזה טוב להם. הם מבינים שזה יגביר את הפעילות הכלכלית ביישובים שלהם, וזה ייתן יותר ארנונה כתוצאה מכך, כי יהיו יותר עסקים, וזה חשוב להם. ובנוסף, יושב-ראש ארגון המורים העל-יסודיים רן ארז, שגם הוא חובש כיפה, גם בפני ארגון המורים הזה הופעתי, וגם הם הוציאו הודעת תמיכה, כי גם הם מבינים את החשיבות של זה. מה זה יעשה ביום ראשון, אם אנחנו נצליח להעביר גם את מערכת החינוך, זה רק מנצח,

כי בינתיים ההצעה היא בלי להעביר את מערכת החינוך? לא, ודאי שזה מה שאני רוצה. איך נוציא את הילדים, אני אגיד לך. כאשר עברנו לחמישה ימים, הייתי אז עוזר שר האוצר, ולא ידעתי שפעם אני אהיה שר האוצר, אבל גם אז, כאשר עבדו ביום שישי,

איך אפשר לוותר על יום שישי? זה יום עבודה מלא, זה יום עבודה שאי-אפשר לוותר עליו, ואם נוסיף את השעה, במקום שיעבדו עד 13:30 14:00 ביום שישי, נוסיף כל יום שעה בין ראשון לחמישי, חל חוק התפוקה השולית הפוחתת.

בכלכלה, ככל שאתה עובד שעה נוספת, התפוקה בשעה הבאה היא נמוכה יותר מהשעה שקדמה לה, לא ניכנס כרגע להרצאה הכלכלית, קבלו את זה כאקסיומה,

נו? שנייה, אני רוצה להיכנס לזה. אבל כשהוסיפו את השעה הזאת לפני 20 שנה, האם ב-20 השנה האלה התפוקה ירדה? הצמיחה ירדה? הפריון לעובד ירד? ההכנסה לנפש ירדה? הכול גדל: הצמיחה גדלה, התפוקה גדלה, הפריון גדל, ההכנסה לנפש גדלה, אף-על-פי שהוסיפו שעה,

כאן אומנם נעבוד ביום שישי עד השעה 14:00, ויהיו חסרות לנו שעתיים, והכוונה היתה להוסיף חצי שעה כל יום בין שני לחמישי. יש כמה פתרונות לזה:

אפשר לוותר על ההפסקה ברבע שעה, וזה אומר שרגא ברוש, ואז להוסיף רק רבע שעה. אפשר להתחיל ביום שישי את הלימודים ב-07:00, שתהיה שעת אפס. כולנו היינו בשעת אפס. אז יום שישי, כולם יתחילו לעבוד שעה יותר מוקדם. מה קרה? אי-אפשר להתחיל לעבוד ביום שישי שעה יותר מוקדם? נמצא גם את הפתרונות לזה.

אבל כן נוכל לעבור ליום לימודים ארוך. כשאת אומרת שאחרי השעה 15:00 ילד לא קולט,

ברמת-גן הילדים לומדים, לפחות בבתי-הספר שהילדים שלי לומדים בו, עד 15:45, והם קולטים מצוין. אבל גם, יום לימודים ארוך. אבל לא נלך לרמת-גן. בכל אירופה, בכל ארצות-הברית לומדים יום לימודים ארוך, עם מפעל הזנה. הם לומדים עד 16:00 ועד 17:00. האם ההישגים החינוכיים שלהם נופלים מההישגים החינוכיים שלנו? עולים. זאת אומרת, השיטה שלהם טובה יותר. אבל יהיה גם יום לימודים ארוך, שזה חלום שלנו של שנים, ואבא שלך היה בין מוביליו, וגם מפעל הזנה שייכנס. את יודעת מה זה יעשה למעמד האשה? את יודעת כמה נשים תוכלנה לצאת לעבודה מפני שהילד לא יחזור ב-12:45, או לא יחזור ב-13:30? נשים שלא עובדות, תעבודנה, נשים שעובדות חצי משרה, תעבודנה משרה מלאה, ואלה שיוכלו, משרות ניהול. זה יגביר את ההכנסה המשפחתית, דווקא בפריפריה, ששם נשים לא עובדות, דווקא במגזר הערבי, ששם נשים לא עובדות, הן תוכלנה לצאת לעבודה כי הילדים ילמדו עד שעות יותר מאוחרות. זה יגדיל את ההכנסה המשפחתית. זה רק טיעון מנצח. אומרים: מה יעשו הילדים ביום ראשון? שאלה טובה. היו אצלי כל ראשי תנועות הנוער, לא רק "בני עקיבא", שזה כמובן, "השומר הצעיר", "מחנות העולים", "הנוער העובד", כולם היו. כולם אמרו שעבורם זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות, כי בשבת יש להם הרבה פחות ילדים שמשתתפים בפעילות של הטיולים,

יש חלק שאולי לא נוסעים, לחלק קשה להגיע לנקודות האיסוף ולנקודות הפיזור, אבל אמרו שאם זה יהיה ביום ראשון, לא רק שכולם יוכלו לנסוע גם האתרים פתוחים, והם יוכלו להביא הרבה יותר ילדים. אדוני השר,

אם תוכל לדאוג לכך שתנועות הנוער יהיו חינם, שבאמת הרוב יוכלו ליהנות מכך, כי היום גם תנועות נוער עולות כסף, מה שלא היה כשאני הייתי ילדה. תהיה הרבה יותר פעילות. אבל, כצל'ה, אתה יודע מה עוד? גילינו שיש 150,000 ילדים שעוסקים בפעילות ספורט בשבת, לא מתוך בחירה. יש עכשיו הבג"ץ של ההיא מהסיף, שמעת עליה? היא עכשיו הגישה בג"ץ, למה מחייבים לעשות את התחרויות בשבת. כל האיגודים רוצים לעבור ליום ראשון, כי הם יכפילו את מספר המשתתפים. כך יימנע חילול שבת המוני. היה אצלי שאול מייזליש מ"צו פיוס" ואמר לי: זה הדבר הכי גדול שיכול לקרות, גם לסובלנות בין דתיים לבין חילונים, אבל גם לילדים שיכולים להצטיין בספורט. הוא אומר שהילד שלו עד היום לא יכול לסלוח על זה שנמנעה ממנו האפשרות, כי הוא היה ספורטאי מחונן, וכל הפעילות היתה בשבת, והוא לא היה יכול לבוא לידי ביטוי. הרי לא יהיו 150,000 ילדים אלא 300,000 ילדים שיעסקו בספורט. אפשר יהיה ללכת לפארקים. אתה יודע, כשאתה אומר, עניין של עבודה? הרי גם חול-המועד מסתובבים בו, אבל זה יאפשר כל יום ראשון חול-מועד. אני רוצה לסכם. הייתי בפורים, שבמקרה היה ביום ראשון, לא בירושלים,

יום ראשון היה פורים ברחבי הארץ, לא בירושלים, והיה בר-מצווה אצל עוזרי הנאמן, בני כהן, אתם מכירים אותו, היה מנכ"ל המועצה האזורית בנימין,

היתה חגיגה שלמה, זה גם היה פורים. ניגש אלי זוג יהודים אנגלו-סקסים, משפחת ויינברגר. ושושנה ויינברגר אומרת לי: אנחנו כל כך תומכים בהצעה שלך. היא אומרת לי: הסבא שלי היה זה שהמציא את חמישה ימי העבודה בשבוע בארצות-הברית, קודם כול בניו-יורק, ואחרי זה אימצו את זה בכל העולם. ובעלה, שהוא מנתח בכיר, וכמובן חובש כיפה, מנתח בכיר ב"הדסה", אמר לי: אני לא מבין איך הציבור הדתי מסוגל להיות במצב שאין לו סוף-שבוע. הוא אומר: רק מי שגר בחו"ל יכול להבין מה יום ראשון עושה לנפש, מה יום ראשון עושה לאפשרות של האדם להירגע, לאפשרות של האדם להיות בחיק משפחתו, להתחבר האחד עם השני בלי המגבלות, בלי האיסורים, בלי כל הבעייתיות. הוא אומר: היום אני רק בית-הכנסת הביתה, הבית בית-הכנסת. גם רב חשוב אחד, הרב מצגר, חושב שזה רעיון נכון. רבנים רבים מתקשרים אלי ואומרים לי: זה דבר שהוא זועק, הלוואי שזה יקרה, כי הם מבינים שזה דבר נכון, שאפשר לעשותו. אני חושב שכולם יכולים להרוויח מזה. זה יהיה משהו שיאחד את העם. זה יהיה משהו שיאפשר לכל העם להיות באמת בסוף-שבוע, שפעם בשבוע יש לו יום ראשון אחד חופשי אמיתי, שממנו הוא יכול ליהנות, גם יהודים וגם לא-יהודים, גם דתיים וגם חילונים. אני מאמין שבסופו של יום זה יעזור מאוד לציבור בפריפריה, זה יעזור מאוד לציבור היותר חלש, זה ייצר משרות רבות, זה יאפשר לנשים לצאת לעבודה, יאפשר לילדים ללכת ליום לימודים ארוך. כל הדברים האלה הם דברים גם כלכליים וגם חברתיים. ומאחר שעם כל הצניעות, אני גם כלכלן, ועם כל הצניעות, גם הייתי בתפקידים כלכליים, ואפילו שר האוצר, אז אני, עם כל הצניעות, גם קצת מבין משהו. אני יכול לומר לכם שזה מהלך כלכלי מנצח ומהלך חברתי מנצח. כאשר זה יקרה, לא נוכל לעולם להבין איך לא עשינו את זה קודם. אני מציע להעביר את הנושא לדיון בוועדת העבודה והרווחה, כדי שנקיים שם דיון, ואני מקווה שנצליח לעשות את מה שהעם רוצה, את מה שרוב הציבור רוצה, הסקרים מראים את זה. בסקר האחרון שפורסם, 73% תומכים, מול 27%. ציבור גדול מבין שהשינוי הזה הוא שינוי חיוני, חיובי למדינה ולאזרחיה.

תודה לך, השר לפיתוח הנגב והגליל והמשנה לראש הממשלה, השר סילבן שלום. דעה אחרת, חבר הכנסת מסעוד גנאים. גברתי היושבת-ראש, כבוד השר, חברי חברי הכנסת,

הזכיר כבוד השר שגם במדינות מוסלמיות יום המנוחה הוא יום ראשון, מאחר שאנחנו כמוסלמים יודעים, שביום שישי אין לנו שבתון, כמו אצל היהודים,

עבודה היא מצווה, אבל מה עם תפילת יום שישי, שהיא בצהריים? במצב הנוכחי, מכיוון שיום שישי הוא חצי יום וערב שבת, אנשים הספיקו בצהריים להתפלל.

שאלתי לכבוד השר: במסגרת כל פתרון שיהיה בעתיד, האם כבוד השר והממשלה מוכנים לשקול לחייב את המעביד, אם בסקטור הפרטי או הציבורי, לתת לכל עובד מוסלמי שרוצה להתפלל, כל עובד שרוצה להתפלל, לקחת מנוחה או הפסקה של שעתיים, שלוש שעות כדי להתפלל ולחזור לעבודה?

נכון, עם כל הכבוד לרעיון שאנחנו רוצים להיות חלק מהעולם, weekend וכל הדברים האלה, בכל זאת יש פה אנשים מכמה דתות, ויש ציבור מוסלמי שרוצה לראות שמכבדים אותו דרך מהלך כזה,

תודה לחבר הכנסת מסעוד גנאים. אני מבין שהשר הציע ועדה.

אתם מסכימים לוועדה?

אם כן, רבותי, אנחנו נצביע. מי בעד העברת הנושא לוועדה?

נגד?

להעביר את הנושא לוועדת העבודה,

12 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

הנושא יועבר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הודעה לסגן מזכירת

ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון מס' 11), התשע"א 2011, שהחזירה ועדת הפנים והגנת הסביבה. מסקנות ועדת הכלכלה בעקבות דיון מהיר בנושא: מוכנות רשות המים לימות הקיץ, הצעתם של חברי הכנסת חמד עמאר ואורי מקלב, מסקנות ועדת הכלכלה בעקבות דיון מהיר בנושא: ניתוקים של חברת "בזק", הצעתו של חבר הכנסת חמד עמאר.

תודה לסגן מזכירת הכנסת. אנחנו ממשיכים בסדר-היום: מפגש הקוורטט בוושינגטון,

ראשון הדוברים, חבר הכנסת דניאל בן-סימון, ואחריו, חבר הכנסת סעיד נפאע. אדוני היושב-ראש, שוב אתה, שוב אני, באותו יום, אדוני המשנה לראש הממשלה, אדוני סגן שר החוץ. הבקשה הזאת, אדוני סגן שר החוץ, היא כמובן לא כדי להתנצח ולומר למה אנחנו תקועים כפי שאנחנו תקועים, אלא לנסות, אני תוהה אם אתה שומע מה שאני אומר, סגן שר החוץ. ולכן אני אומר, אדוני סגן שר החוץ, זה שהקוורטט התכנס השבוע כדי לחדש, לנסות ולקיים שיחות בין ישראלים לפלסטינים, כי אנחנו במצב לא טוב כרגע, אני רק רוצה לשתף אותך בשני ביקורים שהיו לשתי משלחות מהכנסת, גם בצרפת וגם באנגליה. יש תחושה שאם לא יקרה משהו עד ספטמבר, זה לא טוב לישראל.

אם ניגשים במצב הזה ששום דבר לא קורה, ניגשים ישר להר הגעש הזה שנקרא "ספטמבר באו"ם", יכול להיות שהלבה שתצא מהאו"ם תמרח אותנו בזפת ותפגע ביכולת של ישראל.

אני אומר שאנחנו בקרב בלימה במקום להיות בקרב יוזמה. לכן אני מצפה לשמוע ממך, אדוני סגן שר החוץ, אם אתה יכול לתת לנו איזה תחושה של עידוד, מלים כלשהן, או על מצב שקורה בימים אלה, על פגישות שהולכות להתקיים, או על מצב שהולך לשפר את התמונה לקראת ספטמבר. ושוב, אני אומר לך, פגשנו חברי פרלמנט סוציאליסטים ולא סוציאליסטים, בימין בצרפת, ואותו הדבר בבריטניה, ממפלגת השלטון וגם מהלייבור, וכולם אומרים: אנחנו אתכם, אבל מה הסחורה שלכם?

אי-אפשר כל הזמן להגיד שמכיוון שהם לא מכירים בישראל כמדינה יהודית,

לכן אני מאוד מצפה, מקווה, מייחל, שנבוא עם יוזמה כלשהי, כדי לצאת מהתקיעות הזאת. ואתה יודע, אדוני סגן שר החוץ, זה לא רק עניין דיפלומטי כדי לנצח בנקודות, אלא כדי לבוא לאירוע הגדול הזה של ספטמבר, שכל העולם יתנקז אליו, עם איזה תחושה שאנחנו לא בקרב בלימה, אלא בקרב, אני לא רוצה להגיד תקיפה, אבל ביוזמה כלשהי. לכן אני אשמח מאוד אם אתה יכול לבוא היום עם בשורה, אם בשבועיים, שלושת השבועות הקרובים הולכים למשהו חיובי, כדי לצאת בתחושה טובה. ושוב, מהתקשורת האמריקנית יש תחושה שהנשיא אובמה נכנס טיפ-טיפה לתרדמת והוא קצת מרים ידיים מהסיפור הזה. אני מאוד מקווה שלא יקרה מצב שהנשיא האמריקני, שהוא אתנו במהותו, גם במסורת האמריקנית, ירים ידיים ותיווצר תחושה שבגלל ההתעקשות של ישראל לא קרה משהו. אם חלילה נגיע לספטמבר עם הכרה דה-פקטו ודה-יורה של מליאת האו"ם במדינה פלסטינית, בלי שאנחנו נבוא עם סחורה כלשהי, נצא לא טוב. לכן אני מבקש, אדוני סגן שר החוץ, שבכל זאת תשתף אותנו במה שקורה בזירה הזאת בימים אלה, ואולי נוכל ללכת לאירוע הגדול הזה עם תחושה שישראל לא רק בולמת, ולא רק מחפשת דרך לברוח מהסיפור הזה, אלא שישראל אכן יוזמת, ישראל מקדמת בברכה את האירוע הזה, ויכול להיות שבמה שנותר מיולי ובחודש אוגוסט אנחנו הולכים למשהו שאולי יביא עידוד להרבה מאוד אזרחים בארץ. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת דניאל בן-סימון. חבר הכנסת סעיד נפאע, איננו. חבר הכנסת חנא סוייד, ואחריו, חבר הכנסת מסעוד גנאים. חברי כנסת שלא יהיו נוכחים כשאני מקריא את שמם, אני לא אאפשר להם לדבר. חבר הכנסת מסעוד גנאים, אתה אחריו. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, אדוני סגן השר, חברי הכנסת, אני חושב שהעכבה והמחסום העיקרי בפני חידוש התהליך המדיני, דבר שהקוורטט מעוניין להגיע אליו, זה העניין של ההתנחלויות, של הבנייה בהתנחלויות. אינני חושב שהבעיה היא ההתניה של ראש הממשלה שהפלסטינים יכירו בישראל כמדינה יהודית. אני חושב שההצהרה הזאת היא מעין בריחה קדימה. לפחות שמעתי את ראש הממשלה מדבר כאן, מעל הבמה הזאת, שהוא לא מעמיד את הכרת הפלסטינים בישראל כמדינה יהודית כתנאי לחידוש השיחות. הוא אומר: אנחנו יכולים לשוחח, גם אם לא יכירו מראש. אני חושב שיש כאן

על-ידי העלאת והעצמת העניין של מדינה יהודית ולא מדינה יהודית, והוא כבר תופס את רוב השיח הציבורי, לברוח מהעניין של ההתנחלויות, כי מה שראש הממשלה איננו מעוניין, זה להפסיק את הבנייה בהתנחלויות עכשיו. על העניין של הגדרת המדינה, מדינה יהודית או לא מדינה יהודית, יש ויכוח רחב בעולם ויש זמן להגיע לזה. כפי שאמרתי, ראש הממשלה אמר כאן שהוא לא מתנה את זה, אבל הפלסטינים, ובצדק, אומרים שאם אנחנו באמת מדברים, ורוצים לדבר, כאשר המטרה היא לא רק לדבר אלא להגיע לפתרון, והפתרון הוא של שתי מדינות, והמדינה הפלסטינית תקום בשטחים הכבושים, אז מה טעם יש בכך שבאותו שטח שעליו אמורה לקום המדינה הפלסטינית בונים עכשיו התנחלויות? הטענה הזאת שההתנחלויות אינן מחסום לשלום יכולה להישמע ממי שבעבר צידד בנסיגה מהתנחלויות, כמו בנסיגה מעזה. ואנחנו יודעים שהממשלה הנוכחית, ראש הממשלה הנוכחי לא הסכים לנסיגה מעזה, כלומר אין ברקורד שלו שההתנחלויות אינן מחסום לשלום. או, מצד שני, הטענה, מה פתאום שבזמן ממשלת אולמרט דיברו ובנו בהתנחלויות, אז איך שם זה הסתדר ועכשיו לא הסתדר? אילו הממשלה הנוכחית היתה באה והיתה מכירה ומסכימה בסיכומים שהיו בין הממשלה הקודמת לבין הפלסטינים, ואומרת: אנחנו ממשיכים בנקודה שנפסקו בה השיחות אז ואנחנו מתקדמים הלאה באותם תנאים, אז יכולתי להבין שאוקיי, אז הבנייה בהתנחלויות לא הפריעה ועכשיו היא יכולה לא להפריע, כי מסכמים או ממשיכים מהנקודה שהפסיקו. מכיוון שזה לא מתקיים, וזה לא מתקיים, אני חושב שהתנאי לחידוש התהליך המדיני זה הפסקת ההתנחלויות. אין מנוס מהפסקת ההתנחלויות. לא יכול להיות שאתה מצד אחד בונה מכשול לפתרון העתידי, ומצד שני אני אומר: אני פתוח, אני רוצה להידבר. זה כבר סחורה שלא מתקבלת, תודה. זה לרתום את העגלה לפני הסוס, וממשלת ישראל צריכה להסכים להפסקת ההתנחלויות. זה יחסוך את כל ההתפתחויות, ספטמבר ולא ספטמבר, ויבריא את האווירה ואת האקלים במזרח התיכון. תודה לחבר הכנסת חנא סוייד. יעלה חבר הכנסת מגלי והבה, ואחריו, חבר הכנסת מסעוד גנאים. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, ממלא-מקום ראש הממשלה, סגן שר החוץ, חברי חברי הכנסת, אין לי ציפיות מהממשלה הזאת, לא רק אני אלא כל מי שרואה איך היא מתנהלת ואיך היא מגיעה, אז הקוורטט יעשה את העבודה שלנו, לא יעשה את העבודה שלנו. תמשיכו להיות מה שנקרא ממשלת שמיר המחודשת, עם קיפאון בכל התחומים. ככה תגיעו רחוק. יש לי מה להגיד בנושא המדיני, והרבה, אבל אני לא רוצה עכשיו לדבר על הנושא המדיני, וטוב שאתה נמצא פה, ממלא-מקום ראש הממשלה, ויושב קרוב לראש הממשלה להגיד לו את הדברים הבאים. אני היום הצגתי לו עובדות אמיתיות על מה שקורה בכפרים הדרוזיים, בהרבה תחומים, בתחום התכנון והבנייה, שמתוך 13 כפרים כמעט אין תוכנית

של ועדות תכנון ובנייה שמאושרת, שאנשים יכולים היום לבנות ביישובים האלה. בדאליה ובעוספיא קיימים כ-800 בתים לא מחוברים לחשמל. אנשים או מתחברים בצורה פיראטית או שגנרטורים מאירים את הבתים האלה. חלוקת חלקות לחיילים המשוחררים, ומי כמוך יודע, לא מזמן באת מהמערכת הצבאית, מה התרומה של חיילינו, וכשהם באים הביתה אין להם חלקות. ולא רק שאין להם חלקות, כשבאים אלה שכבר הצליחו ורוצים לבנות בית, בתוכניות השיכון, ואדוני היושב-ראש ליווה את הבעיות שלנו בנושא השיכון והבנייה במגזר ובכלל בפריפריה, הכין שר השיכון תוכנית לבנייה רוויה, לתת סיוע עד 100,000 שקלים לכל זוג בשביל לרכוש דירה ראשונה, אין לנו בנייה רוויה, כל מענקי המקום לא קיימים, אז גם אתה לא יכול להיות חלק מהתוכנית הזאת. וכשאני מצרף את כל הבעיות האלה, ובדרך כלל ההגדרה של 40 חתימות לנאום בפני ראש הממשלה כוללת את הנושא המדיני, הכלכלי והחברתי, לצערי הרב, ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו מצא לנכון להתעלם לחלוטין מבעיות שיכולות להיות. אני ניסיתי להתריע, ואני עדיין מתריע, אבל זה יכול להביא אצלנו למצב של תסיסה שאנחנו יודעים איך היא מתחילה אבל אנחנו לא יודעים איך היא תסתיים, אם הממשלה ממשיכה להיות אטומה לבעיות אלה. ובאמת, אני כבר עשר שנים בכנסת הזאת. היום זו הפעם הראשונה, מי שמכיר אותי, שהתפרצתי ויצאתי החוצה, אבל אם מישהו חושב שהוא יוכל להתעלם מאתנו, הוא טועה. ואם הוא לא ימצא את הדרך לפתרון ולתשובה מהירה ל-140,000 דרוזים שחיים בישראל, אז אני אומר לו:

ראש הממשלה, אפילו להציג לך את הבעיות. תודה, אדוני. תודה לחבר הכנסת מגלי והבה. יעלה חבר הכנסת מסעוד גנאים, ואחריו, אחרון הדוברים, חבר הכנסת אריה אלדד. אם הוא לא יהיה, ישיב סגן שר החוץ, חבר הכנסת דניאל אילון. לרשותך, חבר הכנסת גנאים, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, כבוד סגן השר, חברי חברי הכנסת, כבוד השר, אי-אפשר, כל תרופה בעולם לא תועיל וכל רופא בעולם לא יעזור לך אם אתה לא מודה שאתה חולה. מי שהוא חולה, אם הוא לא מודה שהוא חולה והוא לא מכיר בזה שהוא חולה, אף תרופה בעולם לא תועיל. ראש הממשלה לא רוצה שלום, הוא לא חש שהוא חייב להחזיר משהו, 1. ראש הממשלה אמר ל"הארץ" לפני שבוע שהסכסוך הזה לא פתיר, 2. הוא אמר שישראל בשטחים הכבושים בגדה המערבית,

זה דבר טבעי, זו ארץ האבות.

אם אתה רוצה את השטח, רוצה להחזיק את השטח, אומר שאתה טבעי שם, שנורמלי להיות שם ואתה לא כובש, אז מה ההצגות האלה? אי-אפשר. תהליך השלום כולו בנוי על עיקרון של שטחים תמורת שלום. אז אם השטחים האלה, הוא אומר: אלה שלי, זכותי, אני טבעי שם, אני הדבר הנכון שם. אז תגיד שאתה לא רוצה שלום, אתה רוצה להיות שם,

ותשמור על המדינה היהודית במדינה אחת, שהיא מהנהר עד הים. אדוני היושב-ראש, ראש הממשלה רוצה להחזיק את המקל בשני קצותיו, גם את השטח וגם את השלום, ואי-אפשר. כל קוורטט בעולם לא יעזור. ומה עזר להם ראש הממשלה? מה עזר לקוורטט? בזמן שהם נפגשים בוושינגטון, הוא נתן בפניהם את חוק מניעת החרם. אז איך אפשר לדבר על שלום, שאתה מעוניין בשלום, בזמן שכל המהלכים והצעדים שאתה עושה הם נגד השלום, ובסוף מטרפדים את כל תהליך השלום?

מה רצה? רצה לתת סולם, להציל את ישראל. בהתחלה הוא רוצה לטרפד את המהלך הפלסטיני בספטמבר, שהאו"ם לא יכריז על מדינה פלסטינית. אבל ראש הממשלה לא עוזר להם, ואני חושב, אדוני היושב-ראש, שהפלסטינים עושים נכון אם הם יהיו נחושים, הם יום ולילה אומרים: מוטב לנו, אנחנו מעדיפים הקמת מדינה פלסטינית דרך משא-ומתן, אבל ראש הממשלה לא רוצה, לא מעוניין, לכן הדרך היחידה היא ללכת לאו"ם ושם להכריז על מדינה פלסטינית.

תודה לחבר הכנסת מסעוד גנאים. חבר הכנסת אריה אלדד, אינו נוכח. אם כן, רבותי, ישיב לכל המציעים סגן שר החוץ חבר הכנסת דניאל אילון. אדוני היושב-ראש, חברי כנסת נכבדים, אדוני המשנה לראש הממשלה והשר לעניינים אסטרטגיים, תרשו לי, ברשותכם, להיות קצר, ובאמת לא להאריך בדברים, אבל לנסות להשיב לעניין. אני אתחיל אולי עם אחרון הדוברים, חבר הכנסת מסעוד גנאים. אתה דיברת למעשה על שני עקרונות, שחשוב לציין אותם וגם חשוב אולי לבחון את הדברים בשטח. דיברת על עיקרון של שטחים תמורת שלום. אני לא בטוח שהעיקרון הזה הוכיח את עצמו. הרי בעזה פונתה כל הרצועה, כולל התהליך המאוד-כואב של פירוק יישובים. שלום זה לא הביא, ההיפך. שלא לדבר על גזרות אחרות, כמו בדרום-לבנון, אזורי הביטחון וכו'. אז ככה שהנושא הזה, אני חושב שכדאי שנחשוב עליו עוד פעם, האם זה באמת עניין של שטחים או האם זה עניין באמת של תפיסה עקרונית לגבי זכותו המולדת של העם היהודי כאן, והכרה והבנה של הפלסטינים. חבר הכנסת גנאים, גם הפלסטינים פה, הם לא עושים טובה לאף אחד שהם מכירים בזכותנו המולדת להיות כאן. זה לא דבר שאנחנו צריכים לשלם עליו תמורה. לשלום צריך שניים, כולל ויתורים הדדיים. אתה דיברת גם לגבי החוק למניעת החרם, שגם זה, אני לא יודע איך זה בדיוק קשור לנושא של מפגש הקוורטט מבחינת העיתוי. אני גם לא יודע איך זה בדיוק קשור לנושא תהליך השלום, אלא אם כן הנושא הזה קשור לתרבות השנאה וההסתה שמטפחת הרשות הפלסטינית. אם לא היתה תרבות שנאה והסתה ברשות הפלסטינית, אז אולי לא היה צריך את חוק החרם. זה לגבי התשובה שאני יכול לענות לך. חבר הכנסת חנא סוייד, כבר לא כאן, דיבר על נושא ההתנחלויות. רציתי רק להזכיר לו שהיו בכל אופן עשרה חודשים מורטוריום לגבי ההתנחלויות, גם כן תהליך כואב, וזה לא הביא את הפלסטינים לשולחן המשא-ומתן. הדברים האלה מביאים אותי להשיב לידידי הטוב חבר הכנסת דני בן-סימון לגבי הקוורטט. אז קודם כול, מבחינה טכנית, דני, אני לא דובר הקוורטט ולא יכול לדבר בשמם. לגבי ההמשך, זה בהחלט יהיה תלוי בהם. אני רק יכול להגיד לך שמבחינת העמדה הישראלית אנחנו תומכים בתהליך, אנחנו תומכים ביוזמות מאחורי הקלעים, ואנחנו מקווים מאוד שהקוורטט, אף-על-פי שלא הגיע להסכמה, או לא הגיעה להצהרה משותפת,

לא יזנח את הפעילות שלו, את המעורבות שלו, בוודאי בהובלה ובמובילות אמריקנית. אני מעריך שבשבועות ובחודשים הקרובים נמשיך לראות את הפעילות הזאת מאחורי הקלעים. אם היא תביא לכדי איזו פריצת דרך, זה באמת באמת לא תלוי בנו, בוודאי לא רק בנו. אבל אם אנחנו סוקרים ביושר,

את כל הפעילויות ואת כל המחוות שישראל עשתה, אני לא מדבר רק על השנתיים וחצי האחרונות, אבל בעיקר בשנתיים וחצי האחרונות, באמת ביושר אפשר להגיד שקשה מאוד להבין למה הפלסטינים לא הגיעו לשולחן המשא-ומתן. גם היום הם מוזמנים להגיע לשולחן המשא-ומתן. וכשמדברים על תנאי, אני חושב שהתנאי החשוב ביותר הוא שלא יהיו תנאים.

אדוני סגן השר, מה אתה מציע? אני הייתי מציע להסיר את זה מסדר-היום, כי אני מניח שיהיו דברים שיתפתחו. להסתפק בתשובה שלך. חבר הכנסת בן סימון,

מסתפקים בתשובה? לא. מה אתה דורש?

אם כן, רבותי, אנחנו מצביעים רק על הצעתו

חבר הכנסת מסעוד גנאים. מי שבעד, זה מליאה. מי שנגד, זה להסיר מסדר-היום. ובכן, רבותי, הצבעה. מי בעד? מי נגד? מה מצביעים? מי שבעד, זה למליאה,

זה להסיר מסדר-היום, כפי בקשתך.

נגד, 5, בעד, 3. אם כן, הנושא יוסר מסדר-היום. אנחנו ממשיכים, רבותי. נעבור להצעות לסדר-היום בנושא: הכרזת העצמאות של דרום-סודן,

ראשון הדוברים, חבר הכנסת שלמה מולה, ואחריו, חבר הכנסת דני דנון.

לא יהיה, אחריו, חבר הכנסת טלב אלסאנע. אם גם הוא לא יהיה, סגן השר ישיב מייד. שלוש דקות לרשותך, חבר הכנסת מולה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, אדוני סגן שר החוץ, אני חושב שמדינת ישראל עשתה נכון כאשר ראש הממשלה הכיר ובירך על הקמתה של מדינה נוספת באפריקה, דרום-סודן. אנחנו, בני העם היהודי, שבעצם הקים לו מדינה אחרי לקחי השואה והמאבק של הציונות להחזיר את עם ישראל לביתו ולארצו כאן, צריכים וחייבים להזדהות עם אותם אנשים באפריקה, בדרום-סודן, ששילמו על עצמאות בסכסוך לאומי אכזר במחיר חייהם של יותר מ-2 מיליון אנשים, שאיבדו את חייהם למען עצמאותם. אני יודע שהטרגדיות שקורות באפריקה לא מצולמות, לא מגיעות למרקע הטלוויזיה. אפילו על הסכסוך באזור שלנו, כאן בישראל, אם איזה מתנחל זורק אבן על ילד פלסטיני או ילד פלסטיני זורק, מה אתה אומר? מה אתה מעוות את המציאות? מי זורק אבנים? נמאס מההסתה הזאת. זאת הסתה. חבר הכנסת בן-ארי, אתה חייב להתפרץ בצורה, מה זאת ההסתה הזאת?

או ילד פלסטיני זורק אבן על חיילי צה"ל, זה זוכה לסיקור תקשורתי גדול ביותר. להבדיל, כשמיליוני אזרחים נרצחים ויש ג'נוסייד, רצח עם, העולם כולו שותק. ולמרות הכול, קמה לה מדינה חדשה בדרום-סודן, רובה,

אני מציע לממשלת ישראל ולמדינת ישראל ליצור יחסים דיפלומטיים עם המדינה הזאת. זאת תהיה החלטה אסטרטגית למדינת ישראל, ודרום-סודן מוכנה, הממשלה שקמה מוכנה ליצור אתנו יחסים בין-לאומיים. הדבר הזה הוא דבר חשוב. יתירה מזאת, אדוני היושב-ראש, אנחנו כבני העם היהודי צריכים להזדהות עם כל חופש ביטוי והתאגדות ובעצם הגדרה עצמית של אותן קבוצות. הסכסוך הלאומי שבו אנחנו נמצאים עם הפלסטינים, אין לי ספק, למרות הכול גם זה יגיע קצו ונחיה בשלום ובשלווה עם שכנינו. לכן, מדינת ישראל, עם ישראל צריך לברך על תקומתה של מדינה חדשה. אני הגשתי את ההצעה הזאת לסדר-היום, אדוני היושב-ראש. אני עצמי, כשהגעתי לארץ, עברתי דרך סודן. גם הייתי בכלא בסודן. אני יודע בדיוק איך פועלות הנפשות, כמה היה קשה להיות בסודן. לכן, אני חושב שאנשים שביקשו ליצור את חירותם, בצורה של רפרנדום, מעל 90% מהאנשים הסכימו שתהיה להם עצמאות, על מדינת ישראל באמת להכיר בהם וליצור יחסים דיפלומטיים, וגם לשלוח סיוע הומניטרי וחקלאי לאותה מדינה, כי אנחנו שותפים בעצם בעולם גם בהצלת נפשות. אני יודע שמשהב"ט עושים הרבה עבודה באפריקה, באתיופיה. יש לכם הזדמנות נוספת עכשיו באמת להשקיע יותר גם באותה מדינה. זאת תהיה עוד מדינה ידידותית, כמו אתיופיה, קניה ומדינות אחרות. כשסודן נחלקת לשניים, אנחנו צריכים להיות מאוד שמחים. תודה לחבר הכנסת שלמה מולה. ישיב סגן שר החוץ, חבר הכנסת דניאל אילון. חבר הכנסת בן-ארי, אני חייב להגיד לך משהו: יש לך כלים פרלמנטריים איך להביע את דעתך, ולא בהתפרצות.

רק רגע, תקשיב לי, במחילה ממך, תקשיב לי. אני לא אחנך אותך, אבל אתה לא תפריע פה. איזה חינוך זה? אתה מדבר על חינוך? מותר לך לצעוק ולהתפרץ כל פעם? אתה עושה את זה כל הזמן. אני חייב להגיד לך משהו: יש לך כלים פרלמנטריים. אני אתן לך דקה מהצד, בהצעה אחרת. תגיד את דעתך בשקט. דברי חכמים בנחת נשמעים. למה בצורה של התפרצות כזאת? אני לא מבין, יש לך הכלים הפרלמנטריים הטובים ביותר. למה שתעשה את זה בצורה כזאת? הרי אני יכול לתת לך דקה מהצד לדבר. למה לעשות את זה בצורה כזאת?

אף אחד לא מתיימר לחנך אותך. רק נותנים לך עצה וטובה. אדוני, סגן השר, רשות הדיבור לך. הוא צודק.

תודה רבה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, כבוד המשנה לראש הממשלה, חבר הכנסת מולה, אני רוצה להגיד שנעמו לי דבריך, אני בהחלט מסכים לכל מה שאמרת. אנחנו בהחלט רואים בדרום-סודן מדינה חשובה חדשה שהצטרפה למשפחת העמים. אני רוצה להגיד מכאן שישראל, ידה מושטת. מובן שאנחנו הכרנו בדרום-סודן

אנחנו גם מוכנים לסייע להם בבניין המדינה, בבניין המוסדות שלהם, בבניין החברה והכלכלה, בכל תחום שהם ירצו, ואכן, יש כבר מגעים והם יימשכו בלי שום ספק. אם רק יורשה לי, אני חושב שמהעצמאות של דרום-סודן, שהתקבלה לפני שבוע כמדינה ה-193 באו"ם, יש גם לקחים לסכסוך שלנו כאן עם הפלסטינים. הייתי אומר שהלקח העיקרי הוא שלהגיע למדינה, להגיע להסכם, אפשר רק במשא-ומתן, משא-ומתן ישיר ללא תנאים מוקדמים, כמו שהיה בין הצפון לדרום בסודן, ואפשר להגיע לשלום, לאחווה, להכרה הדדית ולדו-קיום בשלום גם אחרי תקופות קשות. אם אתם זוכרים, בסודן אנחנו נמצאים היום במצב, בעשור האחרון היו שם מיליוני, לפחות 2 מיליון קורבנות, והנה הגיעו לשלום מתוך כבוד הדדי,

הבנה.

אני חושב שעל הפלסטינים להסתכל היטב, במיוחד כאשר הם חושבים ומכלכלים את צעדיהם לקראת ספטמבר, כדי שלא יקבלו מפח נפש מצד אחד וכדי שלא יזיקו לאינטרסים הלאומיים שלהם. הייתי אומר שכדאי מאוד ללמוד מהדוגמה של דרום-סודן. אם יורשה לי, יש כאן עוד לקח, הייתי אומר לקח בעיקר לישראלים שבינינו. יש כאלה שמדברים על כך שהזמן פועל לרעתנו, לרעת ישראל, שצריך להגיע מייד ליוזמות ולהגיע מייד להסכם. מה זה אומר להגיע ליוזמות ולהסכם? זה אומר: תוותרו לפלסטינים. כל מה שהם רוצים, תוותרו להם. אחרת, מה האיום הכי גדול, חבר הכנסת בן-ארי, שמאיימים עלינו, במיוחד גורמי אופוזיציה ושמאל? שאם, חס וחלילה, לא נגיע להסדר עם הפלסטינים מייד,

בתנאים שלהם. אז מה יקרה? מה הדבר הכי גרוע שמאיימים עלינו?

כביכול השד הדמוגרפי, נהפוך להיות למדינה דו-לאומית. וגם כאן, חבר הכנסת מולה, המקרה של דרום-סודן מוכיח בדיוק את ההיפך. היום אנחנו נמצאים בעולם שבו אנחנו רואים בזירה הבין-לאומית, זה מתחיל בהודו דרך כוש, בסודן, וכמובן מה שראינו באירופה ובבלקן, היום אנחנו רואים את המגמה של התפתחות יחידות מדיניות שהן הומוגניות כמה שאפשר. ברית-המועצות התפלגה ליחידות המשנה שלה, סלובקיה וצ'כיה נפרדו, כנ"ל ביוגוסלביה, כנ"ל בדרום-סודן.

שחשוב שלא נפחיד את עצמנו שהנה, הזמן פועל לרעתנו ואנחנו צריכים לעשות את המשא-ומתן תחת איזה איום דמוגרפי או איום של מדינה דו-לאומית. אין חיה כזאת היום בזירה הבין-לאומית. אי-אפשר לערבב מין בשאינו מינו.

מה אדוני סגן השר מציע לגבי ההצעה? אני מציע להעביר את זה לוועדת החוץ והביטחון. אוקיי. גם המציע מסכים. אם כן, רבותי, אנחנו מצביעים. מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החוץ והביטחון נתקבלה. שמונה בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

ההצעה לסדר-היום תועבר לוועדת החוץ והביטחון להמשך דיון. אנחנו ממשיכים בסדר-היום. נעבור להצעות לסדר-היום בנושא: מסקנות ולקחים מהמשט האווירי,

ראשון הדוברים, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, ואחריו, חבר הכנסת מיכאל בן-ארי. מה זה משט אווירי? או משט או אווירי. מטס, מטס. כתוב לי בסדר-היום: "מהמשט האווירי". אני מוחה נגד הכתוב בסדר-היום. זה או משט או מטס.

כתוב על השטן בספר איוב שהוא בא משוט בארץ, ושם כתוב שהשטן מרחף, אז יש שטנים ששטים בארץ,

זה בלשון התנ"ך: "משוט בארץ". אם זאת לשון התנ"ך, אני מסכים. ידידי חבר הכנסת זאב בילסקי, חברי הכנסת שביקשו את ההצעה, כך ניסחו אותה למזכירות הכנסת. כשזה בא לדיון ביום שני בנשיאות, כשיושבים כל סגני היושב-ראש עם היושב-ראש להחליט את מה הם מאשרים, כך נוסחו ההצעות, ולכן כך הן מובאות למליאת הכנסת. רק אנחנו זורקים, אבל אני לא חושב,

זה עניין סמנטי. אנחנו נמשיך את הדיון. חבר הכנסת זחאלקה, לרשותך שלוש דקות. בבקשה, אדוני יכול להתחיל. אולי זה מהמטוסים של הכיבוי. תודה, חבר הכנסת בילסקי. ה"סופר-טנקר". כבוד היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, קבוצה של מאות לוחמי שלום היתה אמורה להגיע לארץ להשתתף בפעילות לא חמושה, לא אלימה, פוליטית, בגדה המערבית, וכמובן בירושלים ובמקומות שונים בארץ, כולל באל-עראקיב בנגב. כוונתם היתה לעמוד לצדן של משפחות שבתיהן מאוימים בהריסה, של תושבים שחרב הגירוש מרחפת מעל ראשם, של אנשים שחיים במצור על-ידי סדרה של מחסומים, צעדות בבילעין נגד הגדר, הפגנות בשיח'-ג'ראח. זו היתה כוונת המפגינים, ואני בטוח שבארץ ידעו על כך. תמיד מגיעות קבוצות כאלה מחוץ-לארץ. מה מיוחד במטס? שהגיעה קבוצה גדולה. היה גיוס גדול. הכוונה היתה לעורר הד תקשורתי לעניין, לעורר את דעת הקהל. ממשלת ישראל רצתה למנוע זאת והכריזה על מניעת כניסתם, שלחה מאות שוטרים, היתה ישיבת ממשלה, או של הקבינט הביטחוני, בעניין הזה. בקיצור, צדיקים לפעמים מלאכתם נעשית בידי לא-צדיקים. הצדיקים במקרה הזה הם לוחמי החופש. דרך אגב, מדובר בארגוני סולידריות וארגוני שלום שפועלים במקומות שונים בעולם, כלומר אין בראש שלהם רק ישראל. יש קבוצות כאלה גם באירופה, שנלחמות למען שלום בעולם, נגד עוולות בכל מקום בעולם, נגד דיכוי אדם בכל מקום בעולם, נגד הפרה של זכויות אדם בכל מקום בעולם, והם ראו שאחד המקומות, אולי המקום הבולט ביותר בעולם היום, שיש בו הפרה סיטונית של זכויות אדם, זה הכיבוש הישראלי, זה הכיבוש האחרון.

מניעת כניסתם היא צעד אגרסיבי שאין לו מקום, ובעצם, כדי למנוע זאת הממשלה צריכה להחליט על הקמת משטרת מחשבות בכניסה בנמל התעופה: אתה שמאל, חזור הביתה, אתה ימני קיצוני מארצות-הברית, תיכנס לכאן. זה בעצם משטרת המחשבות. משפט אחרון. משפט אחרון. אני אומר: תעשו מה שאתם רוצים. אי-אפשר לעצור את גל הסולידריות הבין-לאומי עם זכויותיו של העם הפלסטיני. זוהי קריאת צדק שזועקת לשמים, זה עוול שזועק לשמים ומהדהד בכל העולם, ולא דני דנון ולא ביבי נתניהו ולא יעלון ולא אחרים יכולים למנוע את התמיכה ההמונית בזכויות הפלסטינים. יש כאן התעוררות של החברה האזרחית. היום מנעתם מאות, דרך אגב, כ-200 נכנסו. אני בטוח שבפעם הבאה יבואו אלפים, ואני בטוח שהעולם לא ישתוק על הפשעים שנעשים יום-יום נגד העם הפלסטיני. מטס או משט, האנשים האלה ימצאו דרך להביע את עמדתם.

תודה לחבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. יעלה חבר הכנסת מיכאל בן-ארי.

בשם השר לביטחון פנים סגן שר החוץ, חבר הכנסת דניאל אילון. אדוני היושב-ראש, הבהרה לשונית: המלה "שוט" מופיעה בתנ"ך, אני חושב, במקום יחיד, במקום יחיד, וגם בדברי הימים, אז יש עוד מקום אחד. פעמיים זה מופיע, פעמיים בהקשר של השטן, אצל איוב פעם אחת, ופעם אחת כשמוזכר המפקד של דוד המלך בספר דברי הימים, במקבילה לספר שמואל ב',

זה מופיע שם גם כן: השטן מופיע משוט. שטנים כנראה שטים גם בשמים. דיבר כאן חבר הכנסת זחאלקה על "לוחמי שלום". לוחמי שלום. איזה צדיקים. אדוני השר. היינו צריכים לקבל אותם עם תעודות הוקרה, עם מצעד של כינורות ונבלים, את אנשי השלום האלה, ולשים פרח בדש בגדם של הצדיקים האלה, שבאו מרחבי העולם להביע סולידריות עם העם הכבוש, כביכול. דיבר פה קודם חבר כנסת שלא מתבייש לבוא לרמת-אביב ולהגיד: פה שיח'-מוניס. אותם לוחמי שלום שהתארגנו לבוא לכאן התכוונו גם לבוא ליפא ולחיפה וכן הלאה. בשבילם הכול שטח כבוש.

שיבוא פה חבר הכנסת זחאלקה ויגיד לנו האם יש הבדל מבחינתו בין בית-לחם לבין שיח'-מוניס, בין עופרה לבין מג'דל. שיבוא ויגיד, אני אשמח לשמוע אם הוא חושב שיש הבדל. ההצטעצעות הזאת של כביכול לוחמי שלום ומקארתיזם והחברה האזרחית כבר יצאה לנו מכל האוזניים, מכל החורים האפשריים. מדובר באויב מסוכן, שמבקש לחסל את מדינת ישראל. הרי זה בא להחליף את המשט לעזה. עזה, מקום של צדיקים. יש להם מצור, המסכנים, לכן מרוב מצור הם יורים אלפי טילים על אוכלוסייה אזרחית.

המעוז הקדמי של האויב לא מתרגש מזה שהורגים אנשים. זה לא חשוב, הרי זה החברים שלו, בשאר אסד טובח בבני עמו. פעם אחת תבוא ותגיד שאתה מגנה את בשאר אסד. בוא נשמע אותך. הלכו והתחבקו עם מועמד קדאפי, אז הם הצטדקו שהם לא ידעו מה הוא יעשה, אבל כמה שנים לפני כן הוא חיסל 1,000 אסירים בבית-כלא. 1,000 אסירים.

לפני שאחמד טיבי בא אליו ואמר לו: אתה מלך המלכים.

אז הצדיקות הזאת, עם כבוש.

מי שנכבש פה, לצערי, זה אנחנו. כשאני בא לירושלים אני רואה את הכובשים האלה בהר בית-קודשנו, במקום המקדש שנחרב לנו. מי כאן הכובש ומי כאן הנכבש? גם אני אומר "הלאה הכיבוש", הלאה הכיבוש שהתחיל פה בשנת 638 לספירה בארצי, במולדתי היחידה, ואין לי ארץ אחרת. וכל אלה שבאו מארצות מסביב יכולים לחזור לארצותיהם. זו ארצנו, זאת מולדתנו. הניסיונות האלה לפגוע בלגיטימציה של מדינת ישראל על-ידי כל מיני כאלה שנושאים שמות שווא עליהם, אני שלום אדבר והמה למלחמה, השלום מהם והלאה. מי שתומך בארגוני הטרור, מי שממומן על-ידי הרוצחים האלה, ראינו את ה"מרמרה", ראינו את הגברת הלא-מכובדת היום.

מזל שלא היתה לה אלה, כמו שהחברים שלה הכו את החיילים שלנו, כפי שהכתה פה את סדרנית הכנסת. אני מקווה שאנחנו לא נעבור לסדר-היום על הפיכת כנסת ישראל, הפרלמנט הישראלי, לפרלמנט של אפגניסטן.

תודה לחבר הכנסת מיכאל בן-ארי. ישיב לדוברים, למציעים, סגן שר החוץ, חבר הכנסת דניאל אילון. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני המשנה לראש הממשלה, אני מתכבד להשיב כאן בשם השר לביטחון פנים איציק אהרונוביץ, ואלה הם דבריו: בראשית הדברים אבקש להדגיש כי משטרת ישראל מכירה בזכות להפגין כזכות יסודית במשטר דמוקרטי, אולם זכות זו, כפי שהוכרה בפסיקת בית-המשפט העליון, אינה מוחלטת, אלא היא זכות יחסית. המשטרה נדרשת במסגרת מילוי תפקידה לשמור על הסדר הציבורי וביטחון הנפש, תוך הקפדה על קיום זכויות היסוד של הפרט. לשם כך על המשטרה לאזן בין רצון משתתפי ההפגנה להביע את השקפותיהם לבין זכותו של הציבור לסדר וביטחון. מטס המחאה תוכנן לביצוע על-ידי ארגונים ופעילים אנטי-ישראליים, אשר תכננו להגיע לישראל כדי לקיים אירוע מחאה בנמל התעופה בן-גוריון ולאחר מכן לערוך ביקורים וסיורים במוקדי חיכוך שונים ברחבי הארץ, מתוך כוונה להפר את הסדר הציבורי ולהתעמת עם גורמי הביטחון. מאחורי התארגנות זו עמד מספר רב של ארגונים, וביניהם תנועות המנהלות מסע דה-לגיטימציה ארוך נגד ישראל, בין היתר באמצעות ארגוני משטי המחאה הימיים לעבר חופי עזה. מבחינה משפטית, הכלל הבסיסי הוא שאין לאדם שאיננו אזרח ישראלי זכות מוקנית להיכנס לישראל, בוודאי כשהכוונה שלו היא להפר פה את הסדר ולעבור על החוק. שיקול הדעת המוענק לשר הפנים בעניין זה הינו רחב ביותר, ונובע ישירות מריבונותה של המדינה. בעניין זה, הנוהג בישראל דומה באופן מהותי לזה הקיים ברוב מדינות העולם.

מדינת ישראל אינה מחויבת לאפשר כניסה לתיירים המבקשים לבוא ולהביע עמדות כנגד ריבונותה, עצמאותה ולגיטימיות קיומה תוך הפרת חוק. ההיערכות המשטרתית, אדוני היושב-ראש, להגעת משתתפי מטס ההתרסה או מטס ההתגרות בוצעה בתיאום ובשיתוף פעולה עם גופי הביטחון ומשרדי ממשלה רלוונטיים, תוך ניתוח והערכה של כל נתוני המודיעין שהוצגו וההשלכות האפשריות. במסגרת זו עוכבו וסורבה כניסתם של 131 איש,

41 איש יצאו את הארץ באופן מיידי לאחר תשאול, 83 איש הועברו למתקני כליאה וגורשו מהארץ לאחר תשאול, ולשבעה איש הותרה הכניסה לארץ לאחר תשאול. לסיכום, המבצע הסתיים תוך שיתוף פעולה מצוין מצד כל הגורמים שהיו שותפים, וזאת ללא אירועים חריגים. בימים הקרובים תושלם יציאתם מהארץ של כל אותם פעילים שהגיעו לישראל אך ורק כדי לעורר פרובוקציה ולפגוע במדינת ישראל. תודה רבה. מה אדוני סגן השר מציע? אני הייתי מציע להסיר את זה מסדר-היום. טוב, חברים. מסכים, חבר הכנסת בן-ארי? אתה, מה אתה אומר, חבר הכנסת זחאלקה? מסכים לתשובת סגן השר? לא מסכים לתשובה. מסכים לבקשה. אתה מסכים לבקשה להסיר. הוא לא מסכים לעובדות. הוא פשוט לא מסכים לתשובות.

אם כן, רבותי, רבותי, אני מבין שכבודו מסכים. בוועדה, זה הולך לוועדת חוץ וביטחון, ואני לא, אז אתה מסכים שזה יוסר?

רוצה ועדה.

רבותי, אנחנו מצביעים בין ועדה להסרה מסדר-היום. מי בעד הסרה? מי שבעד הסרה יהיה בעד, ומי שנגד, זה ועדה.

רבותי, מי בעד? מי נגד?

חמישה בעד, אחד נגד. אם כן, הנושא הוסר מסדר-היום.

נושא אחרון בסדר-היום, רבותי. שאילתא של חבר הכנסת מיכאל בן-ארי. אדוני סגן השר יעלה לדוכן וישיב על השאילתא. יש שאילתא לסגן שר החוץ. כן, כן, אתה עולה לדוכן. אתה לא צריך אפילו, הוא לא שואל. אתה צריך רק לענות תשובה. אני אציג את השאילתא, אבל לפני כן אני רוצה, כן, ודאי, ודאי, קודם כול שסגן השר יעלה. אדוני סגן מזכיר הכנסת, רצית להודיע הודעה? תודיע בינתיים עד שסגן השר יעלה. הודעה לסגן מזכיר הכנסת,

עד שסגן השר עולה לדוכן. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, מטעם ועדת האתיקה, החלטתה בעניין קובלנות של מר אריה אבנרי, יושב-ראש הנהלת אומ"ץ, נגד חבר הכנסת חיים כץ.

תודה לסגן מזכיר הכנסת. שאילתא מס' 1573, חבר הכנסת מיכאל בן-ארי: תקיפת חייל צה"ל על-ידי משקיף זר בחברון. אדוני היושב-ראש, אדוני סגן השר, ביום שבת, ט' בסיוון התשע"א, 11 ביוני 2011, הותקף חייל צה"ל על-ידי משקיף זר מארגון TIPH שמסתובב בחברון. על-פי הידוע המשקיף נמלט יום למחרת מהארץ. רצוני לשאול: אילו צעדים ננקטו נגד הארגון? תודה, חבר הכנסת מיכאל בן-ארי. תודה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני המשנה, האירוע שהזכיר חבר הכנסת בן-ארי מוכר לנו ואף הועלה על-ידינו מול מפקד TIPH. האירוע נחקר גם על-ידי מח"ט חברון בשיתוף פעולה עם ראש משלחת TIPH. ככל שידוע לנו, כנראה היתה שם איזו אי-הבנה, חלוקת גרסאות.

שאינו דובר אנגלית, הודה שהתקרב בתנועות ידיים מאיימות למשקיף. מנקודה זו חלוקות הגרסאות: המשקיף טוען כי הוא זה שהותקף, ואף הארגון התלונן על כך באופן רשמי, החייל טוען להיפך. לשניהם אין חבלות ולשניהם עדים המחזקים את גרסתם. צה"ל עדכן אותנו, את משרד החוץ, שהחליט לסגור את החקירה, וברגע שצה"ל החליט לסגור את החקירה אנחנו החלטנו גם שאין מקום להמשיך ולפנות לגורמים מעבר לצבא.

תודה לסגן השר. אדוני יישאר על הדוכן. שאלה נוספת לרשותך, חבר הכנסת בן-ארי.

אדוני מסתפק בתשובה, אני מבין. תודה גם למציע, חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, תודה לסגן שר החוץ דניאל אילון. אני מודה לחברי הכנסת. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום שני, ט"ז בתמוז התשע"א, 18 ביולי 2011, בשעה 16:00. ישיבה זו נעולה.